28 בחודש דצמבר 2011 למניינם, אני פותח את ישיבת הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שתי הודעות, האחת ללא הצבעה והשנייה מחייבת הצבעה. ההודעה הראשונה שאינה מצריכה הצבעה: אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לעניין תקציב הביטחון. מטעם ועדת הכספים: במקום חברת הכנסת שלי יחימוביץ, תכהן חברת הכנסת עינת וילף, במקום חבר הכנסת אמנון כהן, יכהן חבר הכנסת יצחק וקנין.

יכהן חבר הכנסת ציון פיניאן כממלא-מקום קבוע בוועדה המשותפת, מטעם סיעת הליכוד. ההודעה השנייה,

שמחייבת הצבעה: אני מתכבד להודיע בזאת על הוספת ממלאי-מקום קבועים מטעם סיעת רע"ם-תע"ל בוועדות הבאות, בהתאם לסעיף 97י לתקנון הכנסת: בוועדת הכספים, חבר הכנסת אחמד טיבי, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אבקש את אישורה של הכנסת להודעה זו.

עצם ההודעה היא הנותנת, אין צורך להצביע. רבותי, אנחנו נתחיל היום, על ההודעה השנייה צריכים להצביע.

רבותי, חברי הכנסת, האם אתם רוצים שטלב אלסאנע יהיה בוועדת, זה כמובן דבר שהוא פורמלי, משום שמדובר בשיקול הדעת של הסיעות עצמן.

נא להצביע, מי בעד, מי נגד הודעתו השנייה של יושב-ראש ועדת הכנסת.

בעד, 5, נגד, 2, אין נמנעים. אני קובע שהודעת יושב-ראש ועדת הכנסת נתקבלה. אני רק אומר לחברי הכנסת, לא מתייחס למי שהצביע בעד ונגד, שהדבר הזה הוא חרב פיפיות, כי יכול להיות אחר כך שאנחנו נתבקש לעשות שינוי אחר בוועדות הכנסת והכנסת תצביע נגד, ואז הדבר ישבש את הדמוקרטיה. לכן אני חושב שאולי בכל מה שקשור, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, ייתכן שהיום, כשאנחנו מגבשים את תקנון הכנסת, יכול להיות שבנושאים ששייכים להצבת אנשים על-פי קריטריונים סיעתיים, שהכנסת לא תצטרך להצביע, כי אז זה יוצר מצב שבו הקואליציה תחליט את מי היא רוצה ואת מי היא לא רוצה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד,

לפני שנתחיל, ואני מזמין את כבוד שר הבריאות לעלות ולהשיב על השאילתא הראשונה, אני רוצה לברך קבוצה של דרוזים מדאלית-אל-כרמל ועוספיא, מה שהיה עיר-הכרמל, ושני היישובים היותר חשובים לנו בהר הכרמל, עוספיא ודאלית-אל-כרמל. ברוכים הבאים לכנסת. אנחנו מקדמים אתכם בברכה רבה.

כבוד שר הבריאות ישיב על שאילתא דחופה של חברת הכנסת אורית זוארץ בנושא: חיסון נגד סרטן צוואר הרחם. גברתי, נא להקריא את השאלה, השר ישיב, ואז תוכלי להוסיף כהנה וכהנה.

כבוד היושב-ראש,

חברי וחברותי חברי הכנסת, משרד הבריאות ממליץ באופן גורף להתחסן נגד וירוס הפפילומה ואף המליץ לכלול חיסון זה בתוכנית החיסונים הלאומית לשנת 2012. למרות זאת, מפרסומי המשרד עולה חשש כבד שהחיסון לא ייכלל במסגרת התוכנית. רצוני לשאול: מה ייעשה בנדון? תודה רבה. אדוני השר ישיב. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת אורית זוארץ, החיסון נגד סרטן צוואר הרחם מועמד לדיוני הוועדה הציבורית להרחבת הסל, המצויה בשלבי עבודתה. החיסון נגד נגיף ה-HPV הומלץ על-ידי גורמי מקצוע במשרד הבריאות להכללה בתוכנית חיסוני השגרה. היות שמדובר בתוספת טכנולוגיה לסל שירותי הבריאות, המקור למימון עלות החיסון הוא באמצעות תוספת לסל שירותי הבריאות באמצעות הוועדה הציבורית להרחבת סל התרופות, כפי שנהוג לגבי טכנולוגיות אחרות וכפי שכבר היה לגבי חיסונים אחרים בעבר. במקרה זה משרד הבריאות בעצמו הוא זה שפנה לוועדת הסל בבקשה להכליל את החיסון בתוספת לשנת 2012. כאמור, הוועדה הציבורית טרם סיימה את עבודתה לקראת שנת 2012 ולכן טרם נתקבלה החלטה בנושא זה. בבקשה, חברת הכנסת אורית זוארץ, ולאחריה, חברת הכנסת אדטו. ההודעה שהתקבלה היא שוועדת הסל קבעה דירוג נמוך יותר לחיסון. החיסון הזה היה בתוכנית חומש שאושרה על-ידי ועדה מקצועית, הומלצה על-ידי משרד הבריאות, והורדת הדירוג בחשיבות החיסון היא מאוד מאוד מקוממת, בעיקר כשמדובר בארבעה שלבים של שינוי בתוך סל החיסונים, וזה השלב האחרון. ארבעת החיסונים הוכנסו, מדובר על חיסון שמחסן נשים באופן גורף ומונע באופן ודאי את סרטן צוואר הרחם, זה החיסון היחידי שיכול למנוע את סרטן צוואר הרחם, ולא רק את סרטן צוואר הרחם, גם מחלות נוספות וסיבוכים נוספים. אלפי נשים נפגעות מזה, ואין לנו הרבה חיסונים שיכולים למנוע סרטן באופן ודאי. הורדת הדירוג, אני חוזרת, פוגעת בסיכוי שלו. לכן אנחנו צריכים את ההשפעה שלכם. עוד אל תשיב, כבוד השר. חברת הכנסת אדטו, בבקשה.

כמובן, אני לא רוצה בכלל לגעת בשיקולי ועדת הסל, היא אוטונומית בשיקולים שלה ולכן אני לא רוצה להעלות את זה. אבל יש פה איזה אי-הבנה קלה, מאחר שכשהנושא של חיסון נגד סרטן צוואר הרחם נדון על-ידי ועדה במשרד הבריאות, הוא נדון על-ידי ועדה שמחליטה על תוכנית החיסונים הלאומית. זאת אומרת שזה מנותק לגמרי מוועדת הסל. לתוכנית החיסונים הלאומית יש תקציב בנפרד, והחיסון הזה היה צריך להיות חלק מתקציב החיסונים הלאומי, בכלל לא להיות חלק מתוכנית ועדת הסל. מה שקרה כרגע, ועל כך השאלה, זה עבר, ובמקום שזה יהיה חלק ממדיניות החיסונים הלאומית של משרד הבריאות, שמתוקצב במסגרת זו, הוא עבר להיות חלק מסל התרופות, ולנגוס מסל התרופות, בעוד שבפועל זה היה צריך להיות מלכתחילה מנותק מהסל והיה צריך להינתן במסגרת תקציב של תוכנית החיסונים הלאומית. השאלה היא: למה בכלל הועבר הנושא הזה לתוך סל התרופות ולא המשיך להינתן כמו החיסונים האחרים? תודה רבה. עכשיו ישיב השר. תודה, אדוני היושב-ראש. אתה שם לב שבין שתי חברות הכנסת, אחת שואלת הפוך מהשנייה.

אולי לא הבנתי, אבל אני אנסה, לא שאלתי על הפרקטיקה. לא, לא, אני אסביר.

יש איזה הבדלי גישה, לומר בלשון המעטה. אולי אני אסביר מה שכל אחת אמרה ואני אסביר מה שאני רואה כסתירה, אף שאני לא תוקף את זה. אני מסביר עובדתית שזה שני הפכים ואני אסביר גם מה שהיה. חברת הכנסת זוארץ, את רצית שזה ייכנס לסל. לא אמרתי שאני רוצה שזה ייכנס,

לא להתווכח עכשיו. אמרתי שזה אחד הדברים, לא בלעדי. אם יהיה צורך, אתן לך לשאול שאלה. חברת הכנסת אדטו לא רוצה את זה בסל. עכשיו אני אגיד לכם. עובדה, קודם כול, שמי שהמליץ להביא את זה לסל זה משרד הבריאות, ואתם יודעים שאני לא מתערב בסל. אני לא יודע אפילו שבדירוג, מה שאמרת שזה גבוה או לא גבוה.

לי לא אמרו כלום.

אני אמור, נדמה לי, אם אני לא טועה ביום חמישי, לקבל את המסקנות לפני סוף השנה. אבל אף אחד לא מערער שזה חשוב וצריך את זה. כפי שחברת הכנסת אדטו אמרה, זה בתוכנית החיסון הלאומית בכלל. יכול להיות שזה משיקולי תקציב, שלא היה בכלל לחיסון כסף השנה, ורצו להכניס את זה. אני בעיקרון אמרתי, אמרתי גם לגבי השמנה, שאני לא חושב שזה צריך להיות. אני מחפש תקצוב ממשרד הבריאות, לתת להשמנה את התקציב הנכון לסדנאות ולהשמנה. לכן מה שאני יכול להגיד זה דבר אחד: אני לא יודע את הדירוג, באמת זה לא בא לידיעתי, ואני לא רוצה לשמוע. ממש לא רוצה לשמוע. לא מדבר עם האנשים מוועדת הסל. הגישו את זה, נראה בדיוק מה תהיה ההחלטה. אם לא, נצטרך לחפש פתרון. אפשר הבהרה על זה? אני בהחלט אאפשר פה, מכיוון שהשר נגע בנקודה חשובה ביותר. אני מסכים.

אני חושב שזה מעניין מאוד את הציבור. בשביל זה גם אישרנו לחברת הכנסת זוארץ את השאילתא הדחופה והחשובה הזאת, כדי שהשר יבוא ויאמר בצורה ישירה, בתור אדם שנוגע למשרד, ויודע גם מתוקף תפקידיו הקודמים בכנסת, מהי מהות סל הבריאות. בהחלט, אני מאפשר לכם שאלה. על השאלה שלכם,

אני מאפשר לכם ללבן את הנושא.

אני רוצה לחדד פעם נוספת את השאלה. אם מלכתחילה משרד הבריאות עמד מאחורי החיסון הזה, ואני מסכימה עם הדברים של סגן השר שהמשרד תמך בזה ואמר שהוא חלק מתוכנית החיסונים הלאומית של מדינת ישראל, ומלכתחילה היה ידוע שהמשרד המליץ שזה ייכנס בשנת 2012 כחלק מתוכנית החיסונים הלאומית, אם זה היה ידוע, אם זה היה מוסכם על דעת הוועדה המקצועית של המשרד, אם לכולם היה ברור שזה חלק מהתקציב של תוכנית החיסונים הלאומית, למה פתאום זה עבר מתוכנית החיסונים הלאומית, שיש לה תקציב שלה, וזה נכלל במסגרת התקציב? למה זה עבר לתוך סל התרופות, בהמלצת המשרד, כאשר תקציב סל התרופות הוא מוגבל, וברור לחלוטין שאם החיסון הזה ייכנס, הוא ייכנס על חשבון דברים אחרים? השאלה ברורה. בבקשה, חברת הכנסת זוארץ. סגן השר, ביני לבין ד"ר רחל אדטו, חברת הכנסת אדטו, אין חילוקי דעות. לא אמרתי חילוקי דעות, אמרתי הבדלי גישה. זה לא עניין של הבדלי גישה. אני יצאתי מנקודת הנחה שההחלטה להעביר את החיסון לתוך סל התרופות היא החלטה שאין עליה עוררין. השאלה שלי היא כזאת, ודאי שהעדיפות שלנו היתה שההחלטה שהתקבלה במשרד הבריאות לגבי סל החיסונים בשנת 2007, שזה החיסון האחרון והמשלים בתוך הסל, עובדה שכל החיסונים נכנסו לסל החיסונים ואושרו. הייתי מעדיפה שזה יישאר שם. אבל ברגע שהחלטתם להעביר את זה לסל התרופות, מתוך השיקולים שלכם, אני שואלת, היתה לזה עדיפות מאוד גדולה. החיסון הזה היה אמור להיכלל כבר היום, החל מהשבוע הבא, בתוך סל החיסונים או סל התרופות, תקראו לזה איך שאתם רוצים.

הנשים בישראל, חשוב שאפשר יהיה לחסן את הצעירות בישראל נגד המחלה הנוראית הזאת. באיזו פרקטיקה אתם נוקטים, או איזו דרך אתם נוקטים? האם זה בתוך הסל או מחוץ לסל? אין ספק שלפגוע בסל זה דיון אחר, והתרופות שצריכות להיכלל בתוך הסל הוא דיון אחר. אבל אתם קיבלתם החלטה שהיא מנוגדת להחלטה של הוועדה המקצועית בתוך המשרד שלכם. כי ברגע שהחזרתם את זה לסל התרופות, פגעתם בסיכוי של התרופה הזאת להיכלל בתוך סל החיסונים, ועל זה אני קובלת, על כך שזה היה חלק מתוכנית החומש של החיסונים בישראל, והמהלך הזה פגע בתוכנית, פגע בעצם בזכות של אזרחיות בישראל להתחסן ולמנוע סרטן. אני מחדדת, אין עוד תרופות שיכולות למנוע בצורה כל כך ודאית סרטן וסיבוכים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שוב אני רוצה להסביר. הסל מיועד להצלת חיים. עשיתי חריג בנושא השיניים, בגלל התוכנית הרב-שנתית, כי אם לא הייתי מתחיל, לא היתה לי אפשרות להכניס את זה בכלל. אני חושב שאם נשקול ונדון לפי הפופולריות היום בציבור, שמתלהב שיש טיפולי שיניים, זה מצוין. אני חושב שתקציב סל התרופות, נטו סל תרופות. אמרתי את זה לגבי השמנה. אני לא מתערב בדיוני הסל. אני לא רוצה להגיד להם. היחיד שאסור לו להעביר המלצות זה אני. משרד הבריאות, כפי שכל גורם,

חברת הכנסת אדטו, או יושב-ראש הכנסת, יכול להעביר לוועדת הסל מה שרוצים.

כל אזרח בישראל יכול לתת, כל בקשה יכולים. כל בקשה, לשלוח לשם. אפשר להעביר לשם. אין שליטה על זה, והם מחליטים מה. כל אזרח פשוט, אם יש לו הצעה על איזו תרופה, הוא יכול לשלוח את זה ואין שום בעיה.

על-פי חוק מותר לי אולי, אני לא בדקתי, אבל ברור לי שזה לא נכון לעשות את זה. משרד הבריאות, כפי שכל אחד מבין, רוצה להכניס את הנושא הזה. הוא רצה להכניס את זה, הוא מחפש את הדרך לתקציבים. זה היה בסל החיסונים. זה כבר היה. יש דברים שאתם אומרים שאני לא בטוח כל כך כמה זה נכון. ישבו נציגים ממשרדך ואישרו את זה בוועדה לקידום האשה השבוע. השאלה שלך ברורה, אבל מי שקובע זה הוועדה. אבל העבירו את זה בדקה התשעים לסל התרופות מהחיסונים. זאת בדיוק הנקודה. הוועדה, לכי לרמקול. אדוני היושב-ראש, אין עוררין, אנחנו מערבבים פה שני דברים כל הזמן. לאורך כל הזמן מערבבים שני דברים. אין עוררין שהוועדה היא האחראית, מוסמכת, ועדת הסל, כרגע נוציא אותה. שאלת המפתח היא כרגע: תוכנית החיסונים הלאומית של משרד הבריאות אישרה וכללה את זה בתוכנית החיסונים הלאומית, ותקצבה את זה. מה שקרה, משום מה, המלה "תקצבה"

רבותי, תוכנית חומש, תקציבית זה לא מכסה את תקציבי חומש. זה שני דברים. אני אשמח, הלוואי. תוכנית בתיאוריה? כן.

יש לי תוכנית לשיניים גם לשנה הבאה, עד גיל 18,

אפילו הסכם עם משרד האוצר אין לי,

יש לי הסכם ג'נטלמני שיהיה לי. אבל אין לי. השאלה שנשאלת פה היא כזאת: הוועדה אישרה את, משרד הבריאות רואה חשיבות, ופתאום זה ירד. לא, זה לא פתאום. זה, אני אומר לך, שני דברים.

רואים את החשיבות. אנחנו לא מזלזלים. אבל זה היה

זה היה, אבל זה לא מספיק כסף. אומר לך השר: המשרד ראה בזה דבר חשוב, אבל מי שהחליט זה הוועדה. אבל תקציבית אני עדיין מחפש את הדרך, אולי דרך הסל. אלה הדיונים כרגע. נראה בדיוק מה. אני אשמח לדבר על זה עוד פעם, אחרי שוועדת הסל תחליט. אני מאוד מודה לשר הבריאות על תשובתו. השאלה היתה חשובה מאוד, חברת הכנסת אורית זוארץ, ואנחנו מודים לך על שאלתך, ובהחלט צריך לברר את העניין הזה, כי הוא נוגע, אני אשמח לבוא. לאזרחיות רבות במדינת ישראל שלא מבינות מה קרה. ובאמת הדבר הזה צריך להיות מובהר. אני מקווה שחלק מהדברים הבהרנו. אני אאפשר לך לעשות מעקב אחרי הדברים שנאמרו פה. אני רוצה להעיר לנציגה של הממשלה, השר לנדאו, נדמה לי, שהוא התורן. רבותי, יש תהליך של שאלות דחופות. ההליך של שאלות דחופות הוא הליך חשוב ביותר לדמוקרטיה הישראלית ולפעולתה של הכנסת. יש חברי כנסת שמבקשים לשאול שאלה שניסוחה מאושר על-ידי הנשיאות, השר נקרא להשיב על השאלה כפי שנוסחה, אבל הוא יודע שהוא יכול להישאל שאלות נוספות באותו נושא. זה יתרונה הפרלמנטרי ויתרונם הפרלמנטרי של חברי הכנסת, אשר שאילתא כזאת מאושרת להם פעמיים במושב, והממשלה מחויבת לשלוח את השר המיומן ביותר. הסכמתי השבוע שהשר בגין ישיב במקום שר המשפטים, מהטעם הפשוט שהוא מצוי באותו עניין שבו השאילתא עוסקת, ולכן, השאילתא של בן-ארי, הסכמנו שהשר בגין ישיב עליה, לא כברירת מחדל, אלא מתוך ידיעה שהשר בגין יוכל גם להשיב על שאלות נוספות כפי שירצו חבר הכנסת בן-ארי ושניים נוספים לשאול בנושא זה. לכן אני אומר, אין אפשרות לשלוח איזושהי תשובה כתובה, שכן עיקר השאילתא הדחופה הוא בשאלות הנוספות. ואני מודיע לממשלה, שאם שרים יחשבו שנושא השאילתות הדחופות זה איזושהי תוכנית כבקשתך, והם יחליטו מתי הם באים ומתי לא באים, גם הכנסת תחליט אם היא דנה בהצעות חוק שלהם או לא דנה בהצעות חוק שלהם. לא יכול להיות מצב שבו הממשלה תתעלם מהנחיות התקנון והחוק ולא תבצע את תפקידה כלפי הפרלמנט, שהרי כל שר העולה לכאן ונשבע את שבועת היותו שר מתחייב לכבד את חוקי מדינת ישראל ולציית להחלטות הכנסת. אני מוכרח לציין את שר הבריאות ליצמן, אני מוכרח לציין את שר החינוך, את שר התחבורה, אשר מקפידים קלה כחמורה, את השר אהרונוביץ, אשר עונים, והשאלות אליהם, מטבע הדברים, הן השאלות הרבות ביותר. אני מבקש מהממשלה, ואנחנו גם נפנה את תשומת לב מזכיר הממשלה, שמי שיעשה לו מנהג שכשהוא רוצה הוא בא וכשהוא רוצה הוא לא בא, הכנסת תאמץ את אותו מנהג, ולפי מידותיו של רבי הלל, 11 מ-13 המידות, במידה שהוא ינהג כלפי הכנסת תנהג הכנסת כלפיו. חבר הכנסת חנין, אני מזמין את אדוני לעלות ולשאול את שר החינוך, אשר יעלה לדוכן הכנסת וישיב על שאילתא דחופה ועל שאלות הנלוות לשאילתא זו. אני מוכרח לומר שאנחנו אישרנו את השאילתא שלך, חבר הכנסת חנין, לא במסגרת אותן שתי שאילתות, משום שראינו את השאלה כדחופה ביותר מבחינת הציבור, ולכן איפשרנו לך, על חשבון הנשיאות, לשאול את השאילתא הזאת. כבוד השר, שר החינוך, בבקשה. הוא נתן לך קומפלימנטים תוך כדי.

לא נתתי קומפלימנטים. שר החינוך ידע שהוא המשיב השלישי, הוא הביא בחשבון רבע שעה לכל שאילתא ואמר שהוא מגיע ב-11:30. אין לי אפילו טענה אליו. אבל יש לנו בעיה, אנחנו נדרוש מכל השרים לבוא מההתחלה, כי יש שרים שחושבים שפה יש תוכנית כבקשתך. אני לא מדבר חלילה על השר בגין, כי הוא ממש התנדב להשיב, ואני חשבתי שזה ראוי שהוא ישיב כי הוא מתמצא בנושאים שעליהם השאילתא מדברת, ובהסכמתו של חבר הכנסת בן-ארי היא נדחתה לשבוע הבא. חבר הכנסת חנין,

השאילתא של חבר הכנסת חנין היא בנושא: אוניברסיטת תל-אביב בולשת אחר סטודנטים, לפי הפרסומים שאנחנו והציבור כולו נתקלנו בהם ביום שישי האחרון.

חבר הכנסת חנין, נא להקריא קודם את השאילתא כפי שנוסחה, לאחר מכן השר ישיב, ותוכל להוסיף כהנה וכהנה, יחד עם חברים אחרים שיירשמו.

אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, מחלקת הביטחון של אוניברסיטת תל-אביב שיגרה למרצים במוסד מכתב שבו היא מבקשת עזרתם בזיהוי סטודנטים שמשתתפים בפעולות מחאה בקמפוס. מחלקת הביטחון אף שיגרה מכתבים לסטודנטים ואיימה עליהם כי אם לא יפסיקו את הפעילות ייענשו בחומרה. רצוני לשאול: מה ייעשה כדי שצעד כזה לא יחזור על עצמו בעתיד? תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, המועצה להשכלה גבוהה פנתה לאוניברסיטת תל-אביב לקבלת התייחסותה בנושא שהעלה חבר הכנסת חנין. לטענת האוניברסיטה, הפנייה מטעם מחלקת הביטחון לא קיבלה את אישור הגורמים המוסמכים באוניברסיטה, והיא אינה מקובלת, לא היה לה מקום, והאוניברסיטה מצרה על כך.

האוניברסיטה תבדוק את השתלשלות העניינים ותסיק את המסקנות המתבקשות.

אדוני היושב-ראש, מכתב על-ידי נשיא האוניברסיטה, פרופסור יוסף קלפטר, בשבוע שעבר, לסטודנטים ולחברי הסגל של אוניברסיטת תל-אביב, שאביא להלן מתוכו.

אוניברסיטת תל-אביב שמה בראש מעייניה את חופש הדעה ומקדשת את חירות המחשבה והביטוי.

האוניברסיטה מאפשרת לקיים בין כתליה כינוסים ופעולות מחאה, המייצגים דעות של כל הגוונים והזרמים הפוליטיים במדינה. האוניברסיטה מאשרת לקיים פעילויות אלה תוך הבטחה שלא ייפגעו הסדר וביטחון הציבור. הפנייה מטעם מחלקת הביטחון לא קיבלה את אישור הגורמים המוסמכים באוניברסיטה, היא אינה מקובלת על האוניברסיטה, לא היה לה מקום, והאוניברסיטה מצרה על כך. האוניברסיטה תבדוק את השתלשלות האירועים ותסיק המסקנות המתבקשות.

לשון מכתבו של נשיא האוניברסיטה. מדובר,

במקרה שלא נעשה על דעת הגורמים המוסמכים באוניברסיטה, והדבר נמצא בבדיקה ויטופל על-ידי האוניברסיטה. אני חושב שבכך יש תשובה ראויה על שאלתו של חבר הכנסת חנין או בנושא שמטריד בעצם את השואל. חבר הכנסת חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אדוני היושב-ראש, אני מקבל בברכה את מכתבו של נשיא אוניברסיטת תל-אביב, אבל בצער אני לא יכול לקבל את תוכנו, מכיוון שממה שאנחנו שומעים בשבוע האחרון, הרוח הרעה הזאת לא נעצרת בתל-אביב, והיא מנשבת באוניברסיטאות נוספות בישראל. היא רוח מסוכנת ומקארתיסטית שבאה באצטלה ביטחונית. מחלקות ביטחון מתערבות בחייהם, בפעילותם ובחופש הדיבור ובחופש העשייה בתוך האוניברסיטה, כוונתי למקרה החמור שקרה בהמשך לזה באוניברסיטת בן-גוריון. מחלקת הביטחון באוניברסיטת בן-גוריון דרשה הסברים לפעילות אקדמית המתרחשת בתוך מחלקה במוסד. הממונה על אבטחת מידע וחקירות במחלקת הביטחון פנה לדיקן הסטודנטים בעקבות כוונה של סטודנטים בקמפוס לערוך, אני מצטט: "פעילות ציבורית ללא אישור, הכוללות קורסים בנושאים חברתיים-כלכליים". הממונה על הביטחון מסר לדיקן את פרטי הסטודנטים המעורבים ביוזמה, וטען כי היוזמה נעשית מטעם ארגון "כוח לעובדים" והמכללה החברתית-כלכלית, שאינם חלק מהאוניברסיטה. כאן קרה אפילו דבר יותר חמור מאשר בתל-אביב, כי הדיקן החליט לשתף פעולה עם מחלקת הביטחון ושיגר מכתב למזכירת המחלקה המדוברת, שבו הוא ציין בין היתר כי על-פי התקנות לפעילות פוליטית וציבורית באוניברסיטה חייבים לקבל אישור בכתב של דיקן הסטודנטים. הוא כותב שהוא קיבל את המידע ממחלקת הביטחון, והוא מבקש לדעת אם הקורס מתקיים בידיעת המחלקה ומי אישר אותה במחלקה, הכול כיוזמה של מחלקת הביטחון. ראש המחלקה המדוברת באוניברסיטה השיבה לדיקן בפליאה, והיא כותבת: "נדהמתי לגלות שמצאת לנכון לפנות למזכירת המחלקה לשם בירור על מתן אישור לפעילות במחלקה. הטון המאיים שמופנה לסגל מינהלי זוטר וגיבוי האיום במכתב של מחלקת הביטחון פסולים לגמרי ביחסי עבודה תקינים במוסד כלשהו ובוודאי במוסד אקדמי". היא מתחה ביקורת על הבקשה לדעת מי אישר את הפעילות, ולדבריה לא מדובר בפעילות ציבורית אלא בפעילות מחוץ לתוכנית הלימודים, אקדמית-קהילתית, של המחלקה. הדבר הזה עורר סערה באוניברסיטה. אני ראיתי חלק מחילופי הדברים בין בכירי המוסד. כותב אחד מבכירי אוניברסיטת בן-גוריון: "מהו השלב הבא? להגיש את הסילבוס לאישור מחלקת הביטחון?

דיקן הסטודנטים?"; כתבה מרצה בכירה במוסד. גורם בכיר אחר במוסד כותב: "האוניברסיטה מוכיחה שהיא איננה מבינה את האלף-בית של חופש פעילות בקמפוס". אדוני שר החינוך, הרוח הרעה הזאת היא מסוכנת והיא מדאיגה, ובמיוחד מצער שהדברים האלה נעשים תחת אצטלה

מה עניינה של מחלקת הביטחון? יש נהלים באוניברסיטה, יתעסקו בנהלים מי שמופקד על הנהלים. יש צורך, כיוון שאנחנו עוסקים לא רק בתל-אביב, אלא גם בבן-גוריון, ואני שומע גם טענות ממקומות אחרים, יש צורך בהבהרה ברורה, של עמדה מלמעלה: תפקידה של מחלקת הביטחון להתעסק בענייני ביטחון. יש לה הרבה מה לעשות בתחום הזה, ואנא, שלא תתעסק בהסדרת דברים אחרים.

חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אדוני היושב-ראש, האמת היא שחברי דב חנין, רציתי לשאול שאלה בקשר לאוניברסיטת בן-גוריון, אז הוא שאל את השאלה. אז יש לי שאלה אחרת, אם יש תשובה לשר החינוך. אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה.

שר החינוך יחליט אם הדבר הוא מעניין השאילתא שאתה שאלת. אתה יכול לשאול, השר יחליט אם הוא רוצה לענות.

אני רוצה לשמוע מהשר, אם אפשר, כי קראתי על זה בכלי התקשורת, בקשר לבונוס בשפה הערבית. היתה איזו הצעה מגורם במועצה להשכלה גבוהה לפסול את נקודות הבונוס בכמה מקצועות, וביניהם מקצוע השפה הערבית. שמעתי, קראתי, שכבוד השר הקפיא,

אם יש תשובה, אשמח לשמוע.

אתה חוסך לנו שאילתא לאשר לך, אם השר יוכל לענות. בבקשה, כבוד השר. אתחיל עם הנושא שהעלה חבר הכנסת חנין. המקרה של אוניברסיטת בן-גוריון אינו מוכר לי, ולכן לא אוכל להתייחס אליו, בניגוד למקרה של אוניברסיטת תל-אביב, אשר בו עצם ההתייחסות של האוניברסיטה מלמדת על כך שאין איזו מגמה מוסדית בכיוון שמתאר חבר הכנסת חנין. אני רוצה להסתייג מהדברים שנאמרו על-ידי חבר הכנסת חנין בפתיחת דבריו הנוספים על רוח מקארתיסטית שמנשבת באוניברסיטאות. אני חושב שאין רוח מקארתיסטית באוניברסיטאות. האוניברסיטאות שלנו חופשיות, יש בהן חירות רבה ביותר, ולדעת אנשים מסוימים, שאני שולל אותה, גם מופרזת. אני חושב שיש חירות מחשבה, הבעת דעה, הפגנה, במידה ראויה. ככל שיש חריגות מכך, אם יש חריגות מכך, הדבר בוודאי אינו משקף מדיניות או איזו רוח. לגבי הדברים שאמר חבר הכנסת גנאים, הוא העלה סוגיה כבדת משקל, והיא מדיניות הבונוסים של המוסדות להשכלה גבוהה על מקצועות שנלמדים בהיקף מורחב בבתי-הספר התיכוניים שלנו. אני רוצה לומר מה המדיניות הנכונה ואיפה הדברים עומדים. ראשית, אכן היה מהלך מתואם בין ועד ראשי האוניברסיטאות לבין משרדי, שתכליתו צמצום מספר המקצועות שעליהם ניתן בונוס מוגבר בקבלה לאוניברסיטאות. אם אינני טועה, היו כ-100 מקצועות שנהנו מבונוס כזה. כאשר כל מקצוע נהנה מאותו בונוס, המשמעות היא: אין מדיניות, אין מדיניות, הכול חשוב באותה מידה, הסוציולוגיה כמו החינוך הגופני, כמו הפיזיקה, כמו המתמטיקה, ואני יכול לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות. אין שום הבחנה במגמה שלנו לעודד

במקצועות מסוימים. התוצאה ההכרחית של מדיניות כזאת, או של היעדר מדיניות כזאת, כפי שהיתה קיימת בהרבה מאוד תחומים וגם בתחום הזה, היא החלשה של מקצועות הליבה ההומניים והריאליים יחדיו. כי ברגע שאפשר לעשות בגרות מורחבת, אני אומר סוציולוגיה או מדעי המדינה כי גם אני, לפני שלמדתי משפטים עשיתי תואר במדעי החברה, אז אף אחד לא יכול להאשים אותי שאני נגד זה, אז אני נותן את הדוגמה הזאת, אם סוציולוגיה חמש יחידות זוכה לאותו בונוס כמו חמש יחידות בהיסטוריה ובתנ"ך, סביר שיותר ילכו ללמוד סוציולוגיה מתנ"ך והיסטוריה. וזה לא נכון. נכון שצריך לאפשר. גם על זה יש ביקורת, אבל לפי דעתי היא לא מוצדקת, שיש הרבה מאוד מקצועות בחירה. זה שיש הרבה מאוד מקצועות בחירה בבתי-הספר התיכוניים מאפשר ליותר בני-נוער ללמוד דברים שקרובים ללבם, להגיע לבגרות, וגם מאפשר לבתי-הספר התיכוניים לייצר מידה של ייחודיות לכל מוסד ומוסד.

לא חייב להיות לכל המקצועות אותו בונוס בראייה של מערכת ההשכלה הגבוהה והמערכת בכלל. לכן, יש צורך בצמצום ניכר של אותם מקצועות הנהנים מבונוס מוגדל. מה הבעיה שהיתה במהלך הנוכחי? מעבר מקיצוניות לקיצוניות, בלי לעשות עבודת מטה מסודרת, ולכן אני הקפאתי את המהלך. ראשית, מכיוון שמייד זיהינו כמה דברים שנשמטו, כמו מקצועות טכנולוגיים וכמו אזרחות, שחשבנו שיש בהם מקום לבונוס מוגבר, שנית, יש דברים אחרים. העלה חבר הכנסת מסעוד גנאים את נושא לימודי הערבית, שהוא בעל חשיבות גבוהה. אני מודה שבהקפאת המהלך, בין השיקולים שלי היה שמקצוע הערבית נפגע, משום שבאזור שבו אנחנו חיים יש חשיבות גדולה לעודד לימודי ערבית גם בקרב התלמידים היהודים. מזרח תיכון, בין שהוא חדש ובין שהוא ישן, הוא עם ערבית. קודם כול, הוא חדש. השאלה, חדש באיזה אופן. אני חושב שהוא גם ישן, "א-שרק אל-אווסט" זה אזור רב תהפוכות. תשמע, שר החינוך יודע ערבית. אני לומד לאט-לאט, אני לא לומד מספיק מהר. "מועמרה" מזימה. אני לומד, שלא כחלק מ"מועמרה" ולא כחלק מ"מוקאוומה". או-אה. אדוני היושב-ראש, חשוב לעודד לימודי ערבית ואסור שמהלך כזה יפגע בלימודי ערבית. היו טענות על עוד כמה מקצועות. אני לא מתרגש מהטענות באותה מידה. לא כולן צודקות באותה מידה. אבל אני רציתי שיתבצעו שני דברים:

שייבחנו כלל המקצועות, כדי שנגיע לתוצאה מאוזנת שאנחנו יכולים להתייצב מאחוריה מבחינת האמירה ברמת המדיניות,

שייבחנו ההשלכות על כוח-האדם בהוראה. כי אם אנחנו עושים מהלך שתוצאה ישירה שלו תהיה בחירה של תלמידים במקצועות אחרים מכפי שהיה נהוג עד היום, אנחנו למשל צריכים לדעת שיש לנו מספיק מורים לפיזיקה לפני שאנחנו מבצעים שינוי מהסוג הזה, לדוגמה.

לבחון מה תהיה התחזית של ההשפעה על המקצועות השונים בהיבט של כוח-אדם מיומן בהוראה. משני הטעמים האלה, בעצה אחת עם נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון, שהיא גם יושבת-ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, פרופסור רבקה כרמי, החלטתי להקפיא את המהלך, כדי לבצע עבודת מטה שלמה ומסודרת, ובסופה יתקבלו החלטות שאני אומר מראש מה יהיה הכיוון שלהן, הכיוון שלהן יהיה צמצום מספר המקצועות שזוכים לבונוס מוגבר. ברור שתמיד יהיה לובי של מקצוע כזה ואחר, למה המקצוע הזה קופח. ברור לי לגמרי. זה לא יהיה קיצוניות מ-100 ל-10, אבל בהחלט יהיה צמצום. בינתיים המהלך הוקפא. הבונוס ללימודי ערבית לא נפגע.

רק ברשותך, חבר הכנסת אלכס מילר מבקש לשאול שאלה נוספת, אף שזה כבר לא בהתאם לתקנון. אם אדוני מסכים,

אני מסכים בשמחה.

אדוני היושב-ראש,

אני פשוט רוצה לחסוך דיון בוועדה, אז אני מעדיף לשאול את השאלה, כדי שזה ייכנס לפרוטוקול, ואולי זה יחסוך לי את הדיון בוועדה. כבוד השר, אתמול התפרסם שבאוניברסיטת חיפה, תא, בדומה לתא חד"ש, מקיים כנס בכותרת שהיא כותרת מסיתה, כנגד, לזכרם, אינני יודע, ש"עופרת יצוקה" היה מבצע פאשיסטי וכו'. זה פורסם וחולק לסטודנטים באוניברסיטת חיפה. אנחנו כל פעם מתמודדים עם סוגיה שונה של הסתה, של אזרחים כנגד אזרחים, מהבמה של מוסד ציבורי אקדמי. ועד ראשי האוניברסיטאות כל פעם מקבל החלטות שהן החלטות נקודתיות כלפי נושא,

אם זה המנון המדינה, אם זה הדגל. האם אדוני השר לא חושב שהגיע הזמן שוועד ראשי האוניברסיטאות יקבל החלטה ברורה בכל הנוגע לנושאים רגישים, שיכולים ועלולים להביא להסתה ולמצב של התחממות בין סטודנטים, דבר שגם יכול לגרום לפגיעה פיזית בין סטודנטים? חבר הכנסת מילר, יש להבחין בין נושאים רגישים לבין נושאים שהם הסתה, כי כשאתה אומר נושאים רגישים, פעם יכולים לומר שמה שאתה חושב הוא רגיש מאוד, ויותר טוב שלא תבטא את עמדתך. יש דברים שהם הסתה, שאני מסכים לחלוטין, אבל אתה שואל שאלה, כי רגישים, הרוב לא מחליט מה זה רגיש. רגיש זה דבר שהוא, כשאנחנו מגיעים למצב שיש עימותים אלימים בין הסטודנטים. כל אוניברסיטה יודעת בדיוק מה יכול לגרום למצב עימות אלים בין הסטודנטים בתוך השטח שלה. אדוני היושב-ראש, אני לא מכיר את המקרה שיושב-ראש ועדת החינוך התייחס אליו, ואני אבדוק. אני רוצה רק לומר, ראשית ברמה הכללית, המועצה להשכלה גבוהה בראשותי קיבלה עוד לפני כשנתיים החלטה, שנושאים שיש בהם סכנה של הסתה נגד המדינה, הסתה לאלימות או הסתה לגזענות, כרכנו את שלושת הדברים, לגיטימי שהמוסד ישקול שיקולים של שלום הציבור וגם ימנע מופעים או התארגנויות מהסוג הזה, כי אוניברסיטה איננה יכולה ואיננה צריכה לשמש במה להסתה מכל סוג שהוא. אוניברסיטת חיפה עצמה, בראשות הנשיא בן-זאב, אסרה לקיים, וזה היה שנוי במחלוקת, אני זוכר לפחות מקרה אחד או שניים, כולל מקרה שהגיע לבית-משפט מחוזי,

ביום העצמאות האחרון בית-המשפט המחוזי נתן לזה את הגיבוי שהוא נופל תחת הקטגוריות שאני ציינתי, ולכן נתן גיבוי להחלטת האוניברסיטה שלא לקיים אותו. בלי להתייחס למקרה הקונקרטי, שאני לא מכיר אותו, אני רוצה לומר שלא כל ביקורת, כולל ביקורת נגד הממשלה ומדיניותה, וכולל ביקורת נגד ממשלות קודמות ומדיניותן,

מעניין מישהו לעשות את זה, זה לא בהכרח בגדר הסתה, וצריך לבחון לגופו, שמא לא נחצה את אותו קו שמתוך רצון למנוע הסתה אנחנו נפגע בחופש הביטוי בהיקפו הראוי. אני אשוחח עם נשיא האוניברסיטה, אני סמוך ובטוח שהאוניברסיטה תפעיל שיקול דעת. היא הוכיחה שיש לה שיקול דעת, היא הוכיחה שיש לה שיקול דעת גם לקבל החלטות שאוסרות קיום אירועים שיש בהם סכנה של הסתה. אדוני, הואיל ואנחנו סטינו מהפרוצדורה, והוזכרה סיעת חד"ש, יושב-ראש סיעת חד"ש, ראש הסיעה,

הוא הגיע תוך כדי הדיון. מבקש ומגיע לו להגיב, ואדוני יוכל להתייחס.

מגיע לו לא, אבל אנחנו בעד זה. אנחנו בעד. לא, בהחלט, אדוני. מגיע לו, השאלה האם זו זכות מוקנית בתקנון.

היא לא זכות מוקנית, אנחנו מדברים על לפנים משורת הדין. בסדר, זה מקובל, זה מקובל ומכובד. אולי כן.

בוטל, לא בוטל, קודם כול נשמע את, בעניין זה דין ברכה כדין מילר. בלי כל ספק. אדוני היושב-ראש, ראשית, אני מודה לך ולכבוד השר על זה שהתאפשר לי להגיב על העניין. בלאו הכי הנושא היה אמור לעמוד בדיון מהיר, ועצם העובדה שיושב-ראש ועדת החינוך אמר את מה שאמר, יכול להיות שייחסך כאן דיון, גם אם אני חושב שהתשובה צריכה לבוא מהמוסד האקדמי עצמו, אני לא מטיל את האחריות על שר החינוך. השר התייחס לזה. הסיפורים על הסתה אלה סיפורים שאנחנו רגילים לשמוע אותם כל אימת שמישהו מזמר אחרת, מחוץ ללהקה, מחוץ ללהקה של הקונסנזוס. אני שמעתי את הדברים של השר על הגבול הדק בין הסתה לבין חופש ביטוי, ואני חושב שיש להעריך את הדברים, אבל פה דובר על אירוע פוליטי לגיטימי ביום השנה השלישי לאותה מלחמה תוקפנית בעזה שנקראת "עופרת יצוקה", ואני חושב, מוסד אקדמי צריך לשאת את האפשרות שיישמעו דעות אחרות, דווקא מעבר למה שמקובל בכלל החברה. המוסד האקדמי, מעצם טבעו, בנוי על חופש אקדמי, וחופש הבעת דעה, וחופש ביטוי וכו' וכו'. חבר הכנסת בן-ארי, אתה לא מנהל את הישיבות, אתה חבר נכבד בדיוק כמו חבר הכנסת מוחמד ברכה. איך אתה אומר לו שהוא כמו ברכה? חבר הכנסת טיבי, אולי אדוני לא מבין, כל אחד מ-120 חברי הכנסת נבחר על-ידי ציבורו.

מבחינת חבר כנסת, כל חבר כנסת מכובד כמו האחר. אדוני היושב-ראש,

הדובר, ואני באמת לא עונה לו בדרך כלל, אתה לא צריך. הוא השתייך, בהגדרה על-פי חוק, לארגון טרור, רבותי, בואו לא ניכנס עכשיו,

אתם משחקים לידיו,

ועד לפני כמה שבועות הוא הילל, הקים אזכרה לאותו אדם שעמד בראש ארגון הטרור. שמעתי. הוא לא נפסל מלשמש כחבר הכנסת, ולכן הוא חבר הכנסת לכל דבר. טוב, אז יש, ברשותך, אני חוזר לעניין, אדוני. לכן, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני גם אחד האנשים שמקפידים שהמערכת הפוליטית לא תתערב בחופש האקדמי, זה עקרון ברזל, אבל אם מסתננים לתוך המערכת האקדמית דברים שקרו, בירושלים, אני שמעתי את התשובה של השר, וזה באמת מספק, והדברים שקורים בבאר-שבע, והדברים שקרו אתמול, של ביטול הכנס בחיפה, אלה החלטות שהן הניגוד הגמור לחופש אקדמי. על כן, אני חושב שיש לזעוק את הזעקה, ולהבחין באותו חוט דק בין הסתה

דעה פוליטית לגיטימית, אופוזיציונית, שהיא מחוץ לקונסנזוס. אל לו לחשוב, אף אחד, שהסטודנטים של חד"ש יזמרו זמירות ציוניות, זה לא יקרה, לא קורה כאן ולא יקרה שם. תודה רבה, אדוני. זה לא קרה בימים ההם ולא קורה בזמן הזה.

תודה, אדוני היושב-ראש. בראשית הדברים אני מבקש

ואף לסתור את אותו מונח שבו השתמש חבר הכנסת ברכה בדבריו בהתייחס למבצע ההגנה של "עופרת יצוקה" כ"מלחמה תוקפנית",

אנחנו מדברים על מבצע הגנה מובהק, על אזרחי ישראל, לא עשתה אותו ממשלה שבה אני חבר, אנחנו באותם ימים חבשנו את ספסלי האופוזיציה, אבל אנחנו זוכרים שאזרחי ישראל שנים ארוכות, אזרחי ישראל בדרום הארץ שהו שנים ארוכות תחת אש יומיומית. למרבה הצער, גם בימים האלה מעת לעת יש ירי טילים, אבל אנחנו מדברים על אש טילים יומיומית מרצועת-עזה לפני ואחרי ביצוע נסיגת ישראל מרצועת-עזה. ולכן התגובה או ההתנהלות של ישראל, המדינתית, היתה מאופיינת במידה רבה של איפוק, אשר קשה לראות מדינות אחרות בעולם שהיו מגלות כמותו לנוכח אש בלתי פוסקת על אזרחיהן על-ידי ארגוני טרור. לסוגיה שבמחלוקת, לגבי כנס כזה או אחר באוניברסיטה, אני מציע לחברי הכנסת, מכל סיעות הבית, מהשמאל ומהימין, לאמץ לעצמם כלל, בדרך כלל לקבל את החלטת האוניברסיטה, כי כל פעם, לפעמים יש החלטות שאוהבים, לפעמים יש החלטות שלא אוהבים. לפעמים מחליטים שהכנס נופל תחת קטגוריה של הסתה, לפעמים חושבים שהוא חוסה תחת קטגוריה של חופש הביטוי. האוניברסיטאות אינן מפלגות פוליטיות, ולכן בדרך כלל רצוי לסמוך על שיקול דעתן, זה לא אומר שהן לא יכולות לטעות, כל אחד יכול לטעות, ולא להטיל דופי בהחלטות, גם אם באיזה מקום היינו מייחלים לגישה אחרת, ואינני נכנס,

למקרה הנקודתי, כי אני יודע שכשם, אולי זה לא מקרי, שתחת אותו דיון שקיימנו כאן עכשיו היתה ביקורת שבאה גם משמאל וגם מימין, יכול להיות שהדבר מלמד שהאוניברסיטאות נמצאות במקום הנכון. תודה רבה. אני מאוד מודה לשר. מובן שחבר הכנסת ברכה, כשאמר את הדברים לגבי "עופרת יצוקה", הוא אמר את דעתו. אף שהוא קבע אותה כעובדה, בוודאי הביע את דעתו. אנחנו בימי החנוכה, יום אחרי נר שמיני.

הבעת דעה מותרת בכנסת. יש סביבון מעופרת יצוקה, ויש מבצע מגן "עופרת יצוקה". אין על זה ויכוח. אתה בטוח באמת שלך, כמו שיש אחרים שהם בטוחים. השר הגיב כאשר הוא מדבר בשם הממשלה.

הוא לא היה חבר באותה ממשלה, אבל הוא ראה בה בהחלט מלחמת מגן, ואפילו לא מה שנקרא באנגלית retaliation, אפילו לא איזה דבר שהוא נקמה או תגובה לעובדה, כמלחמת מגן. העובדה שלאחר המבצע, למשך תקופה ניכרת, ראינו מציאות ביטחונית שונה בדרום הארץ, מלמדת שהיתה הצדקה מלאה לאותה פעולה, שגם הביאה לתוצאה מבורכת, לא מספיקה, אבל בהחלט טובה מהמצב ששרר לפני המבצע. תודה רבה לשר החינוך על התשובה שענה על השאילתא של חבר הכנסת חנין, ועל השאילתות הנלוות של חבר הכנסת מסעוד גנאים, של אלכס מילר ושל ראש סיעת חד"ש, ראש תנועת חד"ש, הוא לא ראש סיעה, ראש תנועת חד"ש, חבר הכנסת ברכה.

אנחנו עוברים לחקיקה פרטית של חברי הכנסת, ביוזמות. הואיל ושלוש ההצעות הראשונות אינן מחייבות תשובה בהתאם למוסכם בין הממשלה לבין חברי הכנסת המציעים, אני מזמין את חבר הכנסת אזולאי לבוא ולנמק את הצעתו הראשונה, שהיא הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון, פיקוח על מחירי מצרכים המיועדים לתינוקות). הוא ינמק את הצעתו, ותשובה והצבעה במועד אחר. אני מציע לך להשאיר שלוש דקות לפני ההצבעה בפעם הבאה, כדי שתסביר לחברי הכנסת על מה הם יצביעו אז. אני נותן לכל אחד מהחברים שבע דקות, אם הוא רוצה עשר דקות,

אני מודיע לכם, לא אתן לו בפעם הבאה את שלוש הדקות הנוספות. כל מה שתחסוך, תקבל, נא

אדוני המזכיר, כל אחד כמה הוא דיבר, כדי שנוכל לדעת מה אנחנו נותנים לו בעתיד.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני ביקשתי,

להעלות את הצעת החוק העוסקת בענייני פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, פיקוח על מצרכים המיוחדים לתינוקות, וזה בא בעקבות הזעקה החברתית, הצדק החברתי, חשבתי לנכון כשמדובר בעשרות אלפי זוגות צעירים שמתמודדים יום-יום עם הכלכלה, ומי שמכיר את הנושא הזה יודע שלמוצרי תינוקות יש שוק חופשי, והפערים בין רשתות השיווק גדולים מאוד, לפעמים זה מגיע לעשרות אחוזים, פערים, בין רשת שיווק אחת לשנייה. כאשר מדברים על זוג צעיר, שנמצא בתחילת דרכו, ומעוניין לבנות קריירה, מעוניין לבנות משפחה, הוא צריך להתמודד ביום-יום עם הוצאות כל כך גדולות על "מטרנה", טיטולים, תחליפי חלב-אם ועוד כהנה וכהנה. לכן חשבתי לנכון שהצעת החוק הזאת תקבע מחירים מרביים לאותם מוצרים, וכך בעצם נהפוך את מוצרי התינוקות הללו בדיוק למה שקורה היום במוצרי הלחם והחלב, שהם מפוקחים ויש להם מחיר מרבי. כך נמנע תחרות גדולה, תחרות היא לפעמים בריאה, כי היא מביאה להוזלת מחירים, אבל לא במקרה דנן. אני חושב שמחיר מרבי יכול לסייע לאותם זוגות צעירים, שרוצים לבנות את חייהם, בתחילת הדרך, לסייע להם במעט אפילו, אם יש מוצרים שהם איכותיים יותר, משקיעים בייצור שלהם יותר, אם אתה קובע מחיר מקסימלי למוצר,

מונע איזו אפשרות להביא להטבת מוצרים. אדוני, להבדיל, גם בלחם אנחנו יודעים שיש, אז יש לחם אחיד ויש לחם אחר. צריך לקבוע סטנדרט, והוא יהיה מחייב, ושם ייקבע המחיר המרבי, ומי שרוצה לאכול לחמניות משובחות, שישלם. אנחנו מדברים על אלה שרוצים להיות עממיים ולתת את המוצר הממוצע לתינוק שבא לעולם, בשעה טובה ומוצלחת. ברור שמי שיש לו היכולת, תמיד עומדת בפניו האפשרות של הבחירה ללכת על הטוב ביותר ולשלם את המקסימום שהוא יכול. אני כרגע דואג לאותן משפחות שנקראות המעמד הבינוני, והן צריכות לתת לתינוקות שלהן את המוצרים הללו, ואין להן ברירה אחרת. במיוחד מדובר בתחליפי חלב-אם, שהם מוצר חיוני ביותר, והפערים הם גדולים, ואני מבקש, אדוני היושב-ראש, בהצעת החוק שלי, לקבוע איזה מחיר מקסימלי בפיקוח. לצערי הרב, הממשלה עדיין לא נתנה את הסכמתה. אני מקווה שעצם העלאת הנושא מעל דוכן הכנסת אכן ישכנע את הממשלה להסכים ולמצוא את הדרך לפקח על המחירים הללו. תודה, אדוני. אני מקווה שעמדתי בלוח הזמנים. בהחלט, נותרו לך לפחות שש דקות. שש דקות נוספות בפעם הבאה. נא לרשום. אני מזמין את חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי גם הוא הסכים שתשובה והצבעה יהיו במועד אחר. לרשותו עשר דקות, וכמה שיחסוך יקבל בפעם הבאה, כדי שנדע על מה אנחנו מצביעים. אנחנו מדברים על הצעת חוק מבקר הפרקליטות, התשע"א 2011. בבקשה, אדוני. איך נדע בפעם הבאה, כאשר תבוא התשובה, ונגיד שהיא תהיה בעוד ארבעה שבועות, איך יזכרו אנשים על מה הם מצביעים?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנושא שאני הולך לדבר עליו הוא נושא שיש עליו הסכמה בבית הזה,

מקיר לקיר, וכך גם היה בישיבת הוועדה לביקורת המדינה, שהיתה לפני כשבועיים, בניהולו וניצוחו של יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת רוני בר-און. החוק הזה לא נועד לבקר את הפרקליטות ברמה של לעמוד לה על הראש, לא ברמה של לפגוע בה,

כפי שתיכף אני אסביר, להאדיר את כוחה. אחד הדברים שמאוד צרם לי בדיון הזה בוועדה, בא פרקליט המדינה, ענה לחברי הכנסת בצורה שאני לא הייתי מצפה שאיש פקידות, והוא איש של פקידות,

פוליטיקאים בדרך כלל מתנצחים, מקניטים וכן הלאה. כשמגיע איש של פקידות, אני מצפה שהתשובה תהיה עניינית, שהתשובה תהיה לא אפולוגטית, לא תהיה מתנצחת,

לא היו הדברים כך. ואני רוצה לענות פה לעורך-דין משה לדור, שאין בכוונתו של אף אחד לפגוע, חס ושלום, בפרקליטות, הכוונה היא להעצים את כוחה. היום במדינת ישראל כל גוף וגוף נמצא בסוג של ביקורת. הכנסת והממשלה, יש להן בג"ץ. גם לשופטים יש סוג של ביקורת. אין כמעט גוף במדינה שאין עליו גוף מבקר כלשהו. גוף אחד הוא עצמאי לחלוטין, הוא לא נתון לשום ביקורת, זה הגוף של התביעות, של פרקליט המדינה.

אין מישהו שיאמר להם: רבותי, אחרי שנה, אחרי שנתיים, בדקנו מקרים כאלה ואחרים, יש אחד,

ארבעה עניינים שהם לקויים. יכול להיות שינזפו במישהו, יכול להיות שאולי ידיחו מישהו, אבל בעיקר מה שיהיה, תהיה התייעלות של המערכת, שדברים לא יחזרו על עצמם. ותוך כדי שאני מכין את הדברים נזכרתי באירוע שהייתי עד לו לפני כ-20 שנה. יש לי הרבה דברים ענייניים לומר, אבל אני רוצה לומר מאיפה זה נובע. יש לי חבר שנתפס על-ידי המשטרה והואשם באיזו פעולה, לא בפגיעה בבן-אדם אלא, נדמה לי, זה היה משהו כמו הצתה, דבר חמור מאוד. הוא נעצר, במקרה הוא גם נפצע תוך כדי, וחלק מהזמן הוא היה אזוק ברגליו בבית-החולים עם שוטר צמוד אליו, כמה שזה היה חמור. הוא הבין שמצבו קשה, לקח עורך-דין שפעם היה בפרקליטות, אומר לו: תשמע, יש לי אליבי מוצק. יש לי אליבי מוצק.

אתה לא מציג את האליבי שלך. אומר לו: אני אשב. אומר לו: כדאי לך לשבת. היתה השופטת, עליה השלום,

אני ליוויתי את המשפט הזה לכל אורכו, נולדה לו בת תוך כדי, לבחור הזה. אמר: אני אציג את האליבי, אני אצא הביתה. אמר לו: אתה לא תציג, עד שהתביעה לא תציג את כל הדברים שלה והיא תגמור, לא תציג את האליבי, וכך במשך חמישה חודשים וחצי הבחור ישב, והם אמרו את כל התביעה והביאו את כל העדויות וההאשמה ממש, כל המערכת גויסה, הבחור הזה מבחינתם היה צריך לשבת בכלא הרבה שנים. זו היתה התפיסה. אחרי הכול, זה היה יום שישי אחד, אני זוכר את הדיון, הפרקליט שלו אמר לו לא להציג?

טענת אליבי צריך להציג בהזדמנות הראשונה, אחרת אין לה ערך.

אבל הפרקליט אמר לו: אתה לא מציג, כי אז הם היו תופרים את כל התיק, ותיכף נדבר על תפירת תיקים, דבר קשה מאוד, תפירת תיקים, היו תופרים את כל התיק לפי האליבי. הוא נתן להם לגמור את כל העדויות, היו שם אין-ספור עדויות, זה משפט שהתארך המון זמן.

אני זוכר שהשופטת אומרת, באותו יום שישי, כשהתברר לה שהתביעה תפרה את כל התיק מתחילתו ועד סופו, אומרת: אני מצטערת לשחרר את החשוד הזה עכשיו, כי במשך חודשים ראיתי איך הבת שלו גדלה, אשתו היתה מביאה כל פעם את הילדה לבית-המשפט, אז ראיתי איך הילדה גדלה, אני כבר לא אראה אותה גדלה. לא היה מי שיחתום ערבות. היא הפכה עולמות כדי לשחרר אותו באותו הרגע. לולא עצתו הטובה של מישהו שהיה פעם בפרקליטות וידע את דרך התנהלותם, הבחור היה יושב כמה שנים בכלא על דבר שהוא לא עשה. דבר שהבאתי פה כמה פעמים: היה רצח לפני כשמונה שנים, רצח מזעזע של חייל בשם אולג שייחט. החייל הזה נרצח, נתפסו הרוצחים. אדוני היושב-ראש, זה סיפור שאני מספר אותו פעם רביעית. נתפסו הרוצחים, שחזרו את הרצח. אני מזמין אתכם לחפש היום ב"רב גוגל". תכתבו "אולג שייחט" ותראו את הפרשה המזעזעת הזאת. נתפסו הרוצחים, שלושה ערבים מהגליל, הם שחזרו את הרצח. רק היתה טעות קטנה: הם אמרו שהם ירו בראש, והוא נורה בבטן. אבל מה זה משנה?

אחרי שמונה חודשים, אדוני היושב-ראש, בשקט בשקט פתחו את הדלתות של הכלא ואמרו להם: לכו מהר הביתה. אתה יודע מה קרה? תפסו את הרוצחים האמיתיים. אתה מתאר לעצמך, אדוני היושב-ראש, איך השמש זורחת בבוקר כשאנשים חפים מפשע יושבים בכלא? איך השמש יכולה לזרוח בבוקר? איך יכול להיות כזה דבר? מה שמעניין, שבאותו רגע ששלחו אותם הביתה, לא שלחו כמה אנשים נוספים הביתה, שהתיק הזה נתפר בלי שום שאלה, העדויות שלו פוברקו בלי שום שאלה. זה בכלל לא עניין של ערבים יהודים. לא יכול להיות משפט מעוקל, לא יכול להיות, זה אינטרס מקצה של קצה של כל מי שהוא בן-אנוש. משפט מעוקל גורם לכך שהשמש לא תזרח בבוקר. יש אין-ספור סיבות ונימוקים למה צריך את הגוף הזה: זה יעצים את הפרקליטות, זה ייעל אותה, זה יגרום לכך שהאמון של הציבור בפרקליטות, אני רק רוצה להזכיר במשפט אחרון: היה לפני זמן מה המעצר המתוקשר של הזמרת, אשה בת 60, היא גם זמרת אבל גם אשה בת 60, מרגלית צנעני. איזה רעש, איזו אימה, איזה סחיטה באיומים. היתה עצורה שבועות. איזה הדלפות מחדרי החקירות, מבישות. אחרי הכול, בקול ענות חלושה, היא הולכת לרצות בעסקת טיעון חצי שנה של עבודות שירות. משהו פה לקוי, או במעצר המתוקשר ובחקירה המטורפת, או שזה היה נכון והעונש הוא לא נכון. מישהו צריך לבקר את זה. מישהו צריך לתת דין-וחשבון. מני מזוז, מה היו הנימוקים שלו כשהוא החליט לא להעמיד לדין את קצב והציע לו עסקת טיעון? מה גרם לאחר מכן לשינוי? אנחנו רוצים לדעת. איש מאתנו לא יודע. אם יהיה מבקר לפרקליטות, אנחנו נדע. אני מאוד מקווה שהחוק הזה יקרום עור וגידים, יונח על שולחן הכנסת, ונעצים את הדמוקרטיה הישראלית.

תודה רבה. תשובה והצבעה במועד אחר. אני מזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ לעלות ולהציג את הצעת חוק הפחתת פסולת אלקטרונית ומיחזורה. גם הוא הסכים שתשובה והצבעה יהיו במועד אחר. לחבר הכנסת בן-ארי נותרו שלוש דקות וחצי לפעם הבאה. עכשיו אנחנו ניתן עשר דקות לחבר הכנסת ניצן הורוביץ, וכל שיותיר יהיה לו על מנת להציג ולרענן את זיכרונם של חברי הכנסת.

אדוני היושב-ראש, זה רגע חשוב. אנחנו כאן מתחילים מהלך. זו רק ההתחלה, אבל אני מניח שהמהלך הזה יושלם עוד בתקופת כהונתה של הכנסת הנוכחית. המהלך הזה נוגע לחוק סביבתי חשוב ביותר. אתה יודע, לפעמים, בדיעבד, מעניין להיזכר ברגע הראשון שהעניין מגיע. זה מגיע עכשיו. החוק הזה נוגע לחלק הכי מסוכן והכי רעיל בפסולת, וזה הפסולת האלקטרונית. אדוני היושב-ראש, מכלל היקף הפסולת, שהוא היקף עצום, הפסולת האלקטרונית, אותן טלוויזיות ישנות, מחשבים שזורקים, כל הציוד החשמלי שנזרק לזבל הרגיל, בסך הכול, מבחינת ההיקף, הוא 1% מהפסולת, אבל הוא מהווה 70% מהרעלים שיש בפסולת ובאשפה שלנו.

אם אתה מצליח לקחת את ה-1% הזה, לשים אותו בצד, ולטפל בו כמו שצריך, זה בסך הכול כמות די קטנה, אתה מונע את המסוכנות ואת הרעילות של רוב הפסולת שאנחנו מייצרים. ואלה רעלים,

ברוב המכשירים האלה יש מתכות כבדות. הן זולגות לקרקע, למים, לאוויר. זה אחר כך מגיע לגוף שלנו. בעזרת מנגנון מאוד פשוט,

שאנחנו מציעים בהצעת החוק הזאת, ניתן לקחת את אותו חלק קטן של פסולת אלקטרונית, לשים אותו בצד ולטפל בו כמו שצריך. ומה שיפה בעניין הזה, שזו הפסולת שיש לה הערך הכלכלי הגדול ביותר. אתה יכול לפרק אותה בצורה כזאת ולהוציא ממנה למשל כמה גרמים של זהב, כמה גרמים של מתכות יקרות אחרות. אתה יכול להשתמש בחלק מהמסגרות. זה דבר שיכול לשלם את עצמו וגם לתת מקומות עבודה. יש היום בכל המדינות המתקדמות מפעלים ומתקנים שבהם מפרקים את הפסולת האלקטרונית.

ואת זה אפשר גם להבין, זה נותן מקומות עבודה, למשל לאוכלוסייה שהיא מוגבלת. זה פתרון מצוין בשבילה. כך שיש לנו כאן נוסחה מנצחת: אנחנו מפחיתים את הפסולת ומונעים את הזיהום הסביבתי, ומרוויחים על המיחזור ויוצרים מקומות עבודה. זאת אומרת, יש כאן תפיסה כוללת. זו החקיקה שאנחנו מובילים בחוק הזה. שותפים לו, קודם כול, ארגון "אדם טבע ודין", שזה פרי היוזמה שלו. הוא עשה כאן את עבודת המחקר המקצועית, ואני רוצה להודות להם מעל הדוכן הזה. חברי הכנסת ששותפים לי בהצעה הזאת: משה גפני, זאב בילסקי, איתן כבל, אורית זוארץ, רוברט טיבייב, גדעון עזרא, אילן גילאון ואורי אורבך. כמו שאתם רואים, זה חוצה מפלגות וחוצה מחנות, כי זה באמת דבר שמועיל לחברה הישראלית. החוק הזה מבוסס בסך הכול על מודל שכבר קיים בעולם, קיים באירופה. הוא בערך מבוסס על הדירקטיבה האירופית, וביסודו מונחת התפיסה, שהיא תפיסה מאוד חשובה בהסתכלות הסביבתית, של מה שנקרא "המזהם משלם", אבל באופן קצת יותר חכם,

אחריות יצרן מורחבת של הגורם המזהם. אנחנו טוענים בהצעת החוק הזאת שיצרנים שמוציאים לשוק מוצרים מסוימים צריכים להיות שותפים באחריות לגורל המוצרים האלה ולמה שקורה עם המוצרים האלה בסוף מחזור החיים שלהם. אני רוצה להדגיש כאן: האחריות הזאת של היצרנים ושל הסוחרים למוצרים האלקטרוניים היא לא אחריות בלעדית,

הם לא האחראים היחידים, אבל הם חייבים להיות חלק מהפתרון. ממש כפי שהלכנו בסיפור הבקבוקים, ממש כפי שהלכנו בסיפור האריזות, על-פי אותו מודל אנחנו גם הולכים בסיפור הפסולת האלקטרונית. תחשבו על מצב שבו לאנשים יש, נאמר, מסך מיושן בבית. היום המוצרים האלה מתחלפים כל כמה שנים. פעם היית קונה טלוויזיה, זה היה ל-30 שנה. היום אחרי שלוש,

חמש שנים כבר בא מודל אחר, ואתה זורק את זה. אתה פשוט מניח את זה ברחוב. כשאתה מניח את זה ברחוב, לוקחים את אותה טלוויזיה ישנה, שמים אותה בפסולת הרגילה, גורסים אותה ומעבדים אותה יחד עם הפסולת הרגילה לאלפי חתיכות קטנות. אחר כך אין שום אפשרות להוציא מתוך הפסולת הרגילה את החלקים ולטפל בהם. לעומת זאת, יש חוקים כאלה בעולם?

ודאי. ברוב המדינות המפותחות יש כבר, הממשלה מתנגדת לחוק הזה? לא, הממשלה לא מתנגדת לחוק הזה. הממשלה, טוב, על זה השר להגנת הסביבה יצטרך להשיב, אבל אני יודע שהממשלה מכינה במקביל הצעת חוק ממשלתית.

אין שום בעיה. לכן, אני הייתי שמח להעביר את ההצעה טרומית, וכמו שאנחנו עושים את זה הרבה, אני נמצא פה בכנסת כמה שנים, ואני מודיע לך שהחוק הזה בסופו של דבר יתקבל. אני לא יודע מתי. טוב אמרת בהתחלה. בשביל זה אמרתי בהתחלה,

שזה הרגע הזה, כי פה ההתחלה, ואין לי ספק שזה יתקבל עוד בכנסת הנוכחית.

שפה יש עניין, אני מדגיש את זה, שזה משלם את עצמו,

זה לטובת, כי יש שם חומרים יקרים בפנים.

הסיפור הוא סיפור מאוד בסיסי. כשאנחנו שמים את הפסולת שלנו יחד עם הפסולת הרגילה, אחר כך אי-אפשר להפריד ואי-אפשר למחזר. ברגע שאנחנו מפרידים במקום, אפשר לטפל, אפשר למחזר ואפשר גם להרוויח על זה כסף. זה מה שאנחנו מציעים כאן. איך יעבוד המנגנון? היות שהצעת החוק הממשלתית, אני מניח שתהיה מאוד דומה להצעת החוק הזאת, אז אני כבר יכול לתת הקדמה למה שהממשלה תגיש. אגב, אנחנו שותפים לממשלה בדברים האלה. אנחנו במגעים עם המשרד להגנת הסביבה, וגם עם משרד התמ"ת ומשרדים אחרים. איך עובד העיקרון הזה? קודם כול אנחנו נגיע למצב שבו מלכתחילה, כשמוצר ייוצר, על המוצר עצמו או על האריזה יופיעו סימנים, למשל כמו הסימן הזה. אתה לא יכול להראות. אני לא יכול להראות? טוב, זה סימן מסוים, שמופיע פה, בהצעת החוק, שינחה את המשתמשים, את הרוכשים של המוצר, מה לעשות אתו בסוף תקופת חייו. כשהמוצר הזה יגיע לסוף תקופת חייו, או כשאתה תרצה להיפטר ממנו, אתה תוכל להחזיר אותו לחנות, והחנות תצטרך לקחת אותו ממך, ואחר כך להעביר אותו לטיפול. במקרים של מוצרים כבדים, למשל מקררים, מכונות כביסה, דברים כאלה, שאנחנו מאוד לא רוצים שיתגלגלו ברחובות, אבל מצד שני אנחנו גם יודעים שקשה להביא אותם, יהיה מנגנון איסוף של הרשויות המקומיות ממקומות מסוימים, וגם לפעמים הרשות תוכל לקחת את זה ממך ולהעביר את זה ליצרנים.

בשלב הבא, אחרי שמרכזים את המוצרים האלה, מעבירים אותם למתקנים לטיפול ומיחזור. אנחנו כבר במגעים עם כמה יזמים להקים מפעלים כאלה בארץ. אלה מפעלים שכאמור מספקים עבודה,

אני שם את הדגש, לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. זו עבודה שהיא עבודה פשוטה, היא עבודה חשובה אבל היא עבודה פשוטה, לכן היא מתאימה לאנשים עם צרכים מיוחדים. אני ראיתי את המתקנים האלה בעולם, זה עובד יפה מאוד, ובסיום הטיפול מקבלים תוצרים שונים של אותה פסולת, שאפשר למכור. באופן הזה אנחנו נפטרים מהכספית ומהקדמיום ומהעופרת ומהקובלט ומכל המתכות הכבדות,

במצב הנוכחי,

תשאיר לי דקה כדי שאני אוכל לתת לך אחרי זה,

אז אני אסיים כאן. ושוב, אני מדגיש, כפי שאמר היושב-ראש, אין לי ספק שהצעת החוק הזאת תעבור ברגע שנקבל את האוקיי מהממשלה. זה מתואם עם הממשלה וזה לתפארת החברה הישראלית והסביבה. תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ.

שתי הערות: קודם כול, נותרו לך שתי דקות כדי להסביר לחברים לפני ההצבעה, ודבר שני, אני מתנצל בפניך, הערתו של מזכיר הכנסת היתה נכונה, כאשר מופיע ציור על גוף מסמך שהונח על שולחן הכנסת, אתה רשאי להציג אותו גם למצלמות, ולכן אני מודיע לך שהדברים שאתה הבאת לתשומת לבם של חברי הכנסת, אם חבר הכנסת חנין יש לו הציור הזה הוא יוכל להציג אותו. חבר הכנסת חנין, לרשותך, כמה? שלוש דקות? הואיל ויש פה הצעה שהיא צמודה להצעתו של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, יש לרשותך שלוש דקות. אם תשאיר לי דקה, יהיה לך אחר כך, תודה רבה,

העיקר שאני אוכל להעלות אתכם על הבמה, ברשות ובסמכות.

אני אנצל דקה מזמני. אני מצטרף לכל דבריו של חברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, מדובר באותו עניין, באותה תפיסה, באותה הצעה. להצעת החוק שאני מתכבד להביא בפני הכנסת שותפים אתי חברי הכנסת כרמל שאמה, זבולון אורלב ודוד אזולאי. הרעיון הוא, 1. צריך לטפל בפסולת המסוכנת הזאת. היא מזיקה, היא בעייתית, 2. צריך להטיל את האחריות על היצרן או היבואן, 3. הציבור מוכן לשתף פעולה, בואו ניתן לו כלים לבצע את שיתוף הפעולה הזה בפועל. וכדי פשוט להשלים את דברי חברי, זהו הסימון שמופיע בהצעת החוק, והסימון הזה יוכל לסייע במנגנונים של הצעת החוק בפועל.

לרשותך,

שתי דקות תמימות לבוא ולדבר כאשר נבקש מהממשלה להשיב ותוכלו להציג בפני חברי הכנסת את החוקים, כדי שיהיה להם זיכרון על מה הם הולכים להצביע.

ברוכים היוזמים, גם חבר הכנסת ניצן הורוביץ, גם דב חנין, אשר ידם רבה להם בנושא איכות הסביבה. אני מזמין את חבר הכנסת מוץ מטלון לבוא ולעלות לדוכן הנואמים להציג את הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון, איסור גבייה).

גביית תשלום כמובן. אנחנו נמתין לחבר הכנסת מטלון. זה בסדר גמור, קח את זמנך. בסדר גמור. פשוט אנחנו בפעם הבאה נקדם אותך לכיוון הבמה כדי לחסוך לך את הזמן. חבר הכנסת חנין עלה לדבר, רק קיצר כדי שיוכל לדבר וזהו. האם גם אצלך מדובר, השר מתן וילנאי נמצא, והוא ישיב בשם משרד הביטחון, לא בתוקף היותו השר להגנת העורף אלא בתור מומחה בנושא הביטחון.

יושב-ראש הכנסת, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בשנה האחרונה היינו עדים לתופעה מחפירה, שמביישת אותנו, פוגעת בקודש הקודשים של שימור זיכרון הנופלים שלנו. בכלל לא הייתי מעלה על דעתי, אדוני היושב-ראש, שאנחנו צריכים לבוא ולחוקק בכנסת ישראל חוק שדן במהות ובהוויה של עם ישראל, וזה זיכרון הנופלים, נושא ערכי ממדרגה ראשונה,

יש אנשים שראו בעצם קיום יום הזיכרון אולי אפשרות לעשות כסף, להרוויח אולי כמה שקלים על חשבון אותם הורים שכולים שבאים להתייחד עם זכר בניהם או בנותיהם. יש כאלה שאני בטוח ששומעים בכלל על הצעת החוק, הם ירימו גבה, כי לא יאמינו שבכלל קיימת תופעה כל כך חמורה בתוך עמנו. זה אולי עוד משהו שמעיד על התפרקות העם, המדינה הזאת, מכל מיני נכסים כל כך ערכיים. התיקון המהותי והעקרוני הזה, של איסור גבייה, בא בעצם להדגיש בהצעות החוק של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כי לא ייגבה כל תשלום בעבור השתתפות בעצרת-עם, טקסי התייחדות המאורגנים על-ידי כל גוף ציבורי, ממשלת ישראל, רשויות מקומיות, תאגידים, חברות-בנות, עמותות שנתמכות על-ידי כספי ציבור ומתוקצבות שלא יגבו כסף, ויחול עליהם איסור חד-משמעי. אסור לנו לעבור, אדוני היושב-ראש, לסדר-היום בלי להבטיח שהתופעה הזאת לא תשוב ולא תחזור על עצמה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה של מחיקת הזיכרון של הנופלים. אדוני היושב-ראש, לא נעלים עין בעניין הזה. אני חושב שכל מלה נוספת, גם הדברים שכתבתי פה,

אולי הם קשים, אני חושב שכדי לשמר ולשמור את זכרם של הנופלים, אני חושב שאני אסתפק כמעט בדברים האלה. אני רק רוצה לציין שהצעת החוק הזאת בעצם נולדה בחודש מאי, אחרי איזו סערה תקשורתית שיצר תחקיר שהועלה בערוץ-10 על התופעה הלא-ראויה הזאת, על-ידי כתב בשם נדב ברנשטיין. אני מניח בפני חברי הכנסת נושא ערכי זה לדיון ולהצבעה, ואני מבקש מחברי חברי הכנסת את תמיכתם בחוק ערכי,

שיחזיר לנו את כבודנו ובוודאי ישמר את כבודם של מתינו, חברינו, בני משפחותינו.

הואיל ואני לא יודע מה עמדת הממשלה, גם אם אני יכול לשער, אתה יכול להישאר על הבמה, כי תהיה לך זכות להשיב אם השר יתנגד חלילה להצעה הזאת. אבל אם השר אומר שהממשלה מסכימה, אני אשחרר אותו. תודה רבה. כבוד השר, השר וילנאי, ישיב בשם שר הביטחון, בשם משרד הביטחון. הוא לא ישיב בשם שר הביטחון, אלא בשם משרד הביטחון. בשם שר הביטחון?

כפי שאמר חבר הכנסת מטלון, קצת מוזר שצריך לחוקק חוק כזה. אין ספק שזה ראוי, אין ספק שזה נכון. הממשלה תומכת בזה תמיכה מלאה, ואני ממליץ להעביר את זה לוועדת החינוך של הכנסת כדי לקדם את החוק, שאין מובן מאליו יותר ממנו שאני יכול להעלות על הדעת כרגע.

תודה רבה, ואמר כבר מנחם בגין, ויש אומרים שהוא מצטט אחר, המובן מאליו, חשוב שייאמר מפעם לפעם, ואפילו ייכתב, השר שמחון. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה אחרי שחבר הכנסת מטלון יגיע למקום מושבו. אנחנו, רבותי חברי הכנסת, עוברים להצבעה, וההצבעה היא על הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון, איסור גבייה), התשע"א 2011, בקריאה טרומית. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ראיתי, ראיתי, וגם הצבעת נגד. לא רק שהצבעת בזה, אבל יכולת לשנות את ההצבעה, יש לך עשר שניות לשנות את ההצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון,

בעד, 25, אחד נגד ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק אושרה בקריאה טרומית.

אשר מעל הבמה הודיע שהוא תומך בחוק,

אף-על-פי שברור לי כשמש שאכן הוא טעה, אני לא משנה את ההצבעה. אתה לא משנה את ההצבעה,

אדוני היושב-ראש, תוכל להוסיף את קולי? חברת הכנסת שלי יחימוביץ מבקשת באמת להוסיף את קולה, ואני באמת הייתי נענה לבקשתה, אם לא הייתי יושב-ראש הכנסת, ואני לא מוסיף את קולה. תודה רבה. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, חבר הכנסת מוץ מטלון,

אשר יעלה ויבוא וינמק הצעת חוק חובת נשיאת תג זיהוי והזדהות של עובד ציבור. בבקשה. חבר הכנסת אורלב, הנמקה מהמקום, שכן כנראה שיש הסכמת ממשלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, מטרת הצעת החוק היא להביא לשיפור באיכות השירות הניתן לאזרח במוסדות ציבוריים שונים, בכך שעובדי ציבור שבאים במגע ישיר עם קהל יישאו תגי זיהוי הנושאים את שמם ואת תפקידם. נשיאת תגי הזיהוי תביא לשיפור איכות השירות בכמה מישורים.

נשיאת התגים מבטיחה קשר בלתי אמצעי, אנושי ושוויוני יותר בין האזרח לבין עובד הציבור, הנושא לעתים בסמכויות שיש בכוחן להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של האזרח.

יש בנשיאת התגים כדי לקדם את תחושת האחריות והמחויבות האישית בעובד הציבור בעת מגעו עם מקבל השירות.

נשיאת תגי הזיהוי מבטיחה כי תהיה לאזרח אפשרות לקבול על התנהגותו של עובד ציבור, אם חש הוא כי זכויותיו נפגעו שלא כדין, או כי יחסו של העובד אליו לא היה הולם. אני הבטחתי והתחייבתי לקדם את החוק על-פי סיכום דיון, ובתיאום, עם השר לשיפור איכות השירות הציבורי, השר מיכאל איתן, ואני גם מודיע על ההתחייבות הזאת כאן בפומבי. אני גם רוצה להודות לשר איתן ולשר גדעון סער, שערערו על ההחלטה הקודמת של ועדת השרים, ולהודות על תמיכת הממשלה. כאמור, אקדם את החוק בתיאום מלא ובהסכמת הממשלה. תודה רבה. אתה מדבר בשם הממשלה, הממשלה תדבר, ואני אשאל אותך פעם נוספת, אם אתה מסכים. חבר הכנסת אורלב, אתה כמובן לא אמרת דברים לא נכונים, אבל נשמע את השר. בבקשה, כבוד השר איתן יעלה ויבוא ויביע את עמדת הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אכן, הצעת החוק הזאת, כשהובאה לראשונה לשולחן הממשלה, לא זכתה ברוב הדרוש, והמציע, חבר הכנסת זבולון אורלב, הידוע בכישוריו הפרלמנטריים המעולים ובדבקותו במטרה, לא יניח לאיזו ממשלה כזו או אחרת להניח מכשולים בלתי עבירים בדרכו, והוא פנה למי שבאופן טבעי תמך בהצעה הזאת כבר בתחילת הדרך, לשר הממונה על שיפור השירות הממשלתי לציבור, ולשר החינוך, שגם הוא רלוונטי מאוד לעניין, וגייס את תמיכתם כדי שיוגש ערעור, ואני מספר את כל הסיפור הזה כי בטרם התקבל הערעור, אני, במטרה לשכנע את שרי הממשלה לשנות את דעתם, כינסתי גורמים שונים ממשרדי הממשלה לדיון מוקדם בהצעה הזאת, שמענו שם כמה הערות רלוונטיות, ואותן הבאתי בפני היוזם של הצעת החוק, והוא קיבל על עצמו לקבל את ההערות האלה במהלך החקיקה, ולכן הממשלה הסכימה לקבל את הערר והסכימה לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני רוצה לציין כמה הערות שהושמעו. הערה ראשונה על כך שהחוק אינו דרוש לכלל עובדי הציבור, משום שכבר כיום יש הוראות בתקשי"ר שמחייבות את ביצועו, וכמו בהרבה נושאים, ההוראה, התוקף החוקי קיים, אבל התוקף של הדין, נקרא לו, קיים, אבל לא תמיד מבצעים את הוראות הדין. עכשיו, כשאנחנו גם נחוקק את החוק, אני מניח שגם את התקנות יבצעו, והנושא הזה יקבל משנה תוקף, גם מצד אחד יוחל על עובדי ציבור במקומות שבהם התקשי"ר לא חל,

תצטרך להיות חובת הזדהות מכוח החוק, אבל הפעולה הזאת, כשתבוא כחקיקה, תדרבן ותכניס יותר את המודעות לעובדה שעובדי הציבור צריכים ששמם יתנוסס, גם כאן הערה: לא בהכרח בתג צמוד, יכול להיות שזה יהיה בצורה של

ששם העובד יצוין ליד מקום מושבו, ליד שטח העבודה שלו או בצורה אחרת. הנה גם אנחנו, השמות שלנו מתנוססים ליד מושבו של כל אחד ואחד מחברי הכנסת, וכך צריך להיות. אני רוצה לומר ששמעתי גם הסתייגויות, היו מי שטענו שלא טוב שהשמות יופיעו, כי זה פוגע בפרטיות של עובדי הציבור. אני חושב שאמירה כזאת היא אמירה שחותרת תחת ההבנה של השירות הציבורי. הרבה פעמים אנחנו מציגים את עצמנו, אנחנו, נבחרי הציבור, כמשרתי הציבור. הרבה פעמים הפקידות הציבורית אומרת לציבור: אנחנו משרתי הציבור, אנחנו עובדי הציבור. השאלה היא מה אנחנו מפנימים מאחורי האמירות האלה, מה זה מחייב אותנו כשאנחנו אומרים את הדברים האלה. ואני חושב שכאן, הדוגמה הזאת, כשאנשים אומרים: תשמע, זה לא נוח לי שידעו את השם שלי, כי זה פוגע לי בפרטיות, אני מבין שזה פוגע בפרטיות, אבל השאלה, במבחן האיזון, היא האם הציבור זכאי לדעת מי האנשים שמשרתים אותו כאשר הוא בא ורוצה לקבל את השירות. האם צריכה להיות הרגשה רעה של עובד הציבור, כשהוא אומר: שמי מיכאל איתן, ואני עומד כאן לרשותך, או שזאת חלק מהמסירות שלו וההזדהות שלו עם התפקיד שלו? מדוע הוא צריך להתבייש? הוא צריך להיות גאה בכך שהוא קיבל על עצמו עבודה או משימה לשרת את הציבור, ולכן הוא אומר: כן, שמי מיכאל איתן, ואני עומד לרשותך, אתה יכול לפנות אלי, אני אשתדל לעשות כמיטב יכולתי למלא את שליחותו ואת תפקידי ולתת לך את השירות הטוב ביותר. ולכן אני לא יכול לקבל את ההערה הזאת. אני חושב שגם בהסתכלות שלנו, וזאת שאלה, לא בהכרח שאלה, כרגע, של חקיקה, אלא שאלה תרבותית רחבה הרבה יותר, בהתנגשות הזאת בין חופש המידע, וזכות הציבור לקבל מידע, במיוחד על שליחי ציבור ונבחרי ציבור, יש לנו איזה קיבעון מחשבתי קולקטיבי שלא לגלות, לא לדבר, לא לפרסם, לא לחדור לפרטיות. זה לא נכון, פרטיות זה ערך שצריך לשמור עליו בכל מחיר, אבל עובד ציבור, באשר הוא עובד ציבור, ונבחר ציבור, לא עוסק בנושאים פרטיים, הוא עוסק בנושאים שהציבור מממן, משלם, שהציבור נותן לו מנדט, שהציבור נותן לו את הכוח, וביחסים שבין שליחי ציבור לציבור צריכה להיות שקיפות מלאה, מלאה, בכל מה שקשור לעבודתם. למשל, אני לא מבין מדוע לכל אזרח אין זכות להגיע ולדעת כמה עולה לו כל אחד מאתנו, מה המשכורת של כל עובד ציבור. זה לא סוד. זה לא צריך להפריע לאף אחד. עכשיו, מובן ששקיפות כזאת יכולה לסייע בהרבה מאוד דברים, גם לתחושה של האזרח, שאכן עובד הציבור עובד מכספו של הציבור ולמען הציבור, כמובן נותן אמון יותר גדול שהציבור יודע מה העובדים מקבלים, מה נבחרי הציבור מקבלים, כולל כל ההטבות וכולל כל הדברים, וכל אחד יכול להיכנס ולראות. זה לא רק במישור של נבחרי הציבור, זה גם במישור של עובדי ציבור רבים אחרים: באוניברסיטאות, לדוגמה, בחברות ממשלתיות, בשירות המוניציפלי, מדוע שזה לא יהיה אלף-בית שכל אחד יוכל לראות? אבל אני מבין שכל מה שאני מטיף לו כרגע עוד ייקח הרבה זמן. יכול להיות שהצעת החוק הזאת מסמלת את ההתחלה של משהו. אז לפחות כשבא אדם למשרד ציבורי, ועומד לקבל שירות, שתהיה לו האפשרות לראות ממי הוא מקבל שירות, ושלעובד תהיה גאווה לומר: זהו שמי ואני כאן, זה תפקידי, ואני אשתדל לתת לך את השירות בצורה הטובה ביותר. לסיום, אני קצת מאריך, כי ביקשו ממני להאריך, אני לא התכוונתי לדבר כל כך הרבה, אבל, שר לא מוגבל.

מניח,

אני מעיר לשר רק כשהוא לא מדבר לעניין.

עוד עשר דקות.

אבל אם הוא מדבר לעניין,

הוא לא דיבר עשר דקות, אבל אני, מדובר בשר, אם השר איתן היה אומר: הארכתי כי אני חייב תשובה לציבור, לא הייתי מעיר. אבל אם אמרו לו, אז הוא לא יכול יותר מעשר דקות.

אבל אני ניצלתי את ההזדמנות, לא הייתי מפסיק אותך אם אתה, כי דיברת כל הזמן לעניין. אני לא מבין, גם היום מבקשים ממך? היה כאן, לפני כמה ימים, בהדרכה, דיון בשאלה,

אם חייבים או לא חייבים לדבר לעניין.

אז, זאת שאלה עתיקת יומין כאן, בכנסת. בזמנו היה גם, לא לא, דיברת לעניין. היתה גם הערה בתקנון שאמרה שיושב-ראש רשאי,

להעיר לדובר. זה בוטל או שונה.

ביטלנו את זה.

בוטל.

ומאז כנראה כל חברי הכנסת מדברים מעל הדוכן רק לעניין. בהגדרה. אני לא אמרתי "כל חברי הכנסת", אבל השר חבר הכנסת איתן,

אם הייתי יודע שאתה מבקש כי אמרו לך לדבר הרבה, הייתי אומר לך: אדוני, אדוני מיצה את עשר הדקות. בכל מקרה, אני מודה לכבודו, תודה רבה. ומודה לחברי הכנסת על הסבלנות, תודה רבה. ואני מבקש את תמיכתם בהצעת החוק של חבר הכנסת אורלב.

חבר הכנסת אורלב, לא היו כאן התניות כלשהן, ואתה כמובן מסכים לכל מה שאמר השר.

נא להצביע, רבותי חברי הכנסת. מדברים בהצעת חוק חובת נשיאת תג זיהוי והזדהות של עובד ציבור. נא להצביע, מי בעד? מי נגד הצעתו של חבר הכנסת אורלב? נא להצביע.

חובת נשיאת תג זיהוי והזדהות של עובד ציבור,

לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

טרומית, הצעת חוק חובת נשיאת תג זיהוי והזדהות של עובד ציבור, של חבר הכנסת זבולון אורלב, ותועבר לוועדת העבודה והרווחה כדי להכינה לקריאה

אדוני השר, עשתה צעד אחד גדול בנושא מאוד מאוד מאוד חשוב.

הזכרנו את העובדה שהיה "שירותרום" ב"גלי צה"ל", והיום הזה הוקדש לחיילי המילואים. ברשותכם, אני אציג בקצרה במה דברים אמורים. הצעת החוק הזאת, שנראית לכאורה הצעת חוק לא דרמטית במיוחד, כשמדברים כאן, אדוני יושב-ראש הקואליציה, על הצעת חוק עבודת נשים, תיקון, זכות להיעדר מהעבודה בעת שירות מילואים של בן-זוג, או בת-הזוג,

אנחנו מדברים בעצם על כך שהיום, יותר מאשר בעבר, למה באמת החוק מנוסח: זכות להיעדר מהעבודה בעת שירות מילואים של הבעל? כי שמעתי אתמול אשת צוות ביחידת החילוץ של חיל האוויר, שמשמשת במילואים עשר שנים. אם היא תהיה במילואים בעלה יוכל, הצעת החוק בפירוש, גם בפנים, מדברת על בן ובת זוג.

כי ההוא, ראיתי,

אבל בפנים מדובר בפירוש, גם בדברי ההסבר, חד-משמעית, מדברים על בן או בת זוג, גם אם בנות-הזוג שעושות, מספרן הוא קטן מאוד, אבל אתה צודק, ללא שום קשר. אבל החוק בפירוש, כאשר נולדו ילדינו, אשתי נחמה היתה משרתת ב-669, אני הייתי מבקש חופש כדי לדאוג לילדים. אתה צודק. וכך גם באמת הדברים מתייחסים בתוך, בדברי ההסבר. לגופו של עניין, אדוני השר, הכוונה היא כזאת: אני לא רוצה לפתוח את כל הדיון בשאלת המילואים, אני ממש לא עוסק בזה. אני רוצה לבוא ולעסוק בשאלה הנוגעת לכך, שכשחייל יוצא למילואים, ויש לו ילדים, ואנחנו כאן, אדוני השר, שר החינוך, שראיתי אותו לרגע, מדברים על מי שיש לו ילדים מגיל, סליחה, לא ראיתי אותך.

אני מתנצל. כן, אני אגיע, אני אגיד את הכול. בכוונה פניתי גם לשר גדעון סער. אנחנו מדברים על ילדים מגיל לידתם עד גיל 13, אנחנו מדברים על מי שעושה מילואים ארבעה ימים לפחות, ברציפות. ומי שמכיר את התופעה הזאת, שכשחייל יוצא למילואים,

השר יעלון, שעתיים ביממה שאתה רואה גדוד שלם היום מחזיק טלפונים ביד ומתחיל לנווט את הבית, מי ייקח את הילד, מי יוציא את הילד, מי ייקח אותו לחוג, ההסעה הגיעה, ההסעה לא הגיעה, ויש משפחות, יש חברים שלי, ואני מניח, לא רק חברים שלי, שנאלצים לקחת הסעות בכסף, בייביסיטר בכסף, נאלצים לעשות כל מיני פעולות שאתה אומר לעצמך: אל אלוהים, אתה גם מוציא אותו למילואים והוא גם צריך לשלם על העובדה שהוא במילואים? מעבר לכך אני אומר את זה כך, אני רוצה שתדע, אדוני היושב-ראש, שכשהתעמקתי בנושא הזה, הסתבר לי שבעולם, הנושא של גמישות בעבודה, לנשים בעיקר, מתחיל לקבל משנה תוקף, לא בגלל מילואים, אלא בגלל הרצון לראות את הנשים ככוח מרכזי ומוביל בשוק העבודה, כל אחד במדינתו. אצלנו גם המילואים נותנים לזה משנה תוקף, אבל לא רק המילואים.

חברי חברי הכנסת, נכנס השר יוסי פלד, שבאמת אני יותר מכל אחד אחר חב לו את העניין הזה שהוא הוביל את הנושא בוועדת השרים. אני מודה לך מקרב לב על העניין הזה, תודה רבה. היה מאבק לא פשוט, ואני שמח שזה התקבל. אני רוצה גם לומר לפרוטוקול, אדוני השר גדעון סער, שהסכמנו בינינו, גם כדי להעביר את החוק ולהוציא אותו מן הכוח אל הפועל, שמערכת החינוך תוחרג מהחוק. אני מקווה שיפעילו עליך אחר כך לחצים, אבל זה כבר עניינך אתם, אני לא מתערב בזה. אתה מרמז לי, לא לא, באמת שלא.

בחברות אני אומר לך. באמת שלא. באמת באמת שלא. זה ממש לא בא מהמקום הזה. אני יכול לומר לכם,

כשהתחלנו את התהליך, אמר: העלות תהיה 170 מיליון שקל, אמרתי: מה זה, כולם עושים מילואים? ממתי? וכל אלה שעושים מילואים זה עם ילדים? וכולם עושים מארבעה ימים? אמרתי: איזה צבא זה, אני חושב שבדקתם מדינה אחרת, לא אצלנו. ובסוף בסוף, כשירדנו ובדקנו את הנתונים, לצערי, אני אומר לך,

המספרים, השר יעלון, לצערנו, ואתה מכיר את הנתונים האלה מקרוב היטב,

אני לא אומר את כל המספרים כאן, אבל מדובר במספרים לא גדולים של חיילי מילואים שעושים גם וגם. אני מאוד מקווה שהממשלה, והסכמתי,

אתה יודע את זה, ושר התמ"ת שלום שמחון שיעלה וידבר, ייתן את התשובה, אני נתתי את הסכמתי לכל הדרישות של הממשלה, כי באמת חייבים לקדם את החוק הזה. ושוב, תודה לשר יוסי פלד, תודה לוועדת השרים, ואני מאוד מאוד מקווה שהחוק הזה יהיה כבר במושב הזה חלק מספר החוקים של מדינת ישראל. אני רק אומַר שהצטרפו אלי לחוק חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת לשעבר חיים אורון, חבר הכנסת עמיר פרץ, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, חברת הכנסת אורית זוארץ, חברת הכנסת מירי רגב, ואחרון חביב חבר הכנסת יריב לוין.

ואני כמובן מצפה שתיתנו את כל הכוח. כבוד השר שלום שמחון ישיב בשם הממשלה.

אתה היחיד שאני מוריד את הדוכן כשאני עולה אחריו. אני רוצה לומר לך שיש פה, אבל אני עדיין גם מרים אחרי כמה מחברי הכנסת. חבר הכנסת כבל, כבוד השר, אם יש לכם רצון לשוחח אני אעמיד לרשותכם את לשכתי הקרובה ותוכלו לשוחח. נא להשיב, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת כבל, חברי חברי הכנסת, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, כפוף לכך שחברי הכנסת המציעים יצהירו על דוכן הכנסת שהם מסכימים לתאם את נוסח הצעת החוק עם המשרדים הנוגעים בדבר, ונוסף על כך הודעה מראש שאתה מסכים להחריג את מערכת החינוך. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי עובדת תהיה רשאית להיעדר מעבודתה שעה ביום לפחות בתקופה שבה בן-זוגה, הורהו של הילד, שוהה במילואים. מוצע להחיל הוראה זו גם על עובד אשר בת-זוגתו שוהה במילואים. בהצעה נקבע כי השר יקבע את משך זמן ההיעדרות מהעבודה וכן הוראות בהתאם לסוג שירות המילואים ואורך תקופת המילואים. עוד מוצע כי המעסיקים יוכלו לתבוע ולקבל פיצוי בגין היעדרות זו באמצעות הביטוח הלאומי.

חבר הכנסת כבל, האם אתה מסכים להתניות? כי אנחנו מצביעים על הצעת החוק כפי שאתה מגיש אותה, אבל חייבים לשאול, כדי שלא תהיינה אי-הבנות, האם אדוני מסכים להסתייגויות של השר,

והאם בתיאום עם שר החינוך ברור לנו שכדי לדאוג לילדים שלנו אנחנו לא יכולים להפקיר את שאר ילדי ישראל, כאשר המורה הוא דבר מרכזי,

או הגננת, בלי כל ספק. גם גננת היא מורֶה. גם גננת היא מורה.

אנחנו עוברים להצבעה, רבותי חברי הכנסת. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן-זוג), התשע"א 2011, של חבר הכנסת איתן כבל, נא להצביע. מי בעד, בקריאה טרומית? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן-זוג),

לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת כבל בנושא הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן-זוג),

אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת,

רק סליחה שנייה, חבר הכנסת בן-סימון. השר המשיב הוא השר ארדן, אדוני המשנה לראש הממשלה. אם הוא לא יהיה כאן להשיב, ואדוני לא ישיב במקומו או יורה לאחד מהשרים להשיב, אנחנו מצביעים מייד לאחר מכן.

מטרת החוק הזה היא בעצם להגן על כבודה של המשרה הזאת, של האיש שמחזיק בה, ראשות הממשלה. יותר מאשר נשיא אני מתכוון לראש הממשלה, ומשום שזה תפקיד, במיוחד אצלנו, שגוזר חיים ומוות ויש לו השפעה אדירה, לפרוטוקול, השר נכנס והוא ישיב כמובן.

יש לו השפעה אדירה על חיינו, והייתי רוצה לחקות מנהיגים מהעולם הרחב, הגדול, שברגע שהם מסיימים תפקיד הם לא הולכים ישר לעבוד אצל טייקונים או בחברה פרטית, אלא ממשיכים את העבודה הציבורית כאילו לא סיימו תפקידם. ואתה יכול להיתקל בביל קלינטון שסיים שתי כהונות ועובד למען הציבור, עושה פעולות, והולך להאיטי כשצריך לעזור, מעורב בתהליך השלום, אותו הדבר לגבי מנהיגים אחרים, וג'ורג' בוש הבן וג'ורג' בוש האב. יש במשרה הזאת משהו שמחייב כבוד. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, נעלבתי כאזרח, ואני נעלב שבעתיים כפוליטיקאי, כשאני רואה ראש ממשלה רק מסיים את תפקידו, ומה הולך לעשות? הולך לעשות לביתו. הולך לעשות לביתו. זה דבר, הרי כמה ראשי ממשלה היו עד עכשיו? 10 12. יש אדם, מי שרוצה להיות ראש הממשלה צריך לדעת שגם כשהוא יסיים את תפקידו הוא מחויב להמשיך בטובת הציבור. כשראיתי את אהוד ברק מסיים את תפקידו ורץ מהר לעשות עסקים בניו-יורק כאילו היה אחד האדם,

איך הציבור, אדוני ממלא-מקום ראש הממשלה, יכול לתת אמון באדם כזה, שבעצם יכול להוציא אותנו למלחמה, יכול לכרות שלום,

מסיים את תפקידו והולך לעבוד עם משרד, לקבל משכורת גבוהה? ואני רוצה לומר לך שבעולם התרבותי מקובל, חבר הכנסת בן-סימון, אצלנו זה עוד לא קרה, אבל יכול להיות בעולם שיש ראש ממשלה שהעם העיף אותו, אצלנו זה לא קרה, כולנו מכבדים את כל ראשי הממשלות הקודמים, כולנו אוהבים את כל ראשי הממשלות, כולנו מעריכים ומעריצים את כולם.

אני יודע מה, יקרה מצב שבו אני אבחר לראש ממשלה, והעם יאמר: בוא'נה, תעוף מפה, אנחנו לא רוצים לראות אותך. אנחנו נחיל את החוק הזה גם עליו? לא, אני פשוט, כי יש נבחר, ויש אדם בכיר. אתה מבין, יש פה איזה קושי, כי אם אתה מחייב אותו לא לעבוד, והעם לא רוצה אותו,

לעבוד, לעבוד. למשל הרצאות. לא, לא רוצים. לא רוצים שהוא יעבוד. אומרים לו: אנחנו מדיחים אותך, לא רוצים לראות, כמובן זה לא קרה במדינת ישראל מעולם, וזה יכול לקרות אם אני אבחר אני יודע. יאמרו לו: לא רוצים לראות אותך, מה נעשה?

כשאתה רוצה לעשות לביתך, תוותר על מה שהמדינה מעמידה לרשותך. מותר לי לבקש את זה? בהחלט. זאת הכוונה. זאת הכוונה. זה דבר מאוד חשוב. זאת הכוונה. זאת אומרת, כשאדם מקבל קצבה לכל ימי חייו, שירותים רפואיים מלאים עד סוף חייו, טלפון ואחזקת טלפון, דירת שרד, מכונית צמודה עם נהג, לשכה ומזכיר פרטי, כלומר הוא לא מת מרעב, אדוני היושב-ראש, הוא אדם שהמדינה דואגת לו. נוסף על כך, הוא לא מסתפק בזה, הוא עושה לביתו. ואני מביא לדוגמה את ראש הממשלה הנוכחי.

צורם לציבור לראות שהוא הולך לעבוד כאחד האדם. צרם לי כשנתניהו קרה לו אותו הדבר, אפילו כשהוא הודח. לכן אני רוצה שנחקה את המנהיגים בעולם, שנחקה את דרכיהם. כשאדם מועיד את עצמו לענייני ציבור, שימשיך בכך כל חייו, והוא לא ימות מרעב. ואתה יודע שכשראש מדינה מסיים, הוא מבוקש בכל העולם. על כל הרצאה הוא יכול לקבל 40,000 דולר, 50,000 דולר. הוא יכול להיות מולטי-מיליונר רק מזה שהוא פונה לאנשים ומספר להם על העול הכבד שיש בתפקיד הזה, מה הוא עשה בחייו. ככה מקובל. ככה מקובל בצרפת, ככה באנגליה. יש לי פה סקר שבעצם בכל העולם התרבותי ראשי מדינות, חלה עליהם תקופת צינון שמחייבת אותם לא לקשור עצמם לגורמים פרטיים כאילו היו אחד האדם. אני רואה שאתה ספקן, אבל אני אומר לך,

במצב שבו הציבור, לפני כן לא הבנתי.

עכשיו אני אומר, הבעתי בהבעת פני שהדבר צריך עיון רציני ביותר,

מכיוון, יש פה הרבה ספקות, תדע את זה. אם אתה בלאו הכי, יוסי פלד,

ואני מאחל לך, אתה יודע, הוצאות על האנשים שהם "לשעבר" הן לא רק על מה שהם מקבלים, אלא על מה שמלווים אותם, אם היית יודע כמה שזה עולה.

אם כבר המדינה מעניקה לך את כל ההטבות האלה, למה שתלך למשרד ותדפוק כרטיס כאילו היית אחד האדם? הרי לפני שנתיים,

עשית מלחמה, נהרגו אנשים, שמור על כבוד המשרה הזאת, עשית שלום, שמור על כבוד המשרה הזאת. אני לא מעלה על דעתי שיצחק רבין היה הולך לעבוד אצל גורם פרטי, שגולדה מאיר היתה הולכת לעבוד, שדוד-בן-גוריון היה הולך לעבוד. רק בשנים האחרונות הם נהיו אנשי עסקים. רק סיימו תפקיד, הלכו לעשות עסקים. לכן אני אומר: אתה רוצה לעשות עסקים? תעשה, אבל תוותר על כל מה שהמדינה מעמידה לרשותך. תוותר על הנהג, תוותר על הלשכה, תוותר על המאבטחים, תוותר על דירת השרד, תוותר על השירות הרפואי. המאבטחים זה לא בגללו. אוקיי, מאבטחים נשאיר. זו החלטה, על זה נדון בהמשך. למשל בכנסת אנחנו צמצמנו תקופה מעבר לחמש שנים. בסך הכול פתחתי ואמרתי שאני מחפש להגן על גדולת המשרה הזאת. לא כל אחד יכול להיות ראש ממשלה, ומי שהוא ראש ממשלה ניחן כנראה בתכונות יוצאות דופן. יש משהו שאנחנו אולי, ראש ממשלה הוא אדם כמונו, אבל יש לו ערך מוסף, בזה שהוא יכול להוציא את ילדי למלחמה. מי עוד יכול לעשות את זה?

אני רק רוצה להפנות את תשומת לבך, היה חוק שבו אנשים שהיו בעלי מעמד היו מקבלים זכויות לשנים רבות, לכל ימי חייהם.

אנחנו בכנסת צמצמנו, על-פי הצעה שהוגשה על-ידי חבר הכנסת שוחט, שהיה שר, וחבר הכנסת אורון, שבאו ואמרו: בואו נצמצם זאת לחמש שנים. חלק מהפוליטיקאים, כשחלפו חמש השנים, חזרו לפוליטיקה. הם לא היו חוזרים לפוליטיקה אם היינו משאירים להם את התנאים שנתנו להם, כי אם למשל מלווים אותך אנשים, זה נותן לך הדרת כבוד. וברגע שחמש שנים לאחר מכן שוחט וג'ומס החליטו לבטל את אותם סימני שלטון שהיו להם, הם מייד חזרו לפוליטיקה. אני לא יודע אם הם הצליחו. אני לא רוצה לפגוע בהטבות לאנשים כאלה. אלה מגיע להם, כי כובד המשרה הוא לא אנושי. אני מתאר לעצמי שלהיות ראש ממשלה זה דבר שאני,

לא כל אחד יכול לעמוד במתח הזה. לכן המדינה צריכה להשית עליו את כל ההטבות האפשריות, כדי שיהיה חופשי מעיסוק בזה. אבל והיה, וכמו נתניהו וכמו אולמרט וכמו ברק, ילכו לעבוד אצל גורמים פרטיים, שיוותרו על ההטבות האלה, כי הציבור לא אוהב את זה. הציבור לא אוהב שאתה הולך עם המכונית של המדינה, עם הדירה של המדינה, לעשות עסקים פרטיים. תעשה עסקים פרטיים? תוותר על ההטבות. זה יגביר את האמון בין הציבור לבין ראשי המדינה. אני מתכוון רק לאדם אחד: ראש ממשלה. נשיא בלאו הכי מגיע לתפקיד, לצערי, תמיד כמעט בערוב ימיו. נגזר עלינו. לא בהכרח יכול להיות. אבל אני רק אומר לך,

ואתה יודע, שכשאתה לוקח את ראש ממשלת אוסטריה ואתה לוקח ראשי ממשלה באירופה,

הוא היה נשיא מצוין ושר חינוך מצוין. ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, עדיף שנשיא לא ישתמש, הדברים שהוא מעלה מאוד מעניינים. אם אתה לוקח ראש ממשלה לשעבר ונותן לו את הנגב, לעמוד בראש איזה צוות חשיבה, או נותן לו את הבעיה של הנשק בכפרים הערביים, או את בעיית הבדואים, או בעיית הקליטה של האתיופים, או בעיית הקידום של קבוצה, אתה נותן כבוד גדול למשימה, כי כשראש ממשלה לשעבר עומד בראש גוף כזה, הוא מקדם אותו. זה מה שאני רוצה, לרתום אותם לטובת הציבור גם בסוף תפקידם. והיה ולא, תוותרו על ההטבות האלה. בסך הכול אני מבקש, זו מהות העניין. היא לא נועדה לפגוע בהם, אלא לשמור על הכבוד הגדול שיש למשרה. אני רוצה לסיים רק בדבר אחד, אנחנו רואים איזה כבוד אתם נותנים לראש הממשלה בהצעות השונות והמשונות. אני רק רוצה להזכיר, כבוד השר מרידור, יש היסטוריון אחד, יהודי גרמני, שקראו לו ארנסט קנטרוביץ. שמעת את שמו? הוא כתב על שתי הנשמות של המלך. המלך באותם ימים של ימי-הביניים הוא בעצם ראש מדינה היום. יש שתי נשמות: יש הנשמה הרגילה כמו שלנו, ויש הנשמה האלוהית שיורדת עליו ונותנת לו את ההשראה לקחת 8 מיליון איש ולהוליך אותם בדרכו. לעודף האחריות הזה שמוטל על ראש מדינה, כך כמעט מכוח אלוהי, צריך לכבד את המשרה הזאת, צריך לכבד את העובדה שגם כשהוא מסיים את תפקידו, תן לו אפשרות להוביל מהלכים חברתיים. ואני אומר לך,

החוק הזה יצטרך לעבור ברוב של 61, כי הוא נוגד את חוק חופש העיסוק. אגב, כל-כולו קשור בצדק.

שר המשפטים לשעבר, מרידור, חוק חופש העיסוק חוקק בתקופת כהונתו. אני לא רוצה להוסיף שלא נראה טוב בציבור שראש ממשלה לשעבר שלא הספיק לעבוד הרבה,

רק אני אומר לך שזה, שראשי ממשלה גרים איפה שהם גרים היום, ואני משווה את זה לשנות ה-50 וה-60 וגם ה-70, זה צורם. זה צורם שאדם מסיים, הוא נהיה מולטי-מיליונר בתוך כמה שנים. עיני לא צרה בזה, אבל המשרה מאבדת את מה שדיברתי עליו, את הגדולה המוסרית הכמעט שמימית שיש לתפקיד ראש ממשלה. תשמרו על התפקיד הזה. תעשה לביתך? תוותר על המדינה. תעשה לביתך? תוותר על ההטבות האלה. אבל אם הוא יוותר על לעשות לביתו, אנחנו נצטרך להעמיד לו דירת שרד.

אגב, זה מה שאני אומר. היום הוא גם עושה לביתו ואתה מעמיד לרשותו את כל ההטבות האלה.

הוא בא ואומר: אני גר בשכר דירה. אני נבחרתי, עכשיו אני צריך לחזור ואתה לא נותן לי לעבוד ואתה רוצה, אז תשאיר לו, אפילו תגדיל את ההטבות. לא, לא. ברוורמן, הדברים לא פשוטים. הדברים מאוד, אני בטוח שברוורמן יהיה מוכן להיות ראש ממשלה עם התנאים האלה. אלא אם כן נבחר רק עשירים להיות ראשי ממשלה. סוקרטס אמר את זה, זה בהחלט תורת חיים שאומרת: רק עשירים, לעניים אין זמן, אין להם זמן להתעסק אתנו. הוא מוכן גם בלי התנאים האלה.

ברוורמן אתך, אבל הוא עוד הולך שלב נוסף אחרינו. ולכן, כשהוא סיים תפקיד של נשיא

והוא היה נשיא אוניברסיטה. נשיא מדינה או ראש ממשלה, תאמין לי, היכולות שלו כל כך דרושות גם לקדם נושאים אחרים שלא מקודמים כדרך הטבע. ולכן משקלו הסגולי ומשקלו הפוליטי יכולים להביא לטובת החברה, כדי לקדם פרויקטים חברתיים. זו מטרת החוק, כל כולה נועדה לקדם את הצדק ואת הקשר שבין האדם לראש המדינה. אתה מעמיד אתגר אינטלקטואלי ממדרגה ראשונה בפני חברי הכנסת.

אתה. יש מקום לאינטלקטואל בכנסת או שאנחנו נפסול, נעשה תקופת צינון. אלא אם כן אנחנו נבוא ונאמר שאינטלקטואל הבא לכנסת חייב להשתחרר מכל המשא האינטלקטואלי שהוא נושא, אז מה היה עושה דן מרידור? דן מרידור לא היה פה. הוא אומר אינטלקטואל.

הדברים האלה יכולים גם להיות מכוונים כלפיך.

השר גלעד ארדן הוא המשיב. בוודאי בהכירי אותו, אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. הקשבתי רוב קשב לנימוקיו של ידידי חבר הכנסת בן-סימון, ובכל זאת לא השתכנעתי, אני אסביר למה. קודם כול, קצת נפגעתי, כי כחבר כנסת תשע שנים בבית הזה, לשים את כל הפוקוס על ראש ממשלה ולומר שרק הוא ורק הוא וכל הכבוד והיקר, ויש בו משהו שמימי, יכול להיות שבן-סימון מתפעל עד כדי כך מראש הממשלה הנוכחי, שהוא מבטל כל נבחר ציבור אחר ואיננו רואה את גדולתם של חברי הכנסת גם. אבל אני חושב שכשמדברים על יכולת להוציא את העם למלחמה, שזה מה ששכנע את חבר הכנסת בן-סימון שצריך אולי לגרום לכך שיוטלו על אותו ראש הממשלה מגבלות איפה הוא יעבוד, אני רוצה להזכיר לחבר הכנסת בן-סימון שגם הכנסת יכולה למשל למנוע הסכמי שלום ולא לאשר אותם, היא יכולה להחליט לגרש אנשים מבתיהם בניגוד להתחייבויות לבוחר, אפשר הערה? בבקשה. שר החינוך, אולי לא הובנתי כהלכה. אני אומר, אם רוצים להיות שקופים וישרים וללכת עם התזה שמגולמת בהצעת החוק, למה לא להחיל אותה כבר על כל חברי הכנסת? ועוד דבר שקצת עורר אצלי שאלות, כשחבר הכנסת בן-סימון אומר שכשעובדים אחר כך אצל טייקונים זה צורם לו, אני לא יודע מה זה טייקונים. נגיד אם אני עכשיו פורש מהכנסת ועובר לעבוד בעיתון "הארץ", אני עובד אצל טייקונים? האם העובדה שאחד מבעלי המניות של עיתון "הארץ" מכונה טייקון, וראש הממשלה עכשיו יפרוש ויכתוב מאמרים ב"הארץ", האם גם את זה מבקש חבר הכנסת בן-סימון למנוע כי אחד הטייקונים היום הוא אחד הבעלים מעיתון "הארץ"? אתה יכול לענות לי אם אתה רוצה. אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. הוויכוח כל כך מעניין שאם השר מרשה לך לענות, תענה מהדוכן. ברשות היושב-ראש. בוודאי, ודאי. אם הוא מסכים, אני מרשה. ואין לי סמכות להרשות. הוא יכול כמובן לעלות ולענות, לאדוני חמש דקות תמימות. בכל אופן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שאתה הצבעת באופן מאוד מדויק על כך שהצעת החוק בכללה, יש אתה בעיה חוקתית לא פשוטה, כיוון שהיא באופן ברור מאוד פוגעת בחופש העיסוק. דרך אגב, גם כשרוצים לחוקק, צריך לעשות את זה בחוק שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאיננה עולה על הנדרש. וכשאנחנו אומרים שהם לא יוכלו לעבוד למשך שלוש שנים, בכלל, לא משנה איפה, ראשי מדינה בדימוס לא יעסקו בעיסוקים פרטיים למטרות רווח אישי במשך שלוש שנים מתום כהונתם, דרך אגב, ההשוואה לעבר כמובן איננה רלוונטית, כי היום ראשי ממשלה גם ברחבי העולם מגיעים לכהונה שלהם בגיל הרבה יותר מוקדם, אתה יכול להסתכל בבריטניה, בצ'כיה, וכנראה הם גם מסיימים אותה בגיל מוקדם יותר. למה אתה מחייך, שר החינוך? אולי גם אתה תגיע לזה מוקדם.

אני מתאר תופעה גלובלית שרלוונטית גם למדינת ישראל וגם לכאלה שמציגים את עצמם, זה עולמם של הצעירים ואלה שמרגישים צעירים. בוא נגיד, יש כאן באולם צעירים, למה לתלות את זה בנואם אם יש כבר צעירים שהציגו את עצמם כמועמדים לראשות הממשלה, כאן באולם, ולהכניס אנשים שלא הציגו את עצמם מעולם, האם אדוני מרמז שהוא לא מציג את עצמו כמועמד לראשות הממשלה?

אני בסך הכול עונה בשם הממשלה ורוצה לחזור הביתה בשלום בסוף היום. כי אני אהיה בין המצביעים, אז אני רוצה לדעת מי המועמדים. אולי לשם גילוי נאות, אינני בטוח,

יכול להיות שצריך לקרוא לעורך-הדין ינון ולשאול אותו אם כל מי שהודיע על מועמדות עתידית לראשות ממשלה, האם הוא יכול בכלל להצביע, כי יש לו פה עניין אישי מובהק בהצעת החוק. כי אם היא תחול עליו, או שהוא לא יוכל לעבוד, אני אומר לך, לא צריך את ינון, החסינות המהותית מאפשרת לו לומר כך ולהצביע כך. אבל זה לא עניין סקטוריאלי, זה עניין של מתי מעט, שכמו שאמר חבר הכנסת בן-סימון, יש עליהם משהו שמימי שהם מרגישים שהם יכולים להוביל את עם ישראל, וכעת הם נדרשים להכרעה לא פשוטה, האם כדי להתמודד ולהיבחר הם צריכים להתחייב ששלוש שנים, או שהם יוותרו, חבר הכנסת בן-סימון נתפס בטעות בוודאי לנושא של מזכירה ונהג, אבל יש להם גם פנסיה,

הם גם חסכו לפנסיה, והצעת החוק שלך לא מבחינה בין זכויות כמו עיתונים או השתתפות בקו טלפון לבין זכויותיהם הפנסיוניות. אז גם כאן ההצעה היא גורפת ובלתי מידתית, כי נראה לי שיש בעיה מאוד מאוד קשה לדרוש, הם לא ברחו מהמדינה, לא שיתפו פעולה עם האויב, יש בעיה יותר קשה,

על הפסקת זכויות הפנסיה. אבל עכשיו ברצינות, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר מלה לסיום. מי שרואה ראש ממשלה לשעבר כמישהו שאם הוא הולך לעבוד לפרנסתו, אז מאותו רגע ואילך, שהוא היה ראש ממשלה, הוא כבר לא עוסק בעסקי ציבור, הציבור כבר לא רואה בו כתובת, לא פונים אליו, לא מבקשים ממנו סיוע,

או שהוא מיתמם או שהוא באמת לא יודע מה קורה. אני יכול לספר, אני זוכר את זה, כי הייתי מבקר בלשכתו של ראש הממשלה הנוכחי כשהוא היה "לשעבר"; אני התנדבתי לעזור לו שם בטיפול בפניות הציבור, כיוון שהוא היה מקבל מאות פניות בחודש, למרות העובדה שהוא גם עבד לפרנסתו ועשה לביתו בהרצאות ברחבי העולם, ולמרות העובדה שכשהיו כאן מלחמות ומבצעים צבאיים הוא מייד התנדב לעשרות ראיונות עיתונאיים להסביר את עמדתה של ישראל ברחבי העולם. אז אני חושב שאי-אפשר ככה לבטל ולומר שאם ראש ממשלה לשעבר גם עובד ועושה לביתו לאחר פרישתו או הדחתו או אי-היבחרותו אז כל העיסוקים הציבוריים הם ממנו והלאה, אני חושב שזאת היתה הנחת העבודה של המחוקק, בין היתר, כשהוא העניק זכויות כלשהן לנבחרי ציבור, כמובן לפי המדרג שלהם, ולא דומה חבר כנסת לאחר פרישתו, אם כי אין לי ספק שחבר הכנסת בן-סימון יהיה כתובת ציבורית אם הוא יחליט מתישהו להיפרד מהכנסת, אבל ודאי שלא באותה רמה כמו שראש ממשלה הוא כתובת לפניות הציבור. ולכן, מכל הסיבות האלה, של פגיעה גורפת בחופש העיסוק ובזכויות קנייניות שרכשו נבחרי ציבור, ומהשיקולים האחרים, ועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק, ואנחנו מבקשים מהכנסת להצביע נגדה.

חבר הכנסת בן-סימון, שלוש דקות עומדות לרשותך אם אתה רוצה להשיב. אדוני רוצה להשיב משם?

אני באמת מבקש דקה אחת. זו לא הצעה קטנונית, לא אמרתי. זה באמת נועד להחזיר יוקרה למשרה שמאבדת את יוקרתה מדי יום. נדמה לי שאני מבקש באמת לא להגביל את הכנסותיו, אלא ליצור, אתה יודע, לנצל את המעמד של ראש ממשלה לשעבר כדי לקדם דברים בחברה, בכלכלה, חברה מסובכת כל כך. אני רוצה את השירותים שלהם גם אחרי שיסיימו את תפקידם, והמדינה דואגת לכל מחסורם בשנים הראשונות. אני מבקש את זה רק לשלוש שנים, אחרי זה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. דווקא השנים הראשונות הן קריטיות כדי לשמור על היוקרה של האיש, של המעמד שלו. לכן זה לא נועד לפגוע בו, הוא יכול להרצות, הוא יכול לכתוב בעיתון, זו עבודה ציבורית, אבל הוא לא יכול לעבוד אצל טייקונים, זה מוריד מערך המשרה, זה פוגע באמון הציבור. זו כל הבקשה שלי. תודה רבה.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק הסדרת פעילותם של ראשי מדינה בדימוס, התש"ע 2010, של חבר הכנסת בן-סימון. רבותי, נא להצביע, מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

16 בעד, 44 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת בן-סימון, שעוררה עניין רב, לא נתקבלה וירדה מסדר-היום. רבותי, אני מזמין את חבר הכנסת אריה ביבי לבוא ולעלות ולהציג את הצעת החוק שלו, הצעת חוק לאיסור שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך, התש"ע 2009. בבקשה, עשר דקות עומדות לרשותך,

אני אנסה לקצר. כמה שאתה רוצה, לא מעבר לזה. השר המשיב הוא שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שלי באה לשים קץ לכל הטלפונים שמסתובבים בבתי-ספר, מכמה טעמים. אני לא בעד ריסון הקידמה. הקידמה עזרה לנו מאוד, אבל יחד עם זאת,

אין תלמיד בבית-ספר שלא מסתובב עם טלפון, והוא בטלפון הזה עושה שימוש בתוך הכיתה, מחוץ לכיתה, וכל הזמן שלו מתעסק בשליחת אס.אם.אסים, מפריע למורה בעת השיעורים, מפריע לשאר התלמידים, הוא לא מרוכז. מעבר לכך, יש גם מחקר רציני מאוד שאומר שהטלפונים מזיקים לבריאות של כולנו, אבל מעבר לכך, הטלפונים מזיקים לבריאותם של הילדים במיוחד. ישנו מחקר גדול מאוד בנושא הזה,

שמים את כל דפי המחקר מתחת לשטיח, וזה שנים ארוכות המחקר הזה מתרוצץ מדי פעם, צץ בעיתון זה או אחר. הדרישה שלי היא שתלמיד אשר מגיע לבית-ספר ישים את הפלאפון שלו או באיזה לוקר או באיזה מקום מוסכם של בית-הספר, ובגמר השיעור או בגמר השיעורים ייתנו לו חזרה את הפלאפון שלו. הדבר הזה הוא לא רק בבתי-ספר. היום הוא לא קיים בבתי-ספר, אבל אפילו בוועדות בכנסת, יש ועדת חוץ וביטחון, אנשים מגיעים, שמים את הפלאפון בלוקר, אחרי שהוא מסיים, הוא לוקח את זה. יש הרבה מפעלים, יש הרבה מקומות במדינת ישראל שאנשים מגיעים עם פלאפון, הוא שם אותו במקום למשמורת, וכשהוא מסיים את הישיבה הוא מקבל את הפלאפון. כל שכן כשאנחנו מדברים בתלמידים בכיתה א'. כיתה א', כיתה ב', בית-ספר עממי. היום כבר יש גם בגני-ילדים. לכן זאת מכת מדינה. אדוני שר החינוך, אני הייתי מגיע להסכמה אתך כשראיתי את חוזר המנכ"ל. לא הייתי עולה לפה והייתי מסכים, רק בחוזר המנכ"ל, אני מבקש, אם תסכים, אני יודע שוועדת השרים היא נגד זה, להוסיף דברים בחוזר המנכ"ל. ראיתי שאסור שימוש, זה נכון, אבל זה לא מספיק שאומרים לתלמידים לא להשתמש, אלא צריכים לתת הנחיה למנהל בית-ספר, שכל התלמידים שמגיעים, ישימו בלוקר, באיזה מקום, ואם יש בעיה לתלמיד, או שאמא שלו רוצה אותו, או שקרה לו משהו, הרי יש טלפון בבית-הספר, והוא יכול תמיד לקחת את הפלאפון שלו ולהשתמש בו מחוץ לכיתה. לכן, אדוני שר החינוך, אם תשנו את חוזר המנכ"ל, אסכים להוריד את כל הנושא מהצבעה, ואשמח מאוד אם זה יבוא על פתרונו.

תודה, אדוני. שר החינוך משיב. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

שיש לי במקרה הזה סימפתיה גם להצעה וגם למציע, ידידי חבר הכנסת אריה ביבי, וגם לנושא שהוא מעלה, שהרבינו לעסוק בו, לפחות בתקופת כהונתי כבר יצאו שני חוזרי מנכ"ל שמסדירים את נושא הכללים והאיסורים בנושא שימוש בטלפונים ניידים בתחום מוסדות חינוך. אני לא חושב שהנושא מתאים לחקיקה ראשית, זה נושא שמטבעו מתאים להסדרה בהוראות מינהל פנימיות כמו חוזר מנכ"ל, ואני חושב שחקיקה כזאת תהיה מטבע הדברים קשה ואולי מעבר לקשה, אולי אפילו די בלתי אפשרית לאכיפה. הסוגיה של שימוש בטלפונים סלולריים מוסדרת כיום בשני חוזרי מנכ"ל. את חוזר המנכ"ל הראשון הוצאנו לפני שנתיים, בספטמבר 2009, ונושאו היה: קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך.

בו כי כל שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן השיעור ובזמן בחינות אסורה בהחלט. ביקשתי לקבל דיווח ממנהלי המחוזות בישיבת סטטוס. מעל 90% מכלל בתי-הספר במדינת ישראל התאימו את התקנונים לחוזר, וחל בהם איסור חד-משמעי על שימוש בטלפונים סלולריים בבתי-הספר במהלך כל יום הלימודים. התלמידים כן רשאים להחזיק את הניידים כאשר הם כבויים בתוך הילקוטים. יש בתי-ספר שהפעילו שיקול דעת, ויחד עם ההורים, בהסכמתם, אסרו הכנסת פלאפונים לשטח בית-הספר בכלל, ואני חושב שאיסור גורף מסוג זה, נכון שיושג על דרך של הסכמה בין בית-הספר להורים.

בתי-ספר ודאי חופשיים לקבוע הסדרים מעבר למה שקבוע בחוזר המנכ"ל. חוזר מנכ"ל נוסף בנושא פורסם לקראת פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, והוא מתווה הנחיות והמלצות לשימוש נכון ומושכל בטלפונים הסלולריים במוסדות החינוך, זה חוזר מנכ"ל מלפני ארבעה חודשים, שהנחיותיו גובשו על-ידי ועדה משותפת של משרד החינוך ומשרד הבריאות, וההנחיות שלו מוטמעות בבתי-הספר על-ידי צוותי ההוראה בהסברה חינוכית שמתאימה לגיל של התלמידים וכוללת שיחות על אודות האיזון שיש לעשות בין מקומו של המכשיר לבין סיכונים בריאותיים, בטיחותיים ואחרים שעולים ממנו או שיכול שיעלו ממנו, ומדוע יש צורך לנקוט עיקרון של זהירות מונעת. החוזר הזה יצא לאור על רקע הודעה של ארגון הבריאות העולמי מלפני כחצי שנה, במאי 2011, אודות סיכונים והשלכות של שימוש נרחב במכשיר הסלולרי, ובהתאם לזה הוחלט לגבש הנחיות שיסייעו בצמצום חשיפת התלמידים לקרינה אלקטרומגנטית. קושי נוסף לחוקק הצעה כמוצע על-ידי חבר הכנסת ביבי בהיבטים של ארגון ומינהל תקין של מוסד חינוכי יכול להיות אבדות וגנבות וערבוב או בלבול בין מכשירים של תלמידים שונים, וכמובן, כפועל יוצא מזה גם תביעות כספיות כנגד בתי-ספר או כנגד משרד החינוך. יש מוסדות חינוך רבים שאין בהם לוקרים, ועצם הרכישה של לוקרים בכל בית-ספר, עניין של עשרות מיליוני שקלים. בדקתי מה קורה במדינות מערביות בעולם בנושא הזה. אני חייב לומר שמצאתי מדינה אירופית יחידה שהגבילה בחוק באופן טוטלי שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך, וזו צרפת, שעשתה זאת לפני כשנה וחצי. במדינות נוספות שבדקנו את הנושא, כמו בריטניה, סקוטלנד,

שבדיה, שווייץ,

לא נמצאה חקיקה שמגבילה שימוש בטלפון נייד במוסדות חינוך. תקנה עירונית מצאנו גם בעיר ניו-יורק. אני התייעצתי בנושא הזה גם עם מנהלת שפ"י, השירות הפסיכולוגי במשרדנו בדעה שמדובר בהוראה שקשה יהיה לאכוף ולרתום אליה הורים במדינה. בשל מציאות חיינו במדינה, ההורים דואגים לילדיהם, ולפחות שלא בזמן השיעורים יכולים לשוחח אתם, ועל כן, זה טעם נוסף וסיבה למה לא נכון ללכת לחקיקה גורפת.

כמה הנחיות שקיימות בחוזר הראשון, אלא אם כן יושב-ראש הקואליציה סבור, יושב-ראש הקואליציה, אני בטוח שהקשיב לכל מלה,

שמיותר לפרט את ההנחיות האלה. אנחנו מעוניינים לשמוע, אדוני השר.

כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית-הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות. צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לבית-הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות,

שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו. מומלץ שלא להביא כלל מכשירים ניידים לבית-הספר. בכל מקרה, הנהלת בית-ספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית-הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. אלה ההנחיות של החוזר הראשון. החוזר השני עניינו מגבלות שעוסקות, האם אדוני השר מתכוון להביא את כל, אני חושב שחבר הכנסת ביבי העלה נושא נכבד, ואני רוצה לתת לו תשובה מלאה.

אני מקווה שחבר הכנסת ביבי מקשיב לכל החוזרים.

חבר הכנסת ביבי, אתה בוודאי מקשיב לכל חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. בבקשה, אדוני.

צריך קורס באוניברסיטה כדי להקשיב לכל הנאום של השר.

את כל הדברים האלה מנהלי בתי-הספר צריכים לדעת, חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון, אם תקשיב תמצא את הדברים מרתקים.

בחוזר החדש מלפני ארבעה חודשים הובאו הנחיות בנושא קיצור משך השיחות וסך השיחות. השימוש באוזנייה חוטית בעת קיום שיחה כדי לצמצם סיכונים בריאותיים, קביעת אזורים בשטח בית-הספר שמותרים לשימוש בטלפון סלולרי, הימנעות משימוש בזמן שיעורים ופעילות חינוכית, הימנעות משימוש לילי בטלפונים סלולריים, הימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות ללא קליטה, אלה גם דברים שלא נוגעים רק במציאות החיים בתוך בית-הספר,

מחוץ לכותלי בית-הספר, העדפה שלא לשאת את הטלפון הסלולרי סמוך לגוף, הלוואי שאנחנו היינו מקיימים אותה, אדוני היושב-ראש.

על כל פנים, אני ארצה לסכם. אני רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש. גברתי חברת הכנסת איציק, יש הרבה חוזרים.

מן הראוי שבתי-הספר יפעלו לאכיפה וליישום מלא, ובמידת הצורך גם יחמירו, של אותם שני חוזרים אשר אותם ציינתי. אני חושב שנכון יותר להתרכז בכך מלגלוש לחקיקה שמעשיותה, בלשון המעטה, מוטלת בספק. אני מאוד מודה לשר החינוך. חבר הכנסת ביבי, לרשותך שלוש דקות, אם תחפוץ בכך. בבקשה, אדוני, אתה מעוניין להשיב? שלוש דקות.

אדוני השר, אתה דיברת פה על חוזר מנכ"ל, כן, אבל אני רוצה לומר לך, יש לך בעיה שם, אתה לא הסברת את האכיפה. אמרתי.

אני ציפיתי שתאמר שאתה מחייב את כל המנהלים בחוזר חדש. אם תגיד לי עכשיו שאתה מפיץ חוזר חדש, מסודר, עם אכיפה מסודרת,

ואם לא, נלך להצבעה. אני גם מוכן לדחות את ההצבעה בחודשיים-שלושה, ברגע שתאמר לי שאתה תדאג לחוזר מנכ"ל חדש. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להבהיר, לבקשת המציע:

אין צורך בחוזר חדש, ב. האכיפה, כמו שאמרתי מעל הדוכן, קיימת. התקנונים ב-90% מבתי-הספר הותאמו לחוזר המנכ"ל מ-2009,

את סוגיית קיום ההצבעה עכשיו או לא אני משאיר בידי המציע,

נכון.

אני מאוד מודה לך, אדוני. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לאיסור שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך, של חבר הכנסת אריה ביבי, נא להצביע. אנחנו מצביעים. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לאיסור שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך, התש"ע 2009, נתקבלה. ובכן, 21 בעד, 46 נגד, נמנע אחד. אני קובע שהצעת החוק לא עברה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תוספת דחיית קצבה לזכאי לקצבת זיקנה), של חבר הכנסת אריה ביבי. בבקשה, אדוני. אתה יכול להישאר פה, היום אתה מאוד פעיל. הצעת חוק אחר הצעת חוק. עשר דקות, אדוני. וישיב לך שר הרווחה משה כחלון. אדוני היושב-ראש,

הצעת החוק הזאת מדברת על הביטוח הלאומי. ולפני שאני אדבר על הצעת החוק שלי, לא מזמן, לפני כמה ימים, הביטוח הלאומי, אדוני השר כחלון, החזיר כסף שלא השתמש בו, החזיר אותו, ועכשיו מעבירים אותו בכלל למשרד הביטחון. מה בעצם הצעת החוק שלי אומרת? יש אנשים שעובדים כל החיים שלהם, מגיעים לגיל 67, ואז הם מקבלים את קצבת הביטוח הלאומי.

יש כאלה שנמצאים או במשרות או בעבודות אחרות, ואז הביטוח הלאומי לא משלם כסף, הוא אומר להם: תגיעו לגיל 70 ואז תקבלו את הקצבה שלכם בתוספת 5%. איפה בעצם הבעיה, ולמה אני העליתי את הנושא הזה? יש כאלה שעובדים שישה או שבעה חודשים, והם לא משלימים את תשעת החודשים שהביטוח הלאומי רוצה,

באותה שנה, הם לא מקבלים על אותה שנה 5% תוספת. מה אני בעצם אומר, אדוני השר? אני בסך הכול רוצה שבמקום תשעה חודשים מספיק שהם יעבדו שישה חודשים, ואז השנה הזו תיחשב להם כשנה לביטוח לאומי. אני חושב שיש בדבר הזה, א. הרבה חמלה, אדם שהגיע לגיל, צריכים לתת לו את הכבוד ולתת לו את התוספת של 5%, כי בסך הכול שלוש שנים, בין 67 ל-70, הוא לא מקבל מהביטוח הלאומי. הוא בעצם עוזר למדינה, אז למה כשהוא צריך, והוא מגיע לגיל 70, לא לתת לו את מה שעשה כל החיים שלו? זאת בעצם הצעת החוק שלי. אני יודע, אולי בגלל קואליציה אופוזיציה, אנשים, גם אם הם יודעים שאני צודק, וגם אתה, אדוני השר, יודע שאני צודק, ראיתי שהשרים התנגדו לזה. אני חושב שלא בצדק, אני חושב שכאן הנושא הוא גם לוגי, כן,

יש בו הרבה חמלה ותיקון עוולה שנעשית זה שנים. ומעבר לכך, אני הייתי רוצה שכספים שמגיעים לתושבי מדינת ישראל, יעבירו להם, ואתה, אדוני השר, תפסיק להחזיר כסף ממשרדך לכיוון משרד הביטחון או משרדים אחרים.

אני מאוד מודה לך, אדוני.

אדוני השר, תשובתך, ולאחר מכן, על-פי בחירת המציע, נצביע או לא נצביע. הוא יודיע על כך למליאת הכנסת. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת ביבי, אני רק רוצה לנסות לעשות סדר בדברים,

בוא ונאמר שהצגת הדברים לא היתה מושלמת, וברשותך,

מדובר על אנשים, גברים בגיל 67 ונשים בגיל 62, שמגיעים לפנסיה, לגיל הקצבה, אבל ממשיכים לעבוד וצריכים להגיע לרמת הכנסת מסוימת. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, אם אדם עובד כמנכ"ל בחברת תקשורת, והוא בן 67, ויש לו הכנסה טובה, אני מעדיף, כולנו יודעים שלא מדובר על כאלה, חברת תקשורת, תן לי לנסות להבהיר. מהדברים שלך משתמע שמי שמגיע לגיל 67, זהו.

מי שמגיע לגיל 67, ממשיך לעבוד, ממשיך.

זה לא סתם. אם הוא משתכר 2,000 שקל, הוא מקבל. אם הוא משתכר 3,000 שקל בחלקיות משרה, הוא עוד מקבל 5%, גם אם הוא לא מגיע לתשעה חודשים. הוא עבד חצי שנה. אבל אם הוא משתכר ברמות הכנסה נמוכות, ואפילו בחלקיות משרה, הוא כן מקבל. אבל יש איזו רמת הכנסה, חבר הכנסת ביבי, שממנה והלאה הוא צריך לעבוד תשעה חודשים. אפילו לא אומרים לו: אתה לא תקבל. לכן,

אתה מציע להוריד את זה מתשעה חודשים לשישה. ההצעה שלך טובה, אני לא יכול להגיד לך שלא,

אחר כך יעלה חבר הכנסת שאול מופז ויציג: לשלושה חודשים. אז למה תשעה לא, שישה כן ושלושה לא? ואחר כך יעלה עוד חבר כנסת ויציע: לחודש.

שישה ויום. זה

בדברים האלה כל מספר זוכה. כל הצעת חוק, כשמגיעים למשרד הרווחה, להוסיף לנכים, להוסיף לקשישים, ולפנסיה, תמיד זה נכון. תמיד הצעת החוק היא נכונה. רק לצורך העניין, אתה רק שואל: מאיפה אני מביא את הכסף, ממי אני מעביר, כדי לתת להם? זה בסדר גמור. אני לא אומר לך שהצעת החוק לא טובה. הלוואי שהיה הכסף והייתי אומר לך: אתה יודע מה? גם לא שישה חודשים. אפס חודשים. היה כתוב שהעברת למשרד הביטחון? תודה רבה על ההערה. מה שעבר למשרד הביטחון זה כסף שנשאר מ-2010 לא בתקופתי. אני מתחייב מעל הבמה הזאת שבתקופתי לא יישאר שקל במשרד הרווחה, שקל שלא ינוצל.

הנה, פה, קבל עם ועולם: שקל. אז נתתי לך רעיון. לכן כל הכסף של הרווחה יגיע למקומות שהוא אמור להגיע. אני אומר את זה אחרי פגישה הבוקר עם סגן הממונה על התקציבים בנושא רווחה, וסיכמנו גם אם, בכל זאת תקציב של 6.5 מיליארד שקלים, 0.5% נשאר, וזה 32.5 מיליון שקל של אי-ניצול,

גם הכסף הזה יגיע לאזרחים, לנזקקים, לקשישים, לנכים ולכל מי שדרוש לו הכסף.

הצעת החוק הזאת, כפי שאמרתי, היא טובה, אבל אנחנו לא אישרנו את זה בוועדת השרים. אני חושב שתשעת החודשים הם זמן סביר. אנשים שעובדים ומשתכרים משכורות סבירות, אני לא אומר משכורות גבוהות, אני עדיין לא אומר שמדובר בטייקונים, מדובר באנשים, באמת, שהגיעו לגיל הפרישה וממשיכים לעבוד, זה סוג של תמריץ,

להמשיך לעבוד, אנחנו מעוניינים שהם ימשיכו לעבוד, אני חושב שזה גם טוב להם, אנשים שמסוגלים ויכולים, אני מאמין שגם בגילים האלה אפשר לתרום למשק, לעצמך, ביציאה לעבודה, וזה סוג של תמריץ. לכן אנחנו החלטנו לדחות את זה, ואולי יבואו ימים יותר טובים, חבר הכנסת ביבי,

אמרו לנו שהם בדרך, שנוכל לעשות גם את זה. אני מאוד מודה.

חבר הכנסת ביבי,

לעבור להצבעה.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תוספת דחיית קצבה לזכאי לקצבת זיקנה), התשע"ב 2011, נא להצביע.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תוספת דחיית קצבה לזכאי לקצבת זיקנה),

בעד, 17, נגד, 41, אין נמנעים. הצעת חוק

(תיקון, תוספת דחיית קצבה לזכאי לקצבת זיקנה),

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון, הגבלת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר) של חבר הכנסת מאיר שטרית. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק המכר היא הצעה שאני מוכרח להגיד שאני מאוד תמה על ההתנהלות של

אני לא יודע אם חברי הכנסת יודעים,

כשאדם קונה דירה, זוג צעיר או משפחה, הם נדרשים לשלם לקבלן, לעורך-הדין של הקבלן, בין 1.5% ל-2% מערך הדירה, ייצוג משפטי, יעני עורך-הדין הזה של הקבלן אמור לייצג את הזוג הצעיר משפטית ולרשום בסוף את דירתו בטאבו. העלות היא עשרות אלפי שקלים לדירה. זה ברור לכם. הבדיחה היא: ברור לכם שעורך-הדין הרי לא מייצג את הדייר באמת, הוא מייצג את הקבלן נגד הדייר. רוב החוזים של קניית הדירות הם נגד הזוגות הצעירים והמשפחות בצורה הכי מובהקת. אין שם שום זכות לקונה. כל הזכויות הן של הקבלן. עכשיו אתה נדרש לשלם לו 2%. ברור שבמצב הזה זוג צעיר, עד שהוא כבר משיג משכנתה לקנות דירה, צריך לשלם עוד 2% אלה ה-2% האחרונים, שנורא נורא קשה לו לשלם אותם. הוא גם לא יכול לקחת עורך-דין מטעמו לייצג אותו, כי אין לו כסף לקחת עוד עורך-דין אחד. מה הצעת החוק שלי אומרת? הצעת החוק מציעה להקטין, להגביל, את מה שנקרא שכר טרחת עורכי-הדין בעניין הזה ל-0.5% מערך הדירה, או ל-5,000 שקל, הנמוך שבהם. רבותי, אני אומר לכם באחריות: אין כל היגיון בהוצאה מעל הסכום הזה של 5,000 שקל. שום היגיון. אני בדקתי בזמנו כמה עולה לרשום דירה בטאבו. עם תוכנית שיכון, עם רישום שיכונים ציבוריים,

זה עולה 60 שקל. אז אני שואל,

הקבלן צריך להכניס את הגירושין שלו בתוך החוזה של הדירה? אגב, אין לי שום דבר, אם הקבלן חושב שהוא רוצה לשלם יותר לעורך-הדין,

שישלם לו כמה שהוא רוצה, שלא יטיל את זה על הזוג הצעיר. שיכניס את זה במחיר הדירה, כמו שהוא מוכר לי בלטות, ריצופים או זכוכית, הוא חייב לשלם לעורך-הדין שלו את ההוצאות, ולא בשיטה הקיימת היום. רבותי, מה שקורה הוא שהקבלן לוקח את עורך-הדין ובעצם נותן לו צ'ופר רציני מאוד דרך מכירת הדירה וקבלת שכר טרחת עורך-דין של הדירה. התפלאתי: אחרי שהממשלה תמכה בזה, למה הוגש ערר? פניתי למגיש הערר, השר סטס מיסז'ניקוב, ושאלתי: אדוני שר התיירות, למה אתה מגיש ערר על ההצעה הזאת? הוא אמר לי: לא, זה חוק טוב, אני תומך בו. אמרתי: אז מה ההיגיון? למה אתה מגיש ערר? הוא אומר: ביקש ממני חבר הכנסת דוד רותם להגיש את הערר, ואני מגיש, כי הוא חבר סיעה שלי. אני פניתי לדוד רותם וביקשתיו להוריד את הערר,

הוא לא מסכים אתי. זכותו, אגב. חבר הכנסת רותם, אני רוצה להבהיר מעל הבמה,

שאני חלילה לא חושד בשום עניין אישי של חבר הכנסת רותם. הוא מאמין בזה שצריך לעשות, אני חולק עליו בתכלית, אני חושב שאין שום הצדקה לגבות מזוג צעיר 1.5% 2% מערך הדירה שכר טרחת עורכי-דין כדי לרשום את הדירה בטאבו. זה נשמע לי הזוי. רבותי, אני רוצה להקריא לכם מכתב. הדבר הזה פורסם בעיתונות, שהממשלה תומכת בחוק, למה,

למה, כל דירה. ודאי. כל דירה.

חבר הכנסת זאב, מתי זה בא לידי ביטוי? כשאתה קונה דירה חדשה. כשאתה קונה מרצון ומוכר מרצון אף אחד לא גובה 2% שכר טרחת עורך-דין. הזוג הצעיר מביא את עורך-הדין שלו, ולמוכר יש את עורך-הדין שלו, והם יושבים ביניהם וגומרים,

הם לא גובים ממך 2% כתנאי לקנות את הבית. אין דבר כזה. זה רק בדירות חדשות.

אני רוצה להקריא לכם מכתב שקיבלתי מאזרח שקרא בעיתונות שהממשלה תומכת בזה, ושיש לזה סיכוי. אז הוא כתב לי, אני לא רוצה לצטט את שמו כי אולי הוא לא מעוניין שיגידו את שמו: "אני חושב שהיוזמה שלך בדבר תקרת תשלום הוצאות משפטיות לרוכשי דירות חדשות היא יוזמה טובה ומבורכת. כולי תקווה שאכן תצליח להעביר את הצעת החוק בכנסת.

כרוכש דירה חדשה, בימים אלה ממש סיימתי לשלם למעלה מ-30,000 שקל שכר טרחה לעורכת-דין של הקבלן. ממש שערורייה", הוא כותב בסוגריים. "זה כמובן מתווסף להמון הוצאות אחרות. מה שעוד יותר מקומם במקרה שלי", הוא אומר, "זה שאשת הקבלן", תקשיבו טוב, "שממנו רכשתי את הדירה, היא גם עורכת-הדין של חברת הבנייה. זאת אומרת שהכסף בעצם הולך מכיס לכיס.

נדרשתי לשלם כשנה שלמה לפני הכניסה לדירה" כי הרי ברגע שהוא חותם על חוזה, אפילו שהוא קונה דירה על הנייר, אתה משלם לעורך-דין שכר טרחה מראש של 2% "אציין שכל רוכש דירה חדשה משלם בנוסף שכר טרחה לעורך-דין מטעמו, אשר מייצג אותו כביכול מול העורך-דין של הקבלן ושומר על האינטרסים שלו." כמוהו כתבו לי עשרות רבות של אנשים.

ואני לא מסוגל להבין למה הממשלה מתכופפת בשל ערר של בן-אדם אחד.

אדוני היושב-ראש, אני בטוח שגם אתה תומך בחוק, דיברתי עם כל חברי הכנסת. רבים מחברי הכנסת, מהליכוד מש"ס, כולם תומכים בחוק. אז תסבירו לי,

הממשלה עובדת נגד הזוגות הצעירים? כן, גם אתה תמכת בוועדת שרים. אז אני שואל למה. נוצרה אולי איזו קוניונקטורה בוועדת שרים לחקיקה, שהיו במקרה מיעוט, רוב של המתנגדים, והפילו את החוק.

לא נכון, זה פוגע בזוגות הצעירים, ויוצר עוול משווע שאין כמותו רבים. והרי כבר ניהלתי מלחמות בעניין הזה כשהייתי שר המשפטים על העניין של פינוי אנשים מהבתים שלהם,

ולשמחתי אז העברנו את החוק שלוש פעמים פה-אחד בכנסת. הגבלנו שכר טרחת עורכי-דין. פעם היו גובים מאדם שהיה חייב 2,000 דולר, מגישים לו חשבון 40,000 דולר. זה היה שוד לאור היום. אנחנו לא צריכים להיכנע בפני קבוצה מקצועית כלשהי.

אני פונה אל חברי הכנסת, אני מבקש מכם, תתמכו בחוק בקריאה טרומית. זו עדיין קריאה טרומית. הממשלה יכולה להפיל אותי גם בקריאה ראשונה, אם היא תחשוב שאנחנו טועים לגמרי וזה עקום. היא יכולה להפיל אותי, צודק,

הממשלה יכולה להפיל את זה גם בקריאה ראשונה. בואו נביא את זה לוועדה. נזמין את נציגי עורכי-הדין, נזמין את הזוגות הצעירים, נקיים דיון בוועדה. יכול להיות שגם המתנגדים ישנו את דעתם אחרי שיתקיים דיון כזה בוועדה. בעיקר שהממשלה במקור תמכה בהצעת החוק. אני מתפלא למה שמישהו מכם יצביע נגד הצעה כל כך טובה, בעיקר אחרי מחאת הדיור הגדולה שהיתה בארץ. על מה מדובר פה? לא הפסד כספי של שקל אחד למדינה. אדוני, אולי תספר לנו מי הפקידים שהתנגדו. הפקידים לא התנגדו. לא, לא, אבל היתה המלצה מקצועית. הממשלה תמכה בחוק. הממשלה תמכה בחוק. ועדת שרים לחקיקה. אתה לא הקשבת למה שאמרתי.

אוקיי, הוגש ערר. הוגש ערר של דוד רותם דרך, אה, גם הפקידים, לא, הפקידים לא היו. הממשלה,

אני לא מאשים את הפקידים, אדוני היושב-ראש. הממשלה תמכה בחוק בוועדת שרים לחקיקה. הוגש ערר ונוצלה איזו קוניונקטורה. ואני מתפלא על ישראל ביתנו. ישראל ביתנו או ישראל בעלייה, איך זה נקרא? ישראל ביתנו. זה שם המפלגה.

כל המשפחות של העולים החדשים, הבנים שלהם קונים דירות חדשות. מה, לא אכפת לכם מהם? אתם מענישים אותם בתשלום עשרות אלפי שקלים לעורכי-דין נגד טובתם הם? אני לא מבין אתכם, למה מוגש ערר כזה בכלל? למה המפלגה נותנת יד להגיש ערר נגד הציבור שלכם? נגד הציבור שלכם?

אני אומר פעם נוספת לכל אלה שמצביעים ישראל בעלייה: למה אתם נותנים יד לפגוע בכל זוג צעיר שקונה דירה? מה, הם לא בסדר?

הם לא קליינטים שלכם? מה, אין בושה במדינה? אין לכם בושה. אין לכם שום דבר. אני מתפלא,

יש לך הזדמנות לדבר מתי שאתה רוצה, לא בזמן החוק שלי.

אני מתפלא, אין פה כמעט אדם אחד, להוציא את חבר הכנסת רותם, שחושב שלא צריך לתמוך בחוק. אז פעם אחת, רבותי, פעם אחת תעברו את הגדר. זה לא פשע כזה גדול. זה לא עולה גרוש למדינה. ואני מוכן לדון. אולי חבר הכנסת רותם ישתכנע. הרי זה יבוא לוועדה שלך, חבר הכנסת רותם. בוועדה שלך אתה יכול להזמין את עורכי-הדין, לשמוע את הזוגות הצעירים, לדון לגופו של עניין, תתרשם. יכול להיות שגם אתה תשתכנע שאני צודק, ותשנה את דעתך. לא יכול להיות שמפילים חוק כזה כי מישהו החליט להגיש ערר. זה לא הגון, לא ישר, ולא נכון.

אני באמת פונה לממשלה, לנציגיה ולחברי הקואליציה להתגבר על המחסום הביורוקרטי. זה נורא. יהיה נורא אם תצביעו נגד החוק הזה.

ואני מבקש מכם לתמוך בו בקריאה טרומית. אתם תמיד יכולים להפיל אותו בקריאה ראשונה. אחרי דיון. תגידו, אם מסתבר שלא, סליחה, אדוני השר, את המשא-ומתן, אני מוכרח אותו.

בבקשה, אבל אמרו לי, מה אתה מבקש להצביע? אומר לי נציג הממשלה,

אתה יכול להחליט אחרי תשובת השר, אז תודיע לנו. אבל אומר לי שר הפנים שהוא מוכן להגיש לממשלה ערר. הרי גם את זה ניסיתי. לא, הוגש ערר. מה זה, אני אומר לך, אדוני,

נכון. אדוני שר הפנים, היה דיון בערר, לא היה דיון בערר.

אה, היה דיון בערר. ביום ראשון שעבר. והממשלה דחתה.

אדוני השר, יש עמדה. כן, כן. השר אלי ישי, תאמין לי שגם את זה ניסיתי. השר יוסי פלד, הוא נמצא פה, אחרי שדיברתי אתו הוא הגיש ערר לממשלה לבטל את ההחלטה של הממשלה. התשובה של מזכירות הממשלה לשר פלד היתה שהוא לא יכול להגיש ערר על ערר. הנה, אני מעיד בפניכם: אני הייתי שר משפטים וגם ראש ועדת שרים לחקיקה. לא פעם אחת, עשרות פעמים, אני דנתי בוועדת שרים על חקיקה בערר על ערר. זה דיון חוזר. ערר על ערר. אלקין, אני מאוד מדייק. חבר הכנסת שטרית,

מישהו אחר הגיש ערר. הצעתי את זה מחדש. הצעתי שיעבירו את זה בממשלה.

אז אם אתם מוכנים, זמן הדיבור עבר. אם אתה רוצה להציע הצעה, בבקשה.

בבקשה, תציע.

אופיר, אולי, אתה מוכן? אז גם אני מוכן לדחות את ההצבעה. אני מוכן.

תשובה והצבעה במועד אחר.

השר אלי ישי, אני סומך עליו. הרי הוא בדעות כמוני, וגם אתם,

גם אתם כמוני.

מה, לא אכפת לכם מהזוגות הצעירים? תעשו מאמץ. אפשר אולי להתגבר על זה. אני מוכן לקפוץ.

ובכן, על-פי הצעת המציע, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק החברות (תיקון, איסור חברות בדירקטוריון של בנק ושל חברה ציבורית נוספת). חבר הכנסת שטרית, נא לחזור לדוכן. אתה מציג גם את הצעת החוק הבאה שלך, ועליה יענה השר מיכאל איתן בשם שר המשפטים. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק הבאה שלי גם בעיני צודקת מאוד, ואני חושב שגם בעיני הממשלה.

אני גם כאן מתפלא,

אתה חושב שאתה תעלה פה הצעת חוק של עצמך שלא צודקת?

אני שואל למה הממשלה,

אני אומר כמי שמחוקק חוקים לא כדי לתקוף אף אחד, לגופו של עניין. למה הממשלה צריכה להתנגד להצעת חוק כל כך טובה שעולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה? הצעת החוק שלי אומרת דבר פשוט, שדירקטור במוסד פיננסי לא יכול להיות דירקטור בבנק, לא יכול להיות דירקטור בחברה ריאלית.

דירקטור של בנק לא יכול להיות דירקטור בחברה פיננסית. ותסכימו אתי שיש בזה היגיון, כפי שאני תיכף אפרט בפניכם. הרי תחשבו רגע מה קורה לחברה פיננסית שיש בה דירקטור, שצריכה לתת כסף או לקנות אג"חים של חברה ריאלית שאותו דירקטור ישב בתוכה? ברור שבמקרה הרע הדירקטור שיושב באותה חברה פיננסית וגם בחברה הריאלית יתמוך במתן אשראי לחברה שלו. במקרה הטוב הוא לא יעשה כלום. הוא רק ידבר עם כמה מהחברים שלו ויעמוד בצד. ואז כמובן יקבלו את הכסף.

אף אחד לא יכול להסביר לי מדוע, איך קראו לבחור הזה שהתחרה על "מירס"? חזי בצלאל. חזי בצלאל. הוא לא הצליח להקים חברת סלולר חדשה ולהתחרות בקיימים, כי הוא לא הצליח לקבל ערבות מדינה, ערבות בנקאית, על 700 מיליון שקל. איך זה יכול לקרות שאף בנק במדינה לא היה מוכן לתת לו ערבות בנקאית להקים חברה חדשה שברור שיש לה ערך?

אני מתאר לעצמי שמה שקרה הוא שכל חברות הסלולר, שיש להן איגרות חוב אצל הבנקים, שיש להן חובות לבנקים, לחצו על הדירקטורים של הבנקים, וכפי שתראו יש גם כפילויות, לא לתת אשראי לאיש הזה, כדי שלא תהיה להם תחרות. וזה מה שקרה בפועל. הוא נזרק, ואחריו עוד אחד. רבותי, היום אני מפנה אתכם, חברי הכנסת, כי הוא בא עם כסף. הלוואי שיצליח. אדוני היושב-ראש, אני מפנה את חברי הכנסת לעיתון "דה-מרקר" של היום. יש כתבה גדולה על העניין הזה ב"דה-מרקר" של היום, בדף האחרון, נא לצטט, לא להראות. של סיון איזסקו, שמביא דוגמאות,

יוצאות מן הכלל, אני מוכרח לומר, רק לצטט,

על ניגוד האינטרסים החריף שקיים היום במשק, ועל הריכוזיות במשק.

מספיק שאני אספק דוגמה אחת,

היא מופיעה בעיתון, אני מפנה אתכם לשם. בחברה גדולה יושבים 16 דירקטורים שאין אף אחד מהם שאיננו חבר בבנק, דירקטור בבנק או בחברה פיננסית אחרת, חברת ביטוח, קופת גמל, קופת השתלמות, שאין אף אחד שאיננו חבר בחברה אחרת.

אתם לא חושבים שזה ההיפך ממניעת ריכוזיות במשק?

אני יכול לנקוב פה שמות, ואני מתלבט אם לנקוב בשמות של אנשים, אבל יש פה קבוצה, יש רשימה שלמה, ואני מפנה אתכם לכתבה הזאת,

שעשו תחקיר מאוד גדול. מסתבר, אדוני היושב-ראש, שמתוך, תקשיבו טוב, מתוך חברי הדירקטוריון של הבנקים, יש 66 חברי דירקטוריונים של הבנקים, 30% מהם נמצאים בחברות, חברי דירקטוריונים גם בתאגידים ריאליים. עכשיו תבינו, זה הרי יד לוחצת יד. ואני לא מבין למה הממשלה צריכה להתנגד לזה, הרי גם הממשלה מדברת ברוח הזאת ובטון הזה, למה הממשלה צריכה להתנגד לחוק שכל מה שהוא מציע הוא שחבר דירקטור בבנק או במוסד פיננסי לא יהיה חבר דירקטוריון בתאגיד ריאלי? זה נורא פשוט, כדי שלא יהיה "שמור לי ואשמור לך". זה רק הגון. אחרת, תקשיב, חבר הכנסת זאב, הרי עמדתי על במה לפני כמה זמן כשהצעתי מהממשלה, וראש הממשלה ביקש ממני לדחות את ההצבעה, אני מחכה לתשובת הממשלה מאז, כבר חודש, על חוק התספורת, הצעתי שאדם שלא משלם את איגרות החוב שלו ומנסה לא לשלם, לא יוכל לגייס יותר כסף בבורסה עד שהוא ישלם את חובו. ראש הממשלה אז השתכנע, ביקש לדחות את ההצבעה. אני שואל פה, מה

אני לא רוצה לנקוב פה בשמות של אנשים, אבל אני אצטט רק כמה דברים מתוך הכתבה הזאת, הטובה מאוד, של "דה-מרקר" היום, ואני מפנה אתכם באמת לקרוא את הכתבה. אני חושב שכל מי שנלחם נגד ריכוזיות, שווה לו שיקרא את הכתבה הזאת. למשל, הוא מציין בכתבה, על אחת הדירקטוריות, כהונתה של איזקסון בבנק הפועלים במקביל לכהונתה ב"איי.די.בי" יוצרת מצב שבו יש תחומים מעטים שבהם היא יכולה לדון בוועדת האשראי בבנק בלי שייווצר חשש של ניגוד עניינים. איזקסון מונתה לדירקטורית בנק הפועלים ב-1999, כך שבעת מינויה לתפקיד היא לא נדרשה לעבור בדיקת כשירות מקצועית, הליך שנדרשים לעבור מועמדים למשרה דירקטור. אלא שבינואר 2012, כשהתיקון להוראה 301 של המפקח על הבנקים ייכנס לתוקף, איזקסון עשויה להיות בבעיה, כי על-פי התיקון גם דירקטורים שנכנסו לתפקיד לפני 2004 יעברו בדיקת כשירות מקצועית. המפקח על הבנקים יבחן את קבוצת "איי.די.בי", והיא לקוחה מהותית של בנק הפועלים. ואם כהונתה של איזקסון בשני התפקידים, כלומר גם בבנק הפועלים וגם ב"איי.די.בי", מעמידה אותה בניגוד עניינים דרך קבע. מלבדה יש עוד 11 דירקטורים במערכת הבנקאית שמקבלים מאות אלפי שקלים בשנה מהקבוצה, תלוי בהיקפי הפעילות שלהם ובתדירות ישיבות הדירקטוריון. התגמול הזה לא הוביל אותם לראש טבלאות השכר, אבל עשוי להצטבר למיליוני שקלים בכהונה של כמה שנים. יחד עם איזקסון ודירקטוריון בנק הפועלים וועדת האשראי, מכהן גם כדח"צ,

שבכובע השני הוא מכהן כדח"צ ב"שופרסל" של "איי.די.בי"; בבנק דיסקונט מכהנת כדח"צ מאז 2009 עידית לוצקי, שנתיים לאחר שהיא מונתה לדירקטורית בבנק, מונתה לדירקטורית ב"סלקום". אני יכול להצביע על שורה ארוכה של דירקטורים שכדאי לכל בעל חברה, אני ממליץ לבעל חברה שרוצה אשראי בנקאי בלי חשש למנות, לבחון מי הדירקטורים בבנקים ולמנות אותם דירקטורים אצלו בחברה,

זה השקעה טובה. תהיה מוכן, אני מקווה שתצביעי יחד אתי. למה? והצבעה במועד אחר.

לא, אתה מוכן, השאלה אם הממשלה מוכנה.

ברור לכם שהמצב הקיים היום הוא עקום.

בוועדת הריכוזיות אין המלצה כזאת? אני שואל ברצינות.

יובל שטייניץ, אני שמעתי בדיוק, על הצעת החוק שאני מדבר עליה. האם אין המלצה כזאת בוועדת, ההצעה שלי מדברת על כך שדירקטור בבנק או במוסד פיננסי לא יהיה דירקטור במוסד ריאלי.

אבל למה, בוא נעשה קריאה טרומית עד שהוועדה תחליט. האוצר מציע לחכות.

יש גם, של השר איתן.

הרי יש ועדה לקריאה טרומית, קריאה ראשונה, קריאה שנייה שלישית, אפשר לדון, להזמין את הדירקטורים. כל שבוע אתה נדהם כאילו פעם בשבוע מפילים עליך הצעת חוק, לא ראיתי דבר כזה.

חבר הכנסת בר-און, הוא תמיד מתחיל ואומר: זאת הצעת חוק צודקת. זה נכון, אני מסכים. אני תמה כל פעם מחדש על החוכמה של הממשלה להפיל הצעות חוק הוגנות וצודקות, מה לא בסדר? זה הראשון, הוא התחיל עם הצעות חוק חכמות, וכל פעם הוא מביא הצעות חוק יותר ויותר, פחות חכמות, וגם אותן הוא לא מצליח להעביר. חברים, המצב הקיים היום הוא מעוות, הוא פוגע בטובת האזרח, בסוף הדרך, הוא יוצר את הריכוזיות ואת השיטה של הפירמידות במשק. הוא פוגע ביכולת של אנשים להגן על הכספים שלהם, כי תבינו, אם יושב דירקטור בקופת גמל, בחברת השקעות של קופת גמל, ואותו דירקטור מחר צריך להילחם נגד בעלי ההון,

כי הוא גם מתכנן אולי לעבוד אצל אותו בעל הון בעתיד,

לכן צריך לעשות הפרדה, חומה סינית, בין אחזקות פיננסיות לאחזקות ריאליות, בין חברות פיננסיות לחברות ריאליות, ואני שמח שחבר הכנסת ברוורמן מהנהן בראשו שהוא מסכים אתי, הוא כלכלן של הבנק העולמי, מכיר היטב כלכלה, וגם שלי יחימוביץ מסכימה אתי, לכבוד הוא לי. אני חושב שהמצב הזה הוא עקום, ואני לא מבין למה הממשלה נותנת יד להמשך המצב הזה. הרי ההחלטה של היום לא מפטרת עדיין שום דירקטור. זה רק קריאה טרומית,

ואפשר באמת לדון לגופו של עניין, לשמוע את האנשים, לפתוח את הנושא בכלל. יכול להיות שוב, הממשלה תשתכנע ותלך הלאה, לא תשתכנע, היא יכולה להפיל אותנו גם בקריאה ראשונה.

אני אסיים ואומר שזה קצת מדהים אותי שההתייחסות של הממשלה לקריאות טרומיות, אין סיבה להילחם בקריאות טרומיות בכזאת עזות גם כשהן נכונות,

תמיד הממשלה יש לה אופציה, לקואליציה, להפיל אותנו גם בקריאה ראשונה, אם בקריאה הטרומית לא השתכנעו, לא הגענו להסכם עם הממשלה. יש הזדמנות עדיין להפיל את זה בעתיד. אז למה לא לתת לפחות הזדמנות לעשות בירור, גם את זה לא? אגב, בעניין הזה הממשלה היא שוויונית, גם לחברי הקואליציה מפילים הצעות בטרומיות, לא מגישים עררים בוועדת שרים לחקיקה. לא מקבלים את הכרעת ועדת שרים לחקיקה, מגישים ערר. זה מאוד דמוקרטי.

אני לא אומר שכל הצעה אוטומטית הממשלה צריכה לאשר בקריאה טרומית.

אני אומר שלפחות הצעות שיש בהן היגיון, ראוי שיידונו בכנסת. והיה ועדיין לא הגיעו להסכם עם הממשלה, הממשלה תפיל אותן בקריאה ראשונה, לא יקרה שום דבר.

אני פונה לחברי הכנסת שוב, לא לתת יד להמשך העיוות הגדול,

שנותן כוח לבעלי ההון, לטייקונים, ודופק את האזרח הקטן. אני מאוד מודה לך. סליחה, גם בעניין הזה התשובה וההצבעה במועד אחר?

בבקשה, אדוני השר. אתה משיב בשם שר המשפטים, השר מיכאל איתן. אולי הוא יציע, תיכף נשמע. אולי תציע מה שעשינו בהצעה הקודמת של חבר הכנסת שטרית. בבקשה, נשמע ואז נחליט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת מאיר שטרית, אני התבקשתי על-ידי שר המשפטים להשיב על ההצעות שלך, גם על הראשונה וגם על השנייה. בפתח דברי, מאחר שהתשובה תינתן לך על-ידי השר עצמו, אני שוחחתי אתך גם על הנושא של ההצעה הראשונה, אני רק רוצה להסב את תשומת לבך, אתה הצגת בנאום משכנע ורטורי עמדה סדורה, חד-משמעית, בנושא של ביטול ההסדרים שעל-פיהם לקוחות חייבים לשלם שכר עורכי-דין בלתי מוגבל בעת עסקאות מקרקעין. אבל מה שאתה מציע הוא תוצאה של שני דברים, הוא תרופה לבעיה קשה, הבעיה הקשה היא מחירי הדיור והחוסר בכמות דיור מספקת כדי שיהיה שוק לא רק שוק של מוכרים, אלא שוק גם של קונים. ברגע שיהיה שוק של קונים, אני מקווה שאתה סומך על הצרכן, שהוא יודע, בסופו של דבר, לא מעניין אותו מה מרכיב שכר הטרחה.

מחייבים אותו לשלם עוד 20,000 דולר על דירה,

אתה בא ואתה לא סומך על החוכמה, אתה אומר: רגע אחד, אני רוצה להגביל את המחיר שהקונה ישלם. אתה צודק, אתה צודק, המחיר שהקונה ישלם, אם הוא מורכב ממעשים כאלה, הוא לא בסדר. אבל בוא נשאל את עצמנו את השאלה מה התרופה. מה התרופה? אתה נכנס לעולם הפיקוח, למה שתפקח רק על המרכיב של עורך-הדין בדירה? למה לא תפקח על מחיר, רגע, למען הפרוטוקול,

הסכמנו על תשובה והצבעה במועד אחר. לא, אני מתווכח אתו רק בהערות.

אני רוצה לומר לך, למה לא תפקח על מחירי שכר הדירה? למה לא תפקח על המחירים בכלל? המרכיב של עורך-הדין שם הוא 1.5%, יש מרכיבים יותר גבוהים. השאלה והגישה, צריכים להיות מעורבים, אני לא מתווכח אתך לגופו של עניין, אני רק אומר שהתמונה היא לא פשוטה וברורה, ואתה נכנס לאיזה מקום, שצריך לחשוב גם איך יוצאים ממנו אחר כך כשישאלו אותך שאלות גם במרכיב השרשרת של ייצור הדירות, אבל לא פחות מכך, גם בצורה רוחבית. יש עשרות מקומות, שבהם נעשים בתוך עולם המסחר והכלכלה דברים שהם לא הכי צודקים בעולם. עכשיו לגופו של עניין, ההצעה שלך לגבי, אדוני, היה כאן בלבול, השר אדלשטיין שאל ועכשיו אתה משיב על הצעת חוק החברות. השר אדלשטיין שאל אותי, כי גם אני שאלתי, הרי לעניין הקודם הסכמנו שהצבעה ותשובה במועד אחר, מה קורה כרגע, אז אני מודיע שאתה משיב עכשיו על הצעת חוק החברות.

ולחוק הקודם של חבר הכנסת שטרית הסכמנו על הצבעה ותשובה במועד אחר.

ולחוק הזה אנחנו עוד לא יודעים אם המציע מעוניין בתשובה והצבעה במועד אחר.

הוא לא יוכל כבר, כי אני כבר התחלתי בתשובה, זה חלק מהתשובה.

אה, זה חלק מהתשובה. אז נצביע, אוקיי. בבקשה, אדוני. בכל מקרה,

מבין שהשר אדלשטיין מכיר את המציאות של שרים שעולים כאן לדוכן, בוודאי. ועונים תשובות ויש להם אילוצים שונים, לפעמים אילוצים שמחייבים אותם לקצר ולפעמים אילוצים שמחייבים אותם להאריך.

וצריך להביא את הדברים האלה בחשבון בעולמנו הפרלמנטרי.

ובכן, אני הגעתי לשלב הקיצורים עכשיו. התחלתי בשלב ההארכה, עכשיו אני בשלב הקיצורים. אני רוצה לומר לחבר הכנסת שטרית, דבר ראשון מתוך התשובה שביקש ממני השר נאמן, שר המשפטים, להשיב עולה שאין התנגדות עקרונית לעניין של ההפרדה,

אני אקריא: אנו סבורים, אומר שר המשפטים, כי אין מקום להגביל באופן גורף. ההצעה שלך היא גורפת מדי לטעמה של הממשלה. כן אומר שר המשפטים: אין מקום להגביל באופן גורף כהונה של אדם המכהן כדירקטור בבנק, גם בדירקטוריון של כל חברה ציבורית. מתוך זה נשמע שאפשר לעשות דברים אחרים, והוא מפרט ואומר במפורש: הוועדה להגברת התחרותיות במשק, הידועה כוועדת הריכוזיות, פרסמה לאחרונה את המלצותיה. בין ההמלצות של הוועדה בנושא אחזקות ריאליות ופיננסיות כלולה המלצה שלפיה, אני עושה את ההבחנה, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור בגוף פיננסי משמעותי אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי.

הם מנסים לפתור את הבעיה בדרך שהיא יותר מתונה. היא לא מדברת על כל חברה ציבורית, היא לא מדברת על עצם החברות בדירקטוריון, היא מדברת על בעל שליטה ולא על כל חברה ציבורית. המלצת הוועדה, אומר שר המשפטים, היא מאוזנת יותר והיא תמנע פגיעה בפעילות השוטפת של הדירקטוריון בגופים פיננסיים ובגופים ריאליים משמעותיים, ובמקביל היא תצמצם חלק ניכר מניגודי העניינים של הדירקטורים בגופים הללו. נוסף על כך, אחד משיקולי הוועדה להחיל את המגבלה באופן מידתי הוא לאפשר גיוון בהרכב הדירקטורים בתאגידים הבנקאיים,

שיכהנו בהם גם דירקטורים בעלי ידע והבנה בתחום הריאלי, לא בעלי שליטה, אבל בעלי ידע והבנה, ואני חושב שלמגמה הזאת בטח אין לך שום התנגדות.

בנוסף, קיימות הוראות בחוק החברות ובנוהל הבנקאי התקין, שנועדו להבטיח את עצמאותו של הדירקטוריון והוראות מיוחדות החלות במקרים שבהם קיים חשש להיווצרות ניגודי עניינים בין טובת החברה לטובת בעל השליטה. חובת הגילוי, הסעיפים הספציפיים שבהם מדובר ושאליהם התכוון שר המשפטים כסעיפים שמתייחסים למצבים של ניגודי אינטרסים, שאותם יש למנוע, כפי שגם אתה מציע, חבר הכנסת שטרית, הסעיפים הרלוונטיים שאליהם מתכוונים הם סעיף 268א לחוק החברות, חובת הגילוי, וחובת האמונים והזהירות לפי סעיפים 252 ו-254 לחוק החברות. אז אני מציע לך לעיין בסעיפים האלה, מאחר שאני לא עיינתי בהם, ולראות אולי הם יספקו לך אמצעי הגנה מתאימים למקרה שעליו אתה מדבר. לאור הטיפול הממשלתי המצופה והמובטח, שאני דרך אגב גם, מה אכפת לך להעביר את זה בטרומית? ודאי שהוא יכול להשיב, מה זאת אומרת? השר עונה, הוא ישיב כשהשר יסיים. שלוש דקות, מה זאת אומרת? הוא לא הודיע שהוא סיים, גברתי.

חבר הכנסת חסון, לא נפתח את זה כעת. יש לנו דיון ב-40 חתימות, כל אחד יאמר את דברו. הדיון בוודאי יהיה מרתק. אני מוכן לברר את השאלה, אבל להערכתי היא תהיה כרגע שאלה תיאורטית לאור המציאות שבה אנחנו נמצאים, כי אחרי שאני אסיים, אתה תעלה, תגיד את דבריך, ולאחר מכן תהיה הצבעה. אפילו אם נרצה להתייחס לאפשרות של דחיית ההצבעה, עד שאני אעשה את הבירור, האם היא מתנגדת או לא מתנגדת, אני כרגע יכול רק להגיד לך שנראה לי שהתגובה היא, מאחר שהממשלה היתה סבורה שההצעה שלך חריפה מדי, אם היית ממתן אותה, יכול להיות שהיא היתה, אז לצורך זה צריך מנגנון אחר של הכרעה, ואני יכול לשאול את יושב-ראש הקואליציה. אם יושב-ראש הקואליציה יגיע למסקנה שיש לך איזה סיכוי, אולי אפשר לבקש את הדחייה בהצבעה בהסכמה. אתה השתכנעת מהנימוקים שלי. אוקיי, תודה, אדוני השר. ובכן אני אומר כך: לאור הטיפול הממשלתי בנושא במסגרת ועדת הריכוזיות ונוכח קיומן של הוראות שמתייחסות לחשש של ניגוד עניינים, הממשלה מתנגדת להצעת החוק ומבקשת להסיר אותה מסדר-היום. אני מאוד מודה. בבקשה, חבר הכנסת שטרית, שלוש דקות, ואחר כך עוברים להצבעה. אדוני היושב-ראש, רק כתשובה קצרה לחבר הכנסת איתן אני רוצה לומר: 53 דירקטורים בבנקים ובחברות ביטוח גדולות בישראל נמצאים בפוטנציאל ממשי לניגוד עניינים. כך קובעת הוועדה להגברת התחרותיות במשק, שהגישה אתמול את טיוטת הדוח המסכם עם מסקנותיה. מה עוד צריך לקרות? למה לא בסדר להצביע בקריאה טרומית ונבדוק, למתן?

אני פתוח לכל דיון, כל מה שהצעתי, שנדון בזה. הממשלה בולמת אפילו דיון בזה? נראה לכם נורמלי, על ניגוד האינטרסים החריף הזה במשק, שאתם נותנים יד להמשך השליטה של בעלי ההון המוחלטת במשק? אני פונה אל חברי הקואליציה שוב, אל תצביעו נגד החוק הזה. אני מאוד מודה לך. אנחנו עוברים להצבעה. תחזור למקומך. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק החברות (תיקון, איסור חברות בדירקטוריון של בנק ושל חברה ציבורית נוספת), התשע"ב 2011, נתקבלה.

הצעת חוק החברות (תיקון, איסור חברות בדירקטוריון של בנק ושל חברה ציבורית נוספת) 27 בעד, 42 נגד, נמנע אחד. ההצעה לא עברה. אנחנו עוברים להצעה הבאה שעל סדר-היום: הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור הפלרה של מי השתייה), של חבר הכנסת מגלי והבה וקבוצת חברי

על ההצעה הזאת ישיב סגן שר הבריאות יעקב ליצמן. בבקשה, אדוני,

אדוני היושב-ראש,

הצעת החוק הזאת נוגעת בכל אחד ואחד, אלה שיושבים כאן,

פלואוריד במים אנחנו יודעים מה הנזקים שגורם הפלואוריד הזה לבריאות שלנו. יקומו המומחים ויגידו: אנחנו לא מתכוונים לפלואוריד הרגיל, אלא לחומצה הפלואורוסיליצית. החומצה הזאת, חברי, רק בשביל לסבר את אוזנכם, אני אגיד לכם ממה היא מורכבת, וכשאנחנו מדברים על החומצה הזאת, אני לא יודע איך, הרעש הזה, אדוני, בסוף, אני לא רציתי, משום שמרבית הדיבורים הם מסיעתך,

חבר הכנסת פלסנר, אם תוכל לא להפנות את גבך לדובר, וגם חבר הכנסת בר-און. טוב שנכנס סגן שר הבריאות. הוא לא רופא ואני לא רופא, אבל אני רוצה להגיד לו מה הרופאים והמומחים אומרים על החומצה הזאת, שמכניסים למי השתייה שלנו. החומצה הזאת מכילה קוקטייל של חומרים, כימיקלים שנדבקו בה, והם רעילים לא פחות ממנה עצמה: תחמוצת זרחן, ארסן, כספית, עופרת וחומרים רדיואקטיביים אחרים, שלא נבדקים. חברי חברי הכנסת, חצי שנה פונים אלינו אלפי אזרחים ואומרים לנו: איך ייתכן שבמדינת ישראל ממשיכים להוסיף את החומצה הזאת למי השתייה שלנו? וראו איזה פלא, שכל מדינות העולם, למעט אירלנד, החליטו להוריד את החומצה הזאת, והפלואוריד, מהמים. כמה אנשים מעטים פה, במדינת ישראל, מהם אנשים במשרד הבריאות, אמרו: אנחנו נמשיך לשים את הפלואוריד במים. מה התירוץ שלהם? כי הפלואוריד מונע עששת בשיניים. רק לפני זמן קצר, אדוני סגן שר הבריאות, אישרת טיפול שיניים לאנשים, כולל גם המלצה לילדים בעיקר, ופתאום, לא מסתפקים אותם מומחים שמנסים היום להגיד שאנחנו מחכים לתוצאות מחקריות, כאילו הם לא סומכים על העולם, על המדינות הנאורות, שאמרו כבר, אם ארצות-הברית, אם מדינות אירופה, אם מדינות פחות מתקדמות מישראל, שהחליטו להוריד את החומצה הזאת ממי השתייה, ועדיין מתעקשים, אותה פקידות שאתה נסמך עליה, אותה פקידות, אדוני סגן שר הבריאות, שהבטיחו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ב-2007, שבתוך חמש שנים יסיימו את המחקר ויביאו אותו, יניחו אותו על שולחן הוועדה והכנסת. לצערי הרב מאומה לא נעשה. חברי חברי הכנסת, אנחנו דנו על זה בוועדת הבריאות וההמלצות להוריד את החומצה הזאת לא השתנו. וההמלצות האלה נוגעות בבריאותם של אזרחי ישראל. לא יעלה על הדעת, אדוני סגן שר הבריאות, ואני מפנה אליך את עיקר העניין, כי שאר השרים שהגיעו לוועדת השרים בפעם הראשונה, ביקשתם דחייה והגשנו ערר. דחיתם את הפנייה הראשונה, ביקשנו ערר, עוד הפעם דחיתם, בלי להתייחס לעובדות, שמדברים עליהן גם המומחים, גם אזרחי ישראל. למה משרד הבריאות מחכה? אחר כך יצביע על הנזקים הבריאותיים של אזרחי ישראל? לאחר תקופה מסוימת, ארוכה, יגיד: טעינו? להביא לך דוגמאות, אדוני סגן שר הבריאות, על טעויות שמשרד הבריאות עשה ואחר כך ניסה להסביר? ואלה דברים מוכחים, לא שאני ממציא אותם, דברים שהוכיחו שאחר כך משרד הבריאות, כשהוא מתחיל לדבר עליהם, אין לו הסברים. אדוני סגן שר הבריאות, חברי חברי הכנסת, כולם זוכרים את ה"אלטרוקסין", וכולנו זוכרים ש-200,000 אזרחים ממדינת ישראל חולי בלוטת התריס נפגעו בגלל לקיחת תרופה לא נכונה, למרות המלצות משרד הבריאות, והיום יש תביעות במיליוני מיליארדי שקלים נגד אלה שגרמו להם את הנזקים האלה. ומה אנחנו מבקשים? 57 חברי כנסת מכל הבית, ואני יכול להקריא את הרשימה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, באים ואומרים לך, אדוני שר הבריאות, בבקשה תבטל, יש לך סמכות לבטל את הפלואוריד והחומצה הזאת במי השתייה שלנו. מה הבעיה? אתה לא סומך על האמריקנים? לא סומך על האירופים? לא סומך על המדינות הנאורות והפחות נאורות? סומך על כך שאותם מומחים אצלך במשרד הבריאות לא עשו את העבודה כפי שנדרש, ועדיין מתעקשים וטוענים, זה עוזר למניעת עששת בשיניים? אפילו אם תסתכלו, חברי חברי הכנסת, על משחת השיניים עם פלואוריד, כתוב שם: אסור לבלוע. יש הנחיות. אתה יכול לצחצח שיניים, אסור לך לבלוע. אני לא מדבר על החומצה, וקראתי לכם את המינון שלה. כל חברי הכנסת מכל הבית הסכימו שזאת הצעת חוק, שצריך אחת ולתמיד לתת לנו לשתות מים נקיים. מספיק גם ככה מצב המים שלנו, אתם מוסיפים עליהם את הרעלים שתיארתי ואת החומצה הזאת?

דרך אגב, איך שרי הממשלה, איך ועדת השרים הסכימו, אחרי ערר של השר מרגי, לאשר שהצעת החוק לא תעבור? אני גם הייתי מוכן, אדוני סגן השר, ישבתי אתך, באו מומחים שלך לוועדה, אני אפילו מוכן עכשיו שתאשר את זה בקריאה טרומית, את הצעת החוק, נביא את זה לדיון, תחליט על המינון.

אחרי הלחץ הציבורי של מאות ואלפי פניות לכל חברי הכנסת, אלה שהנושא חשוב להם ואכפת להם,

אני מוכן ללכת לקראת ההצעה שאתה תקבע את המינון. הורדתם את המינון ל-1.7%. בארצות-הברית, בשני מקומות שמותר עדיין להשתמש בפלואוריד, זה 0.7%. אז אני רוצה, ומתפלא,

מדוע אנחנו לא דואגים לבריאות הציבור? יקומו רופאים וינסו להסביר. בעיית עששת השיניים אצל תינוקות או ילדים, הרי יש טיפול שיניים חינם עכשיו, בהצעות שאתה הגשת, אפשר לדאוג לשיניים, אבל אי-אפשר להרעיל 7 מיליון אזרחי מדינת ישראל. לאן האטימות הזאת תוביל אותנו? חתמו על הצעת החוק יותר מ-57 חברי כנסת, והם כולם מציינים שחייבים לשנות את המצב של המים. כשאנחנו מדברים על המצב הזה, אדוני סגן שר הבריאות, אני לא אומר שבבת-אחת,

קבל את זה בטרומית, ישבו הוועדה, נשב אתם, נכין את ההצעות ונוכל לבוא עם בשורה לאזרחי ישראל. אם יכולתי להקריא לך את מכתבי הפניות והמברקים, וברשתות החברתיות, של אזרחים בישראל, מומחים לא פחות מאותו מומחה במשרד הבריאות, שאומרים: הנזק לבריאות הציבור, אי-אפשר לתקן אותו. זה תלוי בכל אחד ואחד מאתנו, וזה תלוי איך אנחנו נגן, בהצבעה שלנו, על בריאות הציבור. אני גם מקווה, ואני פונה לחברי, מאלה שחתמו על הצעת החוק, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, שיהיו נאמנים להצבעה שלהם. הרבה אנשים שפנו בנושא מסתכלים עלינו, עוקבים אחרינו ורוצים שנציל את בריאות הציבור. לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, שבאטימות של פקידים, והם מעטים מאוד, ימשיכו להתל בנו, בבריאות שלנו. וכפי שאמרתי, אדוני סגן השר, אני מוכן שתעביר את זה כהצעה טרומית ונדון על הסוגיה הזאת כדי לתת בשורה לאוכלוסייה, אחרת אנחנו רואים בזה נטילת אחריות, גם שלך,

של כל אלה שהסכימו שימשיכו לשים לנו רעל במים שלנו.

תודה, אדוני. אני מאוד מודה לך. ישיב לך סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, ולאחר מכן, אם תרצה בכך,

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בקשר להצעת החוק של חבר הכנסת מגלי והבה, הצעת החוק בטעות יסודה, ואני מבקש מחברי הכנסת שנתנגד, ואני רוצה להסביר. הפלרת מי השתייה היא השיטה הבטוחה, היעילה והשוויונית ביותר להורדת התחלואה בעששת. ההיסטוריה של יותר מ-65 שנים של הפלרת מי השתייה, והמעקב המדעי אחרי תוצאותיה, הוכיחו מעבר לכל ספק את יתרונותיה. הפלרת מי השתייה התחילה בעולם בשנת 1945, ובישראל, ב-1983. כיום יותר מ-400 מיליון איש ב-60 מדינות נהנים מההשפעה המגינה של הפלואוריד במי השתייה. מחלת העששת גורמת לנזק בלתי הפיך, לסבל ולהוצאה כספית ניכרת.

למרות שיפור ניכר בהימצאות עששת ב-30 שנה האחרונות, יש עדיין תחלואה גבוהה מפני שעם ישראל אוהב לאכול הרבה מתוק, שזה פרשה נפרדת שצריכה טיפול. גם מתוק וגם כולסטרול וגם השמנה וגם הרבה דברים מעבר לסעיף הזה דווקא.

אני לא רואה שכל כך מריר לך שאתה צריך המתקה, עם כל הכבוד, אבל בסדר. הפלואוריד הוא החומר המוכר היחיד שמעלה את עמידות השן בפני תקיפת העששת. השיטה היעילה ביותר למתן פלואוריד לקהילה היא הפלרת מי השתייה בריכוז של חלק אחד למיליון, כך שכולם בכל הגילים ייהנו מכך. יש פערים בבריאות הפה וביכולת לממן ולצרוך שירותים דנטליים בין שכבות האוכלוסייה השונות. הפלרת מי שתייה היא השיטה היחידה המאפשרת הקטנת פערי בריאות בהיותה שיטה אוניברסלית שאינה דורשת נקיטת פעולה אקטיבית. חשיבותה מתבטאת במיוחד בילדים. ליתרונותיה של ההפלרה יש היבטים רפואיים, חברתיים וכלכליים ברורים. הפלואוריד נמצא במים באופן טבעי. אין מדובר בטיפול רפואי. כל מקורות המים על-פני כדור-הארץ מכילים פלואוריד בריכוז זה או אחר. מטרת התאמת רמת הפלואוריד למיטבי היא לשכפל את התוצאות הטובות שנצפו בקהילות שמקבלות מים שמכילים פלואוריד בריכוז חלק אחד למיליון באופן טבעי. הפלרת מי השתייה נחקרה רבות במשך השנים במוסדות מחקר מובילים ומוכרים. הרבה מחקרים מדעיים מתפרסמים וכל אחד מהם מוסיף נדבך במידע המדעי הרב.

כל כמה שנים, ארגון מחקר מדעי גדול עורך סקירת ספרות בנושא ומפרסם את הסיכום של מאות מאמרים. בכל הסקירות האלה לא נמצאו שום הוכחות מדעיות לתופעות בריאותיות שליליות כתוצאה מהפלרת המים. כל החששות שהועלו מזמן לזמן הופרכו. כמו כן, אין עדויות מדעיות לנזקים סביבתיים כתוצאה מההפלרה. לא כל פרסום הוא מדעי או עומד בקריטריונים מדעיים.

אנשים מפרסמים בעיתונים ואתרי אינטרנט דעות או רעיונות שלהם כאילו הם עובדה מדעית. לא בכדי עשרות ארגונים עולמיים תומכים בהפלרת מי השתייה כאמצעי היעיל והשוויוני ביותר למניעת עששת, ביניהם ארגון הבריאות העולמי, WHO, איגוד רופאי ארצות-הברית,

איגוד רופאי השיניים האמריקני ADA. איגוד רופאי הפדיאטריה האמריקני, מרכז בקרת המחלות האמריקני, CDC וארגונים אחרים רבים. ולא בכדי המרכז האמריקני לבקרת מחלות, CDC, מנה את הפלרת המים בין עשרת הישגי הרפואה במאה ה-20, יחד עם האנטיביוטיקה, החיסונים ופסטור החלב. בטיחותה של ההפלרה נבחנה יותר מכל תהליך אחר של טיפול במים. הנדסת המתקן מפוקחת באופן הדוק. אופן אחסון תוסף הפלואוריד וצורת התפעול מונעים כל אפשרות פיזית להוספת מינון יתר. החומר שבו משתמשים מיובא ועומד בתקן הישראלי רשמי, הזהה לתקן האירופי המחמיר. לסיכום, הפלרת מי השתייה הינה הדרך הבטוחה והיעילה ביותר למניעת מחלות השיניים. היא שיטה שמתאימה לישראל והיא שיטה שאנחנו לא יכולים להרשות לנו שלא להשתמש בה. בימים אלה השלמנו את הצעד על-ידי הכנסת טיפולי שיניים לילדים לסל הטיפולים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כדי שכל הילדים יוכלו לטפל בעששת שאפילו הפלואוריד במים לא הצליח למנוע. חבר הכנסת והבה, אני אומר חד-משמעית, אני חושב שאלו שהביאו לך את הנתונים האלו טעו. חד-משמעית. אני לוקח את זה על עצמי אפילו כי אני בא כאן עם מה שראיתי, מה שבדקתי לפני שבאתי לענות. מה שהקראתי בנאום, זה בסדר, אבל לפני כן בדקתי את זה גם עם האנשים המקצועיים במשרד. ובדקתי את זה, וכל המומחים אומרים אותו דבר. בכל המדינות, מעל ל-60 מדינות, נותנים את זה, ואנחנו מדברים על 400 מיליון איש. זה לא איזה דבר קטן שאנחנו מתייחסים לזה. אני לא חושב שנכון לאסור את זה. לא הבאת לנו שום דוגמה מדעית, מעבר למה שמאוד חשוב לי, אבל כל חברי הכנסת שחתומים, אם תעשה סטטיסטיקה, חבר הכנסת והבה, שאתה יודע שאני מאוד מכבד ומעריך אותך, תעשה סטטיסטיקה של כל חברי הכנסת שחתמו על כל הצעות חוק, כולל אנוכי,

שעומד כאן לפניך, שחתמתי על עשרות-עשרות חוקים שאני מתנגד להם,

אז זה המצב. אני לא מפחד, לא מתרגש.

אני סיפרתי לך, חבר הכנסת והבה, רגע אחד. פעם אחת העברתי כיושב-ראש ועדת הכספים חוק, לא שלי, של מישהו. האוצר התנגד לזה. האוצר אמר שיש לזה השלכות רוחב. איזה רוחב? הוא אומר שזה יכול להגיע עד ל-100 מיליון שקל. ומה לעשות, שהצעת החוק הזאת עברה.

זה היה לפני שהיה צריך 51. לימים בא האוצר, הוא רוצה לבטל את החוק הזה בחוק ההסדרים. עכשיו, בחוק ההסדרים הוא צריך לכתוב למטה, בהסברים, אם הוא מבטל את החוק כמה נכנס למדינה. אז לפני חצי שנה, כשהחוק עבר, ההפסד היה 100 מיליון שקל.

כמה הם כתבו? 10 מיליון שקל.

כשהחוק עובר כותבים ככה, כשהחוק צריך להיפסל, זה פחות. לכן, מה שאני,

רוב, רוצה להמשיך?

היום פשוט ההארכה של השרים בתשובות היא מאוד מרשימה, אבל לוח הזמנים הוא כל כך עמוס, אתם רוצים שאני אקריא? יש פה עוד עשרות הצעות חוק, הדיון בהדרת נשים, 40 חתימות,

באמת, עם כל הכבוד. ואני מבקש להתנגד. אז אני רואה ששכנעתי לפחות את רוב חברי הכנסת.

אני מודה לך, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת והבה, אתה ביקשת שלוש דקות,

כמובן, לא חייבים, אם רק רוצים. אדוני היושב-ראש, צר לי, שר הבריאות, שאתה מומחה כנראה לוועדת הכספים ולכספים, אבל אתה לא מומחה לבריאות הציבור, ואתה לוקח על עצמך אחריות, אפילו זרקת מספר, 400 מיליון מתושבי העולם עדיין משתמשים, מתוך 7 מיליארד שביטלו את השימוש בחומצה הזאת, של הפלואוריד. את מי אתה מנסה להטעות פה? את אזרחי ישראל?

שנלחמת על רפואת שיניים לילדים, והשגת לכך תקציבים, אתה רוצה להרוג אותנו בשביל שיהיו לנו שיניים?

אתה עושה מחברי הכנסת, 57 חברי כנסת חתמו, חתמו כלאחר יד? לא קראו את הפניות אליהם? לא קראו את הספרות המקצועית? אני לא רוצה להגיד לך, כי אני מכבד אותך, ומכבד את המעמד שלך ומאיפה באת, אבל למכור לנו, אומנם אנחנו לא מומחים, לא יעלה על הדעת שאתה תטעה את הציבור. החומצה הזאת במי השתייה זה רעל, והקראתי לך, ואני לא מומחה, אבל אני קראתי את דעת המומחים, הבאנו אותם לוועדה, כל חברי הוועדה המליצו בניגוד לעמדת אותו פקיד ממשלתי שאתה מדבר עליו, היה ערעור על ההחלטה, אתה רוצה שאני אקריא לך את שמות חברי הכנסת מהקואליציה? הנה, זאב אלקין עומד פה, ורוברט אילטוב, וליה שמטוב, ומטלון, אני אצביע, וזהבה גלאון, אני אתחיל להקריא.

והבריאות שלנו, חובה לשמור עליה למען ציבור אזרחי ישראל.

אני מאוד מודה לך, אדוני. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור הפלרה של מי השתייה) נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור הפלרה של מי השתייה),

הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון, חובת השאלת ספרי לימוד), של חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה. בבקשה, גברתי, עשר דקות. משיב לך שר החינוך גדעון סער. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אנחנו נדרשים לחשבון נפש, בעיקר לאחר המחאה שתפסה את כל המעמדות במדינת ישראל, גם המוחלשים, גם המעמד הבינוני, ובהקשר הזה,

גם המעמד הגבוה ישמח לתת את ידו למפעל שכזה, ואני מדברת על מפעל להשאלת ספרי לימוד. אלא מאי? אני לא יודעת, השיקולים נתקעים איפשהו, וכל אדם שמוצא את עצמו רוטן וכועס מדי שנה בסוף אוגוסט, כשהוא רוכש את כל סל הספרים, רשימת הספרים שניתנה לו, והוא מוצא שהעלויות מאוד גבוהות, והוא מוצא יותר מכך, שספרים ששימשו את ילדיו שנה קודם לכן לא יכולים לשמש את ילדיו הבאים בתור, ויותר מכך, זה לא כל כך מעניין אותו, אבל אני גם מציינת את זה כאן, שחלק מהספרים אפילו לא מאושרים על-ידי משרד החינוך. אני חושבת שיש פתרון קל, נגיש וזול, שנותן את המענה על כל הבעיות שהעליתי כרגע. ואם ועדת-טרכטנברג חקרה ובדקה איך היא יכולה להוזיל את יוקר המחיה, היא במהרה מצאה גם את הנושא של תשלומי הורים, וביניהם את הנושא של השאלת ספרי לימוד, או בכלל רכישת ספרי לימוד. ועדת-טרכטנברג, יש לומר בהגינות, המליצה שמשרד החינוך יעביר את בתי-הספר ואת תלמידיו למערך של ספרים דיגיטליים, אבל עד שהחלום הזה אכן יתממש, ואני לא בטוחה שזה בדיוק חלום רצוי, אבל עד שהמהלך הזה יתממש, ואני קראתי את הכתבה של שר החינוך, הכותרת היתה "טאבלט לכל ילד, לא כל כך מהר", כלומר גם משרד החינוך מבין שיש קשיים בהעברת כל מערכת החינוך לדיגיטציה. אני, כיושבת-ראש ועדת מדע וטכנולוגיה, ניהלתי דיון לפני כשבוע ימים על הנושא של ספרים דיגיטליים, ומצאתי שיש הרבה מאוד בעיות בנושא הזה, גם בנושא של פער דיגיטלי בין הדורות, אני לא רואה את מורי ישראל מתמודדים בתקופה הקרובה עם מערכי שיעור שמחוברים לספרים דיגיטליים, אני גם לא רואה את הילדים, את המשפחות ממהרות לרכוש ספרים דיגיטליים, או את אותו טאבלט שמדברים עליו, אותו מחשב אישי שמשרת אותם לצפייה בספרים דיגיטליים, אני גם לא רואה את המו"לים ממהרים לוותר על ההכנסות שלהם וממהרים להעביר את הספרים לספרים דיגיטליים.

לא כל חומרי הלמידה, לא כל מקצועות הלימוד, לא כל הדיסציפלינות, ראויים לעבור לשיטה של דיגיטציה. ומאחר שהנושא הזה לא ייפתר במהרה, אני חוזרת לנושא של ספרי לימוד. אני גם חושבת שיש בהם איזה דבר מבורך, באפשרות לדפדף בספר מעמוד לעמוד, לסמן במרקרים את מה שחשוב, לחבר את הדברים, זה עדיין לא כמו להלך בנבכי הטכנולוגיה, ולעבוד בשיטות הקודמות, שלא כולן מקוללות, יש לומר. אני פניתי לשר, השר אמר לי שהמפעל הקיים היום, שהוא מפעל וולונטרי, שהוא מומלץ להורים ולבתי-הספר, כיום הוא עומד, נדמה לי,

על 90% הסכמה של ההורים. השר הוריד את אחוז ההסכמה כדי באמת לקדם את הנושא ולהביא יותר ויותר מפעלים של השאלת ספרי לימוד לבתי-הספר. אני רוצה, והשוני ביני לבין השר בהקשר הזה הוא שאני רוצה לחייב את בתי-הספר, שבכל בית-ספר יהיה מפעל כזה. מה אומר המפעל? המפעל אומר שבתי-הספר יפנו חדר מסוים שישמש מחסן לאגירה של ספרי הלימוד. מאין יבואו ספרי הלימוד? בשני אופנים: האופן האחד הוא לקחת מההורים עצמם, מהתלמידים עצמם, את הספרים שממילא יש להם כבר באמתחתם, ולתרום אותם לאותו מאגר בבית-הספר. הדרך הנוספת, המשלימה, זה לקבל ממשרד החינוך תקציב מזערי, סמלי, שיחליט עליו השר, ובגין התקציב הזה, או בזכות התקציב הזה, לעשות השלמה של הספרים החסרים. בעצם יש רגל נוספת לעניין, והיא ההורים, לקחת מההורים גם כן סכום מזערי,

שבזכות הכסף הזה משלימים את המאגר במה שחסר, וגם הכסף הזה מדי שנה ייגבה מידי ההורים, זה סכום כסף סמלי ביותר,

והסכום הזה ישמש לשיפוץ המאגר הקיים, דהיינו לכריכה מחדש, לחידוש ספרים שהתבלו, כלומר לתחזוקה שוטפת של אותו מאגר. כשאני מדברת על סכום סמלי, אז בניגוד ל-1,000 ומשהו שקלים שהיום משלמים מדי שנה ההורים בעבור כל ילד בכל שנתון, אני יכולה להסתדר עם סכום של 200 שקלים, 250 שקלים. על זה אני מדברת, באמת לסבר את האוזן לפרופורציות שאני מדברת עליהן. בצורה הזאת אנחנו נפתור כמה וכמה בעיות.

הסכומים שנגבים מההורים פחותים במידה משמעותית מאלה שהם נדרשים לשלם מדי שנה בגין רכישה מחודשת. הדבר השני, וזה בהחלט עונה על הפתיח של דברי, שדיברתי על איך אנחנו נענים לאותה קריאה, אותה מחאה של צדק חברתי, של יוקר מחיה, בואו נוזיל במקום שאין בריחה ממנו, זה דבר שנכפה עלינו מדי שנה בשנה. אז הסכומים יהיו קטנים בהרבה מאלו שאנחנו משלמים היום. הדבר השני שאני פותרת זה הנושא של ספרי לימוד מאושרים על-ידי משרד החינוך. הרי לא יעלה על הדעת שמנהל בית-ספר שמכין לעצמו מאגר כזה ירכוש ספרים שהם לא באישורו. אז אני גם פוטרת את המפקחים שבכל שנה מכים בהם ואומרים להם: למה לא בדקתם? שהרי באות התלונות מההורים ואז אנחנו פונים למנהלים, והמנהל פונה למפקח ואומר, לא דרשת, כן דרשת, כן המורים שלי ביקשו, לא ביקשו. כל השיח הזה ייעלם מן העולם. הדבר השלישי הוא שאנחנו לא נתמודד עם הטענה החוזרת מדי שנה, שהתקנה של משרד החינוך שלא מחליפים ספרים אלא אחת לחמש שנים הרי לא נאכפת. לא מצליחים לאכוף אותה. מדובר בהרבה מאוד ספרים, בהרבה מאוד בתי-ספר, בהרבה מאוד כיתות לימוד. קשה מאוד לעקוב אחרי העניין הזה ולכן אנחנו נפטור את עצמנו, אני אומרת את עצמנו, את מערכת החינוך, את שלוחיה, את המפקחים,

מלהשיב להורים: במקרה הזה כשלנו, לא שמנו לב, אושר, זה לא בסדר, עשינו נו-נו-נו למנהל. רבותי, כל ההתנגחות הזאת וההתנהלות הלא-נעימה הזאת תיפתר מעצם העניין שמנהל בית-ספר, שזה כבר באחריותו, הרי לא ימהר בעצמו להחליף מדי שנה את הספרים, כי אז הוא יצטרך למצוא את התקציב לכך, ואין לו כל כך הרבה תקציב על מנת לחדש מדי שנה. אגב, אם הוא החליט ויש לו תקציב, שיעשה, שיבורך, אבל זה כבר בינו לבין עצמו. כשאני אומרת "בינו לבין עצמו" זה המנהל וצוות המורים שלו כשמחליטים על כך. אני חושבת שמשלושת הטעמים הללו ראוי לחייב את בתי-הספר. עכשיו, מה הבעיה של איך לחייב בתי-ספר, הרי אני לא רואה פה מצב של התנגחות אתם. אני רואה פה מצב של win-win situation. הרי גם המנהל יוצא נשכר מהעניין, גם ההורה יוצא נשכר. אני לא רואה פה מצב שכפיתי חיוב מסוים על מישהו שלא רוצה אותו. ותשאלו אותי: אם כך, למה לא נסתפק בהמלצה? אם הדברים כל כך טובים וזה win-win situation, הרי ממילא זה יקרה ב-100% של בתי-הספר.

אם מסבירים להם טוב הם יבינו,

אם מסבירים טוב,

ובלי לחייב, רק בגדר המלצה, זה יקרה מאליו. ובכל זאת זה לא קורה. אז למה זה לא קורה? תרשו לי בעניין הזה לומר: עצלות מסוימת של בתי-ספר. רבותי, זה לא קל לאסוף מדי שנה את הספרים מהילדים, לקחת מהם את הספרים, לעשות רישום, לרדוף אחרי הילד שלא החזיר את הספרים, אחר כך למיין אותם, לראות איפה יש לי בלאי, לדעת שאני צריכה ליזום כריכה של הספר הזה או רכישה מחודשת. זה בסוף שנה, זה במהלך חופשת הקיץ, ואחר כך בתחילת שנה אני צריכה לתת את הספרים לילדים על-פי הכיתות, אני צריכה להפנות לזה משאב של זמן, של מורה, או אדם שיהיה אחראי לנושא הזה. אני מודה שזה איזה כאב ראש שנוסף, אבל האמינו לי, כאב הראש הזה הוא בהחלט ראוי אל מול כל היתרונות שהצגתי, ולכן לא נורא אם נחייב. מדובר במספר קטן של בתי-ספר שבגין החיוב יצטרכו להיכנס למהלך שכולם רואים בו ברכה, ואני בטוחה שגם השר. תודה רבה.

אני מאוד מודה לך, גברתי. בבקשה, אדוני שר החינוך גדעון סער משיב לך, ולאחר מכן נעבור להצבעה.

חברת הכנסת תירוש, האם זה שייך לך?

היא תראה אחר כך? מה ששייך לך, שייך לך. זה הדרת נשים. זה הדרת משקפיים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שהעלתה חברת הכנסת רונית תירוש, שבאמת עוסקת בנושא ראוי שמטריד את הציבור, בצדק, נדונה בוועדת שרים לחקיקה והוחלט להתנגד לה, ואני אפרט את הטעמים לכך. ההצעה עצמה היא הצעה משנת 2009 והיא מתייחסת לנוסח חוק השאלת ספרי לימוד טרם תיקוני החקיקה, שכפי שאמרה המציעה, אני הובלתי בשנה שעברה, אם אינני טועה, ב-2010, והכנסת אישרה, ושבעצם ביטלו את הצורך ברף מאוד גבוה של הסכמת הורים לכניסה לאותו מפעל של השאלת ספרים, זה היה רף של 90% והורידו אותו להסכמה של 60% מקולות ההורים בלבד כדי להיכלל בתוכנית. אגב, במקביל, בעקבות התיקון לחוק, הגדלנו את התקציב שמיועד לפרויקט באופן משמעותי.

הכפלנו אותו פי-שלושה, מ-2 מיליון שקלים בשנת הלימודים תשס"ט ל-6 מיליון שקלים בשנת הלימודים תשע"א. כיום התוכנית של ההשאלה פועלת בכ-1,100 בתי-ספר בארץ. זה עדיין מיעוט של בתי-הספר, כרבע ממוסדות החינוך, פחות או יותר. כמובן שבכל הרחבה של המהלך נצטרך גם להגדיל בהתאמה את התקצוב. המטרה של התיקון של שנת 2010 באשר לאחוז ההסכמה היתה הרחבת ההנגשה לפרויקט ההשאלה, במטרה להקל את נטל העלות של ספרי הלימוד. במסגרת התיקון, בשעתו נשקלו מכלול ההיבטים המקצועיים והמעשיים כדי להגיע להפעלה יותר נכונה ורחבה של התוכנית. כמו שאמרתי, גם המסגרת התקציבית הורחבה באופן משמעותי. אני רוצה להוסיף שבדוח-טרכטנברג יש התייחסות גם לסוגיה הזאת. וכמו שהמציעה יודעת,

יש דבר כזה דוח-טרכטנברג? מסמסתם אותו, הוא לא קיים, הוא מת. אני יכול להבטיח לחבר הכנסת מולה שמכלול הנושאים שנוגעים לחינוך שאני הובלתי מול ועדת-טרכטנברג, גם לגיל הרך? בנושא סבסוד גני-ילדים בגיל שלוש-ארבע, בנושא בינוי גנים ציבוריים, בנושא הקלת הנטל על תשלומי הורים לשכבות החלשות,

בנושא ספרי לימוד ודיגיטציה, אני מתכוון להיאבק עליהם בממשלה, אנחנו נעזור לך, כדי שייושמו, כי אני חושב שהם חיוניים. להיאבק זה יפה, השאלה מה יהיה. בדרך כלל כשאני נאבק, חבר הכנסת פלסנר, אני לא יודע אם כמוך,

בדרך כלל כשאני נאבק, יש לזה תוצאות.

ואני אתן לך גם רמז, כל הנקודות האלה שאומצו על-ידי ועדת-טרכטנברג, הוצגו על-ידי לוועדת-טרכטנברג, הוצגו על-ידי קודם לכן גם לראש אגף התקציבים, גם לראש הממשלה, גם לשר האוצר.

לא, חבר הכנסת בר-און, אתה.

אתה יודע מה, אבל יש עובדה.

אנחנו באים לכנסת, הרי שאנחנו תיקנו את חוק ספרי לימוד,

בשנת 2010,

אני מציע לך, חבר הכנסת בר-און, אני מקבל את ההצעה,

אני מציע לך לחזור בך מדבריך שנקלטו בפרוטוקול,

שבהם השווית את ראש ממשלת ישראל לשליט מתקופה אחרת. אני משוכנע שגם אתה, שמתנגד לראש הממשלה, לא עומד מאחורי הדברים שאמרת. זה רק הדמיון שלך, אבל במקרה הוא דמיון שמקובל עלי . חבר הכנסת בר-און, נדמה לי שגם אני, אולי לא שמעתי טוב? עוד מלחך פנכה.

מלחך מה שאתה רוצה, אבל נדמה לי ששר החינוך ואני שמענו את אותו הדבר.

אני רוצה לאפשר לחבר הכנסת בר-און, אני לא יכול לכפות עליו,

אני לא יכול להכריח אותך, אני יכול להציע לך לחזור בך מדבריך. לפי דעתי זאת הצעה שמשרתת גם אותך. הצעתך נדחית.

טוב, מאה אחוז, תודה.

הרי אנחנו לא יכולים למנוע מכם לעשות את כל מכלול השטויות שאתם עושים כאן ומחוץ לכנסת בשל תסכול, שניתן להבין אותו, על המשך השירות שלכם באופוזיציה. אבל גם באופוזיציה, הממשלה, אבל גם באופוזיציה, חבר הכנסת חסון,

חבר הכנסת חסון. צריך לנהוג בצורה סבירה. להשוות את ראש ממשלת ישראל לבניטו מוסוליני, אלה דברים שלא עשינו מעולם, לא ירדנו לשפל הזה שלכם. ואם היו ביניכם כמה אנשים הגונים, הם היו נזעקים ומציעים לחבר הכנסת בר-און לחזור בו מדבריו, כדי שהכתם הזה לא יהיה עליכם. אבל אתם איבדתם את שיקול הדעת, אתם מולכים על-ידי שנאה, על-ידי תסכול. כל אלה רגשות אנושיים, אבל אי-אפשר להפוך אותם למדיניות, לא את השנאה ולא את התסכול, אי-אפשר להפוך למדיניות. ממשלת חוקי הנאמנות, אתה מדבר עלינו? הוא לא אמר בניטו, הוא אמר דה-ויטו.

זאת אומרת הוא, אני מבין, זה המנהיג שהוא, אני שמעתי משהו מסוים, אתה קרוב לחבר הכנסת רוני בר-און, אני מוכן שייהנה מחמת הספק. הוא אמר דה-ויטו,

בניטו ודוצ'ה. הוא אמר דה-ויטו, לא בניטו. לדה-ויטו, שהוא שחקן מעולה, מעולם לא הוצמד הכינוי "הדוצ'ה".

אבל קיבלנו את עמדתך שאתה לא חוזר בך, חבר הכנסת בר-און. אתך אני בכלל לא מדבר. לא, אתי אתה תדבר. אתה לא תדבר אתי, ואני אדבר אתך, ואני מבקש ממך לצאת עכשיו. אני מנהל את הישיבה עכשיו, צא עכשיו.

תעזוב, כי אני מנהל את הישיבה, ותקשיב למה שאני אומר, ואתה לא תגיד לי למי אתה לא מקשיב. על-פי תקנון הכנסת, אתה מקשיב לראש הישיבה. על-פי תקנון הכנסת אתה מקשיב לראש הישיבה. מה זה הדיבור הזה?

מה לעשות, זה תקנון הכנסת, אתה רוצה, תשנה אותו. אתה מקשיב לראש הישיבה. על-פי תקנון הכנסת, אתה מקשיב לראש הישיבה. עכשיו שב במקום או תצא.

אתה מקשיב לראש הישיבה. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. מה זה הדיבור הזה, אדוני היושב-ראש?

אדוני, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אדוני, מה הדיבור הזה? ככה נראית החוכמה של הליכוד. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, נא לעזוב.

לפי תקנון הכנסת, הכול לפי התקנון, אומר חבר כנסת ליושב-ראש: לך אני לא מקשיב, ואני מצטט מתקנון הכנסת: "חברי הכנסת יפעלו לפי ניהול הישיבה של היושב-ראש". בבקשה, אדוני.

(חבר הכנסת רוני בר-און יוצא מאולם המליאה.) אדוני היושב-ראש, אני עובר לנושא עצמו. דוח ועדת-טרכטנברג הציע להגמיש את הקריטריונים להרחבת הפרויקט, ישיבה כזאת לא יכולה להתנהל גם בשלטון החשוך שלכם. זה שלטון חשוך ולא דמוקרטי. תחזרו על האמירות הפבלוביות שלכם, תחזרו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה מנהל את הישיבה הזאת בצורה לא מכובדת. זה לא מכובד.

תפסיקו עם ההצגות שלכם. שב במקום, אנחנו לא מתרגשים מההצגות שלכם. יש דמוקרטיה.

חבר הכנסת חסון, שב במקום. ההצגות שלכם כבר לא מרשימות אף אחד. הן אפילו די מאוסות, ההצגות שלכם. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חיוב מנהלים, אני לא משוכנע שמצריך, גם אם היינו מגיעים למסקנה שחברת הכנסת תירוש מציעה, אני לא משוכנע שצריך להגיע אליה בדרך של חקיקה. שכנעת אותנו. בקיצור, אדוני היושב-ראש, בימים האלה אנחנו עוסקים בנושא של המלצות דוח-טרכטנברג, אשר עוסקות בכל ההיבטים, גם בנושא של דיגיטציה, גם בנושא של השאלת ספרי לימוד, אנחנו מתכננים מהלך רחב של הוזלת ספרי לימוד ושל הגברת הפיקוח והאכיפה בנושא של שימוש בספרי לימוד מאושרים. הנושא חשוב, אנחנו גם העברנו בשבוע שעבר הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אריאל,

מהאופוזיציה,

כפלטפורמה לדבר שאני רוצה לעשות בנושא העברה מוחלטת של האחריות למשרד החינוך. אינני חושב שאנחנו צריכים עוד הצעת חוק פרטית בעניין זה כדי לקדמו.

אדוני שר החינוך, אני פונה אליך, אתה שר חינוך טוב, מי מבטיח לי שאתה תהיה מספיק שנים או כל השנים שר החינוך? אתה עושה דברים נהדרים, אני לא יכולה לסמוך על זה. אני מדברת בשיא הרצינות, לא בציניות. אני חושבת שהנושא הזה הוא נושא ראוי, אין לך ולו טיעון אחד נגדו. להפוך את זה לחובה, זה מבטיח את מה שאתה רוצה לקיים ממילא. אתה הרי אומר, ככל שגדל מספר בתי-הספר שמוכנים להיכנס למפעל, אני מגדיל את התקציב. זאת אומרת, אין לי אפילו ויכוח אתך על תקציב, אבל אני דואגת לדורות הבאים, אני אומרת בשיא הרצינות. אתה כן מבין, ואתה כן רגיש,

ואתה פועל ועושה, אבל אף אחד לא מבטיח לי שזה יישאר לדורות. וזה מסוג הדברים שגם אתה היית רוצה שיובטח גם לילדים בדורות הבאים. אני רוצה באמת לבקש, בוא לא נצביע עכשיו על ההצעה הזאת, אני לא רצה לחוקק כל דבר, אני לא מחוקקת את עצמי לדעת, ובטח לא בנושאי חינוך, אבל זה דבר, אני נשארתי פה, אף-על-פי שכל קדימה יצאו, באמת לשמוע מה הטיעונים שבגינם אתה מתנגד לחקיקה. ואני אומרת לך, החקיקה הזאת תבטיח את מה שאתה פועל לעשות, ואני מברכת על זה, אבל אני רוצה להבטיח שגם הדורות הבאים יזכו לאותו מפעל, ולא נימצא במצב שאנחנו משאירים את זה לרצונו הטוב של מנהל בית-ספר שמוכן או לא מוכן לעשות את המפעל. ותאמין לי, הסיבה היחידה שהם לא מוכנים, עובדה שיש רק רבע היום,

הסברתי, יכול להיות שבמהומה זה קצת נבלע, אני הסברתי שאנחנו הולכים למהלך רחב בתחום של ספרי לימוד, מהלך של רכישה מרוכזת, הולכים למשהו רחב. אני מוכן לא להצביע כרגע,

זה עכשיו, אז יהיה לי הזמן לשבת אתך ולנסות לשכנע אותך, אדוני השר. אני מאוד מודה לך. אם כך, את מסכימה שלא נצביע.

אנחנו לא מצביעים על הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, של חברת הכנסת רונית תירוש. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי תאגיד,

בבקשה, אדוני, עשר דקות.

בשם שר המשפטים, השר מיכאל איתן. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש,

קודם כול אני רוצה למחות על ההתנהגות שלך כיושב-ראש בדיון הקודם, אני חושב שזה לא ראוי. אתה אל תמחה, אני פועל לפי תקנון הכנסת, ואני אסביר למי שלא שמע,

תעצור בבקשה. אני אגיד מה היה פה כדי שכולם יבינו. אדוני, תקשיב טוב מה אני אומר לך, כדי שתבין גם אתה מה היה פה, כדי שתגיד אם זה הגון או לא. עומד חבר כנסת,

לא יושב במקומו, עומד ליד הפרוטוקול ואומר לי: לך אני בכלל לא מקשיב. הסגנון הבריוני והאלים, לפי התקנון, כל חבר כנסת נשמע להוראותיו של היושב בראשות, אבל מה,

הוא לא אומר ליושב-ראש הישיבה, לך אני לא מקשיב, משום שתקנון הכנסת נותן ליושב-ראש הישיבה את הסמכות לנהל את ישיבת המליאה, ואני השתמשתי בסמכותי על-פי התקנון, לבקש מחבר הכנסת בר-און לא לנהל את הישיבה במקומי.

עכשיו ישפטו חברי הכנסת אם אני נהגתי בהגינות או לא בהגינות, וישפטו הצופים אם אני נהגתי בהגינות. ואני מבקש ממך לא לחלק לי ציונים.

מה זה, ריאליטי?

אנחנו לא בתוכנית ריאליטי,

נגיד לך מה הצופים חושבים. אדוני היושב-ראש, ובכל זאת, כשאתה מנהל את הישיבה, אני ממליץ לך לנהל את הישיבה בצורה מאוזנת ולא לנקוט צעד כלשהו.

אני מניח, הדברים האלה יתבררו בנשיאות הכנסת. אין בעיה, בנשיאות, בכל מקום שאתה רוצה. אני מנהל את הישיבה משעה 13:10, ואם יבוא ויאמר חבר כנסת אחד מהאופוזיציה, שאני ניהלתי את הישיבה הזאת שלא בהגינות, מוזמן לפנות למי שרוצה, בנשיאות, בוועדת האתיקה, איפה שהוא רוצה. גם הדבר הזה שאני עשיתי הוא על-פי תקנון הכנסת, והבריונות של חבר הכנסת רוני בר-און, מחוץ לאולם ולא בתוך האולם. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לעדכן את השעון ולהחזיר לי את הזמן. תחליף אותי חברת הכנסת אבקסיס, והיא תחליט.

לגוף הצעת החוק,

אני לא מבין למה ועדת השרים לחקיקה התנגדה להצעת החוק הזאת. אינני מבין מדוע, או שאתם אטומים, או שאתם לא מבינים מה קורה במדינה הזאת. ההשתוללות של מעשי גזענות במדינה הזאת, גם נגד עולים, גם נגד מיעוטים, במדינת ישראל, היא פשוט מרקיעה שחקים. ואני בדקתי, אדוני היושב-ראש, האם אי-פעם במדינת ישראל אדם כלשהו הועמד לדין בהסתה לגזענות. כמעט כל התיקים שנפתחו, כמעט, רובם ככולם נסגרו, לא נפתחו, לא הוגשו אפילו כתבי אישום. ולכן אני חשבתי, כמי שרוצים להתמודד עם התופעה החברתית הקשה הזאת של הסתה לגזענות וגזענות, חשבתי שנכון לחדד את החוק הקיים גם לדין הפלילי, גם בתחום האזרחי, אדוני היושב-ראש, לתת כלים יותר משמעותיים לגורמי אכיפת החוק, כדי שיוכלו להתמודד עם הבעיה הזאת. בעצם הצעת החוק מציעה להרחיב בחוק חדש את איסור הגזענות על-ידי הרחבת הגדרת הגזענות וקביעתה הן כעוולה פלילית והן כעוולה אזרחית שבצדה פיצויים עד 50,000 שקל ללא הוכחת נזק, וכן בעבירות משמעת. עוד מוצע לקבוע איסור רישום גזעני במסמכי תאגיד, ולהטיל חובת אחריות אישית על נושא משרה בתאגיד. אגב, החוק הזה קיים במדינות נאורות. זה קיים באירופה, זה קיים בארצות-הברית, ואני לא יודע למה דווקא במדינת ישראל החוק הזה לא קיים. לכן, כל שאלת ההתמודדות עם הגזענות, בדרך כלל כולנו מתפתלים בין הגישה הזאת, אולי הנכונה, של חופש הביטוי לבין ההסתה לגזענות, איפה אנחנו קובעים את הגבולות. ולכן הגבולות האלה אינם ברורים עד עכשיו, ולכן יש פה מעשים שלא ייעשו, ואנחנו יודעים שאין, מעשה גזעני, אבל החוק הקיים כמעט לא מביא את האנשים האלה לדין.

אדוני היושב-ראש, לחוק הזה יש שתי מטרות עיקריות, ואני רוצה להקריא אותן: א. לחדד את הגדרת העבירה הפלילית של הסתה לגזענות כך שמקרי הסתה חמורים שכיום מצליחים להתחמק מעולו של הדין הפלילי כן יועמדו לדין ותיווצר הרתעה מחודשת שכיום היא בעצם חסרה בתחום ההסתה בשל הפרשנות המאוד מצמצמת של האווירה שנוקטת מערכת אכיפת החוק, עד כדי הותרת העבירה כאות מתה. כמעט לא קיימת, גברתי היושבת-ראש, שום האשמה פלילית של אדם שמסית לגזענות במדינת ישראל. הדבר השני, לכונן כלי אזרחי שחסר כיום להתמודדות עם הסתה לגזענות, ליצור עוולה נזיקית של הסתה גזענית, וכך לאפשר לאדם או הארגון העוסק בהגנה על זכויות קבוצה מסוימת לתבוע תביעה אזרחית, ליצור הרתעה כללית של מקרי הסתה חוזרים.

מה שאנחנו באים ואומרים: רבותי, בואו ניתן למערכת אכיפת החוק כלים רציניים מאוד שמתמודדים עם הבעיה, כי מדובר בבעיה חברתית. מדינת ישראל היא מדינה שקולטת עלייה, מדינה שבה יש מיעוטים. אני רק רוצה לתת מספר דוגמאות, מה היה:

לומר לא להעסיק ערבים במדינת ישראל זה גזעני או לא גזעני?

התשובה היא כן. האם אדם פעם עמד לדין? התשובה היא לא. האם לומר בכינוי גנאי מופרך,

של עולות מאתיופיה, עולות מרוסיה, לומר: עולות זונות,

האם זו הסתה לגזענות, כן או לא? האם זו השפלה, כן או לא? בעיני, כן. על-פי הדין הקיים, כמעט לא ניתן לעשות שום דבר.

למשל, לבוא ולהגיד: לא להשכיר דירות לערבים, כמו שהרב עשה בצפת, האם זו הסתה לגזענות, כן או לא? אני אומר לך, גברתי היושבת-ראש, עוד מעט תעלה גם להסביר חברת הכנסת אורית זוארץ. היא תקריא את המכתב של היועץ המשפטי לממשלה, והוא אומר: לא נהיה מסוגלים כרגע בחוק הקיים להעמיד אנשים לדין על הסתה,

גברתי היושבת-ראש, אני מודע לקושי הקיים באיזון בין חופש הביטוי לבין הסתה לגזענות. הדבר הזה הוא לא כל כך ברור, אבל למרות זאת אנחנו לוקחים את כל החקיקה הקיימת היום, אנחנו משכללים בעצם גם את הפניות, גם את המשטרה שחקרה את האנשים שהסיתו לגזענות, האם בסופו של דבר עמדו לדין. כמעט יותר מ-90% מהאנשים האלה לא עומדים לדין בגין הסתה והמרדה וכן הלאה. כלומר, מערכת אכיפת החוק היום איננה ולא מסוגלת להתמודד עם השאלה הקיימת, ולכן אני חושב, מה שנדרש כאן, לא רק העמדה לדין אלא גם יצירת הרתעה, כדי שלא תהיה כאן השתוללות של ממרידים והשתוללות של אנשים גזעניים שמביאים תפיסת עולם ולכפות על אורח חיינו בחברה ישראלית. מדינת ישראל היא מדינה שאמורה להיות מדינה נאורה, ובעצם היא באה, אם אני מצטט חלק ממגילת העצמאות: תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנת לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל בדין הקיים, עם הקשיים הקיימים כרגע, עם ההשתוללות של מעשה גזעני גם בתאגיד, גם כאנשים פרטיים, לא מצליחים להתמודד עם השאלה הזאת. לכן נדרשת באמת חקיקה ברורה, כפי שעשינו,

שינוי משמעותי מאוד בנושא של חקיקה לכניסה למקומות בידור וכן הלאה. הדבר הזה נדרש להתמודדות עם שאלות רבות שהחברה הישראלית עוסקת בהן. מוטב שוועדת השרים לחקיקה תתמוך בהצעת החוק. איני מבין מדוע ועדת השרים התנגדה. אני מאוד מחכה לשמוע את הנימוקים של ועדת השרים לענייני חקיקה. לכן חבל מאוד שהממשלה לא מתמודדת באמת בצורה ברורה מאוד עם השאלה הזאת של הסתה לגזענות, המרדה ורפיון היד הקיים כרגע מול אותם אנשים שמסיתים ומגדפים, ובסופו של דבר הם מתהלכים חופשי. תודה, גברתי. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה מולה. יענה בשם שר המשפטים השר מיכאל איתן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שלפנינו היא הצעה שנוגעת לתחום חשוב מאוד שנוגע לאזרחים רבים במדינה, שנוגע לדרך החיים שלנו, שיש לו נגיעה ביסודות הקיום המשותף של אזרחי המדינה, שיש לו חשיבות רבה מההיבט הדמוקרטי, וללא ספק, אי-אפשר לגנות ואי-אפשר לבטל ואי-אפשר להקל ראש בהצעת החוק הזאת. הבעיה היא, במשטר הדמוקרטי ובתפיסה הדמוקרטית, הבעיה הקשה ביותר היא שצריך לאזן בין זכויות וערכים שעליהם רוצים לשמור. אין ספק שמאבק בגזענות ובהסתה לגזענות הוא דבר חשוב, אבל מול הערך הזה יש ערכים נוספים בדמוקרטיה, שגם עליהם אנחנו חייבים לשמור, כמו למשל חופש הביטוי. לפעמים היית יכול לומר: אם לא הייתי מאפשר פרסום או מגביל אותו בצורה המרבית, הייתי מרוויח הרבה מאוד בכל מיני דברים שחופש הביטוי גורם לפגיעה בהרבה ערכים אחרים. למשל, אתה מדבר כאן על הגזענות ועל פגיעה בקבוצות בשל מוצא ודת ומין וכו'. חופש הביטוי פוגע קשה מאוד בפרטיות. אז אפשר לבוא ולומר, בוא נמתח את החבל, וחופש הביטוי יכול לפגוע בביטחון המדינה, יכול לפגוע בפרטיות, יכול לפגוע בקבוצות אוכלוסייה. אז בואו נצמצם, לא יהיה חופש הביטוי, לא תהיינה פגיעות. אבל מצד שני, אני גם לא מעלה על דעתי שאתה רוצה להגביל את חופש הביטוי. להיפך, אני מכיר אותך, אתה אוראטור רציני, אתה אוהב לדבר, אתה אוהב לשכנע, אתה מאמין במה שאתה אומר, אתה נלחם על מה שאתה אומר ואתה רוצה שיהיה לך חופש ביטוי שתוכל להמחיש את הדברים עד לצורה המרבית. וצריך למצוא נקודת איזון. הבעיה שלנו עם החקיקה הזאת, שלטעמה של הממשלה היא הרחיקה לכת, כי היית ממוקד מטרה חשובה, שאני יכול להבין גם מאיפה היא באה, ואני יכול לומר, אני מודה ומכיר בכך שהחברה הישראלית לוקה בהרבה מאוד פגמים של נטייה לגזענות, ואפילו גזענות לשמה, בהרבה מאוד ביטויים. יש חלקים רחבים בציבור שמשתמשים בביטויים גזעניים נגד קבוצות אחרות, ובתופעה הזאת צריך להילחם, ואת התופעה הזאת צריך לדכא. לא בטוח שהדבר הזה בכלל אפשרי על-ידי חקיקה בלבד ועל-ידי הטלת עונשים של שבע ועשר ו-100 שנות מאסר. ובטח שלא לעשות את זה בדרך של הגבלת הביטוי בכך שאתה מותח מצד אחד את ההגבלות עד לצורה כזאת שאנשים יחששו גם לומר דברים שהם לגיטימיים לומר, משום שהם לא ידעו האם הם עוברים בכך עבירה, כן או לא. משני ההיבטים האלה, קיצוניות באכיפה ומחשבה שהחוק לבד יכול לסדר את הדברים, זאת לא התשובה הנכונה. אני אתייחס גם לגופם של דברים, ואני אומר עוד פעם: אני בא בדיוק מהמקום שאתה בא. אולי אני יכול להגיד את זה יותר בקלות. אני נתקל, ולא רק אני, מחקרים נתקלים בכך שבאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, בעיקר בני-נוער, יש דעות גזעניות כלפי קבוצות אוכלוסייה שלא שייכות אליהם. במיוחד בין היהודים, גישה גזענית כלפי עולים מאתיופיה, שהם שונים בגלל השוני בצבע העור. נובע מזה, לצערנו הרב, שנאת האחר, או הפחד מהאחר, או התחושה של היכולת לפגוע באחר ולהרגיש אולי קצת יותר טוב כתוצאה מכך שאתה פוגע במישהו אחר ואתה מרגיש שאתה כאילו שווה יותר. והתופעות האלה קיימות וצריך להילחם בהן, והן לא קיימות רק ברחוב היהודי, הן קיימות גם ברחוב הערבי. גם ברחוב הערבי בני-נוער, יש בהם שנאה וגזענות כפי קבוצות אחרות, והתופעות האלה צריכות להדאיג גם את מנהיגי הרחוב הערבי. עכשיו השאלה היא באמת מה עושים. אני לא באתי הנה מוכן על מנת לתת את הרצפט איך לעשות את זה, אבל זה צריך להתחיל מכך שכל אחד מאתנו, וכל אחד מאתנו מעת לעת, כולל אני עצמי, נגרר לאיזשהם ביטויים שהם לא ממין העניין והם לוקים בגזענות. אני לא רוצה לצטט פה את כלל הביטויים שנשמעים מעל הדוכן הזה. אבל מה, לנו כחברי כנסת יש חסינות, וכל מי שמפרסם את הדברים שנאמרים כאן, על הדוכן, גם הוא חסין. אז יש כאילו כאן איזשהו מצב שאנחנו אומרים:

אנחנו לא שמים לב שיש איזושהי בעיה, שאנחנו על-ידי איום בהעמדה לדין, בעוולה אזרחית וכו', מעבר למה שצריך, אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו לא משרתים את המטרה הנכונה, ובהחלט יש שלל של דברים שצריך לעשות אותם, כולל אכיפה במקרים שצריך לאכוף. חבר הכנסת מולה אמר כאן, שגם בחוק הקיים, לא אוכפים אותו כמידת הצורך. אז נשאלת השאלה מה יעזור שנחוקק חוק עוד יותר מקיף, האם זה יגרום לאכיפה. אמרתי קודם, זה לא רק עניין של אכיפה, זה גם עניין של דוגמה אישית, זה גם עניין של הערה, זה גם עניין של חינוך המחנכים במדינת ישראל, שחלק מהם בסופו של דבר אולי תורמים לתופעה הזאת, חלק מהם. אבל רובם צריכים להתגייס ביתר מרץ וביתר שאת לדחות את התופעות האלה. זו תופעה שצריך את מעצבי דעת הקהל ואת האחראים באמצעי התקשורת לשים יותר מקום בתוך סדר-היום הלאומי שלנו, וגם כל אחד מאתנו. בואו נתחיל עם כל אחד מאתנו. אני רוצה לומר לגבי התוצאה. כשאנחנו מותחים את האיסורים האלה ואנחנו קובעים, כפי שמציעה הצעת החוק, שהתביעות תוגשנה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, גם כאן יש איזושהי בעיה, שאנחנו מעבירים את הכדור במקום שבו, לצערנו הרב, יש מצב של מחלה חברתית או פגם חברתי. כי אני רוצה לומר, בצד ההלקאה העצמית, אנחנו מכירים גם את המציאות במדינות אחרות, ובמיוחד במדינות שבהן יש עימותים על רקעים שונים בין אוכלוסיות וקבוצות אוכלוסייה שונות. הם מזוהים שם גם עם תופעות כאלו. זה לא מנחם אותנו, אנחנו לא צריכים להקל בזה ראש, אבל כן צריך להביא בחשבון שזאת תופעה שקיימת גם במקומות אחרים, וצריך להתמודד אתה. בהלקאה העצמית צריך לבוא ולומר: אנחנו רוצים להיות אלה שאינם נגועים ולצמצם את התופעות עד למינימום.

לבוא היום ולומר שאנחנו מקימים מצב שבו אחוזים גבוהים עוברים על החוק, אבל רק הבודדים שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט מי כן ומי לא, אני לא בטוח שזה מה שיוביל את התשועה, ואני לא בטוח שזה דבר כל כך דמוקרטי ונכון לעשות אותו, להפקיד את ההכרעה בסופו של דבר, למרות שהוא מקבל הכרעה לגבי הגשת כתבי האישום בכל תיק ותיק, בעצם הפתיחה בחקירה והטיפול המשטרתי בעניין.

אני רוצה לדבר על העניין של התביעה האזרחית והעברת הנושא לחוק הנזיקין, לעוולה האזרחית. אחת ההצעות שאתם מציעים כאן, חבר הכנסת מולה, אני אגיד עוד הערה אחת. הייתי חבר כנסת והייתי שותף לדיונים עוד בתקופת החוק שקבע כעבירה את ההסתה לגזענות, ושם נעשתה הבחנה בין הגזענות כמושג לבין הסתה לגזענות. ושם הוחלט ללכת לא על העניין של גזענות, אלא העניין של פעולה שיש בה הסתה לגזענות. אתם רוצים להרחיב ואתם רוצים לקבוע שבסופו של דבר הדבר הזה יהווה גם עוולה אזרחית. אני רוצה להסב את תשומת לבך, שחוק לשון הרע הקיים היום, שהוא כלי,

שלשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו,

ובתיקון נוסף שהכניסו בחוק לשון הרע נאמר: לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו,

נטייתו המינית או מוגבלותו. כל המקרים האלה, שבהם אדם עושה דבר שיש בו פגיעה, הם נכללים בחוק לשון הרע. אבל הכי חשוב בקשר להצעה שלכם, שזה יהיה חלק מעוולות אזרחיות לפי פקודת הנזיקין, אני רוצה לציין שבסעיף 7 נקבע במפורש שבפרסום לשון הרע לאדם או יותר, זולת הנפגע, תהא עוולה אזרחית. כלומר, המגמה שאתה מציע כאן בחקיקה, להפוך את הדברים האלה לעוולה אזרחית, הם קיימים כבר בחוק ואין בהם צורך.

אני רוצה לסכם את דברי ולומר כך: הצעת החוק והכיוון שאליה היא חותרת הם ראויים וברוכים. האמצעים שהיא מבקשת ליישם מתעלמים מהמורכבות של הפתרונות הדמוקרטיים, ואני מניח שבעניין הזה אין בינינו חילוקי דעות. אנחנו לא רוצים לעודד גזענות, אבל אנחנו גם לא רוצים לפגוע בחופש הביטוי במדינת ישראל.

תודה רבה לך, כבוד השר מיכאל איתן, בשם שר המשפטים. למציעים יש זכות תגובה. חברת הכנסת אורית זוארץ תגיב כאחד המציעים. בבקשה, חברת הכנסת זוארץ, שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, כבוד השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני חוזרת על דברי ראש הממשלה שאמר: דבר ברור, דבר דוגרי. אז בואו תדברו ברור ודוגרי. מטרת החוק הזה להסדיר סוגיה חברתית שקובעת אמות מידה לתופעות חברתיות קשות ולגזענות שלוחת רסן, ואני רוצה להדגים לכם באופן אישי. כבוד היושבת-ראש, ועדת הפסגה שם מאוד מפריעה לי. חברים בספסלי הקואליציה. חבר הכנסת כץ. ואני מבקשת לעצור את השעון, כי, אני אעצור לך. חבר הכנסת כץ,

חבר הכנסת רותם. משאר החברים אני מבקשת,

הוא היה פשוט עם הגב אל המציעים. אז אנחנו נבקש, חבר הכנסת רותם מפנה

אנחנו נמשיך עכשיו. מספיק שקט לך, חברת הכנסת זוארץ? אי-אפשר לנהל ככה דיון בהמולה הזאת. לפני שנה פניתי ליועץ המשפטי לממשלה וביקשתי, בעקבות קריאת הרבנים החד-משמעית להחרים אזרחים ערבים ולא להשכיר להם דירות, ואני מדברת על הנחיצות ועל האקוטיות של החוק הזה, 50 רבנים או למעלה מהם, רבני ערים, שמקבלים את שכרם מהרשות המקומית, קראו לא להשכיר דירות וקראו לפעולות נגד האוכלוסייה הערבית בישראל, וזו רק דוגמה קטנה לתופעות הגזענות הקשות בחברה הישראלית. ביקשתי לפתוח בחקירה, בחשד להסתה, נגד הרבנים, ושנה לאחר מכן, רק השבוע, קיבלתי תשובה, וברשותך, אני אשמח להקריא חלקים מהתשובה. החלק הראשון אומר שנעשתה בחינה מעמיקה, ואין מקום לפתיחה בחקירה פלילית בגין פסק הלכה. נעשה פה שימוש ציני בדת ובפסקי הלכה על מנת להסית נגד אזרחים במדינת ישראל, והוא מתייחס למסמך שמכונה "מכתב הרבנים". ובסיכום הדברים כותב המשנה לפרקליט המדינה, שי ניצן, שסבור היועץ כי יקשה להוכיח שפסק ההלכה האמור פורסם מתוך מטרה להסית לגזענות. אני לא מאמינה שמישהו מכם חושב שמטרת מכתב הרבנים היתה לחבק את המיעוט הערבי שחי בקרבנו, כנדרש על-פי חוק.

מבחינת הדברים עולה כי ההגנה שמעניק החוק לגבי פרסום ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה, או שמירה על פולחן דתי לחוק העונשין, עשויה לעמוד לרבנים בהקשר פרסום פסק ההלכה. ואני מדברת כאן על ניצול ציני של ההלכה ושל הדת על מנת להסית נגד קבוצות בחברה הישראלית, מכתב ממשנה לפרקליט המדינה. ושלישית, עמדתי היא, כשמדובר בפסק הלכה יש להימנע במידת האפשר מהליכים פליליים, אלא אם מדובר במקרים חמורים במיוחד, כגון פסקי הלכה המתירים פגיעה פיזית בציבור על רקע גזעני, או בהתקיים נסיבות מחמירות אחרות המצדיקות פתיחה בחקירה. ולכן אני אומרת קובעת פטור לגבי דת. ולכן אני אומרת, יש כאן בעיה חמורה, שגורמים קיצוניים משתמשים בדת על מנת לפגוע באזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לך. מילת סיכום. מרבית האזרחים הדתיים במדינת ישראל, מרבית הרבנים, מוקיעים ויוצאים נגד התופעות האלה. אבל התופעות קיימות, וזו רק דוגמה אחת למה הצעת החוק הזו נחוצה. אנחנו מבקשים מכם לאשר אותה ולהצביע בקריאה הטרומית, ואנחנו נשמח לקבל את כל ההסתייגויות שלכם. וזו דוגמה חיה משולחנה של הממשלה. תודה רבה לך, חברת הכנסת אורית זוארץ. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי תאגיד, התשע"ב 2011. הצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי

התשע"ב 2011,

אנחנו עוברים לתוצאות: בעד, 24,

35. אני קובעת שהצעת חוק איסור פרסום גזעני, הסתה לגזענות ורישום גזעני במסמכי תאגיד, התשע"ב 2011, לא עברה את הקריאה הטרומית. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת החוק הבאה היא הצעת חוק זיכרון השואה והגבורה, יד ושם (תיקון, יום ראול ולנברג וחסידי אומות העולם). תנמק את הצעת החוק חברת הכנסת מרינה סולודקין. בבקשה, חברת הכנסת סולודקין. לרשותך עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, מטרת הצעת החוק שלי ושל חברי, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, חוק זיכרון השואה והגבורה, יד ושם (תיקון, יום ראול ולנברג וחסידי אומות העולם), היא להזכיר לעם ישראל שיושב במולדתו ההיסטורית, שמאות אלפי יהודי אירופה וצפון-אפריקה ששרדו את השואה חייבים את חייהם לחסידי אומות העולם שהצילו אותם תוך כדי לקיחת סיכון עצום על עצמם ועל משפחותיהם. אבי וסבי, זיכרונם לברכה, שרדו בגטאות חמלניק ומורפה בשטח אוקראינה הכבושה רק הודות לאשה אוקראינית בשם סאשה פולישוק שהצילה אותם. כל יהודי שניצל בשואה, ניצל בזכות חסיד אומות העולם כלשהו, שהוכר או לא הוכר כחסיד. נכון להיום במוזיאון "יד ושם" רשומים שמות של יותר מ-23,000 חסידי אומות העולם. אנו מציינים את גבורתם ביום השואה והגבורה. אך אני ועמיתי חבר הכנסת מיכאל בן-ארי משוכנעים שחייב להיות יום נפרד שבו נציין את זכרם של חסידי אומות העולם ונכיר באצילותם ובגבורתם. לכן הגשנו את הצעת החוק. על-פי הצעת החוק תציין מדינת ישראל יום נפרד שיוקדש לחסידי אומות העולם ביום הולדתו של ראול ולנברג. ברצוני להזכיר לכם שראול ולנברג, דיפלומט שבדי, בן למשפחת אצולה שבדית, הציל קרוב ל-100,000 יהודי הונגריה, מספר היהודים הגבוה ביותר שחסיד אומות העולם אחד הציל בתקופת השואה. בשנת 2012 ימלאו 100 שנה מיום הולדתו. הוא נולד ב-4 באוגוסט 1912. בשנות ה-30 של המאה ה-20 הוא עבד כאן, בבנק ההולנדי בחיפה. בימי מלחמת העולם השנייה הוא יכול היה לבחור לעמוד מן הצד, כמו שבחרו רבים אחרים באותה תקופה, ולא לעשות כלום. יכול היה לחיות בשבדיה הנייטרלית בשלווה ולא להעמיד את עצמו בעין הסערה, במאמץ ההירואי להציל את שארית יהדות אירופה. גורלו של ראול ולנברג ומותו הטרגי מבטאים את תולדות המאה ה-20. כל האמת על גורלו נודעה רק שנים רבות אחרי מותו, אחרי נפילת מסך הברזל. הוא נעצר על-ידי הצבא הסובייטי ב-17 בינואר 1945. מאוחר יותר ניסה סטלין להחליפו בתשעה אזרחים סובייטים שברחו למערב באמצע שנות ה-40. כיוון שניסיון זה נכשל, הוצא ראול ולנברג להורג בכלא הסובייטי ביולי 1947. אך רבים גם היום מטילים ספק בעובדות הללו בגלל שנים רבות של הסתרה והכחשה. אני מגישה את הצעת החוק הזאת יחד עם חברי מיכאל בן-ארי זו פעם השנייה במהלך הקדנציה הנוכחית, לאחר שהגשתי אותה כבר בקדנציה הקודמת. ובפעם השנייה מחליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להתנגד להצעת החוק הזאת. אני מגישה הצעת חוק זו שוב ושוב, כי אני קוראת להתעוררות של הזיכרון הלאומי ההיסטורי שלנו. לאחר שנודע לי שמוזיאון "יד ושם", משום מה, התנגד להצעת החוק הזו, נפגשתי באופן אישי עם יו"ר "יד ושם", הרב הראשי לשעבר ורבה של תל-אביב היום, ישראל מאיר לאו. הרב לאו כבר לפני מספר שנים הגיע למסקנה שחייבים לקבוע יום נפרד לחסידי אומות העולם. לפני כמה שבועות הוא גם אמר שהכי נכון לציין יום זה ב-27 בינואר, יום השואה הבין-לאומי. כשכל העולם נזכר בקורבנות שהקריב העם היהודי בשואה,

עם ישראל במולדתו, מצדנו נביע את תודתנו לאלה שהצילו יהודים מהתופת הנאצי. לכן אני וחבר הכנסת מיכאל בן-ארי מכינים הצעת חוק חדשה שתקבע יום חסידי אומות העולם ב-27 בינואר. במקביל, תאריך זה קרוב מאוד ליום מעצרו של ראול ולנברג ליד בודפשט, 17 בינואר. אני שוב פונה אליכם, רבותי חברי הכנסת, וקוראת לכם שלא לשכוח שהשנה הבאה, שנת 2012, היא שנת ה-100 להולדתו של ראול ולנברג,

כבר העברתי מכתב רשמי אל ראש הממשלה ואל שר החוץ בבקשה לציין יום זה ברמה הממלכתית. טרם קיבלתי התשובות, אך אני מקווה מאוד שממשלת ישראל לא תנסה להתעלם מציון תאריך זה. לסיכום, אני מסכימה להפוך הצעת החוק להצעה רגילה לסדר-היום.

תודה רבה לחברת הכנסת מרינה סולודקין. לפני שנסיים את הנושא הזה, הייתי רוצה,

לדעת לאיזו ועדה היית רוצה להעביר את הנושא. מרינה, חברת הכנסת מרינה, לוועדת החינוך? לוועדת החינוך. אז אם כך, אנחנו נצביע על הצעה לסדר-היום. מי שבעד, הוא בעד להעביר את ההצעה לוועדת החינוך,

הוא בעד להסיר את זה מסדר-היום. בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים על ההצעה כהצעה לסדר-היום, להעבירה לוועדת החינוך. ההצעה להפוך את הצעת חוק זיכרון השואה והגבורה, יד ושם (תיקון, יום ראול ולנברג וחסידי אומות העולם), התשע"א 2011,

בעד, 20, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני מכריזה שהנושא עובר לוועדת החינוך כהצעה לסדר-היום. לפני שנמשיך בסדר-היום, למזכירת הכנסת יש הודעה.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראות שעה), התשע"ב 2011, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134) (החזרת תשלומי יתר), התשע"ב 2011, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135) (מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון), התשע"ב 2011. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22) (בחינת רישוי ברוקחות), התשע"ב 2011, של חבר הכנסת אריה אלדד, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ב 2011, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי הכנסת. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת זהבה גלאון ואריה אלדד בנושא: הטבח בעם הארמני.

תודה רבה לך, מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, העלאת שיעור ההנחה בתרופות לניצולי שואה), התשע"א 2011, של חברת הכנסת מרינה סולודקין.

לרשותך עשר דקות.

מרינה, ועדת שרים בעד.

יענה על ההצעה סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, ואז נדע מה החליטו בוועדת שרים. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, מטרת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, העלאת שיעור ההנחה בתרופות לניצולי שואה) חברת הכנסת מרינה סולודקין,

סגן שר הבריאות ליצמן מבקש לומר כמה מלים.

גברתי היושבת-ראש, היות שהנושא שחברת הכנסת המכובדת סולודקין מציעה הוא דבר רגיש היתה לנו תקופה קשה במשרד הבריאות, לבדוק מחדש את הנושא, בגלל השביתה, כך שהמשרד היה מגויס, אני מציע שהיא תדחה את ההצעה בחודשיים, ואנחנו נגבש עמדה סופית. אם תסכים, אז כן, אם לא, נצטרך להצביע נגד, ואני לא רוצה להגיע לזה. אני חושב שהדבר שהיא תבקש זה דבר רגיש. אני מבקש חודשיים לסכם את הנושא הזה, כי אני מתכוון אישית להתמסר לזה. בסדר, אני מסכימה. תודה רבה. תודה רבה לך, חברת הכנסת מרינה סולודקין. הצעת החוק הזו תחכה חודשיים, ואני מקווה שבעוד חודשיים כולנו נצביע בעד. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת-חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט ללימודי רפואה במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשע"ב 2011, של חבר הכנסת עפו אגבאריה ומספר חברי הכנסת. המציע, חבר הכנסת עפו אגבאריה,

אז אנחנו נעבור לנושא, רגע, אנחנו נמתין עוד דקה, ניתן צ'אנס שיקראו לחבר הכנסת עפו אגבאריה. בהחלט היה שווה לחכות. בבקשה, חבר הכנסת עפו אגבאריה, אתה מוזמן לבוא ולנמק את הצעת החוק שלך. זה הלך

בבקשה, חבר הכנסת עפו אגבאריה, לרשותך עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מעלה הצעת חוק לתשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנטים ללימודי רפואה במוסדות להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ. בעצם הצעת החוק הזאת באה לתקן איזשהו עוול מסוים שנגרם לסטודנטים שלומדים בחוץ-לארץ. יש לנו בזמן האחרון הרבה סטודנטים שלומדים בחוץ-לארץ, בעיקר רפואה. הסטודנטים האלה נוסעים לחוץ-לארץ בגלל כל מיני בעיות שבגללן הם לא יכולים להתקבל ללימודי רפואה במדינת ישראל, וזה בגלל המחסומים הקיימים באוניברסיטאות השונות. רובם כמובן בני האוכלוסיות היותר חלשות, בעיקר האוכלוסייה הערבית והאוכלוסיות האחרות הנחלשות במדינת ישראל. הסטודנטים האלה נוסעים בגלל התנאים לקבלה לאוניברסיטאות: קודם כול, יש איזושהי הגבלת גיל, והדבר השני זה המבחנים הפסיכומטריים ומצרף מו"ר וכל ההגבלות האלה. בגלל החוקים האלה, הסטודנטים האלה לא יכולים לעבור טוב ובציונים גבוהים את המכשולים האלה. הדברים האלה כמעט לא קיימים במדינות אירופה למשל. שם מתקבלים הסטודנטים, כל סטודנט שרוצה ללמוד רפואה מתקבל לשנה ראשונה. אם הוא עומד בתום השנה הראשונה בתנאים ובמבחנים במקצועות שצריך ללמוד אותם, אז הוא ממשיך. ואם הוא לא עומד בזה, אז הוא פורש. אבל הדבר הזה לא קיים. המבחן הפסיכומטרי שנעשה פה הוא מכשול גדול בעיקר לילדים, לתלמידים ולסטודנטים מהאוכלוסיות החלשות, כי רוב רובו גם מתורגם מעברית לערבית וזה כבר מכשול שזה לא בשפת האם. דבר שני, לא כולם יכולים להגיע לזה ולשלם עבור הקורסים האלה לפסיכומטרי. זה נעשה עכשיו בזמן האחרון מעין תעשייה של כסף, שמי שיש לו כסף יכול להיכנס או להיות רשום בקורסים האלה ולקבל את ההכשרה. בפעם הראשונה, לשכלל את זה בפעם השנייה,

וזה המון כסף. בדיוק, ואז זה מכשול גדול. הסטודנטים האלה נוסעים לחוץ-לארץ, למרות שהמשפחות עושות את המקסימום שאפשר לעשות כדי שהילדים שלהן ילמדו, ולאור המצוקה שאנחנו נמצאים בה, וכולנו היינו עדים לשביתת הרופאים ומה היה אחרי שביתת הרופאים, ועדים למחסור ברופאים במדינה, אז אין מענה לזה. לכן כל הבקשה היתה שהסטודנטים יקבלו שוויון. לא להפחית ממה שיש לסטודנטים הישראלים, אלא לא לשלם יותר ממה שהסטודנטים הישראלים משלמים. ככה הם משלמים יותר, בכמה שקלים לחודש יותר.

הסטודנטים האלה לא נמצאים פה, הם נמצאים בחוץ-לארץ, וחלקם לא יכולים לשלם את כל הסכום. לחלק גדול מהסטודנטים משלמות המשפחות. משלמים כל הזמן, גם בהוראת קבע. מה קורה? מה האפליה השנייה? כשהסטודנטים האלה חוזרים, הם לא יכולים לקבל שום שירות רפואי במדינת ישראל. הם צריכים לחכות שלושה חודשים, תקופת המתנה, אם הם שהו בחוץ-לארץ פחות משנה. אם הוא שהה בחוץ-לארץ יותר משנה, הוא צריך לחכות שישה חודשים, למרות שהוא שילם כל הזמן, המשפחה שלו שילמה, את דמי הביטוח הלאומי. זו באמת אפליה לא מוצדקת. אין שום הצדקה לדבר כזה.

ואם זה אזרח ישראלי, אפילו אם הוא שוהה בחוץ-לארץ, והוא משלם את דמי הביטוח הלאומי, זה כאילו הוא נמצא פה. למה הוא צריך לחכות? אם הוא חוזר והוא חלה, הוא לא יכול לגשת לרופא המשפחה שלו ולקבל את הטיפול בזמן? זה דבר באמת אבסורדי. כל הכוונה בכל החוק הזה, בעצם, זה לא חוק תקציבי, וזה גם לא חוק בשביל להפלות את הסטודנטים שלומדים רפואה מסטודנטים אחרים. אני חושב שמגיע לכל הסטודנטים, אבל למה הדגשתי את הסטודנטים שלומדים רפואה? הרוב המכריע של הסטודנטים שלומדים בחוץ-לארץ לומדים רפואה ולא לומדים מקצועות אחרים. המקצועות האחרים, יותר קל להתקבל אליהם פה במדינה, ואז אין את הבעיה החריפה הזאת. מה עוד, כשאנחנו מסתכלים על זה שבמשבר הקיים, כשאין מספיק רופאים ואין מספיק מתמחים, מדוע שהמדינה לא תעשה את האפשרות אפילו כדי לעודד את הסטודנטים שלומדים רפואה, שכשהם לומדים אפשר אולי באמת להתחשב בהם ולתת להם את האפשרות הזאת? והדבר השני, איך אפשר לקלוט אותם בחזרה? הרי כולם מדברים, ואנחנו יודעים, שהוסיפו איזה 1,000 תקנים במיוחד לפריפריה, למרות שרוב התקנים שהוספו הם לבתי-החולים ולא לפריפריה, ועל זה אולי אנחנו עוד נדבר בוועדת הבריאות, וזה יבוא. אבל איפה אתה תמצא אנשים שיאיישו את כל התקנים האלה שדיברו עליהם? במדינה מתוקנת, במדינה שבאמת עושה למען אזרחיה, אפילו אם באו סטודנטים ממקומות מסוימים שרמת ההשכלה או תוכנית הלימודים בהם קצת שונה מפה, אפשר לעשות איזשהם קורסים לתלמידים או לסטודנטים החוזרים האלה בצורה כזו שזה יהיה שווה. על זה גם כן אנחנו דיברנו רבות, כמו שאנחנו רוצים להשוות את תנאי הבחינה שלהם לאלה של הסטודנטים שלומדים במדינת ישראל, כמו שהשווינו את הבחינות של הסטודנטים שלומדים גם משפטים בחוץ-לארץ, והם עושים את אותה בחינה שעושים הסטודנטים שלומדים משפטים במדינת ישראל, או הרוקחים שיעשו את אותו המבחן, אין שום פסול, ולהיפך, שיעשו הסטודנטים שלומדים רפואה בחוץ-לארץ את אותה הבחינה שעושים הסטודנטים בישראל. אם אנחנו משווים את הדברים האלה, לא יהיה מקום לטענה שיש אפליה נגד מישהו, ובאותו זמן אף אחד לא יבקש לפטור מישהו מבחינה או להוריד את הרמה של הרפואה. כולנו רוצים רמה טובה, אבל לתת להם כאשר הם חוזרים את האפשרות לשוויון זכויות ושוויון חובות כמובן כמו לכל הסטודנטים שלומדים. בעצם, הצעת החוק היא להשוות את כל התנאים הן מבחינת התשלום, כמה הם משלמים, שלא ישלמו יותר ושישלמו אותו דבר, והן מבחינת הזמן, שכאשר הם חוזרים לארץ הם לא יצטרכו לחכות כל כך הרבה זמן כדי שתהיה להם את הזכות לקבל איזשהו טיפול רפואי. אני פשוט תוהה מדוע הדבר הזה כל כך מעוות. לצערי הרב, כשהגשתי את הצעת החוק, היא לא קיבלה תמיכת ממשלה. יכול להיות שזה בגלל שהיא באה מספסלי האופוזיציה. אז זה לא משנה מי. מה עוד, שאם זה בא, לא ידעת?

יכול להיות שזה גם בגלל שהציע את זה לא לגמרי ציוני,

ערבי. אני מקווה שאם זה בשביל כולם, וזה באמת בשביל כולם, שיתחשבו בזה ושתהיה, אני דיברתי עם השר כחלון שהוא לא נגד לבדוק את זה שוב ולתת תשובה, והוא ייתן תשובה, אבל התשובה תהיה במועד אחר. אני מאוד מקווה שהממשלה תסכים לקבל את ההצעה הזאת, לשקול אותה בצורה טובה ביותר, כך שבאמת יהיה שוויון הזדמנויות ושוויון זכויות לכל הסטודנטים, על מנת שנוכל לקלוט ואולי להכין קאדרים ורופאים לעתיד שימשיכו ויסגרו את הפער שאנחנו מדברים עליו בין הפריפריה לבין המרכז. לזה בעצם התפללנו אחרי השביתה הממושכת של הרופאים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אגבאריה. אני מבינה שאתה מסכים לתשובה והצבעה במועד אחר.

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק-יסוד: השבות. המציע הוא חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, אתה מוזמן לנמק.

גברתי היושבת-ראש, תודה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אם יש למדינת ישראל שני עמודים, מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית, יש האומרים שחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הוא העמוד הדמוקרטי המכונן של המדינה, וחוק השבות הוא העמוד היהודי המכונן את דמותה של המדינה, כי החוק הזה יותר ממה שהוא מגדיר מי זכאי לעלות למדינת ישראל מגדיר את דמותה של המדינה. החוק הזה מגדיר אותנו כמדינה יהודית, והוא החלק החשוב ביותר בהגדרה הזאת, ולכן הוא היה אחד החוקים שחוקקה מדינת ישראל בשנת תש"י, ב-1950, בתקופה שהציונות היתה באוויר ומדינת ישראל נשמה ואכלה ציונות, והוא היה מובן מאליו, ולא היה צריך הסברות ונימוקים כבדים, וגם איש לא חשב באותה עת שיש צורך לעגן אותו במשקלות של חוק-יסוד, כיוון שהיה ברור מאליו שזו דמותה של המדינה. אלא שהמדינה השתנתה ברבות השנים ומתקופות שבהן הציונות היתה מובנה מאליה. השורשים שחיברו את מנהיגי היישוב היהודי בארץ-ישראל בעבר לעם היהודי, לארץ-ישראל, לציונות, הלכו והתרופפו, ובשם הנורמליות, החתירה לנורמליות של המדינה, מדינה ככל המדינות, שאפנו להיות נורמליים גם במובנים שאנחנו לא מדינה מונעת אידיאולוגיה, אלא מדינה לרווחת כל אזרחיה וכל תושביה, מין חוזה שיש בין הטריטוריה והאזרחים. מדינת כל אזרחיה, לא? אבל כאשר מול מדינה יהודית ציונית עולה שאיפה למשהו אחר, לא מדינה יהודית, אלא אולי מדינת כל אזרחיה, מדינת כל לאומיה, מדינת השד יודע מה, או חבר הכנסת זחאלקה או חבר הכנסת טיבי יודעים מה, על כל פנים, לא מדינה יהודית, אז מתעורר מחדש הצורך לבוא ולבצר מה שב-1950, בתש"י, היה ברור מאליו, ולהפוך את העמוד היהודי המכונן של המדינה לחוק-יסוד. גם הקולות שנשמעו בשנים האחרונות לתיקונים שונים בחוק האזרחות, תיקונים שבדי עמל צריך לומר הצלחנו לעבור את משוכת בית-המשפט העליון לגביהם ברוב כמעט דחוק, כאשר התכוונו לבטל חקיקות של הכנסת בנושאי חוק ההתאזרחות או חוק האזרחות, מוכיחים שאת העמוד הזה צריך לבצר. ואנחנו עוד ממתינים להחלטה, הדברים עוד לא נסגרו, ויכול להיות שהפרצה הזאת תיהפך פתאום להיות כפתחו של אולם ותשנה את דמותה של מדינת ישראל כמדינה ציונית. ולכן יש צורך, להבנתי חיוני מאוד, דחוף מאוד, לבצר את מעמדו של חוק השבות, להפוך אותו לחוק-יסוד. אבל מה אומרים לנו? אומרים לנו שבהסכמים הקואליציוניים יש הבנה שחוקי-יסוד יכולים להשתנות או להתקבל רק בהסכמה של כל מרכיבי הקואליציה, כלומר לכל אחד מהרכיבים הללו יש זכות וטו על כל חוק-יסוד. הליצנים שבחבורה הזכירו שפעם אמרו, שגם אם יביאו את עשרת הדיברות כחוק-יסוד, לא יקבלו אותם המפלגות החרדיות, וליצני הליצנים אמרו שאם יסתפקו בתשעה מתוך עשרת הדיברות, אז אולי כן יקבלו, אבל את כל העשרה היה קושי מסוים לקבל. אבל האמירה הזאת היא מסוכנת ביותר. היא גם לא עומדת במבחן המציאות. ראינו שלפני שנתיים, כשרצו לתקן את חוק-יסוד: תקציב המדינה ולהפוך את התקציב מתקציב חד-שנתי לדו-שנתי, פתאום נמצא היתר לנגוע בחוק-יסוד ולתקן אותו ולשנות אותו. ולפיכך האיסור הזה לעסוק בחוקי-יסוד, ככל שהפכתי והפכתי בכל החומש והנביאים והכתובים, לא מצאתי שהוא כתוב שם. ואין איסור מדאורייתא או מדרבנן להפוך את חוק השבות של מדינת ישראל, לבצר אותו, להפוך אותו לחוק-יסוד. ורק החשש שמא אחרים ימצאו בכך פתח לנגוע בחוקים אחרים ויעבירו את השבת ליום שלישי, שזה ממילא יום חלש של הכנסת, ואף שנאמר בו פעמיים "כי טוב" לא כדאי להפוך אותו ליום שבת, ויש חשש שבאיזה רוב מזדמן יחליטו לבטל את השבת, החשש הזה לא באמת קיים. ותמיד אפשר יהיה להילחם על העניין העקרוני, ולא מטעמים של "חשש שמא" לפגוע בנושא שהוא באמת בלבה של מדינת ישראל, שבות עם ישראל לארצו. ולכן אינני מבין את הדחייה האוטומטית הזאת על סמך ההסכמים הקואליציוניים לבוא ולגייס קואליציה ציונית. חברי הליכוד וחברי ישראל ביתנו וחברי הבית היהודי וגם חברי מפלגות חרדיות שאינן מתנגדות לשובו של עם ישראל לארצו, בוודאי ובוודאי שהן רואות בזה זכות ומצווה, לגרום להם בשל ההסכמים הקואליציוניים להרים יד נגד חוק השבות של מדינת ישראל? מה עיקר ומה טפל? ההסכמים הקואליציוניים חשובים יותר מחוק השבות של המדינה, או שהם טפלים לה? וכאשר בוחנים עיקר מול טפל, וכבר ראינו שיש תקדים לנגיעה בחוקי-יסוד, כשהיה צריך, כשרצו מטעמי תקציב, לא מטעמים עקרוניים אידיאולוגיים ציוניים של המדינה, אלא מטעמי תקציב, מותר היה לנגוע בחוקי-יסוד של המדינה, אז מטעמי יסוד שכאלה, שאסור יהיה? זה מביש ממש. אני מבין מה היא מצוות הקואליציה החזקה על מרכיביה, אבל שמעתי בתדהמה שמפלגת העבודה לא תוכל לתמוך בחוק הזה. בתדהמה? מה קרה למפלגת העבודה? חוק השבות כבר לא מקובל עליכם? חזרה לשפיות. לקואליציה לפחות יש תירוץ קואליציוני, מה התירוץ של מפלגת העבודה? הם כבר פוסט-ציונים. לאן הגענו? מתלבטים במיקומכם בספקטרום הציוני? איך אפשר להתלבט על חוק השבות, אין התירוץ הזה של

אין לנו ברירה, הקואליציה תתפרק לנו. מה אומרת מפלגת העבודה הציונית שהקימה את המדינה, שהיא לא יכולה לתמוך בחוק השבות? מדחי אל דחי. שהחוק קיים. היא חזרה לשפיות, חזרה לשפיות. החוק קיים והחוק איננו חוק-יסוד, והוא מוטל בספק על-ידי חוקים אחרים שמכרסמים בו, ובית-המשפט תומך פעם אחרי פעם בכרסום הזה, או כמעט תומך בהם, בפעם האחרונה זה היה חמישה לעומת ארבעה, ואנחנו צריכים באמת, גם בהיעדר חוקה, לבצר את הדברים שיש לנו עליהם קונסנזוס. ואם גם זה לא קונסנזוס, אז זו באמת ההוכחה שלא בגלל הנימוק המשפטי "שהחוק קיים" מתנגדת לו האופוזיציה השמאלנית. יש לאחוז את השור בקרניו, להגיד: מפלגה כמו מרצ, מפלגה כמו מפלגת העבודה, צריכות היום לקבל החלטה אם הן נמצאות במקום שעמדה בו מדינת ישראל בראשית קיומה, בראשית שנות הקמתה, מדינה ציונית לכל דבר ועניין, והמכנה המשותף של המפלגות היה ציוני, או שמא חציתם קו, הלכתם למחוזות אחרים? אני יודע שיש מחוזות כאלה, יש מפלגות אנטי-ציוניות. אבל אתם על-פי הגדרתכם, אתם בהכרזה לא שם, אתם ציוניים, וחוק השבות הוא חוק המגדיר את מדינת ישראל כמדינה ציונית. ולכן, חברי הכנסת, אני קורא לכם באמת ובתמים לא להרים יד נגד חוק השבות. גם לא בנימוק שההסכמים הקואליציוניים אינם מתירים לנגוע בזה. יש עיקר ויש טפל. חוק השבות הוא עיקר העיקרים במדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. ישיב שר הפנים, השר אלי ישי.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זה היה נשמע באמת, כדרכו בקודש של חבר הכנסת אלדד, נאום מרתק, אבל מה לעשות שאם אנחנו מתעמקים בעקרונות החוק, הרי שהוא לא עושה דבר.

הוא לא תורם דבר, כי חוק השבות קיים, מתייחסים אליו כאילו הוא חוק-יסוד. בכל הפסיקות לאורך כל השנים האחרונות הוא כאילו חוק-יסוד, אין שום יתרון לכך שזה יהפוך להיות חוק-יסוד.

אולי להיפך. שר הפנים לשעבר, חבר הכנסת מאיר שטרית, הוא בכלל בזמנו אמר שהוא נגד חוק השבות בכלל, והוא מאשר. נכון, הצעתי לבטל. וצריך לבטל את חוק השבות, זה לא אומר אלי ישי, זה לא אומר נציג ש"ס. יפה. אומר בילסקי, שהוא היה יושב-ראש הסוכנות, והוא הזמין את שר הפנים דאז מאיר שטרית לדבר על חוק השבות, ושם מאיר שטרית, שר הפנים לשעבר, קם והודיע שצריך לבטל את חוק השבות, ונימוקיו עמו. עכשיו מפה ולכל הדרמה של הצעת חוק במסגרת חוק-יסוד, רק על מנת להפוך את זה לחוק-יסוד בלי שום טעם ועניין, אז ודאי שזה לא שייך.

יש הבדלים, חוקי תקציב וחוק-יסוד, אנחנו תומכים. חוקי-יסוד ככלל, אנחנו מתנגדים, כי יש השלכות רבות מאוד אחרי כל חוק-יסוד, קשה מאוד לעשות תיקונים כאלה ואחרים, כי כל תיקון שתרצה לעשות זה חוק-יסוד, צריך לגייס רוב, מה עוד שבמסגרת חוק-יסוד, ברוב המקרים בית-משפט קובע מה הפרשנות, ולך כמעט שאין מה לומר פה כחבר הכנסת, או גם אם היית שר או תהיה שר, הרבה מאוד לא יהיה לך מה לומר. כל הדרישה, כל ההצעה, אם היה בה איזשהו דבר דרמטי, משמעותי, שעושה סדר ועושה דברים טובים בחברה בישראל, בעם ישראל, אפשר יהיה לבחון ולבדוק, לא שהייתי מאשר חוק-יסוד סתם. חוק-יסוד ככלל אנחנו לא מאשרים, אלא אם כן באמת עשינו בדיקה יסודית, ולכן חוק תקציב זה עניין שונה לחלוטין,

מכל מקום, החוק הזה לא מוסיף מאומה. יש כאלה שבכלל רוצים לבטל את חוק השבות, ואמרתי את זה, דווקא מקדימה, אולי גם ממפלגות אחרות. אני לא אומר כרגע לבטל את חוק השבות, אבל ודאי שהעברתו למסגרת של חוק-יסוד היא לא במקומה. יש עוד נקודה או שתיים שמבקשים במסגרת החוק הזה גם לשנות, הן באמת לא משמעותיות, אבל כפי שאמרתי, הממשלה מתנגדת להצעת החוק, לא רק בגלל ההסכם הקואליציוני, חבר הכנסת אלדד, בגלל שההסכם הקואליציוני,

זה בכל ממשלות ישראל. בכל ממשלות ישראל יש הבנות בין כל המפלגות, שכל חוק-יסוד צריך את ההסכמה של כל השותפים, לא כל אחד מחברי הכנסת, כל אחת מהסיעות. ראשי הסיעות,

חמישה במספר בתוך הקואליציה, הם צריכים לקבל את ההחלטה כן או לא, איפה שכן,

שוב, בתקציב, זה משהו אחר לגמרי. במקרה הזה, זה לא עניין בכלל דתי, לא דתי. כפי שאמרתי,

מתנגד לכל חוק

כך שזה באמת לא הנקודה שמכריעה בעניין. לכן הממשלה מתנגדת להצעת החוק, ואנחנו מתנגדים להצעת החוק.

תודה רבה לך, שר הפנים אלי ישי. חבר הכנסת אריה אלדד, יש לך זכות תגובה שלוש דקות, האם תנצל אותה? בוודאי. בבקשה, חבר הכנסת אלדד, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. השר ישי, שמעתי אותך מדבר לא פעם על העובדים הזרים ואני יודע מתי אתה יודע לשכנע, ומתי אינך יודע לשכנע, והיום לא הצלחת לשכנע. לא היה שכנוע אמיתי במה שאמרת לי, ולא היה נימוק אמיתי במה שאמרת לי. אדוני ראש הממשלה, יש לי בקשה אליך, תתקזז, אל תרים ידך נגד חוק השבות. השר אביגדור ליברמן, שעלית לארץ, אל תרים ידך נגד חוק השבות.

אני יודע שאתה בעד, ובכל זאת, יש לי איזושהי הרגשה שהשתקפה בדבריו של השר ישי שהממשלה נגד. ולכן, אינני יודע לאן, מטעמים קואליציוניים, מגיעה הממשלה, לבוא ולהצביע נגד הפיכת חוק השבות ככתבו וכלשונו, ואם נפלו פגמים טכניים, אני מתחייב לשנות אותם עד הפסיק האחרון לנוסח הקיים של חוק השבות, לא פחות ולא יותר. אינני רוצה לשנות בו תג, רק שאינני רואה ממשלה ציונית במדינת ישראל מצביעה נגד חוק השבות, נגד ביצורו והפיכתו לעמוד היהודי המכונן של מדינת ישראל. לא יכול להיות שהכול אלה שיקולים קואליציוניים. זה באמת מביש למדינת ישראל, אם אנחנו מגיעים לכך שהטפל הופך לעיקר, ואנחנו מקריבים גם את חוק השבות על סמך הסכמות והבנות קואליציוניות שהיום הן באות והיום הן הולכות, ושינינו אותן בחוק התקציב, והיינו מוכנים לוותר על העיקרון של אין נוגעים בחוק-יסוד. אני קורא לכם, חברי כנסת ציוניים מצפוניים, אל תרימו יד נגד החוק הזה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אריה אלדד. ביקש שר הפנים, השר אלי ישי, לעלות ולחדד את דבריו, ואני מתירה לו זאת. בבקשה, כבוד השר. חבר הכנסת אלדד אמר שלא שכנעתי, אז ננסה לשכנע אותו. חברים, חברי הכנסת, חוק השבות היום, בית-משפט דן בו ומתייחס אליו כאילו הוא באמת חוק-יסוד לכל דבר.

כפי שאמרתי, חברי כנסת שסבורים, ולא מש"ס, מקדימה, מאיר שטרית טוען שצריך לבטל לגמרי את חוק השבות. כל הבקשה להפוך אותו לחוק-יסוד, הוא רק יסרבל את היכולות של ממשלות ישראל ושל כנסת ישראל נגד, יסרבל את היכולת והסמכויות של שרים. שר הפנים היום, במפלגה כזאת או ממפלגה אחרת, בצורה ברורה, לא קשור לנושא דתי או אחר.

שמאיר שטרית כשר הפנים לשעבר התנגד לגמרי והיה בעד לבטל את כל חוק השבות. כך שנהפוך את זה עכשיו להרמת יד, פנייה לאביגדור ליברמן ולראש הממשלה, ולכולם, ולהפוך את זה לאיזשהו issue מי נגד חוק השבות, מי בעד חוק השבות, זה פשוט מגוחך. סליחה שאני אומר לך, למרות הכול, אותך אני מניח שלא הצלחתי לשכנע, אבל הממשלה מתנגדת לא רק בגלל הסכם קואליציוני, מה יהיה, מה יקרה, או מתי יאפשרו להביא חוק-יסוד או לא, אלא במהות, בלי שום קשר כרגע להסכם קואליציוני, הדבר מיותר לחלוטין.

תודה רבה לך, אדוני כבוד שר הפנים. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק-יסוד: השבות, של חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, עוברים להצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק-יסוד: השבות נתקבלה.

בעד, 10, מתנגדים, 36. אני קובעת שהצעת חוק-יסוד:

של חבר הכנסת אריה אלדד, לא עברה את הקריאה הטרומית. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) אזורי רישום לנישואין של בני-זוג), של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום וקבוצת חברי הכנסת. ההנמקה היתה כבר, והיום תשובה והצבעה. ישיב בשם הממשלה השר מיכאל איתן בשם שר המשפטים. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שעליה התבקשתי להשיב בשם שר המשפטים, מבקשת לתקן את פקודת הנישואין והגירושין (רישום), כך שבני-זוג יהודים יוכלו להירשם לנישואין בכל לשכת רבנות מוסמכת. על-פי נוהלי הרבנות הראשית כפי שהם חלים היום, בני-זוג שמבקשים להירשם לנישואין יכולים לעשות זאת או במקום המגורים של אחד מבני-הזוג, או ברשות המקומית שבה הם עתידים להינשא. על-פי ההצעה שמביאים לנו חברי הכנסת פאינה קירשנבאום, זאב אלקין, איתן כבל ועינת וילף, יוכלו בני-הזוג להירשם לנישואין בכל מקום בארץ שבו יחפצו, שבו קיימים רשמי נישואין. בשנים האחרונות אירע לא אחת כי בשל מדיניות הלכתית מחמירה של רבני ערים, שהם הגורם המוסמך בדרך כלל לרשום לנישואים בתחום כהונתם, הם סירבו לרשום בני-זוג באופן עקרוני, וזאת בעוד שבעת ובעונה אחת רבני ערים אחרים נוקטים גישה הלכתית מקלה ורושמים בני זוג, אותם בני-זוג יכלו היו להירשם אצלם לנישואים בנקל. דוגמה לאחד הכשלים המובהקים והשכיחים ביותר הינה בתחום הגיור: ישנם רבני עיר שמסרבים, בנסיבות שונות, לרשום בני-זוג שאחד מהם עבר הליכי גיור, בעוד רבני ערים אחרים סבורים כי מבחינה הלכתית גרים אלו הינם יהודים לכל דבר ועניין ובשל כך אין כל מניעה לרושמם לנישואין. בהמשך להליכים שהתנהלו בבתי-המשפט בסוגיה הזו, ואני מניח שרוב חברי הכנסת ורבים בציבור ערים לה ועוקבים אחר דרכיה של הפרשה הזו, ודרכיו הפתלתלות והנפלאות של השינוי שהיא מגלמת בתוכה, וכדי לתת פתרון לקושי האמור, הסמיכה הרבנות הראשית כפתרון קודם למה שמוצע כאן, רושמי נישואים שיהיו רשאים לרשום לנישואים מתגיירים בכל מקום בארץ. עם זאת, מה שקרה בפועל הוא שהפתרון הזה אינו מספק ואינו נותן מענה משום שהוא תלוי, בדרך יישומו, בהחלטות של המועצות הדתיות, שלפעמים מערימות קשיים. לרב רושם הנישואים מוקנה שיקול דעת הלכתי, וכאשר הוא מסרב לרשום לנישואים על בסיס גישה הלכתית כזו או אחרת, יקשה לכפות עליו עמדה הלכתית אחרת, שהן שתיהן עמדות הלכתיות שאנחנו מכירים אותן כמוכרות ומקובלות בעולם הזה ששמו העולם היהודי. על מנת ליתן מענה למצב שבו קיימת שונות בין הכרעות של רבנים בהיבט של הגישה ההלכתית שהם נוקטים, קובעת הצעת החוק חופש בחירה לבני-הזוג לגשת לכל רושם נישואים שהוסמך לכך, ועל-ידי זה אנחנו חושבים שההצעה שמציעים חברי הכנסת יכולה להביא לפתרון רחב יותר לבעיות שונות שקשורות היום במכשולים,

קשיים של זוגות להינשא, וכל זאת מבלי לפגוע בסמכותם של רבנים. אנחנו מבקשים גם לציין שחבר הכנסת עתניאל שנלר, שמעיף בי מבט, ואני רואה אותו כולו קשוב ומחכה לבחון אם אנחנו נזכיר גם את הצעתו,

מחוקקים תרבה חוכמה ודעת ורווחה לעם ישראל, במקרה הזה. הציע גם הוא הצעת, למה לא דנתם, שלי ביום ראשון? אני מחליף את שר המשפטים, כפי שאתה מבין. אז אני התמקדתי בהבנת התוכן לגופו. לגבי ההיערכויות הפוליטיות, אני קורא מה שהכתיבו לי וההכתבה היתה עתניאל שנלר. אז אני קורא את מה שהכתיבו לי. אם אני מקפח, אם אני מקפח את חבר הכנסת מולה, שהגיש הצעה דומה, יחד עם, עם דוד רותם, אז אני מזכיר גם את ההצעה שלהם. בכל אופן, ההצעה של חבר הכנסת שנלר קובעת גם היא הסדר דומה ביחס לרושמי הנישואים. לאור האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק, וכל זאת בתנאי שהמציעים יתחייבו להמשך התיאום עם משרד המשפטים והמשרד לשירותי דת. אני מבין מהמציעים שאכן כך הם פני הדברים. דרך אגב, הזכרתי את זאב אלקין כאחד המציעים, חבר הכנסת זאב אלקין, האם אתה מתחייב בשם המציעים שהם יעמדו בסיכום שלפיו כל התקדמות תהיה מותנית בהידברות עם המשרד לשירותי דת ועם משרד המשפטים? חבר הכנסת אלקין.

תודה רבה, ואני מבקש מהכנסת לקבל את הצעת החוק. תודה רבה לך, השר מיכאל איתן, בשם שר המשפטים. על-פי התקנון, סעיף מס' 77(ו), יכול לבקש שר נוסף מהממשלה להביע דעתו, אם חבר הכנסת המציע מסכים לכך. פנינו לחברת הכנסת המציעה פניה קירשנבאום והיא הסכימה, ולכן אני מזמינה את השר יעקב מרגי לעלות ולנמק הנמקה נוספת, אבל לרשותו יעמדו עד חמש דקות.

גפני, חבר הכנסת גפני התבקש כבר להביע את הבקשה להסרה, ויש אפשרות אחת. ומייד לאחריו תעלה חברת הכנסת פניה קירשנבאום, היא תבחר בכך להשיב. בינתיים, עמדת הממשלה היא לתמוך. בבקשה, השר יעקב מרגי, חמש דקות.

נעשה פה מעשה שלא ייעשה על-ידי מזכירות הממשלה, כי הצעת החוק הזו היתה צריכה להיות מוצגת על-ידי, לא שר המשפטים ולא ידידי ומכובדי השר בני בגין שהיה אמור להחליף את שר המשפטים, ומיקי איתן שהציג את זה במקום השר בגין. תרשה לי פעם אחת לא להתייחס אליך,

כי אני מדבר באמצע. אתה מפריע לי לדבר.

לגמרי מקרי, אני חושב שנעשה מעשה, זה לא מקרי. לא ייתכן ששר שלא בקי בנושא רישום הנישואים או במציאות הקיימת יכין את ההצגה לכנסת. זה גם לא נכון, לא אתי ולא מכובד. אני חייב לומר, הציג, בנתונים שהכינו לשר מיקי איתן.

צצה בעיה שמספר רבנים מצומצם ושולי סירבו לרשום זוגות כשאחד מבני-הזוג עבר תהליך גיור, כזה או אחר. הראשון לציון נתן הנחיה חד-משמעית: רב שיסרב לרשום

כשאחד מבני-הזוג או שניהם עברו תהליך גיור, הוא יאציל את הסמכות לרב אחר. הבעיה נפתרה. אלא שנוצר פה צורך של ארגון מסוים וצורך של מפלגות לעשות על זה הון פוליטי. ואני מבין, זה דבר שכביכול החברה החילונית, מלעיטים אותה בנתונים שהם לא, אין בעיה. מי שרוצה לפתור בעיה, אז אני מודיע לכנסת, מודיע לפרוטוקול ומודיע לציבור הרחב: אין בעיה. היום בכל הרבנויות מקבלים ורושמים זוגות שעברו הליך גיור. זה לא נכון לומר את זה. ואם יש רב כזה או אחר, הרבנות הפקיעה את הסמכות הזו ממנו, ונתנה את זה לרב אחר, לרשום את, היה קמפיין, היה הד תקשורתי, היה מסע ציבורי בנושא הזה, נולדה הצעת החוק. אנחנו, כפי שהודענו גם בוועדת השרים לענייני חקיקה, ואני כשר לשירותי הדת, שאמון ליישם את זה בסוף, אמרנו שיש בהליך החקיקה בכנסת הצעת חוק של עתניאל שנלר, שמשיגה במהות את אותה המטרה, פותחת את אזורי רישום הנישואים, וגם היא לנו למצער, כי אמרתי שאין בעיה, אבל הבנו שיש צורך להרגיע את הציבור ואת הצורך שכל מפלגה תיקח את הקרדיט שלה בקטע הזה. ויש גורמים שלא רוצים את הדו-קיום ואת קיומו של הממסד הדתי בכלל במדינת ישראל, שמשקיעים גם הון עתק כדי להריץ את הקמפיין הזה.

אנחנו, למצער,

מריצים את הצעת החוק הזו של עתני שנלר, שפותחת את אזורי הרישום, שהיא כבר בהליך מתקדם, מתקדם לקריאה ראשונה. גברתי, אני חייב לומר את זה גם לחברי הכנסת. החוק של עתניאל שנלר במהות פותח את אזורי הרישום. החוק של עתני שנלר, גם יש בו שכל, כי לא ייתכן שיבואו ויביאו בהצעת חוק שורה אחת: פתח את אזורי רישום הנישואים. ואז אני, אשה או גבר, יכולים להופיע בבוקר ברבנות בקצרין לפתוח תיק, בשעה 10:00 בקריית-ים לפתוח תיק, ב-12:00 בתל-אביב לפתוח תיק,

ובערב באילת לפתוח תיק, ואין מי שיודע על כך. אתם יודעים את זה? בא עתני שנלר, סליחה, אל תפריע לי. מחשב, מה הבעיה, לא יכול להיות דבר כזה, אנחנו סיכמנו כבר בדיון הקודם שאתה מבין בכול ויודע הכול. הרי הבנו, סיכמנו שאתה יודע הכול,

אני לועג לאינטליגנציה שאתה משדר,

אני לועג לאינטליגנציה שאתה משדר. חבר הכנסת שלמה מולה.

החוק של שנלר, אף אחד לא יכול לחשוד בשנלר שהוא שטחי או רדוד או מחפף. הולכים לעשות את זה בשום שכל, סוף-סוף עם מאגר ארצי, עם תוכנת רישום אחידה לכל הארץ, עם ממשק למשרד.

ריצת האמוק הזו לרצות איזה גוף כזה או אחר, אני מצטער על כך שמזכירות הממשלה שיתפה פעולה בקטע הזה, וצריך שבדוכן הזה לפחות, ייאמרו בו דברים נכונים.

תודה רבה לך, השר לשירותי דת, השר יעקב מרגי. ומאחר שאנחנו התחלנו פה תקדים קודם, אני אמשיך פה את הסדר. ביקש השר מיכאל איתן, בדיוק כפי שעשה זאת לפניו שר הפנים אליהו ישי, להגיב. יש לך דקה, בבקשה, כדי להסביר את העניין. בבקשה, חבר הכנסת איתן, לרשותך דקה. אדוני השר המופקד על ענייני הדתות, השר מרגי, אני רציתי לבקש לחצי דקה את רשות הדיבור. נקודה ראשונה, מאחר שהעניין נוגע לנושא משרדך, אין ספק שראוי היה, וטוב שנטלת את רשות הדיבור ומסרת הבהרה.

אני הייתי בטוח מלכתחילה שהדבר נעשה גם על דעתך משום שאתה בישיבת ועדת השרים הבעת את העמדה שאינך מתנגד ושהדבר הזה ייפתר, לכן חשבתי שאין כאן בעיה.

בסופו של דבר אנחנו מאוחדים ומלוכדים בצורך לבצע איזושהי מזיגה של שינוי שיביא לפתרון, ועל כך אין חילוקי דעות. אז טובים השניים מן האחד, ואני אומר את הדברים האלה,

גם בשמו של שר המשפטים, שבטח לא התכוון לפגוע בכבודך. אם כך, טובים השלושה. יש פה בקשה להסרה, על-פי התקנון, של חבר הכנסת גפני, ולרשותו יעמדו שלוש דקות. מייד לאחר מכן תוכל חברת הכנסת המציעה, פניה קירשנבאום, לעלות ולהגיב, גם כן שלוש דקות. בבקשה. חבר הכנסת גפני, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה,

חברי כנסת, השר מרגי, השר מיכאל איתן הוא אדם עדין, אז הוא אמר שבאמת היה ראוי וכו'. לא נתנו לך להשיב בכוונה. כל החוק הוא שונה, ואני נמצא הרבה שנים בכנסת. לא היה מעולם חוק שאומר שהרישום של הפקידים במשרד הפנים,

או של המשרד להגנת הסביבה בחקיקה, שיהיה אפשר להירשם בכל מיני מקומות. כמו שאמרת, נכון: בבוקר יירשם במקום אחד, בצהריים יירשם במקום שני, בערב יירשם במקום שלישי, ומי משיב,

יש מחשב, לא שמעת על זה? אני תיכף אדבר עם קדימה.

מה שקורה כאן זה משהו אחר לחלוטין. יש שאלה יסודית, והשר מיכאל איתן, ברוב הגינותו, אמר את זה.

שהיא חברת כנסת מצוינת ואני מאוד משבח אותה,

היא נזהרה, כאשר היא כתבה את דברי ההסבר לכתוב דברים טכניים בדברי ההסבר, כדי לא להדליק את הנורות האמיתיות לגבי החוק הזה. יש שאלה מרכזית: האם הנושא של חוק נישואים וגירושים, כל מה שנלווה לעניין הזה, האם אנחנו שומרים עליו, האם הוא חוק שאנחנו מקלים בו, האם הוא חוק שאנחנו אומרים שיהיה איזה רב מקל באיזשהו מקום בארץ, בעין-כמונים, ויגידו לכולם: תלכו לשם. האם אנחנו נעשה את זה גם עם פקיד במשרד הפנים, נגיד: תשמע, יושב באיזה עיר בארץ פקיד של משרד הפנים, הוא לא שם לב אם אתה עולה חדש או לא עולה חדש, הוא לא בודק את הדברים, תלכו כולכם להירשם אצלו. האם יבוא דבר כזה בחקיקה? מה שנוגע לחוק הזה, משתבשים סדרי מינהל תקין, משתבשות הלכות דמוקרטיה, משתבש שלטון,

אתה מתפלא על זה שלא נתנו לך להשיב? הרי מה היית משיב? מה שאמרת קודם. הם לא רצו שתשיב, בגלל שהם באים והם רוצים לשנות לחלוטין את כל העניין הזה. אני לא רוצה לדבר על דברים טכניים. הרי הכול בנוי על מועצות דתיות. המשמעות של העניין היא שאם ימצאו איזה רב וכולם ישלחו לשם, איזה רבני "צהר", למשל, ישלמו שם את האגרות, המועצות הדתיות יתמוטטו, אתה לא תקבל כסף בשביל להחזיק אותן. אני לא מבין אותך, אתה, השר המופקד על זה, איך לא הפכת פה את השולחן? איך תנהל את שירותי הדת? איך, אם החוק הזה עובר בקריאה שנייה ושלישית? איך נשב כולנו בקואליציה? כמה זמן יש לי עוד?

25 שניות קדימה.

אני מודיע לכם, שלא תהיה אפילו טעות של מילימטר, אדוני ראש הממשלה, אם אנחנו היינו בקואליציה עם קדימה, החוק הזה לא היה עובר. שלא תהיה טעות, היה עובר החוק שעבר אצלם, שלא צריך ללמוד לימודי ליבה בישיבות קטנות. עבר החוק של מרגי על הרשויות המקומיות, על החינוך החרדי,

נגמרו ה-20 שניות.

ציפי לבני היתה נותנת, ציפי לבני היתה נותנת להעביר חוק כזה אם אנחנו היינו בקואליציה?

רק לכם אין תרבות שלטון.

תחזור על זה אני חושבת שחברת הכנסת לבני תודה לך מאוד על השירות שלך לקראת הבחירות הבאות. בבקשה, חברת הכנסת קירשנבאום, לרשותך שלוש דקות. יש את זה בהקלטה. עוד אפשר להשתמש בזה במערכת בחירות. בבקשה, חברת הכנסת קירשנבאום, לרשותך שלוש דקות. ערב טוב לכולם, כבוד ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, קודם כול, אני לא מבינה. אנחנו חיים במאה ה-21, תודה לאל, עם מערכת מקוונת. יש לנו מע"מ מקוון, יש לנו מכסים.

המועצות הדתיות לא מקוונות? אז קודם כול, תשקיע בזה את מרצך, וכשכל המערכת תהיה עם בסיס נתונים אחד, לא ניתן יהיה להירשם לא בצפון ולא בדרום, תהיה אפשרות הרשמה אחת. דבר שני, לגבי החוק של עתניאל שנלר, שאני מעריכה אותו מאוד תעשו את זה קודם במשרד הפנים, הרי יש לכם מערכת מקוונת, אני מסכימה אתך, אבל כשאנחנו נהיה, למה התחלת בזה? חבר הכנסת גפני, היו לך שלוש דקות לרשותך, אז בוא תכבד את המציעה ותן לה לומר את דבריה.

אני בטוחה, אני שמעתי היום שהחוק של עתניאל שנלר מתקדם ואני מאוד שמחה, אבל מעניין שעד שלא הגשתי חוק, החוק הזה היה תקוע ולא התקדם לשום מקום. אני מקווה שהחוק הזה יביא תועלת להרבה זוגות צעירים שיוכלו להינשא, שלא יצטרכו להיתקע בגלל גיור כזה או אחר, ימצאו יד מכוונת, ימצאו רב שידריך אותם בחיים היהודיים הבוגרים שלהם, שילווה אותם לאורך כל החיים, בחתונות,

בר-מצוות, ויהיו אזרחים שווים לכל דבר במדינת ישראל. ואני מבקשת מכל הבית להצביע בעד החוק.

תודה רבה לך, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, וברגע שתגיעי למקומך אנחנו גם נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני-זוג), התשע"ב 2011,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 עוברים להצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני-זוג), התשע"ב 2011, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. ועדת חוקה. ועדת זכויות הילד. ונעבור לתוצאות: בעד, 57, 15 מתנגדים. אני קובעת שהצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני-זוג), התשע"ב 2011, עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הכנסת,

קראו פה ועדות נוספות, ומאחר שזהו התקנון,

לא הצגתי את החוק הזה, מה פתאום.

אני נותנת לך עשר דקות, אבל נעריך מאוד אם תקצר. בסדר, אני אשתדל לקצר.

גברתי היושבת-ראש, חברי ממשלת ישראל, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להציג בפניכם הצעת חוק מאוד חשובה, שבאה לפתור סוגיה שהיא סוגיה לא פשוטה, של עובדי הוראה במדינת ישראל. נמצא כאן אתנו גם שר החינוך, שמכיר היטב את הסוגיה הלא-פשוטה שמערכת החינוך, רק רגע. חברים, אני מבקשת שקט באולם. יש פה חבר כנסת שמציע הצעת חוק, בואו נכבד אותו כמו שהיינו רוצים שיכבדו אותנו. קצת שקט מאוד יעזור פה.

שמערכת החינוך מתמודדת אתה, וזה אותם המורים שנמצאים היום במערכת, והיא צריכה לשמור עליהם שלא יצאו למגזרים פרטיים או למגזרים שאין להם קשר להוראה, ומצד שני לעודד אנשים שיש להם ניסיון להיכנס למערכת הזאת. הצעת חוק זו באה לעודד מורים שמגיעים עם ותק, וותק לא קטן, ממדינות שונות בעולם כעולים למדינת ישראל, ומציבה בפניהם אפשרות

או להישאר במקצוע ההוראה או ללכת לשוק הפרטי וכמובן לקבל משכורת הרבה יותר גבוהה. הצעת החוק הזאת באה להילחם באפליה שנוצרה, אפליה לא פשוטה, שהקולגות שלהם,

מאותם המקצועות וצברו ותק כאן בישראל, מול אותם אנשים שבאים ונמצאים במערכת ויש להם ותק.

מה הייתם בוחרים כאשר המורה עומד מול הילדים של אזרחי מדינת ישראל, עם ניסיון של עשור בהוראה במקצועות שהם מקצועות מאוד חשובים לנו כמדינה, למול אותו אדם שהוא חשוב למערכת, צעיר שמגיע ממערכת הכשרת המורים, אבל עדיין מגיע ללא ניסיון. כמובן היינו מעדיפים שילדי ישראל יקבלו חינוך מאותם אנשים שיש להם ניסיון, שהגיעו במטרה ללמד בארץ, יודעים לעשות את זה היטב ויודעים להביא הישגים. אבל הבעיה היא שכאשר הם מגיעים לגיל שהם כבר קרובים לפנסיה, אז גם הפנסיה שלהם מאוד נמוכה, כי הם לא הצליחו לצבור. המשכורת שלהם לא היתה גבוהה כי עד שהם הגיעו למספר הנקודות שבו השכר שלהם בעצם מקביל לשכר של הקולגות שלהם באותו ותק, אפילו את הבונוס הזה של קרוב ל-60% מהמשכורת, שהם צריכים לקבל אחרי 25 שנה בתחום, הם לא יכולים לקבל. אני מאמין שאם החוק הזה יעבור, קודם כול זה יעודד עולים שיש להם ניסיון להיכנס למערכת החינוך. זה ישמור עליהם. אם רק מסתכלים על המדעים המדויקים, על הוראת מתמטיקה, לפי נתונים שהוצגו בוועדת החינוך, 30% מהמורים שהיום מלמדים מתמטיקה בתיכוניים, הם עולים. רבותי, תחשבו על אדם, עולה ממדינה כזאת או אחרת, שיש לו ניסיון, עם תואר שני במתמטיקה, חוטפים אותו לחברות היי-טק, ומערכת החינוך מאבדת אנשים שיכולים להיות המובילים בתחום.

ל-60% שמלמדים היום בתיכונים אין להם השכלה מתאימה ללימודי המתמטיקה ולשאר המדעים המדויקים, גם בפיזיקה וגם בכימיה. אז אם יש היום אפשרות לשמור על המורים האלה בתוך המערכת, לעודד אותם להיכנס, לתת להם את המינימום של המינימום שהקולגות שלהם מקבלים, אז אני חושב שזה דבר נכון לעשות. יחד אתי יזמה גם חברת הכנסת מרינה סולודקין

אדוני שר האוצר, אדוני שר האוצר, אני יודע עד כמה החוק הזה, אני יודע עד כמה הנושא הזה מורכב. אני מבטיח לך שהחוק הזה לא יקודם ללא הסכמה של המשרד שלך. אני יודע עד כמה זה מורכב לקדם הצעת חוק כזאת, שיש לה גם השלכות רוחב. אנחנו מכירים השלכות רוחב.

כאיש שבא ממערכת החינוך ומכיר את מערכת החינוך, אתה יודע עד כמה המערכת הזאת זקוקה לעידוד ועד כמה אנשים שעולים היום לישראל, עם העלייה הקטנה הזאת, כמה שאנחנו מצליחים להעלות את האנשים שבאים עם הניסיון, עם ההשכלה, שיקבלו לפחות את המינימום שבמינימום, כמו שהקולגות שלהם בתחום מקבלים. אני רוצה להודות גם ליושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אילטוב, על כך שהצליח לקדם את העניין הזה בישיבת הקואליציה האחרונה ולהביא הסכמה של סיעות הקואליציה לתמוך בחוק הזה,

ליושב-ראש הקואליציה על כך שתמך וקידם בעצם את ההסדר; כמובן לראש הממשלה שראה לנכון עוד מזמן, כשהחוק עבר ועדת שרים לחקיקה, להביע את תמיכתו בנושא החשוב הזה. בסופו של דבר נמצא מנגנון שיענה לסוגיה הזאת, אם זה בחוק או בכל דרך אחרת. רבותי, אני רוצה להגיד לכם, וזה גם לפרוטוקול: אני לא מחפש קרדיט, אני לא מחפש את כמות החקיקה כדי להצהיר בעיתון שהעברתי כך וכך חוקים. אני מחפש פתרון לאותם מורים עולים שהיום נמצאים בישראל ולאותם מורים שרוצים להגיע לישראל, כדי שלפחות את המינימום שהם אמורים לקבל, כמו שהקולגות שלהם מקבלים, הם יקבלו, כמו כל דבר ועניין. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלכס מילר, המציע. לפני שיעלה סגן שר האוצר יצחק כהן כדי להשיב, אני רק אתקן טעות כפי שהתבקשתי: ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו הצביע בטעות נגד הצעת החוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני-זוג), והוא ביקש לתקן את זה ולהביע שהוא רצה להצביע בעד. אנחנו אומרים את זה לפרוטוקול אך לא משנים.

אפשר להיות ציניים, אבל כולנו לפעמים לוחצים פעם כזאת או אחרת בטעות. לפרוטוקול נאמר, הוא גם הודיע על כך, ולכן אנחנו חוזרים על הדברים. כעת לנושא שלנו. בבקשה, סגן שר האוצר

כן, גברתי, תודה רבה. חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, של חבר הכנסת אלכס מילר, ואני שמעתי פה את מה שהוא הצהיר לפרוטוקול,

שאתה לא מתקדם עם הצעת החוק הזאת אלא בהסכמה, לא בהתייעצות, בהסכמה של משרד האוצר ושר האוצר. אמרתי את זה.

הצעת החוק מבקשת לאפשר,

הצעת החוק מבקשת לאפשר לעובדי הוראה אשר עלו לישראל לאחר שצברו ותק הוראה בארץ מוצאם, אותך זה צריך לעניין, המורה דליה, לאפשר להם ליהנות ממענק יובל בדומה לעמיתיהם אשר צברו את כל שנות הוותק שלהם בעבודת הוראה בישראל, לצורך חישוב מענק היובל. בהתאם לכך מוצע כי ותק ההוראה אשר צברו עובדי הוראה בעבודתם בארצות מוצאם, יובא בחשבון בחישוב זכותם למענק יובל. רכיב מענק היובל הוא מסוג הרכיבים אשר באופן מסורתי נתונים למשא-ומתן קיבוצי ושייכים במובהק לתחום יחסי העבודה הקיבוציים שבין מעסיק ובין ארגון עובדים יציג במקום העבודה. לגבי נושאים כאמור קיימת מסורת רבת-שנים של אי-התערבות בהם באמצעות חקיקה. לא מערבים חקיקה בהסכמים קיבוציים. מסורת זו מבוססת על עקרון חופש ההתארגנות בארגוני עובדים ובארגוני מעסיקים וכן על עקרון חופש ההתקשרות במישור האישי והקיבוצי כאחד. יתירה מכך, משמעותו של המוצע בהצעת החוק הוא עלויות כלכליות נכבדות. על-פי נתוני משרד החינוך, יש כ-8,000 משרות עובדי הוראה אשר במידה שהצעת החוק תתקבל יהיו זכאים מיידית לקבלת מענק יובל. עלות שנתית ממוצעת של מענק יובל לעובד הוראה היא כ-7,000 ש"ח, נכון ליוני 2010, ומשכך עלות הצעת החוק בטווח המיידי היא כ-56 מיליון ש"ח.

עלות הצעת החוק בגין עובדים אשר זכאותם העתידית למענק יובל תתקצר מוערכת בכ-20 מיליון ש"ח נוספים. זאת ועוד, מענק היובל הוא רכיב פנסיוני לעניין הפנסיה התקציבית,

אם הצעת החוק תאושר, החבות האקטוארית של המדינה תגדל ב-7 8 מיליארד ש"ח. עלויות אלה עשויות לבוא על חשבון תחומים אחרים בעלי חשיבות המחייבים תקצוב במערכת החינוך. מעבר לכך, מכיוון שמענק היובל ניתן לעובדים ותיקים לאחר עשרות שנות ותק, ובדרך כלל שנים בודדות טרם פרישתם, מענק זה אינו מהווה תמריץ אמיתי שיש בו כדי לשפר באופן משמעותי את האיכות והרמה של ההוראה של העובד כמו גם את תרומתו לשיפור מערך החינוך בכללותו עבור המעסיק.

רכיב מענק היובל,

ניתן לעובדים בדירוגים רבים בשירות הציבורי בכלל ובשירות המדינה בפרט.

וככל שהצעת חוק מן הסוג המוצע תתקבל ותקבל חלילה תוקף של חוק, הענקת מענק יובל לעובדי הוראה עולים,

תוביל לדרישת לגזירה שווה לגבי עובדים עולים בדירוגים האחרים אשר צברו ותק בתחומי עיסוקם במסגרת עבודתם בארצות מוצאם. נפקות הדבר היא עלויות כלכליות כבדות ביותר, שהיקפן עשוי לעלות עד כדי מאות מיליוני שקלים בשנה, וזאת בנוסף על המשמעות הכלכלית הנכבדת שיש להצעת החוק כשלעצמה כאמור.

אבקש מחברי חברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום.

אני רושם בפני את הסיכום של חבר הכנסת מילר, שהוא לא מתקדם בלי הסכמת משרד האוצר. אם כך, אדוני, מה עמדתך, מה עמדת הממשלה? נגד. הבנתי.

יש אפשרות לחבר הכנסת אלכס מילר לעלות, או שנעבור להצבעה? אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, חברים, עוברים להצבעה על הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א 2011. ההצעה להעביר את הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. ונעבור לתוצאות: בעד,

5. אני קובעת כי הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א 2011, של חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי הכנסת, עברה את הקריאה הטרומית ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היא תעבור לוועדת הכנסת, ושם יוחלט מהי הוועדה הרלוונטית לשם הכנת החוק לקריאה ראשונה. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית

מס' 6941, של חברת הכנסת זהבה גלאון. בבקשה, חברת הכנסת

חבר הכנסת מאיר שטרית, לא עושים פרובוקציות באולם. אני אבקש ממך לשבת. חברת הכנסת זהבה גלאון, חברתכם לאופוזיציה, מבקשת להביא הצעה לסדר. אני מדבר עם

היה נדמה לי שאתה רוצה להקים את כולם למין, איזושהי עזיבה, לא. אם כך, קבל את התנצלותי הכנה.

התווכחתי עם חברה שלי לסיעה ואמרתי: דין שווה

גברתי היושבת-ראש,

בפעם הבאה, מי שיפר פה את השקט, אני איאלץ לקרוא אותו לסדר ואני לא אוהבת לעשות את זה במשמרת שלי, אני חושבת שלא עשיתי את זה בכלל. אני חושבת שלפעמים די באיום כדי להשיג את השקט ואני מקווה שכך יהיה עכשיו. חבר הכנסת אלקין, אני אשמח אם תעזור לי להשליט סדר במליאה. תודה רבה. בבקשה, חברת הכנסת זהבה גלאון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני קוראת לכם לתמוך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הדרת נשים מהמרחב הציבורי. המשמעות של הדרת נשים, בואו נקרא לילד בשמו, לא במלה המכובסת "הדרת נשים", המשמעות היא דמוניזציה שפלה, דיכוי, אפליה והעלמת נשים מהמרחב הציבורי. ודווקא בעת הזאת, יותר מתמיד, חייבת לקום ועדה שתמפה ותחקור את ממדי התופעה, כיצד הגענו למצב הבלתי מתקבל על הדעת, שבחסות השלטון מתנהלת פגיעה, והשפלת נשים, ולכן אנחנו גם צריכים לחשוב על דרכי הפתרון. אני רוצה לומר, חברי חברי הכנסת, ועדת החקירה הפרלמנטרית שאני מציעה אינה אמורה לבוא במקום הוועדה למעמד האשה, שעושה פעילות חשובה ושוטפת. אני מדברת על ועדה אד-הוק, שתגיש את ההמלצות שלה להתמודדות עם התופעה לכנסת. גברתי היושבת-ראש, אני לא שומעת את עצמי, אני לא יכולה. אני אבקש שקט במליאה. יושב-ראש הקואליציה הוא הגורם, חבר הכנסת אלקין, חברת הכנסת המציעה מסרבת לדבר כל עוד לא יהיה שקט במליאה ואפשר להבין זאת. היא רוצה להבהיר את דבריה בצורה ברורה שלא משתמעת לשתי פנים ואנחנו נאפשר לה זאת.

גברתי היושבת-ראש, העלמת הנשים במרחב הציבורי, בין אם מדובר בטליבאניזציה של השכונות החרדיות ועד למקרים הקלים, כגון סגירת חדרי כושר בפני נשים, אינה מסתכמת בהדרתן. אנחנו מדברים כאן על רצף של התייחסויות מבזות ומשפילות כלפי מחצית מהאוכלוסייה. יש כאן דמוניזציה של נשים, יש כאן אמירה מבישה שאנחנו צריכים להישמר מהאשה מעצם הווייתה. אומרים לנו "קול באשה ערווה", רחמנא ליצלן, אשה היא פיתוי מיני מהלך, ולכן אנחנו חייבות ללכת במדרכות נפרדות, ולכן נשים חייבות לשבת בירכתי האוטובוס, כדי שחלילה לא יהיה מי שלא יוכל לעמוד בפיתוי. עכשיו אני רוצה לומר, גברתי היושבת-ראש, אני לא מאשימה את כל העדה החרדית ואני לא מדברת על כל החרדים כמקשה אחת. ואני גם רוצה לומר מי אשם בתופעה הזאת. זה לא הרבנים, שיש ציבור שמחליט לנהות אחריהם כסומא באפלה. מי שאשם זאת הממשלה, שנכנעת פעם אחר פעם, בכל הזדמנות שנקרית בדרכה, לסחטנות חרדית, ויש כאן תפיסת עולם של הממשלה.

אני שמעתי את ראש הממשלה מדבר גבוהה-גבוהה, מדבר נחרצות ברטוריקה גבוהה שצריך לפעול נגד הדרת נשים במרחב הציבורי. אבל, חברי חברי הכנסת, יש כאן מאבק פוליטי, כשסגן שר הבריאות ליצמן מסרב, בטקס ממלכתי, לתת פרס לאשה מדענית, פרופסורית, כששר התחבורה שולח את פרקליטות המדינה לבג"ץ להגן על קווי מהדרין, כששר הביטחון לא מעיף מההסדר עם צה"ל רבנים שקוראים לחיילים לא לשמוע שירת נשים, אז יש כאן התנהלות שלטונית קלוקלת, שנותנת לגיטימציה להדרת נשים. עכשיו אני גם שומעת, בימים האחרונים, שהדרת נשים היא בעצם תמצית אמונתם של המדירים.

מדובר כאן על אנשים שיש להם תפיסת עולם. ואני שואלת, חברי חברי הכנסת, איזה אמונה בכלל בנויה על תפיסה שמחצית מהאוכלוסייה במדינת ישראל היא נגע? מדובר בנגע, שצריך להסתיר אותו מעיני כול. אני רוצה לשאול אתכם, מה הייתם אומרים אם במקומות אחרים היו מדירים אנשים בשל ההשתייכות הקבוצתית שלכם, ובכלל, בשל איזה חוסר נוחות של העמים שבקרבם הם יושבים לבוא אתם במגע? איך הכנסת הזאת היתה מגיבה אם היא היתה שומעת על אוניברסיטה באירופה שהיתה מחליטה לסגור את חדר הכושר שלה פעמיים בשבוע רק לשעתיים כדי שסטודנטים יהודים חלילה לא ייכנסו לחדר כושר עם סטודנטים נוצרים, כי הם לא יכולים לשבת במחיצתם? חדר הכושר שלי, רק נשים נכנסות. לא אכניס גברים. גברתי היושבת-ראש, מה היה אומר חבר הכנסת זאב אם הוא היה שומע שהיו אומרים ליהודים לעלות לירכתי האוטובוס או ללכת בצדו האחר של הרחוב, כי זה מפריע לשכונות נוצריות, וצריך לכבד את השכונות הנוצריות? הרי היינו מזדעקים, איך אפשר להתייחס ככה ליהודים, ובצדק היינו מזדעקים. אז אני שואלת אתכם, חברי חברי הכנסת, מה ההבדל, כשזה מגיע לנשים? אני אומרת לכם, הדרה היא הדרה, והיא מנציחה את עצמה, ולא סתם השוותה הילרי קלינטון את תופעת הדרת הנשים בישראל למה שמתרחש באירן. הפונדמנטליזם הדתי הוא פונדמנטליזם דתי, ולא משנה אם מדובר באסלאם, בנצרות או ביהדות. לא משנה אם מי שמדיר נשים עושה זאת בישראל או באירן. חברי חברי הכנסת, אתמול היינו בהפגנה בבית-שמש. בבית-שמש מופעל טרור נגד אזרחים שלווים מצד גורמים חרדיים, קנאיים ואלימים. ואני חוזרת ואומרת: אני יודעת שהחברה החרדית אינה גוש מונוליטי, ואני לא מתכוונת לעשות "עליהום" על החברה החרדית, אבל בחברה החרדית מתקיימת אפליה שיטתית של נשים, ולכן קשה לי, ואמרתי את זה גם לשרה לבנת, קשה לי לקבל אמירות שטוענות שכל עוד מתקיימת הפרדה בערים חרדיות מרצון, אנחנו לא צריכים להתערב בחיי הקהילה החרדית. יש דבר כזה, מרצון? התפיסה הליברלית הזאת, של שונות תרבותית ושל רב-תרבותיות, ובואו אנחנו, כחברה ליברלית טולרנטית, נתחשב בפרקטיקות התרבותיות של קבוצה מסוימת, במקרה הזה של קבוצת החרדים, אנחנו יודעים שזה מתן לגיטימציה לפרקטיקות מפלות של נשים. בשם אותם טעמים, הפתיחות הזאת כלפי החברות הפטריארכליות והלא-ליברליות, מובילה אותנו לא להתערב במה שקורה שם. איך אפשר לומר דבר כזה, בואו לא נתערב במה שקורה מרצון? אין לזה מקום, אסור לגלות לזה הבנה ואסור לתת לזה לגיטימציה. חברי חברי הכנסת, אני מציעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית כי בלתי-מתקבל על הדעת, שמחזירים אותנו לתפיסות והלכות שהיו נהוגות לפני 3,000 שנה, שיש כאן רבנים מסיתים שמפרשים את ההלכה בהתאם לתפיסות אנכרוניסטיות. אני רוצה לעדכן אתכם, שהמרכז הרפורמי לדת ומדינה תיעד 30 מקרים של הפרדה רק בשנת 2010. למרבה הצער, אני חוזרת ואומרת, אנחנו יכולים לומר שזו מכת מדינה, וזו מכת מדינה שהשלטון נותן לה לגיטימציה. ושימו לב לפער בין הרטוריקה לפרקטיקה. איזו רטוריקה נשגבה: ראש ממשלה לא ייתן יד להדרת נשים. אבל מה קורה בפועל, נשים נאלצות לנסוע בירכתי האוטובוס, נשים בשמחת בית-השואבה צריכות להיכנס לבית-הכנסת ברחוב נפרד, גם במרחב הציבורי. אבל, גברתי, חברת הכנסת יושבת-ראש הישיבה, לפני שנים, כשאשה היתה מגיעה למשטרה ומתלוננת על אלימות במשפחה, היו אומרים לה: זה במרחב הביתי, זה בבית שלך, לא התייחסו לזה. ככה אנחנו אומרים לערים החרדיות או לשכונות החרדיות: זה אצלכם במרחב הפרטי, אז אנחנו לא נתערב בזה. יש לנו חובה ככנסת ישראל, לא לתת יד להשפלת נשים, לביזוי נשים, לדיכוי נשים, ולכן אני מציעה, גברתי, ועדת חקירה, לא רק בגלל שהדרת נשים אסורה על-פי חוק, יש חוקים במדינת ישראל, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוקים שקבעו שוויון לנשים וגברים. אנחנו זקוקים היום לוועדת חקירה פרלמנטרית. אם הממשלה הזו, והקואליציה הזו, באמת מתכוונת לפעול נגד הדרת נשים, היא צריכה היום במליאה להצביע בעד ועדת חקירה, שתמפה את ממדי התופעה, שתביא בפני הכנסת דרכים לפתרון, כדי שלא נמצא את עצמנו באפגניסטן. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. תשיב השרה לימור לבנת, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להשיב על הצעתה של חברת הכנסת זהבה גלאון להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הדרת נשים, ואני חייבת להודות, שאני קצת חשה לא בנוח נוכח ההצעה הזאת. הרי יש כאן קונסנזוס רחב למדי, הייתי אומרת, כמעט מוחלט, בנושא של הדרת נשים בכנסת הזאת. אולי באמת כמעט מוחלט. והרי הדרת נשים, ולא רק הדרת נשים, כי הדרת נשים זה נושא שעלה לכותרות בתקופה האחרונה, אבל המאבק למען שוויון הזדמנויות לנשים, המאבק למען קידומן של נשים, המאבק נגד אלימות נגד נשים, המאבק נגד תופעה של נשים שמוטרדות, נשים שמותקפות, המאבק לקידום נשים בכל השדרות של הייצוג הציבורי, למען שכר שווה לנשים ולגברים בתפקידים זהים, מה שאנחנו יודעים שלא קיים היום לא רק בסקטור הפרטי ולא רק במישור הציבורי ואפילו בשירות המדינה, המאבק הזה הרי נמשך לאורך שנים ארוכות, ויש לנו הצלחות. ומי כמוני יודעת שלא רק אני עוסקת בזה למעלה מ-20 שנה, אלא גם חברות רבות כאן בבית, כולל חברת הכנסת זהבה גלאון, אומנם לא למעלה מ-20 שנה כמוני, כי היא חברת כנסת צעירה ממני, אבל גם היא עוסקת בזה במשך שנים לא מעטות. והנושא של הדרת נשים, שעלה לכותרות בשבועות האחרונים, אני הייתי זאת שעמדתי כאן, גם חברת הכנסת גלאון היתה כאן באולם,

הבין-לאומי למאבק באלימות נגד נשים לפני כחודש וחצי, פחות או יותר. לא כל חברות הכנסת היו כאן באולם, אבל היו כאן חברות כנסת באולם, גם מעט חברי כנסת. יש כאן חברת כנסת אחת שבולטת עכשיו במלחמתה נגד הדרת נשים, אבל היא לא היתה באותו יום כאן באולם. אני לא צריכה לחזור על זה. ואני דיברתי ואמרתי כאן שהדרת נשים היא סוג של אלימות, וכעבור ארבעה ימים העליתי את זה בישיבת ממשלה ואמרתי אותם דברים, פרסמתי גם מאמר ב"מעריב" כעבור יומיים. היו גם גברים. אמרתי: היו גם גברים באולם, לא הרבה, אבל היו. וחבר הכנסת שלמה מולה, לא רק שהיה באולם, הוא גם הגיע לכנס של תנועת כ"ן בסינמטק, היה היחיד מבין חברי הכנסת מכל המפלגות שהגיע, ואני רוצה להזכיר את זה כאן לטובה. הזכרתי את זה גם בכנס. ח"כים גברים. אמרתי, מח"כים גברים. חברות כנסת זה דבר שאמור להיות מובן מאליו, אף שהוא לא תמיד מובן מאליו,

מחברי הכנסת הגברים מכל המפלגות הוא היה כאן, חבר הכנסת מולה,

וכינסתי את ועדת השרים למעמד האשה כדי לעסוק בנושא ההדרה, לפני שבועיים וחצי, או כמעט שלושה. ועסקנו בארבעה נושאים: קודם כול, בנושא של ההפרדה באוטובוסים, ובנושא של ההפרדה במדרכות, ובנושא של הטקסים ואותו טקס שדיברה עליו כאן חברת הכנסת גלאון, הטקס הזה, המביש, שבו לא התאפשר לשתי נשים חוקרות שזכו בפרס לקבל פרס, אלא הן היו צריכות לשלוח גברים במקומן, והושיבו אותן ביציע. ובעקבות זה נציבות שירות המדינה מפרסמת מחר הנחיות ברורות, על-פי בקשתי, לכל משרדי הממשלה, הנחיות ברורות וחדות. אבל הממשלה לא עושה כלום, אומרת חברת הכנסת גלאון. היא לא עושה כלום. מי אשם? הממשלה. ראש הממשלה, כמובן. ובעקבות זה דנו באותה ועדת שרים בראשותי גם בנושא של בתי-עלמין, שנשים לא רשאיות להספיד או ללכת אחרי הארון של יקיריהן בחלק מהרשויות המקומיות, בחלק מהמקומות שבהם החברה קדישא או הרב מתערב, אף שלחברה קדישא אין שום סמכות בעניין הזה אלא רק לעסוק בענייני קבורה. ובעקבות זה אנחנו הנחינו את המשרד לשירותי דת לפעול בעניין הזה, והבוקר התכנס הצוות הבין-משרדי בראשותי,

בעקבות אותה ועדת שרים, ואנחנו עוקבים אחרי הדברים. תהיה ישיבה בכל שבוע, ובתוך 75 יום, עד ה-29 בפברואר, לקראת יום האשה הבין-לאומי, נביא את מסקנותינו לממשלה, ואנחנו עוסקים, ועוקבים אחרי כל אחת מהנקודות הללו, ועוד רבות, ועוסקים בזה יום-יום. אבל מי אשם? הממשלה, שלא עושה שום דבר, כמובן.

לא זו אף זו, יש כאן בכנסת ועדת כנסת העוסקת בנושא מעמד האשה,

חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שעושה עבודה מצוינת, יומיומית, בשורה של נושאים, וגם בנושא הדרת נשים. והיא עושה את העבודה הזו, ואין פה שום צורך בעוד ועדה, אלא אם כן חברת הכנסת גלאון, שבעוד יומיים יש לה פריימריס במרצ, רוצה עכשיו לעשות כאן גם הון פוליטי. גם זה מוכר לנו, גם זה ידוע לנו. לא רק ממרצ, אלא גם מקדימה. גם זה מוכר וידוע. ולא הייתי אומרת את כל הדברים האלה, חברת הכנסת גלאון, לא הייתי אומרת את זה, כי אני מכירה את פעולתך למען מעמד האשה ולמען נשים, אבל אני אומר מדוע אני אומרת, כי אני קוראת עכשיו, מה אמרה כאן חברת הכנסת גלאון? היא דיברה דברי טעם, היא אמרה דברים חשובים. אבל אז היא אמרה כך, ואני קוראת, היא אמרה: אני לא מאשימה את כל העדה החרדית, היא אמרה, ואני לא מאשימה את הרבנים, היא אמרה. מי שאשם זו הממשלה, היא אמרה. ודאי.

הממשלה היא שאשמה. הממשלה היא זו ששמה את השלטים ברמת בית-שמש, שמדירים שם נשים. הממשלה. לא רק הממשלה. אני במו ידי,

ראש הממשלה הרי, במו ידיו, שעליו אפשר להפיל הכול, שעליו אפשר להטיל הכול, הוא הלך הרי. אני ראיתי אותו באישון לילה, בנימין נתניהו הלך, והוא שם שם את העמודים עם השלטים שעליהם כתוב שאסור לנשים לעמוד במדרכה הזאת, אלא רק במדרכה השנייה. אני זוכרת שראיתי. אפילו צילמתי את זה. אז הממשלה היא זו שאשמה. כך אמרת: מי שאשם זו הממשלה שנכנעת פעם אחר פעם. רק לפני חמש דקות, עשר דקות אולי, כאן באולם הזה, באולם המליאה, הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, הצביעה בעד הצעת החוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (אזורי רישום לנישואין וגירושין), ועמד כאן חבר הכנסת גפני על הדוכן ואמר: תחת ממשלת קדימה זה לא היה קורה. הוא צודק, כי תחת ממשלת קדימה חוקקו את חוק נהרי כאן. תחת הממשלה הזו בקדנציה הקודמת, לא תחת ממשלת הליכוד, כנראה זה לא היה קורה. אבל אתם הרי לא רואים, לא שומעים, הכול נגד הממשלה, הכול פוליטי, הכול מפלגתי.

שיודעת ועושה ועשית, לא מוכנה להניח את העניין המפלגתי למען העניין הפמיניסטי, לא מוכנה להכפיף את העניין המפלגתי למען העניין הפמיניסטי. ואני, שקראתי, וקוראת גם לך, גם לציפי לבני, גם לכולם: הניחו להתקפה על הממשלה בעניין הזה. בואו נשלב ידיים. הרי אין-סוף נסיבות וסיבות יש לכם, וזה לגיטימי וזה בסדר, להתקיף את הממשלה. אבל להגיד שהממשלה היא זאת שאשמה, ועוד פעם הממשלה, ומי שאשם זו הממשלה, והממשלה היא אשמה, וראש הממשלה מדבר גבוהה-גבוהה אבל הוא לא עושה כלום? אנחנו עושים ואנחנו פועלים, ואני עושה. ואני עושה, אז הממשלה עושה. וכשאני פועלת, הממשלה פועלת, כי אני שרה בממשלה ואני עושה את כל הדברים האלה מטעמה של הממשלה ומטעמו של ראש הממשלה.

חברת הכנסת גלאון, אני רוצה לומר עוד שני משפטים, ובזה אני אסיים את הדברים האלה. האחד נוגע למה שאת קודם ציינת כאן, על אפשר או אי-אפשר. אני רוצה לקרוא לך כאן משפט אחד,

מדברים שכתב אדם שלא חשוד שהוא קרוב לליכוד או מקורב לימין. כתב מתי גולן ב"גלובס" לפני כמה ימים, וכך הוא כתב; אני מצטטת: מי שרוצה להיאבק בהדרת נשים, צריך להתמקד בתופעת הכפייה, ובה בלבד. כל השאר שייך לזכותם של אנשים, גם חרדים, לחיות ברצון חופשי על-פי אמונתם. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו הוא האמירה שלך, פשוט ציטטתי עיתונאי שבאמת לא חשוד כאיש ליכוד ואיש ימין. דוגמה. הרי רוב העיתונאים לא תומכים בעמדותי ולא בעמדותינו ולא בעמדות הליכוד.

אז מצאתי עיתונאי שבאמת לא חשוד, ובטעות, במקרה, זה לא מוצא חן בעינייך,

כי קרה שעיתונאי היום כותב משהו שהוא לא בדיוק דעתך.

אבל אני רוצה עוד להתייחס לדבר נוסף שאמרת.

ורבים אחרים מחברייך משווים, קוראים לנו מדינה פונדמנטליסטית. את הצלחת להשוות בנאומך בן עשר הדקות אותנו פעם אחת לאירן, פעם אחת לאפגניסטן. רשמתי לי: פעם לאירן, פעם לאפגניסטן. יכול להיות שאת חושבת על שתיהן, אולי את חושבת על עוד כמה מדינות. באמת אינני יודעת. לפני שבועיים או שלושה ראיינו בערוץ-1 את פרופסור אלן דרשוביץ. באמת, מגדולי המגינים של מדינת ישראל. עורך-דין דגול. ומה הוא אמר? די,

כשדיברה כאן יושבת-ראש האופוזיציה.

דיבר כאן חבר הכנסת בילסקי,

בשם קדימה, בהצעת האי-אמון.

ציטטתי את הדברים, ואני מרשה לעצמי לצטט שוב. כשחברי כנסת משווים את ישראל לאפגניסטן או לאירן ומדברים עלינו כעל פונדמנטליסטים, אני חייבת לחזור ולומר מה אמר פרופסור אלן דרשוביץ, עורך-דין דרשוביץ.

אני מוצא שקשה לי הרבה יותר היום להגן על ישראל בגלל הישראלים. השיח הציבורי בישראל,

נעשה קיצוני כל כך. ישראלים מכנים זה את זה פאשיסטים וחוזים שישראל תהפוך למדינה פאשיסטית והדמוקרטיה בה תחוסל, והטענות הללו הופכות לחלק ממסע הסברה בין-לאומי שנועד לעשות דה-לגיטימציה לישראל. אני מזכירה את זה, כי זה בדיוק מה שקורה. הדיבורים האלה על ישראל כאירן, על ישראל כאפגניסטן, על ישראל כמדינה פאשיסטית, שאתם אומרים אותם, הם אלה שעושים דה-לגיטימציה לישראל. אנחנו נילחם בהדרת נשים, אנחנו נמשיך וניאבק למען נשים. לא צריך את ועדת החקירה הפרלמנטרית שאת מציעה כאן כדי שהוועדה למען מעמד האשה בכנסת, בראשות חברת הכנסת ציפי חוטובלי, תמשיך ותעשה את עבודתה, כדי שהצוות הבין-משרדי שאני הקמתי, וועדת השרים בראשותי, ימשיכו ויעשו את עבודתם, ואנחנו נעשה את עבודתנו.

אני מציעה להוריד את ההצעה מעל סדר-היום.

תודה רבה לך, השרה לימור לבנת. כפי שאני רואה, חברת הכנסת זהבה גלאון מבקשת לממש את זכותה לתגובה. בבקשה, חברת הכנסת זהבה גלאון, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, שמעתי עכשיו את נאום ההתלקקות. לא ראיתי נאום יותר מתלקק על הממשלה הזאת ממה ששמעתי כאן עכשיו. אני לא עושה כאן תחרות על הדוכן מי יצהיר יותר נאמנות לפמיניזם ולמאבק לשוויון נשים. אני לא עושה כאן תחרות. אני רק יודעת שבמשמרת של הממשלה הזאת התחיל להתגלגל כדור השלג. נכון שהתופעה של הדרת נשים החלה בהרבה מקומות, בנסיעות לכותל, ובהרבה מקומות גם קודם לכן. מעולם לא היתה לה לגיטימציה שלטונית. אני חוזרת ואומרת: אם ראש הממשלה לא מעיף את שר התחבורה כשהוא שולח את הפרקליטות להגן בבג"ץ על ההחלטה על קווי מהדרין, אם ראש הממשלה לא מעיף מתפקידו את סגן שר הבריאות כשהוא מסרב ללחוץ את היד, להעניק את הפרס למדעניות פרופסוריות, ואם שר הביטחון לא מעיף רבנים שאוסרים לשמוע שירת נשים, אז יש לזה לגיטימציה שלטונית. השרה לבנת, את מנסה לאחוז במקל הזה בשני קצותיו. את מסבירה לנו איזו פעילות עשית למען הפמיניזם ולמען זכויות נשים בישראל. זה נכון, אי-אפשר לקחת את זה ממך. אני מעריכה את זה. אני אומרת את זה כאן על הדוכן. חוקקת שורה של חוקים. עשית דברים מצוינים.

גם חברת הכנסת חוטובלי מנהלת את הוועדה למעמד האשה ביד רמה, ויש לי אליה הערכה רבה. זה לא דומה להצעה להקים ועדת חקירה איך זה קרה שבמשמרת שלכם, בגלל התנהלות שלטונית קלוקלת, אפשרתם לזה לקרות. את עומדת על הדוכן ואת רוצה להציל את נפשך, כי בצדק, את מחויבת למאבק אבל את גם מחויבת לממשלה. כל ההצעות האלה שסיפרת לנו כאן עכשיו שהוועדה הבין-משרדית בראשותך הולכת לעשות, כשאת מתראיינת ואומרת כאן בכנסת שאת נותנת לגיטימציה לכך שהפרדת נשים היא לגיטימית בערים חרדיות וזה נעשה מרצון, את הופכת להיות שותפה להדרת נשים. אני לא השוויתי אותנו לאירן או לאפגניסטן. אני מזהירה מפני הפיכת המרחב הציבורי ל"טליבאן". זה מה שאמרתי.

את עושה "בילבל" מי שגורם היום לבידוד במעמדה של מדינת ישראל בעולם זה המדיניות הקלוקלת של הממשלה שלכם. אל תאשימי אותנו בביקורת על הממשלה שלכם, שאנחנו שותפים ואנחנו גורמים לביקורת הציבורית. איך בכלל את משתמשת בדרשוביץ כדי להאשים אותנו? אנחנו האופוזיציה, אנחנו גורמים לנזק במעמדה של ישראל, בוודאי. כן, כן, כן.

ומה אתם עושים בהדרת נשים, אני חוזרת ואומרת שוב: זו צביעות. זה ניסיון לאחוז במקל בשני קצותיו. חברי חברי הכנסת, אני קוראת לכם לתמוך בוועדת חקירה פרלמנטרית לנושא הדרת נשים במרחב הציבורי.

כולכם תהיו שותפים לצביעות הזאת, למהלך הזה שאומר: כמה זה נורא, אבל אתם נותנים לזה יד. תודה רבה. אני אתמוך, בתנאי שש"ס תעמוד בראש הוועדה. תודה רבה לך, חברת הכנסת זהבה גלאון. הוגשה לנו בקשה לערוך הצבעה שמית, עם חתימות חברי הכנסת. אני פונה אל מזכירת הכנסת ומבקשת להתחיל בהצבעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל, בעד נינו אבסדזה, אינה נוכחת רוחמה אברהם-בלילא,

עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יעקב אדרי,

יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך,

זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דניאל אילון,

רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק,

מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, בעד רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן,

מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק,

אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ,

מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, אינו נוכח עינת וילף,

יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, בעד איזה הישג,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון,

אליהו ישי,

איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר,

גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה,

שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, אינה נוכחת אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי,

אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו,

חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, אינה נוכחת גדעון סער, נגד גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר,

ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, אינו נוכח עמיר פרץ, בעד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה-הכהן, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית,

נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון,

ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, אינו נוכח

בעד אנחנו נקריא שוב.

נינו אבסדזה, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח

אזולאי, נגד אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב,

אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו,

נוכח אורי אריאל, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח מתן וילנאי, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת אמנון כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן,

גאלב מג'אדלה, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח אנסטסיה מיכאלי, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח יעקב מרגי, נגד דן מרידור, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, אינה נוכחת גדעון עזרא, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח כרמל שאמה-הכהן,

סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת עתניאל שנלר, אינו נוכח אוקיי, אז אנחנו סיימנו לקרוא בקריאה השנייה את השמות. אם יש פה חבר כנסת שלא קראו בשמו ומעוניין להצביע, מוזמן להגיד. אין חבר כנסת שרוצה להצביע ולא קראו בשמו? אוקיי, אז תמה ההצבעה. אני אבקש ממזכירת הכנסת לחשב ותיכף נעבור לתוצאות.

לתוצאות:

31, נגד, 48. אני קובעת שהצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הדרת נשים, לא נתקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום והוא: כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי, דיון בהשתתפות ראש הממשלה בעקבות חתימותיהם של 40 חברי כנסת. אוקיי, יש שינוי בסדר-היום.

אני אחליף עם היושב-ראש. יש סדר-יום שכבר פורסם והוא מונח אצל חברי הכנסת, בקשת ועדת הכספים לפי סעיף 84ב לתקנון הכנסת לפצל את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42), התשע"ב 2011. מציג את ההצעה יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני מבקש את אישור מליאת הכנסת לפיצול הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42), התשע"ב 2011. אני מבקש לפצל את סעיפים 1 6 ואת סעיף 7(5)(ב)(3). המצב החוקי כיום הוא שמתחילת 2012 יחול הדיווח המקוון על בעלי עסקים שמחזורם הוא מיליון שקל, ומלכ"רים שמחזורם הוא גם בסכום הזה יצטרכו דיווח מקוון, יצטרכו לקחת רואה-חשבון, יעלה להם הרבה כסף. זאת תהיה פגיעה מאוד קשה בבעלי העסקים, בעלי העסקים הקטנים, שזה יכול להיות בעלי מכולות, זה יכול להיות קיוסקים קטנים, זה יכול להיות נושאים שהם בעצם יפגעו בכלכלה באופן, הייתי אומר אפילו אנוש. זה יקרה בשנת 2012 על-פי החוק הקיים. בשנת 2013 יחול הדיווח המקוון על כולם. ביקשה הממשלה, ביקש משרד האוצר, לשנות את זה ולהחיל את זה באופן מדורג יותר, אבל בסופו של התהליך זה יחול על כולם. אנחנו ישבנו עם רשות המסים, ואני רוצה לציין

רכזת האופוזיציה בוועדת הכספים, חברת הכנסת רוחמה אברהם, אני רוצה לציין את רכז הקואליציה, חבר הכנסת ציון פיניאן. רוחמה אברהם ישבה על-פי בקשתי, על-פי בקשת הוועדה, עם רשות המסים. ניסינו להגיע לפשרות, ומה שהגענו, הפשרה שאליה הגענו זה בליבת העניין. את זה אני רוצה לאשר לאחר שנניח את זה בתחילת השבוע,

לפצל סעיפים אחרים שנמצאים שם, שהם לא ליבת העניין, שעדיין לא סיכמנו את הדיון, שיש בהם החמרות ויש בהם הקלות. אנחנו נקיים את זה בשבועיים הקרובים ונביא את השלמת החוק לאחר מכן. מכיוון שאנחנו רוצים את ליבת העניין, וגם רשות המסים ביקשה, כדי שתהיה ברירות ושהציבור ידע על מה מדובר, קבענו כדלהלן: לא באופן מדורג ולא בעוד שנה זה יחול על כולם ולא יהיה מיליון שקל, אלא הסכום יהיה קבוע, מי שעסקיו הם במחזור של 2.5 מיליון שקל ומעלה. לעומתם, מלכ"ר ודאי שלא מיליון אלא 20 מיליון. מלכ"ר, המשמעות של העניין זה שאדם, יש לו מוסד ללא כוונות רווח. הוא עוזר לנזקקים, הוא עוזר בכל מיני נושאים כאלה, עוד יצטרך גם להביא רואה-חשבון וכלכלן. ודאי שלא אליו הכוונה. הכוונה למלכ"רים גדולים, שמחזורם הוא למעלה מ-20 מיליון שקל.

כדי לקדם את החוק הזה, שאנחנו נביא אותו, בעזרת השם, בתחילת השבוע הבא, אני מבקש את אישור מליאת הכנסת לפיצול הצעת החוק, כפי שהוחלט פה-אחד בוועדת הכספים. חברת הכנסת ציפי לבני, אני מבקש מאוד לשבח את סיעת קדימה בוועדת הכספים ואת חברת הכנסת רוחמה אברהם, שתרמו, ובוודאי את הקואליציה, שלא תהיה אי-הבנה, את חבר הכנסת ציון פיניאן, את רכז הקואליציה ואת כל החברים הנכבדים שיושבים בוועדה. אנחנו משתדלים באופן קבוע שההחלטות תהיינה פה-אחד, בגלל שבסופו של דבר אין לנו ארץ אחרת.

חברת הכנסת אברהם, כפי שאמר יושב-ראש ועדת הכספים, שכולנו, הוא מתפעל מהם, אבל את עלית על כולנה,

כמאמרו של אלתרמן. רבותי, אתם מבינים שיש הצבעה. איש לא ביקש לדבר, לכן אנחנו עוברים להצבעה.

אנחנו מצביעים על בקשת ועדת הכספים לפי סעיף 84(ב) לתקנון לפצל הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42). מי שבעד הצעת ועדת הכספים יצביע בעד,

מי נמנע,

נא להצביע. אבקש מראש הממשלה להיכנס, שכן לא נוכל להתחיל את הסעיף הבא.

בעד, 37, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת ועדת הכספים קיבלה את אישור הכנסת,

הסעיף יפוצל לפי סעיף 84(ב). תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים לבקשת 40 חברי הכנסת לדיון בהשתתפות ראש הממשלה בנושא: כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי. ראש הממשלה בחר להשיב על דברי כל המשתתפים בדיון. אני מזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ לעלות ולנמק את הבקשה בשם 40 החברים, ולאחר מכן נקיים דיון סיעתי.

חבר הכנסת הורוביץ. או בהתחלה או בסוף. הוא יכול כמובן בסוף.

אני לא בטוח, אני מייד אבדוק את זה. אדוני, עמוד 34. עמוד 34, תבדקי. מתי שהוא רוצה. הרעיון הוא,

שראש הממשלה שומע את הדוברים ואז משיב להם בסופו של הדיון. אדוני ראש הממשלה, הנושא אינו מנוסח בצורה בהירה דיה. אנחנו מבררים זאת. נדמה לי שראש הממשלה, כאשר הוא מתבקש על-ידי חברי הכנסת לבוא ולדבר, הוא יכול לדבר בכל שלב משלבי הדיון. אבל לפי מה שנמסר לי, בבקשה, לא נחשיב. הוא ישיב בסוף, אנחנו מצביעים. הוא צריך בסוף גם, ודאי. באים ומבקשים, אז הוא יכול לדבר בהתחלה, אין לו שום בעיה, ואז יתווכחו על דבריו, ויצביעו על הודעת ראש הממשלה. ודאי, אמרתי. יכולים להתווכח על דבריו. הוא יכול לדבר ראשון, הוא יכול לדבר בסוף, הוא יכול לדבר באמצע. על מה שמצביעים זה על הודעת ראש הממשלה. דרך אגב, אני השתתפתי כבר

בבקשה של 40 חברי כנסת שהייתי ביניהם, ונדמה לי שבנושא המלחמה בחר ראש הממשלה לשעבר לומר את דבריו בראשית הדברים.

התקנון לא קובע. ייתכן מאוד, גברתי המזכירה, שצריך לקבוע במפורש. ראש האופוזיציה מדבר מייד לאחר ראש הממשלה לא לפי החוק הזה, ראש האופוזיציה מדבר אחרי ראש הממשלה לפי חוק ראש האופוזיציה,

קמה זכותו של ראש האופוזיציה לדבר מייד לאחר ראש הממשלה. ראש הממשלה בחר לדבר בסוף הדברים, ובזה נגמר העניין. הוויכוח בשלב זה הוא משפטי-תיאורטי לנושא הדיון של היום. אדוני חבר הכנסת ניצן הורוביץ, הזמן עומד לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני, אדוני היושב-ראש, לא ראיתי אותך וגם לא את ראש הממשלה אתמול בהפגנה בבית-שמש, ולכן יהיה לי הכבוד, אותי לא ראית כי לא הייתי. זהו, אני מניח שלא היית. גם את ראש הממשלה לא ראיתי, אני מניח שגם הוא לא היה. לכן, יהיה לי הכבוד לספר לכם כאן.

גם לחבר הכנסת מיכאלי אני אספר מה ראיתי ומה שמעתי בבית-שמש. כמה אנשים היו שם? את השר כהן לא ראיתי בבית-שמש. היו שם, אדוני השר כהן, אלפים של אנשים, שלא הייתי מגדיר אותם אדוני השר כהן, נא לא להפריע. איך נגיד את זה? כבוחרים הטיפוסיים שלי או של המפלגה שלי. היו שם הרבה מאוד אנשים דתיים. אני חושב שרוב הקהל בהפגנה היה של אנשים דתיים ומסורתיים. היו גם חרדים לא מעטים, ואפילו היו, וראיתי את זה מסביב, ברחובות הסמוכים, נערים חרדים שנשאו שלטים והצטרפו להפגנה הזאת. הסיפור בבית-שמש, שעליו, אגב, אדוני היושב-ראש, פתאום גילו את ההדרה בבית-שמש, את האלימות שם כלפי נשים, הסיפור הזה בבית-שמש ידוע, וידוע לממשלה הזאת, וגם היה ידוע לממשלה הקודמת. הוא סיפור ידוע ומוכר. הבעיה, החולי הזה בעיר, האלימות הזאת מצד קבוצות קיצוניות, הדברים האלה ידועים היטב. אדוני היושב-ראש, אני אנצל את הדברים שלי כאן בפני ראש הממשלה כדי לנסות ולתת לכם מושג על שורש התופעה והמעמקים שמהם היא ניזונה. לצורך העניין, אדוני ראש הממשלה, אני אתן דוגמאות. אדוני ראש הממשלה, אתה הובלת את ישראל לחברות ב-OECD, שזה ארגון המדינות המפותחות בעולם. ישראל היא המדינה האחרונה ב-OECD מבחינת השיעור של תרומת איברים, תרומת איברים,

אדוני היושב-ראש, לא בהפרש קטן, בהפרש עצום. ישראל הרחק מאחור, אחרי כל המדינות, המדינות המפותחות והמתקדמות בעולם, מבחינת תרומת איברים. למה אני מתחיל בדוגמה הזאת? כי תרומת איברים, ברגע שאין תרומת איברים, אנשים מתים, אנשים נפטרים, ואנחנו בארץ, עם כל הידע שלנו והרפואה המתקדמת, וההבנה וההכרה בחשיבות העניין, משתרכים בתחתית הרשימה. זה פשוט דבר שהוא חרפה. ולמה זה כך, מנין העניין נובע? לאו דווקא מאותן אמונות טפלות שאדם יקום בתחיית המתים בלי קרנית, אלא משום שהרבנים המרכזיים, גדולי הדור, מה שמכונה, הולכים ואומרים שאסור לתת תרומת איברים, אסור לתת תרומת איברים כשאין מוות לבבי, אלא כשיש רק מוות מוחי. הם אומרים את זה ביודעם שמעולם בהיסטוריה הרפואית לא התעורר אדם ממוות מוחי. והרי את האיברים לצורך התרומה, לצורך הצלת החיים, לצורך ההשתלה של לב, כבד, ריאה, כליה, אפשר לקחת רק כשיש מוות מוחי ועדיין אין מוות לבבי. אבל הרבנים לא מתירים זאת, ולכן ישראל נמצאת בתחתית הרשימה באופן מביש, ולכן עשרות אנשים בשנה מתים בישראל, כי אנשים לא מוכנים לתרום איברים בגלל הבורות והנבערות הזאת. הדברים מגיעים עד לידי אבסורד, ששוכבים אנשים בבתי-החולים, בתל-השומר למשל, וממתינים להשתלת איברים, אבל הם עצמם לא מוכנים לתת תרומת איברים משום שרבנים אוסרים עליהם. כשנפטר שחקן "מכבי תל-אביב", זיכרונו לברכה, אבי כהן, ומשפחתו רצתה לתרום את איבריו על-פי בקשתו בעודו בחייו, באו אליהם אנשים ואמרו להם: אבל אתם לא יכולים, הוא לא מת. באו הרופאים ואמרו: הוא מת, הוצאה תעודת פטירה, הוא מת. מוות מוחי הוא מוות לכל דבר. לא, אמרו להם אותם שליחי רבנים, הוא לא מת. ולכן המשפחה סירבה, ואפילו הפירה את צוואתו בחיים של אותו ספורטאי אבי כהן, שהיה יכול להציל עם האיברים האלה חיים של כמה אנשים. זה הסיפור האחד שמראה את עומק הבעיה שמולה אנחנו ניצבים. סיפור שני,

אדוני ראש הממשלה, מוכר לך היטב, ואני יודע שענייני תקציב חשובים לך, אז אני אתן את הדוגמה הזאת. בשנים האחרונות מדינת ישראל בזבזה מאות מיליוני שקלים על העתקת תשתיות, שזה אומר כבישים, מסילות ברזל, גשרים, כל מיני פרויקטים כאלה, בגלל כל מיני עצמות או כל מיני טענות לעצמות או כל מיני שטויות על עצמות שמצאו בכל מיני אדמות למיניהן.

ואני לא לוקח מקרים שבהם היו קברים יהודיים, אני מכבד את זה ואין לי בעיה עם זה, ואני מודיע לכם שאין לי בעיה עם זה,

על מקרים שבהם קבוצות הזויות, קיצוניות שבקיצוניות, בניגוד לפסקי הלכה הלכו ואמרו: לא, אסור לכם לחפור פה, כי יש פה איזה עצם, וגם כשהוכח שזה בכלל עצם של בעל-חיים אפילו, נכנעו חברות גדולות, כמו "רכבת ישראל", כמו החברה של כביש 6. הקטע האחרון שסללו בכביש 6, קטע 18, שעובר ליד קיבוץ דליה שם, גבעת-עדה, 150 מיליון שקל עלה להסיט אותו בגלל שכמה מטורללים באו וטענו שיש שם משהו. והלכו והראו להם: תראו, יש פה בדיקות מדעיות,

הלכו והראו להם רבנים, יש לי פסק-הלכה: זה בסדר.

הם באו כי התחשק להם, וחברת "דרך ארץ" נכנעה. 150 מיליון שקל רק על השטות הזאת. הנה אני נזכר, סיפר מהנדס החברה שהוא קיבל איומים ברצח הביתה. אתם מדברים אתי פה על הדרת נשים, שאמרו לאשה: תעברי לאחור, איומים ברצח על אנשי מקצוע בגלל הטירופים האלה. היה סיפור שביפו עכשיו הם מקימים בית-מלון,

דבר יפה, במקום שהיה בית-החולים הצרפתי,

בעבר חברת "אלקטרה" היתה מעורבת במשהו בעניין. וגם שם מצאו איזה עצמות. חברת "אלקטרה" כבר יצאה מהפרויקט מסיבותיה שלה. העדה החרדית הכריזה חרם על חברת "אלקטרה", וטכנאים של מזגנים שבאו לבית-שמש או לירושלים הוכו בגלל הטירוף הזה. באו רבנים ואמרו: אבל "אלקטרה" כבר לא חופרת ואין שם שום דבר, מה אתם נטפלים? לא משנה, במשך חודשים ארוכים הותקפו רכבים של "אלקטרה" וכבר לא ידעו על מה, עם שלטים ענקיים נגד "אלקטרה". מה אני רוצה לומר בדברים האלה? שיש כאן באמת גישה חשוכה ונבערת, שפוגעת באורחות החיים שלנו בארץ, גורמת למוות של אנשים, גורמת לנזקים במאות מיליוני שקלים לחברות ממשלתיות ופרטיות, גורמת לפגיעות ברכוש ולפגיעות בנפש, וזה רק קצה הקרחון. ולכן, אדוני ראש הממשלה, שעון הקיץ.

הטמטום הזה של שעון הקיץ, סליחה על הביטוי, פה בכל זאת מליאת הכנסת, אני לא רוצה להשתמש במלים, אבל באמת אין לי מלה אחרת לתאר את השנים שבהן גוררים את הסיפור המופרך הזה, המופרך הזה, של שעון הקיץ. אני לא רציתי את הדוגמה, יש עוד המון דוגמאות ודברים בתחבורה הציבורית, אבל רציתי לתת באמת את הדברים שמלמדים אותנו עד כמה עמוקה הבעיה כאן. לכן, אדוני ראש הממשלה, כשאנחנו מדברים על הדרת נשים, חשוב שנבין מאיפה זה צומח, מה השורש שמזה זה גדל, זה לא גדל סתם. ביום שאנחנו נסענו לבית-שמש להפגין נגד הפגיעה בילדה, ובכלל בנשים, בא הרב אלישיב, שהוא אדם עם הרבה מאוד השפעה במדינה הזאת, ואמר שצריך לקיים את ההפרדה הזאת במרחב הציבורי, הגן על האפליה וההשפלה הזאת, הרב אלישיב, וזה לא דג רקק. ואדוני, המפלגות שנשמעות לפסיקתו של הרב אלישיב יושבות אצלך בקואליציה, ואתה נותן להן גיבוי. ולכן, כשאנחנו אומרים שהממשלה אחראית לתופעות האלה, אני כמובן לא מתכוון לכך שאתה, אדוני ראש הממשלה, הולך ומדיר אשה כלשהי או פוגע בה. אני אומר שאתה מקיים שותפות עם גורמים שמעודדים את זה והם יוצרים את הבעיה. הסיפור של אוטובוסים נפרדים הוא המצאה חדשה.

בוא נאמר, משהו כמו עשר, 15 שנה, זה לא היה קיים. בדיוק כמו הסיפור של הכותל. אדוני היושב-ראש, אני יודע שירושלים יקרה ללבך, אז אני אספר לך משהו. עוד דקה וחצי יש לך. כשפתחו את הכותל בשנה הראשונה אחרי מלחמת ששת הימים עמדו נשים וגברים ביחד בכותל. הכותל היה פתוח כל הזמן.

ואם תראה, אדוני, תמונות, קשה לך לומר, אבל כששחררו את הכותל. מאה אחוז, כששחררו את הכותל. בשבילך אני אגיד: כששחררו את הכותל.

אדוני, הכותל יקר לי לא פחות, תאמין לי. כששחררו את הכותל.

אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים בעניין הזה, כשרואים תמונות וציורים של עולי רגל בעבר, מהמאה ה-19, מתחילת המאה ה-20, כשהכותל עוד היה במתכונת הקודמת, בלי אותה רחבה, עמדו שם נשים וגברים ביחד, והמקום הזה היה בדיוק בעל אותה קדושה. כל הדברים האלה זה חומרה שרודפת חומרה, והרי אין לזה גבול ואין לדבר הזה שום סוף.

אדוני ראש הממשלה, לא תשים קץ לעניין הזה, האמן לי שתמיד יימצאו הרבנים שילכו ויקצינו עוד ועוד ועוד. אדוני היושב-ראש, אני רק אסיים בסיפור שאולי לא מוכר לך, אבל הוא מעיד על האופן שבו צריך להתייחס לעניין הזה. הוא מוכר לי, אני חייתי פה לפני מלחמת השחרור. אז אתה יודע בדיוק. אני הלכתי עם אבא ואמא שלי לכותל.

לכן כל הסיפור שכאילו מדובר באיזה סיקריקים או סיקריים, אני לא יודע איך נקראים האנשים האלה, איזה קומץ שבקומץ, זה לא נכון. ראשי הציבור החרדי נותנים גיבוי לדברים האלה. הם נסחפים בעצמם אחרי הקיצוניים, נותנים גיבוי להלכות האלה, ואם אנחנו כאן לא נעמוד בצורה ממלכתית ראויה בפני התופעות האלה ונגיד: די, אין לזה מקום במדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא מדינה חופשית ודמוקרטית, הדברים האלה רק ילכו ויקצינו. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. כפי שאמרתי, ראש הממשלה יכול היה לענות גם עכשיו, אבל הוא בוחר להשיב אחרי הדיון הכללי של הסיעות. תשאיר לי את הסוף להודיע.

אדוני ראש הממשלה, האם אתה רוצה להשיב עכשיו? אמרת לי שזכותי, אתה יכול פעם אחת להתערב בדיון. מה שאני יכול לומר לך זה שיהיה הדיון אשר יהיה, אדוני ידבר פעם אחת וההצבעה תהיה על דבריו. זאת אומרת, אם אדוני יחליט באיזשהו, אבל צריך לחכות עד שכולם יסיימו.

אתה חייב להישאר פה עד שכולם יסיימו,

ההצבעה יכולה להתקיים אחרי, לא יכולה ההצבעה להתקיים אלא על הודעתך, ועליה אנחנו מצביעים. נכון שהתקנון מחייב את ראש הממשלה לשבת, ואפילו לא אחד מ-40 החותמים. זאת בעיה שבהחלט ראוי לתקן אותה. תודה.

ראשון הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה. לרשותו שבע דקות. לפי בקשת חברי הכנסת מכל הסיעות אני אקפיד על הזמן, כדי שלא נתאחר יותר מדי בדיון. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי הכנסת, רוח רעה נושבת בקרבנו. אדוני היושב-ראש, הקואליציה הנוכחית מבקשת להעביר שורה של חוקים אנטי-דמוקרטיים, שמטרתם לפגוע בחופש הביטוי, בחופש העיתונות, בחירויות הפרט, כל זאת בתמיכה ובעידוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו והקואליציה שלו. מדינת ישראל של בנימין נתניהו היא מדינה שבה חברי הקואליציה מבקשים לעצב מחדש את אופיו של בית-המשפט העליון, מדינה שבה תושבים זרים אינם יכולים לתרום לעמותות המזוהות עם אידיאולוגיה שאינה עולה בקנה אחד עם משנתה של הקואליציה הזאת, מדינה שבה ראש הממשלה מבקש להתערב בצורה בוטה ברשות השידור הממלכתית ולהתאימה לצרכיו, מדינה שבה לחיילות אסור לשיר בצבא, מדינה שבה פורעי החוק פורצים לבסיסי צבא ומכים באבן את מפקד החטיבה, אדוני, מדינה שבה שורפים מסגדים, מדינה שבה על נשים לשבת בחלקו האחורי של האוטובוס כאילו היו מצורעות, מדינה שבה, אדוני היושב-ראש, סגן שר הבריאות אינו מוכן לתת פרס לחוקרות בידיו, אלא מבקש שגברים יבואו לקבל את הפרס. אדוני היושב-ראש, קבוצות "תג מחיר", שמקבלות רוח גבית מהשולחן הזה, בממשלה הזאת, מבקשות לשנות את אופיה של מדינת ישראל, את הדמוקרטיה הישראלית. אדוני היושב-ראש, לכל זה יש בן-אדם אחד, ראש ממשלה אחד, מר בנימין נתניהו. אדוני היושב-ראש, אני מאשים את ראש הממשלה ושותפיו הטבעיים בביזוי, בהשפלה, בדיכוי, בהדרת נשים מהמרחב הציבורי. בשנים האחרונות החמירה תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי בישראל והפכה לנורמה מקוממת. לא מדובר עוד בהסתרה של נשים, אדוני היושב-ראש, אלא בניסיון להעלמת כל זכר למין הנשי. ההדרה הזאת מצטרפת לתופעות אחרות המפלות ופוגעות בנשים, כמו הפעלה של קווי אוטובוסים למהדרין, שבהם נדחקות נשים למושב האחורי. איפה נשמע דבר כזה במדינה דמוקרטית, אדוני היושב-ראש? אני מאשים את ראש הממשלה ואת הקואליציה שלו ברעיון ההזוי הזה לחלק את בית-שמש לבית-שמש לחרדים ובית-שמש לחילונים, אדוני היושב-ראש. הכיצד? במקום להתמודד עם הבעיה הזאת, ראש הממשלה מביא רעיון נלוז, לחלק את בית-שמש לשניים. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה והממשלה שלו אינם עושים דבר כאשר קבוצות "תג מחיר" משתוללות ועושות כמעט כל מה שבא להן. אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת וראש הממשלה עושים הכול כדי למסמס את המחאה הציבורית שפרצה אלינו בקיץ. ביקשו צדק חברתי, אבל הממשלה הזאת, סדר העדיפויות שלה בכלל רחוק מלהיות משביע רצון לאותם מוחים, אזרחי מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, מעל הכול, החלטת ראש הממשלה והקואליציה לסגור את ערוץ-10, בעצם בגלל תחקיר שביצע רביב דרוקר, מקוממת את הדמוקרטיה הישראלית, וגם את הבית הזה, אדוני היושב-ראש. אני מאשים את ראש הממשלה ואת הקואליציה הקיצונית שלו בכך שהם מחוקקים חוקים דרקוניים: חוק החרם, חוק לשון הרע, חוק הנכבה, חוק ועדות קבלה הגזעני שיצא מהבית הזה, חוקים, אבל, זה שלכם. חוקים, אדוני היושב-ראש,

חוקים, אדוני היושב-ראש, מבית-מדרשם של ישראל ביתנו וחבריהם. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה להפריע לך, אבל כדאי לדייק: חוק ועדות קבלה היה של שלושה חברי כנסת, אדוני היושב-ראש, שניים מהם מסיעת קדימה.

אדוני היושב-ראש, בזה נגמר העניין. וחברי, וגם חוק לשון הרע. גם חוק לשון הרע זה לא שלנו. אני יודע רק מה שאני זוכר. מה שאני לא זוכר, אז אנחנו מסכימים.

אדוני היושב-ראש, אני מאשים את הקואליציה הזאת ואת ראש הממשלה בדה-לגיטימציה של ארגוני זכויות האדם.

הארגונים האלה בעצם אינם עושי דבריו של ראש הממשלה. אני מאשים את ראש הממשלה בפגיעה באוכלוסיות החלשות, במקום להגן עליהן, במיעוט הערבי במדינת ישראל, וביצירת סכסוך מיותר בתוכנו. אדוני, אני מאשים את הקואליציה הזאת שלא קובעת את סדר העדיפויות הכספי והציבורי. היא איננה מנהיגה חוק חינוך חינם לגיל הרך כפי שרבים ושרים הבטיחו. אדוני היושב-ראש, עוד דקה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך שהממשלה הזאת וראש הממשלה מטילים מסים עקיפים, פוגעים במעמד הביניים. מעמד הביניים הולך ונשחק. מחיר הדלק עולה, הארנונה עולה. תעריפי החשמל עלו ב-18%. ולמה? ראש הממשלה יודע רק לחלק את משאבי המדינה למען שרידותו הפוליטית לשותפיו הטבעיים,

ורק הם יודעים לקבל את כל מה שהם רוצים. אבל האזרחים פשוט מפסידים. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה והקואליציה שלו אינם עושים שום דבר כדי להתמודד עם בעיית הדיור. אין דיור בר-השגה. לא נוקטים צעד כלשהו כדי לפתור את בעייתם של הקשישים, של העולים, של הנכים, למצוא דירות ציבוריות. אדוני היושב-ראש, מעל הכול, ראש הממשלה לוקח את המדינה הזאת ומגייס לעצמו היום אויבים חדשים, את מדינות אירופה, את בריטניה וצרפת. הנה, יש לנו עכשיו אויבים חדשים.

משפט אחרון. אדוני היושב-ראש, מעל הכול, ראש הממשלה מביא את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית, מדינה אחת לשני עמים, הקטסטרופה. הקטסטרופה.

אבל אין לו זמן להירגע,

אדוני ראש הממשלה, אחרת אני אצטרך לתת גם לאחרים לדבר יותר.

חבר הכנסת מולה, גם אתה יושב-ראש, אדוני היושב-ראש, נלך עם הקטסטרופה הזאת שבאה עלינו, שמדינת ישראל הופכת להיות מדינה אחת לשני עמים. זה לא היה חזונם של הציונים שבנו את המדינה, אדוני ראש הממשלה. תודה רבה לחבר הכנסת, אם תכתוב בעצמך, לא, לא, לא. את זה בפה.

אדוני ראש הממשלה, תודה רבה.

אתה יכול להשיב לראש, אדוני ראש הממשלה, אני מציע לא להטיף לי מוסר. אני כתבתי בעצמי את המסמך. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת אופיר אקוניס. גם לו יש שבע דקות.

שידאג להוציא מנאומו את אותם קטעים שיעלו על שבע דקות. שבע דקות ועוד כמה שניות. אם ישאל אותך ראש הממשלה שאלה, תקבל את הזכות להשיב.

אופיר, נא להקפיד על, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להודיע ליושבת-ראש האופוזיציה שבאולם הזה אין הדרת נשים. היא מוזמנת להיכנס, להקשיב לנאומים שלא מוצאים חן בעיניה, לשמוע את האמת, לשבת בכיסא המכובד של ראש האופוזיציה. כאן אין הדרת נשים. אדוני, קדימה היא מפלגה לא דמוקרטית ולא נקייה. זוהי תנועה דיקטטורית של גבירים ועבדים, ואנחנו העבדים. בקדימה, כמה נשים יש בשביעייה של ראש הממשלה? אין דמוקרטיה, שבי. אני לא אתן לאף אחד להפריע. כמה

חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. לא להפריע פה. בקדימה אין דמוקרטיה ואין שקיפות. אדוני, אני רק מצטט דברים בשם אומרם. את הדברים האלה לא אמר איש מספסלי הימין, איש מספסלי הליכוד. הדברים הללו,

נאמרו על-ידי שלושה חברי כנסת בכירים בסיעת קדימה, שניים מהם שרים לשעבר, והם יושבים פה: חבר הכנסת מופז, חבר הכנסת דיכטר וחברת הכנסת רונית תירוש. גם היא יושבת פה, בניגוד ליושבת-ראש מפלגתה. היא מבינה שפה אין הדרת נשים. גם היא היתה שרה, אם לא אכפת לך.

לא, חברת הכנסת תירוש.

בכירי קדימה מעידים על עצמם בצורה הטובה והחדה ביותר. עכשיו אתם רוצים לדבר על דמוקרטיה, חבר הכנסת מולה? על סתימת פיות? על חופש הביטוי? אחרי כל זה, בבקשה. בזמן האחרון מנסים בקדימה איזה טרנד חדש: הממשלה פוגעת בדמוקרטיה. עכשיו, אתם בטוחים שאתם רוצים לדבר על זה? אתם בטוחים שאתם רוצים לדבר על זה? על חופש הביטוי, אחרי כל זה? על הממשלה ולא על, לא להפריע. חבר הכנסת מולה דיבר ולא נתתי להפריע לו.

הפגיעה בדמוקרטיה, שבע דקות,

הפגיעה בדמוקרטיה לא נעשית על-ידי חברי כנסת שממלאים את השליחות הציבורית שבשמה נבחרו. הפגיעה בדמוקרטיה נעשית על-ידי אלה שאחרי כל הגשת הצעת חוק, מייד קופצים עם התגובות הפבלוביות: פגיעה בדמוקרטיה, פאשיזם, סתימת פיות. בשיח הזה, שאפילו לא קוראים את הצעת החוק, בשיח הרדוד שאתם מובילים אליו את מדינת ישראל, אתם מסכנים את הדמוקרטיה, ואתם הראשונים לפגוע בה. אתם מדברים על סתימת פיות בתקשורת? אתם רוצים שנספר על מסע ההפחדה שהנהגת קדימה מקיימת בימים אלה נגד ערוצי טלוויזיה ונגד עיתונים שרוצים לפרסם עדויות של גזבר קדימה? אתם יודעים שאתם יודעים את האמת. אתם יודעים מה הנהגת קדימה עושה בימים אלה מול אמצעי התקשורת.

הבעיה, שאתה מבלבל את המוח, ומי מדבר על דמוקרטיה? ומי מדבר על דמוקרטיה? חבר הכנסת יואל חסון, ספר. חבר הכנסת טיבייב, ומי מדבר? חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. ומי מדבר על דמוקרטיה, אדוני? מרצ והשמאל,

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. התגובה הפבלובית הזאת של השמאל, של העבודה, של מרצ, הרי עד היום הם לא מאמינים שב-1977 כבר החליפו אותם. הרי בדמוקרטיה שלכם העם לא חשוב, אתם מעל הציבור. הציבור בכלל הוא איזה מין קולקטיב. הגדירו כבר את זה מנהיגי השמאל: אם זאת ההכרעה, אמר יצחק בן-אהרון, אינני מקבל אותה. זו התפיסה הבסיסית ביותר של השמאל בישראל, המתנשא,

הרגשת הפטרונות, ובהשראה הזאת אתם ממשיכים לפעול. חבר הכנסת טיבייב, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. ובהשראה הזאת של התפיסה המעוותת והלא-דמוקרטית הזאת אתם ממשיכים לפעול. דמוקרטיה היא טובה כל עוד הם מנצחים בבחירות. אבל זה לא יקרה בשנים הקרובות. איזה התנשאות. איזה התנשאות.

הציבור לא יקנה את ההתנשאות הזאת ואת הפטרונות הזאת,

ואפילו לא את הצביעות שלכם. אתם חושבים שהציבור לא יודע שלא נקפתם אצבע כלפי קווי מהדרין? אתם חושבים שהציבור לא יודע שבתקופתנו לא הוסף קו מהדרין אחד, ועוד בתקופת קדימה הוספו 20% של קווי מהדרין? שהדרת נשים היא תופעה פסולה ומגונה, אנחנו מדברים עליה כל הזמן.

קיים פתאום בימים האחרונים, זה לא היה קיים בתקופתכם. עכשיו,

חבר הכנסת חסון, אתה יכול למנוע ממנו לדבר על-ידי כך שלא תגיש הצעה של 40 חברי כנסת לקיים דיון.

אם אתה רוצה, אני עכשיו אומר לך: המלה הבאה, אתה בחוץ.

בזה מספיק העניין. חבר הכנסת חסון, תיזהר. לעשות נחת לראש הממשלה, חבר הכנסת חסון, תיזהר.

אתם חושבים שהציבור לא יודע שקדימה ולבני הצביעו נגד כל החוקים לקידום נשים?

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי ומענק להורה עובד בעד טיפול בילדים)

הארכת חופשת לידה באשפוז יילוד לתקופה של עד 12 שבועות,

מענק אשפוז ליולדת ואשפוז פג,

זיכוי וניכוי תשלומים עבור השגחה על ילד בשעת העבודה, נגד, הגדלת שיעור הגמלאות להורים יחידים, נגד. ואתם מטיפים לקידום מעמד האשה. מה עשיתם? כלום ושום דבר, הכול הצבעתם נגד.

איזו ממשלה, אדוני היושב-ראש,

אני קורא לך לסדר פעם שלישית. להוציא אותו מהאולם בבקשה.

את השנייה אמרתי לך מייד אחרי שלא שמת לב שאני קורא לך בכלל.

רבותי, חבר הכנסת מולה דיבר דברים לא קלים ולא קראו לו קריאות ביניים באופן שמפריע לו. בבקשה, אתה תקבל את הדקה.

אני כבר לא מדבר אתך, כי אתה הוצאת מהאולם. לא משנה את המציאות, הוצאת מהאולם. נא להוציא אותו. (חבר הכנסת יואל חסון יוצא מאולם המליאה.) זה הרבה יותר מדקה,

איזו ממשלה, חבר הכנסת טיבייב, אני שואל אותך,

אל תפנה לטיבייב. טיבייב, אתה באזהרה שנייה.

אבל אני אזכיר לו, הוא היה שר בממשלה שאפשרה להוציא את לימודי הליבה מתוכנית הלימודים, ממשלת קדימה. לבני מדברת בבוז, אני שומע אותה כל היום ברדיו על השותפים הטבעיים של הממשלה הזאת, ש"ס וישראל ביתנו. מי היו השותפים הטבעיים שלכם? איפה הזיכרון שלכם? ש"ס וישראל ביתנו. הם היו שותפים של ממשלת קדימה. אל תלעגו להם. הם היו שותפים טובים ונתנו לכם קיום שלוש שנים, אגב, שלוש שנים גרועות, מביכות, לא שילמנו כסף,

תודה רבה, חבר הכנסת. כמה הציעה הגברת לבני עבור השותפות? מיליארד שקלים. וכמובן כשלה, שאל את שר הפנים. יש לך עוד דקה, תדע את זה.

השותפים, נא להתחיל לסכם. אז, אדוני, השותפים הטבעיים היו בסדר. חוקקתם לחרדים את חוק הישיבות הקטנות ואת חוק נהרי. על מה אתם מדברים ולמי אתם באים להטיף כאן על דמוקרטיה? ממפלגה,

שהיושב-ראש שלה פיטר שרים כדי להעביר את ההתנתקות האומללה שלהם, או על גנבת הקולות שהם גנבו בזמן שהקימו את קדימה? והשמאל מדבר על דמוקרטיה? שהעבירו את הגרוע שבהסכמים המדיניים, את הסכמי אוסלו, על חודו של "מיצובישי". תבדקו היטב את הדמוקרטיה שלכם.

לסיום,

בדקה שאתה תאפשר לי, אחרי קריאות הביניים כמובן, נא לסיים. גולת הכותרת בעיני, גולת הכותרת היא, נא לסיים בדקה. השימוש בזכרו של מנחם בגין. עכשיו הוא סמל הדמוקרטיה וזכויות האזרח. עכשיו אתם משתמשים בו כדי לנגח אותנו. למה צריך לשמוע אותו בכלל, אין לכם בושה? הרי הוא היה הפאשיסט הגדול, מחרחר המלחמה ואויב הדמוקרטיה. הבטחת על קדימה משהו.

עשיתם לו, השמאל עשה לו רצח אופי במשך 40 שנה, אתם מנסים לעשות לנו את זה במשך שלושה חודשים, עכשיו אתם משתמשים בו.

רוצח. משפט אחרון, בבקשה. עכשיו אתם משתמשים בו. העם לא רוצה צביעות, העם לא רוצה פירוד, העם רוצה ליכוד. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת רוברט אילטוב.

לרשותו שמונה דקות, ואני מזמין אותו לשאת את דבריו. ואחריו יהיה חבר הכנסת דב חנין, שהתחלף עם חבר הכנסת נסים זאב, בהסכמתו.

העם רוצה ישראל ביתנו.

אדוני היושב-ראש. רוברט, אתה מזכיר שהעם רוצה ליכוד? העם רוצה ישראל ביתנו, רוברט.

כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, כבוד השרים, לפי שלמה מולה, לפי מה שהוא אמר, העם רוצה ישראל ביתנו. נשמע כמו חמולה. למה הוא רוצה ישראל ביתנו? תיכף אני אסביר. כי חוק לשון הרע,

שהוא אמר שזה חוק של ישראל ביתנו, מי שהגיש אותו זה מאיר שטרית, וחוק ועדות קבלה, שהוא אמר שזה ישראל ביתנו והוא חוק גזעני, זה ישראל חסון.

ישראל חסון וחבר הכנסת שי חרמש וחבר הכנסת יושב-ראש ועדת החוקה. ליכוד, לא, הוא גם שלנו, אבל מי שהוביל אותו, ועל מכסה של קדימה הוביל אותו,

זה ישראל חסון. שי חרמש, ישראל חסון, אני לא זוכר את כל הרשימה.

אז תודה שאתה עוזר לי. אתה אומר שהגזענות זה מקיר לקיר, של כולם. אבל אני מסביר למה העם רוצה ישראל ביתנו. אנחנו משתפרים. יש עוד הצעת חוק,

של אבי דיכטר לגבי השפה הערבית, גם חוק כביכול של ישראל ביתנו, אבל לא. זה חוק שלכם, חברים, חברי האופוזיציה. וחבר הכנסת מולה,

כשמתחילים לדבר גבוה צריך גם לדעת מהם הדברים הפרקטיים. אני זוכר שחברת הכנסת ציפי לבני, יושבת-ראש האופוזיציה, מנעה מחבריה שרוצים פריימריס, בעזרתך, ואני לא רואה אתכם מוכנים בכלל לבחירות. המוכנות לבחירות שלכם שואפת לאפס. זה לא עניין שלך. אז איזה אלטרנטיבה אתם

אם אתם רוצים להיות אלטרנטיבה שלטונית, לפחות תעשו את המהלכים הבסיסיים כדי להיות אלטרנטיבה שלטונית. אנחנו נעשה פריימריס. גם אתם תעשו? חבר הכנסת טיבייב, אתה רוצה,

בכל הכוח שאני אוציא אותך. אנחנו כבר עשינו, אל תדאג. מספיק, חבר הכנסת מילר. רבותי, בבקשה. חבר הכנסת מילר, אל תעזור לי, אני אסתדר עם חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת מולה, הוא משיב לך בסך הכול. היית יכול לחסוך את כל הדברים שלו אם לא היית מדבר.

חבר הכנסת מולה, אתם רוצים להוות אלטרנטיבה, תהוו אלטרנטיבה. היום ראיתי, לדוגמה, את יושבת-ראש האופוזיציה עם רשימה של נשים חזקות בפוליטיקה הישראלית. האשה היחידה שחזקה שם, אני ראיתי אותה, היא הגברת מרים פיירברג, ראש עיריית נתניה. כל השאר, אני בקושי מכיר אותן. אומנם יש כאלה שהן מוכרות, אבל יש עוד נשים חזקות. לדוגמה, יושבת-ראש העבודה, למה היא לא היתה ברשימה הזאת? האם היא פחות חזקה היום מציפי לבני? לא יודע, סימן שאלה אחד גדול. אז בואו נעמיד את הדברים בפרופורציה הנכונה. מפאת טובתך, במפלגה אצלך גם חברת הכנסת פניה קירשנבאום חזקה מאוד. אז בטח היו שם כמה יחצנים שעשו, זה רק כדי לשמור על מעמדך במפלגה אני אומר. אנסטסיה מיכאלי. בוא, אני מדבר כרגע על אופוזיציה. אתם בחרתם לתקוף אותנו, לא, חס וחלילה. רצינו לשבח את פניה קירשנבאום. אתה לא יכול, אז אנחנו נשבח את פניה קירשנבאום. היום היא העבירה חוק מאוד חשוב, שגם האופוזיציה תמכה בו, ואני חושב שהוא חוק שיקדם את האוכלוסיות שלנו, שראש הממשלה הצביע נגד, לא לא, מספיק.

ראש הממשלה הודיע לפרוטוקול שהוא טעה בהצבעה, וההצבעה לא שונתה.

אני רק רוצה, הם מכריחים אותי לשבת, הם לא פה בדרך כלל, דווקא זה שינוי מרענן שיש פה כמה, בזמן, אני נאלץ להיות כאן כל הזמן.

הכנתי מכתב למשפחה, אדוני ראש הממשלה, אני רק רוצה לומר שאנחנו,

ישבתי גם עם ראש הממשלה, כבוד ראש הממשלה, לא נורא. כשהיה ראש האופוזיציה, ואנחנו הגשנו ב-40, וברוב המקרים אני אמרתי לראש האופוזיציה: צריך לשבת, כי אנחנו לא יכולים לחתום וללכת כשאנחנו מחייבים את ראש הממשלה לשבת פה. ברוב המקרים הוא נענה לי, ברוב המקרים, לא תמיד. היו לך גם פגישות. אבל התקנון לא מחייב, וזאת צרה שלפי דעתי צריך לתקן אותה מייד. 40 החברים צריכים לשבת באולם כשראש הממשלה מחויב על-פי בקשתם לשבת באולם. אבל אתה יודע, דור דור ודורשיו, פעם אנחנו פה,

כבוד יושב-ראש הכנסת, אני מקווה שהזמן יוסף לי במידה שאני לא אספיק. אני בחיים לא שמעתי אותך מדבר שמונה דקות. אבל, כבוד ראש הממשלה, לא נורא. אתה יודע, מי שלא טועה זה אלה שלא עובדים. אז קדימה לא טועים, כל הזמן הם עושים את כל מה שצריך. אבל אני רוצה להזכיר עוד למה קדימה הפכה לישראל ביתנו. אני זוכר את הפרסומים, כנראה ב"אל-ג'זירה", שיושבת-ראש האופוזיציה, בהיותה שרת החוץ, דנה על החלפת שטחים ואוכלוסיות. תוך כך אני גם הזמנתי אותה אלינו, לישיבת סיעה, כדי שתסביר את העמדות שלה. באמת, זה מאוד מעניין. היא טענה שהאידיאולוגיה שלנו של החלפת שטחים ואוכלוסיות היא אידיאולוגיה פאשיסטית, אבל מי שדן זה דווקא היא. ה"ויקיליקס" הערבי, "אל-ג'זירה", פרסמו את הדברים האלה כעובדות. אבל בואו נחזור עכשיו לעניינינו אנו, גם לגבי המצב הכלכלי וגם בנושא המדיני.

צריך להסתכל לעובדות בעיניים, והעובדות הן כאלה: דה-לגיטימציה של מדינת ישראל התחילה אפילו לא בתקופת מפלגת קדימה כשהיתה בשלטון, היא התחילה הרבה לפני כן. התהליך הזה הוא תהליך קשה מבחינת מדינת ישראל. מדינת ישראל התמודדה גם כשאתם הייתם שם, גם כשאנחנו נמצאים פה. אני חושב שהשיא של הדבר הזה היה אחרי "עופרת יצוקה", כאשר גם, כל העולם היה

סליחה, סליחה, אדוני. הפיצוץ עם הטורקים התחיל בדבוס, כשארדואן קם לשמעון פרס והלך. זה היה בדיוק אחרי האירועים שהיו בעזה. לכן, תעמיד את הדברים על דיוקם. גם אחרי זה הגיעו ראשי ממשלה ונאמו פה וינאמו פה. אני חושב שמדינת ישראל עושה את הכול. שכחת את, לגבי הנושא הכלכלי, אני חושב שמדינת ישראל מתמודדת טוב מאוד עם המצב הכלכלי. אנחנו רואים מה קורה באירופה, אנחנו רואים מה קורה בארצות-הברית. שני הגושים האלה לא מצליחים להתאושש. המסחר שלנו עם מדינות רבות גדל הרבה מאוד. עם סין לדוגמה, בתקופה האחרונה של שנה וחצי, זה קפץ פי-שניים, ממיליארד ל-2 מיליארד. לכן, חברים, צריך לדייק ולהעמיד את הדברים במקומם. לא הכול פופוליזם.

תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין, שלרשותו שלוש דקות. חבר הכנסת נסים זאב, ויתרת לו גם שהוא יהיה שש דקות ואתה שלוש דקות או לא כך? לא עד כדי כך. דב חנין, אתה בוודאי לפניו. הוא התחלף עם ש"ס. אני לא אקפח אף אחד, אבל אם שניים רוצים להתחלף ביניהם,

חבר הכנסת הרצוג, אז כמובן שאנחנו מאפשרים. חבר הכנסת דב חנין, לרשותך שלוש דקות. אדוני ראש הממשלה, בקיץ האחרון קם העם בישראל ועשה מעשה. ביום 14 ביולי הקימו דפני ליף, סתיו שפיר, חברותיהן וחבריהן את אוהלי המחאה בשדרות-רוטשילד, ותוך שבועות הוקמו אלפי אוהלים בתל-אביב ומחוץ לתל-אביב, בצפון,

העם יצא לרחובות במאות אלפיו ודרש: שינוי, דיור, רווחה, חינוך, בריאות, שוויון, צדק חברתי. העם דרש צדק חברתי. העם דרש השקעה באותם שירותים ציבוריים שאתה הכפשת כ"איש שמן שנצרך לדיאטה רצחנית". העם דרש מדינה שאחראית לאזרחיה. אדוני ראש הממשלה, אתם רוצים להפוך את החורף הזה לעונש לכולנו על הקיץ. אתם רוצים להשליט על העם בישראל סדר-יום הפוך: סוגרים כל נתיב להידברות ולשלום ומובילים למלחמה אזורית נוראה, תוקפים את המרחב הדמוקרטי, את ארגוני החברה האזרחית, האזרחים הערבים, התקשורת, בתי-המשפט. במקום שינוי חברתי אנחנו מקבלים בצד אחד עלייה של מחירי התחבורה הציבורית והחשמל ובצד השני הפקרה של ים-המלח לטייקונים. שמתם את המחאה החברתית מאחור. מבחינתכם אתם חושבים שקברתם אותה בהצלחה. אבל זו, אדוני ראש הממשלה, טעות גדולה, כי רק אתם שכחתם את המחאה החברתית. המוני האזרחים שצעדו בתקווה, בהתרגשות, לא שכחו ולא ישכחו. המוני האזרחים שהרגישו את הכוח המשותף של ציבור שדורש ביחד ונאבק ביחד על סדר-יום אחר, על דמות אחרת לחברה הישראלית, האנשים האלה לא ויתרו כל כך מהר, והם גם לא יוותרו. אדוני ראש הממשלה, הממשלה שלך מובילה את ישראל בכיוון מוטעה, בכיוון מסוכן, בכיוון מנוגד לדרישותיהם של ציבור עצום של אזרחי ישראל. במקום להתמודד עם בעיות האמת, במקום לפתור את בעיות היסוד, אתם ממשיכים בסדר-יום הרסני, מסוכן ופסול. אדוני ראש הממשלה, ברור היום, אני חושב לכל אזרחי ישראל, ומי שזה לא ברור לו עדיין היום, זה יתברר לו מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, אתם, אדוני ראש הממשלה, לא תביאו את השינוי, אבל העם הזה עוד יעשה אותו, נגדכם ובלעדיכם. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין בשם סיעת העבודה את חבר הכנסת הרצוג, יצחק הרצוג, השר לשעבר, שלרשותו עומדות ארבע דקות. אחריו, משה גפני. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי וחברותי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, בעיתון האהוב עליך, "וול-סטריט ז'ורנל", התפרסם היום בעמוד הראשון תחקיר שקובע שהבחירות ברוסיה היו מזויפות, או שיש חשש כבד להטיית הבחירות ברוסיה על-ידי הטיית 14 מיליון קולות. אז אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה, אם אתה חושב ששר החוץ שלך צודק כשהוא קובע שהבחירות ברוסיה הן נקיות ואם זה על דעתך בתור ראש ממשלת ישראל. שר החוץ שלך גם הודיע רשמית בשבוע שעבר שבריטניה,

גרמניה ופורטוגל לא רלוונטיות. אז אני לא אעליב את פורטוגל, מדינה חשובה וידידותית, אבל בוא נדבר על גרמניה, צרפת ובריטניה.

כראש ממשלת ישראל, סבור שהן לא רלוונטיות? זאת שאלה מאוד מהותית, מכיוון שאתה יודע שלעתים גם גרמניה, גם צרפת וגם בריטניה ומנהיגיהן הם שדוחפים בצורה המסיבית ביותר למאבק בתוכנית הגרעין האירנית, ובמיוחד לעודד את ארצות-הברית בכיוון הזה ברגעים שבהם לא היה ברור מהו הכיוון האסטרטגי של ארצות-הברית בזירה המדינית ובזירה הביטחונית. אז אני שואל אותך: האם אתה מאמין שהן לא רלוונטיות? אדוני ראש הממשלה, אני שמעתי אותך מכריז מראש השבוע שאם יהיה הסכם קואליציוני ברשות הפלסטינית, ישראל לא תנהל משא-ומתן עם ממשלת אחדות פלסטינית. ואני שואל אותך: מדוע? אולי אתה מחמיץ פה הזדמנות כמו שגולדה מאיר החמיצה הזדמנות עם גונאר יארינג ועם הצעת רוג'רס? כמה שזה נראה לך דמיוני, כשקורים, אז אפשר להגיד תנאי הקוורטט. זה ברור, לא. אבל ההודעה שיצאה ממך: ישראל לא תנהל משא-ומתן עם ממשלת אחדות פלסטינית.

לא: ישראל תתנהל על-פי תנאי הקוורטט. מה שבעצם זה אומר, כש"חמאס" יכיר בתנאי הקוורטט הוא לא יהיה "חמאס".

יש פה בדיוק את הדקות, מכיוון שכל מי שעוקב אחרי התהליכים הפנים-פלסטיניים והאזוריים מבין שאולי,

אני לא משלה את עצמי, אני יודע עם מי אנחנו מתעסקים, אולי יש פה הזדמנות.

בוודאי אנחנו לא צריכים להיראות אלה שמתערבים בפוליטיקה הפנים-פלסטינית ולהגיד: תנאי הקוורטט. אבל זה לא מה שיצא, זה יצא כאילו אתה סוגר את הדלת, מודיע לעולם: אין עם מי לשחק, אני זורק את המפתח לים.

בזירה הבין-לאומית, כמה שכל תומכיך כאן ינסו להסביר לנו שהמצב נהדר, הוא לא מצב נהדר. הייתי בפורום סבן ושמעתי את הדוברים האמריקנים ואת התסכול העמוק מאוד שלהם. אני חושב שהתסכול הזה קיים ואי-אפשר להתעלם ממנו, והוא נובע מהתחושה שהבטחות שנתת לא מקוימות, או דברים שאמרת להם בארבע עיניים לא מקוימים. אני חושב שבעניין הזה, בהינתן תקופה אסטרטגית מורכבת מאוד, של מזרח תיכון שאי-אפשר לדעת בו מה ילד יום, ואני יודע את עמדתך שרואה את זה בצורה יותר פסימית, לפחות כך זה מצטייר. ואני חושב שתהליכים דמוקרטיים כאלה, כדאי להקשיב לנתן שרנסקי, בסוף יש להם גם פוטנציאל חיובי. השאלה, כמה זמן זה ייקח. ואני חושב שבעניין הזה לבוא ולהגיד לא לאפשרות של תהליך מדיני, להגיד לעולם: אתם לא רלוונטיים, להגיד שהבחירות ברוסיה, כשכל ה"פייסבוקים" בעולם יודעים שיש עם זה סימן שאלה, שר החוץ של ישראל נותן להם תעודת הכשר, זה כישלון אסטרטגי חמור מאוד למדיניות החוץ שלך. אני חושב שבעניין הזה צריכה הכנסת להתלכד כאן היום ולקבוע אכן שנכשלתם כישלון חרוץ.

תודה רבה לחבר הכנסת יצחק הרצוג, השר לשעבר. חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, בשם יהדות התורה. לרשותך עומדות רק שלוש דקות, שלא כיושב-ראש ועדת כספים. כיושב-ראש ועדה אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, המצב הכלכלי במדינת ישראל, ברוך השם, הוא מצב מצוין. מסביב ייהום הסער, במדינות המערב, בארצות-הברית, באירופה, גם במדינות המזרח, המצב מאוד קשה, יש קריסה כלכלית, בשעה שאנחנו מדינה מוקפת אויבים, חלק גדול מהתקציב שלה הולך לתקציב הביטחון, וזה לא קיים במקומות אחרים, ואנחנו, לא רק שאנחנו לא יורדים בדירוג האשראי, אנחנו עולים בדירוג האשראי, לא רק שאנחנו לא עולים באחוזי האבטלה, אנחנו מגיעים לשיא כמעט בלתי נודע של 5% אבטלה, למטה מ-5%. לשפל.

שפל היא כאילו מילת גנאי, מילת שבח, שאנחנו מגיעים למצב מדהים מאוד מבחינת ההיקף שלו. זה דבר שהוא כמעט בלתי מתקבל על הדעת. המצב הכלכלי הוא מצוין. אני מסתכן ואומר שאפילו המצב המדיני טוב, וגם המצב הביטחוני. היו תקופות רעות יותר מאשר התקופה של הקדנציה הנוכחית והציבור יודע את זה. אין דבר שהציבור לא יודע. כולם יודעים, ומכאן גם התחיל המאבק החברתי. יש לנו את הפריווילגיה של מדינה מערבית מסודרת לעשות מאבק חברתי, שאני מסכים אתו. אבל יש כאלה שרוצים להוריד אותך מהשלטון. אז מה יגידו, הנושא המדיני? בסדר, יגידו: אתה מבודד בעולם. לא רואים את זה. מה יגידו, שהמצב הכלכלי לא טוב? המצב הכלכלי טוב. ישבו חכמי האופוזיציה הציבורית, שתמיד רוצים להפיל אותך מהשלטון, אמרו: מה נעשה? אז מצאו איזה שם, משהו לא רגיל. זה הזכיר לי את מסכת נדרים, חשבתי מתי תגיע לזה. יש לי רק שלוש דקות.

אם היית נותן לי שעתיים, הייתי מתאר את כל הסיפור. הדרת נשים. מה הדרת נשים? כל הזמן אומרים לך, אדוני ראש הממשלה, למה לא משלבים את החרדים בצבא, בעבודה.

אמירה מאוד רצינית. השתלבו חרדים בצבא. שלושה חיילים הלכו לקורס קצינים.

לא היה משהו פיקוח נפש, אירוע בידורי באיזה בסיס צבאי, ושלושת החיילים הללו, שהיו בקורס קצינים,

אנחנו מבקשים לצאת החוצה כשיש זמרת. באו החכמים הגדולים ואמרו:

אנחנו נכפה עליך לשמוע את הזמרת, אחרת זה הדרת נשים. הם לא אמרו שהזמרת לא תשיר, הם לא אמרו שכולם לא יבואו לשמוע, הם אמרו: אתה תשמע. לקחו אותם באוזן: תשמעו את הזמרת. פשוט לא להאמין, בגלל שאני חונכתי לזה שהחילונים הם אנשים מאוד נאורים ופלורליסטים, איש באמונתו יחיה. משרתים בצבא חיילים, קורס קצינים, חיילים טובים. לא מבצע צבאי, לא משהו של פיקוח נפש, מבקשים: בבקשה, אנחנו נהיה בחוץ, הזמרת תשיר, כולם ישמעו. הדרת גברים. 24 סטודנטים בטכניון, אגב, גם סטודנטיות מבקשות בחדר הכושר של הטכניון שייתנו להן כמה שעות. כל הזמן יהיה מעורב, יעשו כושר גברים ונשים יחד. אם היה לי זמן הייתי מדבר גם על העניין הזה, אבל אין לי זמן ונשאיר את זה להזדמנות אחרת. נדבר רק על הסטודנטים האלה,

אין לך כבר זמן. אני כבר מסיים. אני אגיע לבית-שמש ובזה אני מסיים. לא, לא. צריך ממש לסיים. אתה כבר בבית-שמש. אז אני אגיע לבית-שמש. אתה תסיים עם בית-שמש. אני מסיים עם בית-שמש. זה נותן פרסי נובל, מגיע לו משפט. אני רוצה להגיד לכם, ישבו החכמים ואמרו, כל זה לא נוגע לך, אדוני ראש הממשלה, סטודנטים בטכניון, חיילים בצבא, זה הרי כמובן משלב את כולם, את החרדים,

אנחנו רואים את הצביעות, לשלב את החרדים,

רוצים לשנות את אורחות חיינו. אנחנו רוצים להשתלב. נו, זו השתלבות? ואז הגיעו החכמים הגדולים ואמרו: איך אנחנו נוריד את נתניהו מהשלטון? פשוט נסכסך אותו עם החרדים. איך מסכסכים עם החרדים? שולחים צוות טלוויזיה,

אפשר לעשות את זה כל יום, אפשר לשלוח אותם למאה-שערים, ברגע שאלה מנטורי קרתא, אלה שהרביצו לי ושהרביצו למקלב ולליצמן,

אתה מתחיל שלוש דקות. סיימתי.

אלה שמזהים אותם אתנו ואומרים: החרדים, גפני, ואתה, ראש הממשלה, שותק. אני מבקש ממך: אל תתפתה להם. אל תתפתה להם. תודה רבה לחבר הכנסת גפני כנציג יהדות התורה. אני מזמין את חברת הכנסת עינת וילף, בשם סיעת עצמאות, אינה נוכחת. חבר הכנסת טלב אלסאנע בשם רע"ם-תע"ל, בבקשה. רבותי, מי שאני קורא בשמו ואינו נמצא, יעבור זמנו ותתבטל זכותו לדבר. אם יש מישהו מסיעתו שנמצא באולם, כמובן הוא יכול לדבר במקומו.

יעבור זמנו

לא יתבטל קורבנו, יתבטל נאומו. אדוני היושב-ראש,

בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את יושב-ראש ועדת הכספים. אני חבר חדש, החלפתי את חבר הכנסת טיבי בוועדה הזאת, ואני רוצה לציין שאני נהנה להיות חבר בוועדה הזאת. אני חושב שאתה עושה עבודה מצוינת. כחבר כנסת ותיק כל הזמן חשבתי שהשיקולים הם שיקולי קואליציה אופוזיציה. ההתרשמות שלי, שההתנהלות של הוועדה היא עניינית מאוד, ולא בכדי הרבה החלטות הן פה-אחד במסגרת דיונים של הוועדה.

עוד מעט עוברות שלוש הדקות. רבותי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, לעתים יש תחושה שהממשלה הזאת היא ממשלה של היהודים בלבד. יש תחושה שראש הממשלה הוא ראש ממשלה לאזרחים היהודים, והאזרחים הערבים הם לא קיימים על המפה של הממשלה הזאת. אתמול התקיים בוועדה למלחמה בנגע הסמים והאלכוהול דיון בנוגע לסוגיית האלימות. מתברר ש-51% ממקרי הרצח הם במגזר הערבי, ומאידך גיסא מתברר שיותר מ-50% מהמשפחות שחיות מתחת לקו העוני הן במגזר הערבי, היינו, שיש קשר הדוק בין אבטלה, עוני, תסכול וכעס

אלימות ופשע. אני לא רוצה לבוא בטענות למשטרה. אני גם לא פוטר את עצמנו מאחריות, אבל תובע גם אחריות של הממשלה. כגודל הסמכות גודל האחריות, והגוף המוסמך ביותר הוא הממשלה. מהי מדיניות ממשלתך בקשר לאוכלוסייה הערבית? איך ניתן להתמודד עם האבטלה והעוני במגזר הערבי? האם זו גזירה משמים או שזו גזירה של הממשלה? ומי אחראי למציאות הזאת? האם האזרחים הערבים אחראים לעוני שלהם, לאבטלה שלהם, או שראש הממשלה שלהם אחראי למציאות? ומה הממשלה הזאת עושה? אני אתן לך דוגמה, אדוני ראש הממשלה: יש אזור תעשייה משותף, אזור תעשייה שוקת, שאמור לשרת את היישובים חורה, לקיה, מיתר והמועצה האזורית בני-שמעון. הכול נעשה כדי לתכנן לקדם את התכנון באזור התעשייה המשותף, שאמור לתת מענה ב-5,000 מקומות עבודה ותעסוקה. הכול תקוע ומתעכב בגלל 50 מיליון שקלים. מדברים על אבטלה, מדברים על עוני ומדברים על אזור תעשייה שיכול להניב הרבה מקומות תעסוקה ולאפשר לאנשים במקום להיות נטל,

כאשר ראש הממשלה מדבר על איך לשלב תעשייה בתעסוקה, מעכבים אזור תעשייה חשוב, שמוביל שינוי אמיתי לקידום תעסוקה ופרנסה, בגלל סכום קטן כל כך, כאשר אנחנו יודעים כמה הממשלה מוציאה, לאיזה כיוונים ועל מה. הדבר הנוסף, אדוני ראש הממשלה, הוא תוכנית הממשלה לעניין האוכלוסייה הבדואית בנגב.

האם רוצים לפתור את העניין בהסכמה או בכפייה? אם בהסכמה, למה לא מדברים עם אנשים? למה רוצים לקבוע להם איך יחיו ואיך ימותו ואיפה יחיו ואיפה כן ואיפה לא? כאשר הממשלה רצתה לפתור את הבעיה של 51 חוות מתיישבים בודדים, יום אחד הגישו הצעת חוק, הכשירו 51 חוות מתיישבים בודדים. מדובר בעשרות יישובים. אם הממשלה הגיעה למסקנה שצריך לגבש מדיניות אלטרנטיבית לפתרון, מדוע ממשיכים להרוס לאנשים את הבתים, להותיר אותם ללא פתרונות, כאשר אתם יודעים שאין פתרון? אז נא להפסיק, ולהקפיא את מדיניות ההריסה עד שיהיה פתרון של הכרה.

אני רק רוצה להעיר לחבר הכנסת טלב אלסאנע, שאני יודע מידיעה אישית שהשר בגין ממש מסתובב, מנסה, צריך פתרונות. בלי כל ספק, אבל הפתרונות הם לא תמיד הפתרונות שאנחנו רוצים. לפעמים אנחנו צריכים להתפשר גם. אולי פעם אחת תתחשבו ברצון שלנו. אין על זה ויכוח שצריך להתחשב ברצון, אבל הפתרונות צריכים להיות מוסכמים, ההסכמה היא מפגש רצונות.

אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בשם האיחוד לאומי. גם לו שלוש דקות. אחריו חוזרת זכות הדיבור לנסים זאב, שהתחלף עם חד"ש, ויקבל שש דקות. אחריו, זהבה גלאון. אחרי זהבה גלאון, אורי אורבך, ואחריו, ג'מאל זחאלקה, רוברט טיבייב וציפי חוטובלי, ואז ראש הממשלה יעלה.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, מי שלומד באוניברסיטה לתארים מתקדמים בדרך כלל עובר סדנת מחקר, ובסדנת המחקר לומדים בעיקר לשאול שאלות. ההנחה היא שאם אתה לא יודע לשאול את השאלות, התשובות שלך מעולם ולעולם לא יהיו לעניין. מדי פעם זה חוזר לי, שאת הקורס הזה ראש הממשלה שלנו החמיץ באוניברסיטה, או שדילג או שנתנו לו פטור, ותיכף אסביר למה. אני רואה מדי פעם את ההיסחפות לכותרות, ואני מדבר על היסחפות משני הכיוונים: מצד אחד נסחפים לעסוק במה שיש בכותרות, ויחד עם זה, נסחפים גם לתת כותרות: הנה, הגעתי, יש לי פתרון קסם.

זה היה לפני שנה עם ה"סופר-טנקר", ועכשיו כותרות על גבי כותרות,

ואתייחס בהמשך: לבנות שתי ערים, או לחלק את בית-שמש לשתי ערים, דבר שאני חושב שהוא, שתי ערים, לבחור בעניין הזה, אני חושב שיש צדק בדברים, אבל איפה השאלה, זה דבר שאנחנו צריכים לעסוק בו. כל מי שעיניו בראשו מבין שכל הסיפור הזה של הדרת נשים, יש בו סוג של התנפלות מתוזמנת, מכוונת, מנצלים טירוף של בודדים, ואין ספק, תשאלו את חברי הכנסת החרדים אם הם בעצמם לא נפגעו מאותם אנשים. תשאלו את חבר הכנסת יעקב כץ, כצל'ה, יושב-ראש המפלגה, אם הוא לא חטף מכות גם הוא בעצמו. יש מטורפים. יש כמה כאלה, לצערנו הרב.

תראו לי איפה הם. אבל יש מישהו שרוצה לנצל את הדבר הזה כדי לפגוע בציבור החרדי והדתי כולו. אני חייב לומר: יריקה זה חמור, זה אפילו מגעיל, קללה זה חמור, שלט המורה לנשים לא לעבור במדרכה זה אפילו חמור מאוד.

אדוני ראש הממשלה, 50,000 מסתננים בתל-אביב זה אסון, זה אסון לדורות, זאת פגיעה יומיומית באוכלוסייה חלשה, בהטרדות מיניות. סיפרתי פה סיפור שאספר אותו שוב: אשה שגרה ברחוב צ'לנוב, בת 80, בחצר שלה עשרות מסתננים. אומרת: יום אחד, אחד מוריד את מכנסיו ואומר לה דברים קשים, לא אומר אותם פה. היא אומרת: אני אשה בת 80. אבל בזה אף אחד לא עוסק, אין כותרות. טניה רוזנבליט לא היתה שם, היא גם לא הסתובבה שם. זה לא מעסיק אותנו. זה לא כותרות, לכן אני לא צריך להיות שם ולעשות ישיבות חירום ופתרונות חירום ופתרונות קסם. אדוני, הדברים המרכזיים שאני רוצה לומר, מי שהביא את המצב בבית-שמש זה אתה במו-ידיך, אתה וממשלתך, כשחנקת את ביתר-עילית, חנקת את קריית-ספר, מחצת את הבנייה ברמת-שלמה, 1,600 יחידות דיור.

איפה יגורו החרדים? הם באו עכשיו לבית-שמש,

כי הם צריכים לגור, והם יבואו גם לערים אחרות. אדוני ראש הממשלה, את הבעיות צריך לפתור באומץ, בנחישות, אבל במקור הבעיה שלהם, לצערי הרב, אתה הולדת את זה, ואנחנו היום רואים את החיכוכים המיותרים האלה,

חבר הכנסת נסים זאב, שש דקות, ואחריו, חברת הכנסת זהבה גלאון,

בבקשה. אני מאוד נרגש. הבנתי וראיתי זאת, אז אני נפעם שאתה נרגש. אתה רואה שבסבלנות אני מחכה לך. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, עד היום ידענו את הססמה הידועה: שתי מדינות לשני עמים. לא חשבתי לרגע שיהיו שתי ערים לשני מגזרים. ומה יקרה אם יש לנו, למשל, שלושה מגזרים, יש לנו הבדואים ויש לנו היהודים החרדים ויש לנו המגזר החילוני, וכל אחד ירצה עיר? אולי נחזור לתקופת הקנטונים? אולי זה באמת דבר שצריכים לאמץ אותו, ואני בעד לאמץ אותו ביהודה ושומרון, ובהחלט זה יכול קצת לתת תחושה לכל אלו שנשלחו בשליחות לאומית במשך 40 שנה סוף-סוף להרגיש שמדינת ישראל באמת מגינה עליהם. את זה ראוי לעשות. היהדות החרדית, אדוני ראש הממשלה, עוברת גל של הסתה פרועה, שמחלחלת בכל מקום ופינה, וכל שונאי הדת והיהדות מנצלים את הלבה הזאת בהדלקת מדורות, לפידים. ראינו את ציפי, באיזה כבוד והדר היא לוקחת לפיד, והולכת להפגנה וצועדת כדי להזיז את החושך, את החשכה מעליה. אדוני ראש הממשלה, לא ראוי שתתחרה אתה. עם כל הכבוד, אני מבין שאתה צריך לומר אמירה, אבל אמירה מהסוג הזה של חלוקת העיר זו אמירה של פשיטת רגל.

זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים באף עיר לקיים דו-קיום. ונתחיל בירושלים: ירושלים לא מחולקת לשלושה, מזרח-ירושלים, השכונות החרדיות והחילוניות? מה עם רמלה? מה עם עכו? מה עם לוד? ונמשיך הלאה. אין עיר בישראל שאתה לא צריך לחלק אותה לשניים. אז אנחנו בתקופה שרוצים לדבר על איחוד של כפרים, של יישובים, של צמצום המשאבים בגלל ביורוקרטיה כזאת או אחרת, ופתאום פה, במקרה הזה, אדוני ראש הממשלה נסחף, לדעתי. זה דבר שלא הייתי מצפה ממך, כאשר 150,000 עבריינים יש לנו כל שנה במדינת ישראל, 50%, כמו שהוא אמר, הם לא יהודים, רובם ערבים, ו-30% מהעבריינים זה בתל-אביב, רבותי. אתם יודעים? תל-אביב הנאורה, תל-אביב שנקראת הרוקדת והעובדת, שם רוב העבריינות ביחס לערי ישראל. לא מדאיג אותנו, למשל, שלמעלה מ-14,000 קטינים מעורבים באלימות? מה לגבי מקרי הרצח? כמעט כל יום יש מקרי רצח. זה מעניין מישהו? לפני יומיים-שלושה היו שלושה מקרי רצח ביום אחד. אפילו פעם אחת, במהדורת החדשות בקושי שמענו,

כל היום דיברו על הדרת הנשים. אדוני היושב-ראש, מה עם האלימות נגד קשישים? כל חודש יש בין 150 ל-200 מקרים מזעזעים של חבלות נגד קשישים. זה לא עולה לכותרות.

את מי זה בכלל מעניין? כי זה לא חרדים. כל יום נגנבים עשרות כלי-רכב. נכון שזה בירידה קצת, אבל למעלה מ-20,000 כלי-רכב נגנבים פה בשנה. איפה המשטרה? איפה הכוח שלנו? אז תופסים כמה חרדים, שכולנו מתנערים מהם, מהאלימות שלהם, להפוך את זה לאג'נדה, ויש תחרות בין המפלגות מי יוביל ומי יותר חזק, ומי יאמר אמירה יותר אנטי-דתית. מה לגבי נשיאת סכינים, סחיטה והצתה? במגמה של עלייה גדולה, אדוני היושב-ראש, עבירות של אמל"ח בשנים האחרונות, ב-80%. העולם התחתון חוגג פה במדינת ישראל. מ-1,600 מקרים ל-3,250. העבריינות, שמאיימת באמת על קיומה של המדינה שלנו פה, זו הבעיה שלנו. כשיש רצח בחוצות העיר, כשיוצאים לך עם אמל"חים ועם כלי-נשק ויורים בחוצות העיר בלי להניד עפעף. את מי זה מעניין? המשטרה, בסדר, שתעשה את העבודה שלה. אבל עכשיו אנחנו עובדים פה בשטח. אני אגיד במה חלה ירידה. אתה מתחיל לסיים. אני מתחיל לסיים. בדבר אחד חלה ירידה, אדוני היושב-ראש: בשימוש ובסחר בסמים. אין הרבה, תאמין לי. יש למעלה מ-22,000 מקרים. זה ממש לא הרבה. מריחואנה בסך הכול 5,000 קילו מכרו השנה. אבל אני אגיד לך למה זה ירד, כי כבר עוברים לשתיית אלכוהול. אני כבר חוזר, אדוני, אני מסיים. כי היום כבר מחליפים את הסמים, זה כבר לא רלוונטי. יותר טוב, יותר קל, יותר נגיש זה אלכוהול. תראה מחר, בשבוע הזה, בסוף השבוע, כשתצא משטרת ישראל לעשות סיור ברחובות, אדוני רוצה לסיים? ותראה כמה מתגוללים שמה, שיכורים.

זה הבעיה של מדינת ישראל, ולא הקשקוש והפטפטת וגל ההסתה המתמשכת. אנטישמיות, תודה רבה. שחוגגת פה במדינת ישראל. אני רוצה לומר לך, אתה לא יכול לומר לו. אין מצב בעולם, אני מבקש ממך לכבות לו את הרמקול. לכבות לו את הרמקול. אדוני, קיבלת שש דקות, בגלל סיעתך. אבל השעון שלי, אדוני היושב-ראש, נא לסיים. השעון שלי, אני לא יודע מה עם השעון שלך. נא לסיים. טוב, בסדר, אני כבר מסיים. לכן, אדוני היושב-ראש, לא "לכן". החכם עיניו בראשו, תודה רבה. והכסיל בחושך ילך. אני מזמין את חברת, אנחנו עדיין בחג החנוכה, צריכים להאיר את הנר שלנו,

את היהדות, את אור התורה. לכבות את הרמקול אצלו. אני מבקש מוועדת האתיקה לתת את דעתה להפרת הוראה של יושב-ראש הישיבה. הדבר הוא בלתי אפשרי לחלוטין. מה אני אומר לחברת הכנסת זהבה גלאון?

חבר הכנסת נסים זאב, איש לא קיבל שנייה יותר, ולא הפריעו לך. לא, שתי דקות יותר. כולם שמעו אותך, לא הפריעו לך. שמעו את הזבובים מסתובבים באולם. בבקשה, חברת הכנסת גלאון. שלוש דקות לרשותך. דיברת, איש לא הפריע לך.

ברצף. אם ייתנו לך 60 דקות גם לא תספיק. אתה כמעיין המתגבר. אבל לא יכול להיות שאתה לא תישמע. בבקשה, חברת הכנסת זהבה גלאון, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אני רואה שמרוב התרגשות חבר הכנסת זאב שפך כאן את כל המים על הדוכן. נו, גם זה קורה. נא לטפל, אין מים אין תורה. חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, שוב הממשלה הניפה דגל לבן מול המתנחלים הקיצוניים בהסדר שנעשה היום ברמת-גלעד. מאחזים בלתי חוקיים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית, החליטו להעתיק אותם כדי להתמזג אחר כך בהמשך ליישוב קבע בקרני-שומרון. ואני שואלת: איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שממשלה נותנת שוב הכשר לגזל? האמת שזה לא מפתיע אותי, אדוני היושב-ראש. לפני כמה זמן בג"ץ קבע, בהוראה נחרצת ובלתי מתפשרת, שבתים שנבנו באורח בלתי חוקי על קרקע פלסטינית פרטית, צריכים לפנות אותם. ואני שומעת שהממשלה הקימה צוות, ועדה, או איך שלא קוראים לזה, לבחינת הסדרים משפטיים איך ניתן לעקוף את ההחלטה. החלטות בג"ץ הן רק בגדר המלצה, ולא הנחיה שמחייבת את הממשלה הזאת. איך אפשר להכשיר גזל, עבירה פלילית? זה מה שהצוות של הממשלה התבקש לתת לראש הממשלה, המלצות איך להסתדר, איך לעשות קומבינות, איך אפשר להשתלט על עוד אדמות ועוד קרקעות כדי לנסות בכלל למנוע כל הסדר עתידי, כדי לקבוע שוב עובדות בשטח. היום משרד הביטחון הגיע להסדר עם המתנחלים. כשאני שומעת שהמתנחלים כל כך מרוצים מההסדר, אני יודעת שזה אומר דורשני. אני יודעת שיש כאן ממשלה שפעם אחר פעם נכנעת לבריונות, לאלימות, ופעם אחר פעם מניפה דגל לבן, דגל כניעה, מול מי שמרשה לעצמו להשתלט באורח בלתי חוקי על אדמות פרטיות, מתוך רצון, אם בית-המשפט יאשר את זה,

חבר הכנסת שנלר, שמעו את מה שאמרת.

אתה לא בנאום עכשיו.

תבקש מחבר הכנסת טיבייב, אולי הוא ירשה לך לדבר במקומו. עכשיו היא מדברת.

אדוני היושב-ראש, יש גם חברי כנסת שמבחינתם החלטות בית-משפט וחוקי מדינת ישראל הם רק בגדר המלצה. אבל אין פלא. ממשלות ישראל, דרך אגב, לא רק הממשלה הזאת. בעניין הזה אין לי טענה רק לממשלה הזאת. ממשלות ישראל שיתפו פעולה עם הגזל, עם הכשרת הגזל. אבל לא היתה סיטואציה שממשלה מקימה צוות כדי לבחון איך עוקפים את המלצות בית-המשפט. אני חושבת, אדוני היושב-ראש, שזו חרפה. אני חושבת שזה מוסיף לנזק שכבר נעשה על-ידי הממשלה הזאת למדיניות החוץ של מדינת ישראל. שמענו רק לפני כמה שבועות, לפני כמה ימים, ובזה אני מסיימת,

איך הרביעייה הבין-לאומית קוראת לראש הממשלה לחזור לשולחן המשא-ומתן. איך, כשמכשירים גזלה, כשמכשירים גזל? תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי הכנסת, המעשה של הנהגת אוטובוסים מהדרין הוא מעשה שיש בו מן הכיעור. כמובן, כולם מסכימים. ולמה להתערב להם בחיים? להבדיל, ממש להבדיל, זה כמו להגיד שאלימות בתוך המשפחה זה עניין של המשפחה. או בעדות מסוימות ובעממים מסוימים יש עוד מנהגים. נגיד: זה עניין שלהם, מה אנחנו נתערב? צריך להתערב. צריך להתערב, כי צריך להגן גם על האנשים המקופחים בתוך החברה החרדית, ובעיקר הנשים המקופחות. זה לא אשה עולה מאחור וגבר עולה מקדימה. משפחות נוסעות באוטובוס, גבר ואשתו החוקית, כדת משה וישראל, וילדיהם, והם צריכים להיפרד, היא תשב מאחור והוא ישב מקדימה, עם כל אי-הנוחות שבכך. וגם על זה צריך להגן. גם במדרכה וגם בקופת-חולים. מדרכה זה דבר שולי. אני מדבר על תופעה הרבה יותר רחבה וקיימת. אבל הדיון בכלל על יחסי חרדים, דתיים וחילונים הוא דיון שצריך להתנהל לאורך זמן. עצם העובדה שקשה לחיות ביחד הוא בעיה חברתית ודמוגרפית. נדידת אוכלוסייה יש במדינת ישראל כבר 30-20 שנה, שחרדים הולכים לגור במקומותיהם וחילונים הולכים למקומותיהם, ודתיים-לאומיים מחפשים את דרכם איכשהו למצוא להם מקום לגור בנחת, בלי להיפגע מהחילוניות ההולכת ומתגברת ומהחרדיות, שגם לה יש הסגנון שלה. אבל לא חייבים לנהל את הוויכוח הזה דווקא בעונה. עכשיו, השבוע, זאת העונה של הדרת נשים, אז הכול זה הדרת נשים. השירותים הנפרדים זה הדרת נשים, והבריכה הנפרדת, הכול זה הדרה. הכרוב והכרובית ביחד במקרר, צריך להפריד ביניהם. לפני שבועיים היינו בעונה אחרת, היתה העונה של "תג מחיר". מתנחל צעק, מתנחל ירק, מתנחל עלה, מתנחל ירד, הכול זה אלימות שהולכת להחריב. באמצע נחנו איזה שעתיים עם דברי הקישור בנאום של ראש הממשלה. הארץ עמדה להיחרב. מי כתב? מי אמר? מה התכוון? זה מצביע, זו תופעה. כל דבר נדמה באותו רגע כאילו זה כבשונו של עולם: שמים וארץ ודן כנר, שמים וארץ ו"תג מחיר"; שמים וארץ והדרת נשים. "הדרת?" "בוודאי, הדרתי במשרד". "אתה מהדר?" "לא". "נהדר". רבותי, הנושאים האלה בחלקם הם נושאים מאוד חשובים.

לפני חודשים-שלושה, אנוכי הקטן, דיברתי משהו, ועוד על תחנת רדיו שבה לא נותנים לנשים לדבר, כלב מת לא הצלחתי לקושש מהמסדרון בשביל זה. זה לא היה בעונה. אני חייב גם לך לומר שאתה מסיים את דבריך,

העצה היחידה שיש לי לאנשים

מישהו אחר יוותר.

לא על כל דבר בטלוויזיה שהם מפרסמים, הם עושים follow up.

צריך לדעת איך "לְפַלְאֶפּ" נכון. יש דברים שהם סנסציוניים ולא עושים עליהם follow up.

יש דברים חשובים שלא מעניינים. בסדר, אנחנו לא נשנה עכשיו את התקשורת לגמרי. אבל אנחנו, כאנשי ציבור, צריכים לקחת קצת אוויר ובנושאים הרציניים, שאנחנו עכשיו ב-peak שלהם, בשיא שלהם, צריך לעסוק בהם במתינות כל השנה, ולא רק בעונה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. אני ממש לא מוכנה להפסיד אותך בשום פעם. אורי, הכרוב והכרובית צריכים להיכנס,

בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה, גם לרשותך שלוש דקות, ואני יודע שאתה מתחיל להתלהב ברבע הדקה האחרונה, אז תעשה זאת מההתחלה. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אנשים שואלים למה אין תהליך מדיני ולמה לא מתקיים משא-ומתן. למרות שמר בנימין נתניהו קורא כל הזמן: אני מעוניין, אני רוצה לדבר, למה בכל זאת לא מתקיים? משא-ומתן לא מתקיים, תהליך מדיני לא מתקיים, כי יש ייאוש מוחלט בצד הפלסטיני, בהנהגה הפלסטינית, בעולם הערבי, ממר ביבי נתניהו. הם יודעים שאי-אפשר להגיע להסכם אתו, ומשא-ומתן אתו הוא חסר כל תוחלת, לא יוביל לשום דבר. ולא בגלל מה שהאופוזיציה תוקפת עליו את מר ביבי נתניהו. נהפוך הוא. לא בגלל שנתניהו משקר, אלא דווקא כי הוא דובר אמת. מר נתניהו, הבעיה שלי היא לא עם השקרים אלא עם האמת, והאמת של נתניהו היא אמת קיצונית. אי-אפשר לצפות שהעולם הערבי והפלסטינים ינהלו משא-ומתן עם מר ביבי נתניהו כאשר הוא מודיע מראש שהוא לא מוכן לדון על גבולות 67', מראש הוא לא מוכן לוותר על מפעל ההתנחלויות, מראש הוא לא מוכן לחלק את ירושלים, מראש הוא לא מגיע אפילו לפשרה בעניין הפליטים. אז על מה לנהל משא-ומתן?

אין שותף בצד הישראלי. עכשיו, מר ביבי נתניהו הוא לא רק פוליטיקאי. הוא גם איש כלכלה ואיש חזון לאומי, כפי שאומרים, והוא חי את האתוס המשולש: האתוס הכלכלי, האתוס הביטחוני והאתוס הלאומי, כלכלה חזקה, צבא חזק, עם חזק.

הוא ממנו והלאה. הוא לא מאמין בשלום לא כי הוא לא רוצה, גם זה לא נכון, כי הוא מבין שבתנאים שלו אי-אפשר להגיע לשלום. אם אני אומר לשכן שלי: לקחתי את הבית שלך, ואני חושב לקחת לך את הסלון ואת המטבח, ואני אומר ברצינות שאני רוצה יחסים טובים עם השכן, איך השכן הזה יסכים? אני לא מאמין שהשכן הזה יסכים, כי אני יודע מה אני מעולל לו, מה אני לוקח ממנו, מה אני מונע ממנו. זו האמת, והאמת היא קשה. מר בנימין נתניהו יודע שאי-אפשר לעצור את הגרעין האירני אלא בהצהרה שלו כאן שהוא מוכן להתחייב למזרח תיכון נקי מנשק גרעיני.

יש דרך לשלום, ויש דרך לתהום ומלחמה. בדרך השלום לא בחר מר ביבי נתניהו.

תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה על כך שעמד בלוח הזמנים. אני מזמין את חבר הכנסת טיבייב, שבע דקות. אחרונת הדוברים, בשם סיעת הליכוד, היא חברת הכנסת חוטובלי, אם היא תהיה פה,

שהליכוד יגיד לי מי מדבר. אני יכול לדבר עוד פעם? אני יכול לדבר שוב? שהליכוד יחליט מי מדבר. אני לא יודע, זה היה בצחוק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני באמת רציתי היום לדבר והכנתי נאום,

ורציתי לדבר על הבעיות בפריפריה ובכלכלה, כמו שרוב חברי כבר התייחסו,

זרקתי את זה מסיבה אחת פשוטה. היום הייתי בישיבת ועדת העלייה והקליטה בנושא: חטיפת עולות חדשות על-ידי מיעוטים. זה דבר מאוד מעניין. השתתפתי בוועדה. מה היה הנושא? חטיפת עולות חדשות על-ידי מיעוטים. זה? זה היה הנושא.

אני מאוד מכבד את יושב-ראש הוועדה, דני דנון, שנתן לי את כל הבמה כשעשינו את יום הקשיש בכנסת, אבל לזה אני אתייחס בשלב יותר מאוחר. חבל שאדוני ראש הממשלה לא מתייחס לדברים. מאוד חבל. רציתי מאוד לדבר דווקא עליו. כמו שאמרתי, אני גר באופקים, וכל אחד מסתכל על העולם שלו דרך החלון. אני גר בבית מעץ, בית שאוכלים אותו טרמיטים, בית שבו אין לי חדר מיגון. כשנופלים "קסאמים", אני יוצא החוצה ואני פשוט מתפלל. אין. המדינה לא עשתה בעניין הזה שום דבר. אבל עוד פעם, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. אני עוד פעם חוזר לאותה ועדת קליטה, והנושא היה: חטיפת עולות חדשות על-ידי מיעוטים. מה הנתונים? יש תופעה שמחכים לעולים חדשים כדי לחטוף אותם, מעניין,

אדוני היושב-ראש?

השתתפתי בדיון. מה התברר? קודם כול, אני ביקשתי, זה מזכיר לי את הפיל והבעיה היהודית.

אני מסכים אתך, אדוני היושב-ראש, אבל הקואליציה הסכימה. זה כביכול השוט של הקואליציה לתת מכות למיעוטים. הקואליציה לא אחראית לסדר-יום, רק היושב-ראש, ואם הייתם מפנים את תשומת לבי,

אני מאוד מקווה שתוסיף לי קצת זמן,

אני מנסה להרוויח על זה. שבע דקות לא מספיקות?

תודה, אדוני היושב-ראש. עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו נושא. מי העביר את ההצעה הדחופה? אנסטסיה, יכול להיות שזו את? ועדת העלייה לא יודעת על הבעיה שקיימת. כנראה שאני באמת לא יודע. כנראה עוד פעם מפלגה מסוימת תפסה פה מצלמות ועוד פעם מנסה להבעיר את המדורה. על מה? מי, במה זה אתה, לא אני. גברתי, אני יודע בדיוק על מה מדובר. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי.

תדע את זה. אנסטסיה מיכאלי, כשאמרת על הנשים החזקות, אנסטסיה היא באמת חזקה. אבל להעלות את הנושא בוועדה קליטה זה בעיני עובר את כל הגבולות. לא, כי איפה הבעיות? בואי ואסביר לך, אנסטסיה, איפה הבעיות.

בעיר אופקים, בכל תלמיד המדינה משקיעה 5,000 שקל. כמה בעיר רעננה? 14,000. כמה ברהט?

פה קבור הכלב. פה הבעיות. שמענו באותה ועדה, כששאלנו את נציגי המשטרה אם יש תלונות, שמעת, אנסטסיה?

אז מאיפה כל הרעש וכל ההדים וכל הרוחות? מוצצים את זה פשוט מהאצבע? לְמה? לְמה? זה לא נכון.

לא אני יזמתי, ברור.

משטרה, זה לא בן-אדם שיכול, תודה רבה. חנין זועבי לא היתה בוועדה, עוד נושא? הוא לא שואל אותך, הוא שואל את עצמו. אל תעני לו. אני ממשיך. אדוני היושב-ראש, אתה עוזר לנכדים שלך? כמובן, נכון? כמו כל סבא. יש סבא שמנסה לעזור לאנשים. ביום הקשיש התברר הדבר הכי פשוט: רוב הקשישים העולים הם מתחת לקו העוני, והם לא יכולים לעזור לנכדים שלהם. והיה בוועדה שאמרו שהילדות האלה, יש בעיה, ואני מסכים שיש תופעה, אבל איפה הבעיה? קונים אותן בבקבוק "קוקה-קולה", בג'ינס. ולא הבדואים אשמים, אנחנו אשמים, כי לא מטפלים בבעיות האלה. על זה צריך לדבר, אנסטסיה, לא עליהם. הם לא אשמים, כי כל אחד ואחד במקומם כנראה היה עושה אותו דבר, אבל הם לא,

גם לי כואב וראיתי מקרה רצח באופקים על בסיס הדבר הזה, שהרגו את הבחור הבדואי על בסיס הדברים האלה, אבל צריך לטפל בשורש הבעיה. וכשהיה יום הקשיש התברר, רק 8% מהקשישים דוברי הרוסית בזמן שוד ואונס מתלוננים למשטרה. כן, כן, אדוני היושב-ראש. מספר נדיר. מאיפה? כי אין אמון במשטרה, כי אין אמון במערכת. ולמה אנחנו לא מטפלים בדבר הזה? למה אנחנו לא בודקים למה לאותן הבנות אין כסף לצאת החוצה? כי ההורים שלהן עובדים 12 שעות ואף אחד לא מטפל בילדים האלה, והם זרוקים ברחוב. למה אנחנו לא מטפלים בהם? למה אנחנו תמיד נתפוס מישהו אשם?

כי זה סקסי, כי כל המצלמות עומדות פה. ואדוני ראש הממשלה, ממש חבל שאני לא אתייחס לכל הדברים, אבל אני אדבר קצת על עצמי.

אני נמצא במדינת ישראל, ופעם כבר התייחסתי לזה ואני אתייחס לזה עוד פעם, בשבילי, מה זה מדינת ישראל?

הדברים החזקים שבשבילי מדינת ישראל, דבר ראשון,

זה יהדות. היהדות שלי, ואף אחד לא נתן לי, לא מפלגה סקטוריאלית, לא ש"ס ודגל התורה ואף אחד. קיבלתי את זה מאלוהים ומההורים שלי. זה היהדות שלי. דבר שני זה ציונות. גם אותה קיבלתי מהבית, מהחינוך, אבל לצערי הרב פה מזייפים אותה. והדבר השלישי, שלמדתי אותו פה במדינת ישראל, אדוני ראש הממשלה, זה דמוקרטיה. אבל לצערי הרב, אדוני ראש הממשלה לא רוצה לשמוע את זה וזה חבל,

תודה רבה, אני מאוד מכבד את זה. אני רוצה באמת שתקשיב ברגע זה, תקדיש לי ממש דקה אחת,

אני מקיים חלוקת קשב, לא תמיד אני מצליח. אדוני ראש הממשלה, אתה משתמש בממשלה כשוט נגד אזרחים. אתה משתמש בכנסת כשוט נגד בתי-משפט. אתה משתמש בוועדת הכלכלה כשוט נגד ערוץ-10. אתה משתמש בוועדת הקליטה כשוט נגד מיעוטים. לא נבחרת לתת את כל המכות לציבור, אבל אם כבר, תלך עד הסוף ותן מכות. ואני אתן לך מתנה, שוט אמיתי. תן את המכות לרביב דרוקר. לא, לא, לא, חבר הכנסת. לא, לא, לא. תן את המכות לדורית בייניש. נא לרדת, נא לרדת מהבמה.

נא לרדת מהבמה, נא להוריד אותו מהבמה.

אי-אפשר להפוך את הכנסת לקרקס. תודה רבה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לרשותך שבע דקות. זה הרמה של האופוזיציה? (חבר הכנסת רוברט טיבייב יוצא מאולם המליאה.) לא פחות, אם תרצי, אבל גם לא יותר. נא לצלצל.

מייד לאחר סיום דבריה של חברת הכנסת חוטובלי יעלה ראש הממשלה על מנת להשיב. בבקשה, חברת הכנסת חוטובלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה, הכנסת הזאת תיזכר לדורי דורות על יכולותיהם של חברי הכנסת. כן, בבקשה. כשאין מלים, כשאין מלים. אדוני היושב-ראש, נראה לי שאפשר להוסיף למקורות שלנו את המשפט הבא: עשרה קבין של צביעות ירדו לעולם, תשעה נטלה קדימה ואחד כל העולם כולו. רציתי בהתחלה להגיד "האופוזיציה", אבל נראה לי שמפלגת האופוזיציה המרכזית באמת מצטיינת במיוחד בתכונה הזאת, בתכונת הצביעות.

במשך כמעט שלוש שנים מנהלת הממשלה הזאת את מדיניותה.

העם בחר ימין וקיבל ממשלה לאומית, ויש כאלה באופוזיציה, ולא לחינם הם שם, שלא רוצים את זה.

עברתי אחת אחרי השנייה על כל הצעות האי-אמון שהיה במהלך התקופה הזאת, אחת לא היתה שעסקה בהדרת נשים לפני שהנושא הזה עלה לכותרות.

אני רוצה לומר שמיושבת-ראש האופוזיציה לא שמעתי ולו פעם אחת עיסוק בנושא הזה לפני שהתקשורת החליטה לעשות מזה פסטיבל ציבורי שלם. כל הצעות האי-אמון התמקדו בבידוד המדיני הקשה שממשלת נתניהו מובילה את ישראל אליו. שום מלה על הפרת דמוקרטיה, שום מלה על הפרת ערכים, עד שהתקשורת הגיעה והחליטה לעשות מעשה ולהפוך נושא מסוים לעיקר סדר-היום, והאופוזיציה החליטה, בעקבות קריאת העיתונים כנראה, להפוך את זה לנושא מרכזי. יושבת-ראש האופוזיציה, שזה עתה נכנסה, במשך שנים לא ידעה בכלל על המשמעות של המאבק הפמיניסטי. היא גילתה את זה באיחור רב. לעומת זאת, השרה לימור לבנת, מראשית דרכה בפוליטיקה הבינה שחלק בלתי נפרד מכללי המשחק הפוליטי,

כוללים בתוכם גם מאבק חברתי, והמאבק למען נשים הוא חלק מאותו מאבק חברתי. ולכן, אני באמת חושבת שבעניין הזה אי-אפשר לנקוט צביעות. אי-אפשר לקום ולומר שממשלת נתניהו כורתת ברית קדושה עם החרדים ולשמוע את גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, נושא כאן את הנאום הבא, אני חושבת שאם הייתי נואמת את הנאום שלו במקומו, זה היה קמפיין נהדר לליכוד, אומר את הדברים: "אני מודיע לכם" ציטוט מדברי גפני, שלא תהיה אפילו טעות של מילימטר, אם אנחנו היינו בקואליציה עם קדימה,

חוק פתיחת אזורי רישום לנישואין, לא היה עובר, היה עובר החוק שעבר אצלם, שלא צריך ללמוד לימודי ליבה בישיבות קטנות". ונכון,

ממשלת קדימה היא הממשלה שבה עבר חוק נהרי, החוק שהרג, ריסק לחלוטין את הסולידריות החינוכית במדינת ישראל, החוק שקובע חובת לימודי ליבה בבתי-ספר.

זאת הממשלה שמתהדרת כל כך, זאת האופוזיציה שמתהדרת כל כך שבתקופת הממשלה שלה דברים כאלה לא היו קורים. על מה אתם מדברים, חברים? קצת, אתם יודעים, הזיכרון הציבורי אומנם קצר, הוא לא עד כדי כך קצר. אני רוצה לומר לכם שבמשך שלוש השנים שבהן אתם שלטתם היתה ברית קדושה עם החרדים שלא קידמה שום סדר-יום אזרחי. לא זוכרת שהיתה חובת שירות לכולם, לא זוכרת שהיתה מציאות שבה קידמתם במשהו את מערכת החינוך לטובת חינוך שוויוני יותר. לא זוכרת שנושאים פמיניסטיים עמדו בכלל על סדר-יומה של הממשלה הזאת. אבל מאחר שצביעות זה הדגל המרכזי, מה אפשר לצפות מאנשים שנושאים בעיקר את הדגל הזה? אדוני היושב-ראש, אני השתתפתי אתמול בהפגנה בבית-שמש. אני חייבת להגיד שהנושא הזה הוא באמת נושא חמור. אנחנו עדים לגילויי אלימות קשים של קבוצות אנרכיסטים. אין מישהו באולם הזה,

שלא רואה את הדברים האלה כדברים חמורים. בהזדמנות הזאת אני רוצה לפנות לחברי ביהדות התורה:

כשיש גילויי אלימות קשים בימין, כשיש "תג מחיר" בימין, המחנה הציוני-דתי כולו עומד בשורה אחידה ומגנה את גילויי האלימות האלה. אני מצפה גם מכם לגנות גילויי אלימות, ולא לאיים על הקואליציה בפרישה. אני חושבת שזה מעשה ציבורי אחראי יותר, ועם כל הכבוד, זאת לא הדרך להגן. אם אתם רוצים לומר שלא כל החרדים נוהגים כך, הדרך לעשות זאת לא עוברת דרך מתן גיבוי למעשים כאלה. אסור לגבות מעשים כאלה. כשהשתתפתי אתמול בהפגנה ושמעתי את קולו של הציבור, הציבור לא רוצה חילופי שלטון. הציבור לא מואס באיזושהי גזירה חדשה שניחתה עליו. הציבור מדבר על תקופה ארוכה מדי שבה מדינת ישראל, על שלל ממשלותיה, לא ראתה בנושא הזה, בנושא השלטים בבית-שמש, נושא שראוי לדיון ציבורי. הממשלה הזאת זכתה להיות חלוצה בכך שבמשמרת שלה, הדברים לא קורים, שלא תטעו. הדברים האלה קרו הרבה לפני המשמרת של הממשלה הזאת. הממשלה הזאת זוכה להיות זאת שמטפלת בנושאים האלה, הולכת באופן חזיתי נגד הסוגיות האלה, הולכת באומץ, יש לציין, אומץ לב ציבורי שנפקד מיושבת-ראש האופוזיציה, אומץ לב ציבורי שנפקד מספסלי שורות האופוזיציה. גם אם קשה, גם אם קשה ולא קל לאבד את השלטון, אני עדיין חושבת שצריך להיות הגונים, שצריך להיות ישרים, שצריך לומר ביושר: הממשלה הזאת מתמודדת עם בעיות עומק בחברה הישראלית, שלא היא הולידה אותן, לא היא יצרה אותן. ממש כשם שירידת מפלס הכינרת, לא בכול אפשר להאשים את הממשלה,

אבל מבחינת האופוזיציה הכול התחיל בבנימין נתניהו. אבל החדשות מראות, חברי באופוזיציה, שלמרות שאתם מנסים ומתאמצים, הציבור עדיין רוצה נתניהו. הציבור עדיין רוצה ימין בשלטון. הציבור אוהב מדיניות אמיתית וישרה. ויש לי עוד עצה טובה לתת לכם: הציבור מתעב צביעות.

הציבור לא אוהב כשלא אומרים לו את האמת ומשקרים לו בפרצוף.

הציבור לא אוהב כשהופכים מאבק חברתי לגיטימי לכלי ניגוח פוליטי. הציבור יודע להצביע למי שהוא מאמין לו,

חברי באופוזיציה, הציבור חושב שאתם חבורת שרלטנים, שבעיקר עסוקה בניגוח פוליטי לא אמיתי. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי. רבותי, תם הדיון הסיעתי. עכשיו אני אזמין את ראש ממשלת ישראל לעלות ולהשיב, לבקשת 40 חברי הכנסת, ובתום דבריו של ראש הממשלה, תוכל ראש האופוזיציה גם היא לשאת את דברה. חבר הכנסת יואל חסון, אני מאפשר לך להשתתף, אבל אתה תחת הקריאה השלישית. תשב, רק תזכור שאתה, אני מאפשר לך, אבל לא יהיו לך שלוש קריאות. לא, אתה באוברדרפט כבר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תזמין את כל החברים פה. חבר הכנסת נסים זאב, אדוני יזכור שגם הוא באיזושהי אזהרה. בבקשה, כבוד ראש הממשלה. אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, לפני הכול אני מבקש להתייחס לדברים שכוונו אלי אישית בשבוע האחרון.

מכם, ואני אומר מראש, נתגלו פה כשרונות גדולים, אבל אין ספק שהמוכשר ביותר, זה שעלה על כולם, הוא חברנו חבר הכנסת איתן כבל. איתן, אתה יותר מבריק משכטמן, אתה יותר מצחיק מסיינפלד, אתה כדררת את זה לשער יותר טוב ממרדונה. עכשיו אני חייב להגיד לך, יש לי רק הערה אחת. אני לא הייתי בוחר במסי, אני הייתי בוחר, כפי שראית, במרדונה או בפלה. אבל בסך הכול, אני חושב ששיחקת את זה בענק, ואיתן, אני רוצה להגיד לך, שאני הייתי הראשון שזיהה את גודל הכשרון שלך. אז, איתן, אני מוריד את הכובע בפניך, כל הכבוד.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אורבך, בפעם הבאה נפנה אליך. אבל אנחנו עוסקים במאמץ עצמאי. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לעבור לכמה עניינים רציניים, רציניים באמת: אי-היציבות הביטחונית באזורנו, הטלטלה הכלכלית בעולם והצרכים החברתיים של אזרחי ישראל. לגבי אי-היציבות באזורנו, בחודש האחרון נוספו שני אירועים חדשים שבהחלט עשויים להשפיע עליה: תוצאות הבחירות במצרים והמציאות החדשה שמתהווה בעירק. השלום בין ישראל ומצרים הוא נכס אסטרטגי לשתי המדינות. הוא נתן לנו שקט בגבולנו המערבי במשך למעלה מ-30 שנים. אני מקווה שכל ממשלה שתיבחר במצרים תכיר בערך קיום השלום, בערכו בפני עצמו, וכמובן בערכו למצרים. ביחס לארגוני הטרור שחושבים שנשב בחיבוק ידיים מול הניסיונות שלהם לפגוע בנו דרך סיני, הם יגלו, כפי שגילו אמש, את היד הקשה שלנו.

אנחנו נשלים תוך פחות משנה את בניית גדר הגבול לאורך גבולנו המשותף בסיני, וזהו צעד חיוני לעצירת חדירת המחבלים לשטחנו ולהפסקת השיטפון של מסתנני העבודה הבלתי חוקיים לערינו. באשר לעירק, המצב החדש שמתהווה שם עלול לייצר עבור מדינת ישראל אתגרים ממזרח שלא ידענו כמותם ושלא התמודדנו עמם קרוב לעשר שנים. ההתפתחות הזאת מחזקת כמובן את החשיבות של השלום בין ישראל לירדן, שגם הוא נכס אסטרטגי לשתי המדינות. אני מציין את השינויים הדרמטיים הללו, גם במזרח וגם במערב, וגם שינויים רבים אחרים שמתחוללים סביבנו, מאירן, שממשיכה להתחמש, או יותר נכון לפתח את החימוש הגרעיני שלה, ועד לוב שממנה מוברח נשק מסוכן לאויבינו, אני מציין את השינויים הדרמטיים הללו כי הם מחייבים אותנו לרענן את החשיבה הביטחונית והאסטרטגית שלנו, וחברי הכנסת, אנו עושים זאת. בימים הקרובים נקבל החלטות לגבי תקציב הביטחון כדי לתת מענה לאתגרים החדשים שאנחנו ניצבים בפניהם, אבל באופן כזה שלא יפגעו, או שלא ייפגעו, הכלכלה והחברה. זו לא משימה פשוטה, כי האיזון הנדרש בין הצרכים הוא מורכב וקשה, אבל אני מאמין שהוא אפשרי. אני יודע, לאלה שאין שום אחריות ברגע נתון, אין שום בעיה. כשאין אחריות תמיד אפשר לפזר הבטחות בלי חשבון, תרתי משמע, בלי חשבון ובלי הגבלה, אבל אנחנו נדרשים להתנהג אחרת, ואנחנו מתנהגים כממשלה אחראית וכך נמשיך לנהוג. אני מאמין שהאחריות הזאת נדרשת יותר מתמיד לאור ההתפתחויות האחרונות בזירה הכלכלית העולמית. כלכלות רבות באירופה ממשיכות להתנדנד. אני לא חושב שיש פה מי שחושב שהמשבר הזה הסתיים. הכלכלות הללו לא יצאו ממרחב הסכנה, ולא ברור מתי יתאוששו. לעומת זאת, זה נאמר פה, המשק הישראלי ממשיך לצמוח, האבטלה בישראל הגיעה לרמה הנמוכה ביותר שלה מזה עשרות שנים, 5%. אני זוכר ימים ששיעור האבטלה היה יותר מכפליים מזה. אני זוכר שהיו פה מאות אלפי מובטלים ללא שום אפשרות לפרנס את משפחותיהם, עם פגיעה עצומה בדימוי העצמי של אותו אב או אם שאינם יכולים לפרנס את משפחותיהם. והבעיה החברתית הקשה ביותר,

האבטלה זו בעיה חברתית קשה מאין כמוה, הבעיה החברתית הקשה ביותר היתה לא איך מסיימים את החודש אלא איך בכלל מתחילים אותו. טוב, זה טוב שאנחנו לא שם, ושיעור הבלתי מועסקים בישראל הוא נמוך באופן משמעותי מזה של ארצות-הברית, מדינות גוש היורו, בריטניה, סקנדינביה, אוסטרליה. וגם אם תחזית בנק ישראל תתממש והאבטלה תעלה מ-5% לאזור ה-6%, יותר מ-6%, עדיין מדובר בנתון נמוך משמעותית לעומת זה של כלכלות העולם המובילות. אבל אני אבקש להדגיש בפניכם, חברי הכנסת, שני דברים.

אנחנו נמצאים במצב הזה דווקא משום שבניגוד למדינות אחרות נהגנו באותה אחריות ולא בזבזנו כסף בלי חשבון. ושנית, עם כל ההצלחה שלנו, אנחנו ניצבים בפני אתגרים כלכליים לא פשוטים, כי בעת הנוכחית אנחנו עדים לשילוב ייחודי של טלטלה אזורית שלא ראינו 90 שנה וטלטלה כלכלית עולמית שלא ראינו כמותה 80 שנה. והחיבור הבו-זמני של שני המשברים הללו, אפשר להגיד: העולמיים, יוצר מתח מובנה בין האחריות הביטחונית של הממשלה והאחריות הכלכלית שלה. הצרכים הביטחוניים מחייבים אותנו לשקול הגדלה משמעותית של תקציב הביטחון, ואילו הצרכים הכלכליים מחייבים אותנו לריסון תקציבי בכל התחומים, ואנחנו נצטרך למצוא את האיזון הראוי בין השניים כדי לשמור על ביטחון אזרחי ישראל, ובמקביל לשמור על כלכלת ישראל. וברור לכם שאם הכלכלה תקרוס, גם הביטחון יקרוס. אין ביטחון בלי כלכלה, וביטחון עולה הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. וכדי להכביד עוד יותר על המשוואה הזאת, אנחנו גם מחויבים לטפל בצרכים החברתיים השונים, ואנחנו אכן נטפל בהם. שמעתי, אדוני היושב-ראש, שיש כאן מי שמיהר להספיד את דוח-טרכטנברג. להספיד במקום הזה זה לא דבר טוב, אתה זוכר כבר מקרה אחד. את פרק הדיון. זו היתה סגולה לאריכות ימים. אז אני מציע לא להספיד. אני מציע לחברי באופוזיציה, מיצוי כושר השתכרות. אל תספידו את דוח-טרכטנברג.

אני מציע לכם קודם כול ללמוד את העובדות. אנחנו מאשרים את דוח,

כפי שצריכים להגיד, נדמה לי, את דוח-טרכטנברג בממשלה, עושים את זה פרק-פרק. אישרנו את פרק המסים, אישרנו את פרק התחרותיות ויוקר המחיה, אישרנו את סעיפי הייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית. אני יכול להגיד שהדיון הוא דיון אמיתי, זה לא איזה מכונת הצבעה. אנשים באים, קוראים, לומדים, מתדיינים, בסוף מחליטים. ראש הממשלה, אישרתם את חוק התגמולים על הגז, 1 בנובמבר, תודה רבה. בעוד ארבעה ימים, כיוון ששאלת, החל מ-1 בינואר, מיצוי כושר השתכרות. ייכנס תיקון חשוב שתיקנו. אבות עובדים עד גיל שלוש ייהנו מתוספת של 418 שקלים נטו למשכורת שלהם.

עבור שני ילדים מתחת לגיל שלוש הסכום יוכפל ל-836 שקלים. חבר הכנסת שי.

ולכל ילד נוסף מתחת לגיל שלוש תבוא תוספת של עוד 418 שקלים. כמה כאלה יש? חבר הכנסת בן-ארי. לא, זה רמייה, חבר הכנסת בן-ארי. למי יש ארבעה ילדים עד גיל שלוש? חמישה ילדים, תודה. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. כדאי לעבוד. דבר ראשון שכדאי לעשות זה לעבוד. למה עד גיל שלוש?

חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. השאלה לא רלוונטית אם לא עובדים, אבל אם עובדים השאלה מתחילה להיות רלוונטית.

בנוסף, כחלק מרפורמת המס שאישרנו מוקדם יותר, אמהות עובדות עם ילד מתחת לגיל חמש תקבלנה נקודת זיכוי נוספת לעומת מה שהן קיבלו עד היום, כלומר תוספת של עוד 209 שקלים לנטו על כל ילד. באיזה שכר? זאת הטבה שמיועדת, כיוון ששאלתם, לרבבות רבבות של זוגות הורים שעובדים ומשלמים מס.

אני אבדוק את המספר המדויק ואביא לכם בדיון הבא. אני אוציא אותך, חבר הכנסת בן-ארי. חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

זאת לא ההטבה היחידה.

לא ראיתי את ההטבות האלה כשאתם הייתם בשלטון, אבל אנחנו מביאים אותן. לא היו מצוקות כאלה. חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. לא היו כאלה מצוקות, אדוני ראש הממשלה. חבר הכנסת יואל חסון, אין לי מה לקרוא לך. תסביר למה, אדוני, תסביר למה, אנשים יבינו את זה לא נכון,

חבר הכנסת יואל חסון,

אני אסביר לכולם אחרי שאתה תהיה בחוץ למה. אמרתי שזאת אינה ההטבה היחידה. ביום ראשון

ביטלנו את המס המתוכנן על הדלק. ביטלנו את המכס על קניות באינטרנט עד סכום של 1,200 שקלים. התחבורה הציבורית. מה עם מיצוי, ויש עוד שני דברים גדולים בדרך. אחד זה פרק הדיור, לא ויתרנו עליו, והשני, שעליו שמעתי שאותם הספדים, כל ההספדים התנקזו בעיקר לפרק השני החשוב שאנחנו הולכים לדון בו ולהעביר אותו, וזה פרק החינוך.

התחבורה עלתה. ומה עם הדיור הציבורי? מרינה, יש לך איזה יכולת לשאול את השאלה בטיימינג כזה, כשכולם שומעים ומקשיבים. היא אפילו לא נקראת לסדר כשהיא שואלת שאלה לעניין, אז כך קוראים קריאת ביניים, אתם רואים. אז כפי שאתם רואים, חברי הכנסת, כפי שאתם רואים, המצב הביטחוני והכלכלי נעשה יותר ויותר מורכב, ואני מאמין שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם המצב הזה היא להתלכד סביב הנושאים העיקריים, לדעתי הם רבים, שמאחדים אותנו, כי על רוב הנושאים העיקריים שעל הפרק יש הסכמה רחבה, אפילו רחבה מאוד, בעם. אמש ערכנו חידון תנ"ך למבוגרים. אחד מחברי הכנסת שאל אותי איפה הייתם אתמול. אתמול הייתי בחידון תנ"ך למבוגרים, חידון שהופסק לפני 30 שנה וחידשנו אותו. והענקתי את הפרס הראשון לחתן התנ"ך של חידון המבוגרים, לשמואל עמרוסי. שמואל הוא תושב אלעד שגדל בצפת. הוא אב לשבעה, והוא מורה למוזיקה וגמרא. והסגנית שלו, שגם לה הענקתי את הפרס יחד עם שר החינוך, היא ליאור מאיר. ליאור היא אם לארבעה, אשה חילונית מחולון, אשת עסקים.

ואומר לי, גם, חבר הכנסת שי שהיא שחקנית כדורסל.

היא התחילה ללמוד תנ"ך ברצינות רק לפני עשר שנים ומאז עושה חיל בלימודיה. עמדתי שם עם שני הזוכים, שילוב מנצח של גבר ואשה, דתי וחילונית, איש מדע ואשת עסקים, שהיו מאוחדים במורשת הייחודית של עמנו. ואני מאמין, ואני לא סתם אומר את זה מן השפה אל החוץ, ואני חושב שזה הכוח האמיתי שלנו, שבאמצעות האחדות הזאת, הלכידות הזאת, אנחנו נוכל לטפל טוב יותר באתגרים הפנימיים והאתגרים החיצוניים הגדולים שמאיימים עלינו. ואני חושב שבאמצעותם גם נוכל לטפל באיומים פנימיים שמגיעים מקבוצות שוליים בחברה. לפני שבוע ביקרתי בחטיבת אפרים. היה לי חשוב לפגוש את המח"ט ואת הסמח"ט שנפגעו מידי פורעים חסרי רסן. חבר הכנסת אורבך, אני לא מזלזל במה שקרה שם, ואני לא עושה את זה רק, זה לא רק "פרשת השבוע". זה דבר חמור. אי-אפשר לקבל פגיעה בחיילי צה"ל או בשוטרי משטרת ישראל.

אבל מאחזים אתה לא מפנה. אני הנחיתי את כוחות הביטחון בשטח לפעול ביד קשה נגד התופעה המגונה הזאת. אני משבח את חיילי צה"ל ושוטרי ישראל, שפועלים לילות כימים כדי לעצור את הקבוצה הזאת. היא אומנם קטנה,

והיא מכתימה ציבור שלם של מתיישבים נאמנים ששומרים על החוק, שמשרתים בצבא, שעושים רבות למען ביטחון ישראל.

היא מקבלת רוח גבית מהרבנים.

ואני חייב להגיד ששמעתי את ראשי היישוב ביהודה ושומרון יוצאים נגד התופעה הזאת, מגנים אותה. אני מעריך את זה. אנחנו נעצור את הקיצונים. אנחנו נמצה עמם את הדין. אנחנו לא נשלים עם כך שהם יפגעו, לא ביהודים, לא בערבים, לא במסגדים. וגם היום אני מבקש להתייחס לנושא שעלה פה היום, למעשים הפסולים של קבוצה קיצונית בבית-שמש. במדינת ישראל לא נקבל שיורקים על נשים ברחוב רק כי הלבוש שלהן לא נראה למישהו, או בכלל. אני הוריתי לפעול נגד כל מי שמתנכל לנשים, כל מי שמתנכל לאנשים במרחב הציבורי. יש חוקים, וזה נאמר כאן גם, בצדק, לגבי הגנה על זכויות במרחבים אחרים. אבל קודם כול, אנחנו מדברים על המרחב הציבורי. וחלק מהיותה של מדינת ישראל דמוקרטיה מערבית ליברלית הוא שהמרחב הציבורי הוא פתוח ובטוח לכולם. וכך זה גם יהיה. איך לא זיהית את זה ראשון? כנראה לא היה מי שטרח, לכתוב לך את הנאום. לא, לא. אני אאכזב אתכם. אני אאכזב אתכם. אתה לא מזהה הכול ראשון. לא. אני מאכזב אתכם. אני לפעמים נעזר באנשים שיעזרו לי לכתוב את נאומי. אבל זה באמת די חריג. אני בדרך כלל לא עושה. אבל את דברי הקישור אתה גם כותב. תודה רבה, תודה רבה. אז למה ירדת על שלמה מולה והכתיבה? ראש הממשלה משיב עכשיו לדברים שנאמרו,

הלוואי, שיהיה יותר. אני חושב שגם במקרה הזה צריך להיזהר מלהכליל אוכלוסייה שלמה. כי הרוב המוחלט של הציבור החרדי משלב את קיום ההלכה עם שמירה מלאה על החוק. ואני מברך על כך שרבנים חשובים ומנהיגים בולטים של הציבור החרדי, לרבות שותפי כאן בכנסת ובממשלה, גינו בתקיפות תופעות פסולות אלה. ואני רוצה להגיד, יש כאן מספר לא קטן של שרים וחברי כנסת חרדים בקואליציה, מכל הסיעות שמיוצגות בממשלה, שהם היו עצמם קורבן לתקיפה, תקיפה פיזית ואלימה. ולכן הניסיון לכרוך אותם, ובכלל את הציבור החרדי, במעשים של קבוצת שוליים אלימה, פורעת חוק, בלתי מרוסנת, אבל לכלול אותם ולנסות ולצייר אותם, אני חושב שהדבר הזה הוא חסר אחריות. המנהיגים שנמצאים כאן, ואחרים, שיצאו נגד הקבוצות האלה, הם נוהגים באחריות. ואלה שאומרים שהקצוות הללו משקפים חלקים נרחבים בציבור משחירים מדינה שלמה וציבורים שלמים. לכן, במקום לעסוק בניגוח שעושה אי-צדק למדינת ישראל, טוב היה לו היו מתלכדים על בסיס ההסכמה הלאומית העצומה שיש בעם למיגור התופעות הללו. וזה מה שעם ישראל מצפה ממנהיגות אחראית לעשות, זה מה שאנחנו עושים, וזה, חברי באופוזיציה, מה שאתם צריכים לעשות. תודה רבה לראש הממשלה. רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה לומר את דבריה. בבקשה, גברתי, חברת הכנסת ציפי לבני. יפה. איתן, קם לך מתחרה. רבותי, ראש האופוזיציה. בבקשה, גברתי.

רבותי השרים, רבותי. השר הרשקוביץ,

מאוד משועשע היום ראש הממשלה. אני מודה שאני לא ממש משועשעת. בדיוק סיימתי שיחה עם אבא של החיילת דורון מטלון, שעברה חוויה קשה באוטובוס. וזה לא היה ממש משעשע. בדיחות הדעת שלך, אדוני ראש הממשלה,

את משעשעת. כשהיינו ילדים היה משחק של נקודות על נייר לבן, שאם מחברים אותן, זה יוצר ציור. וכדי להקל היו רושמים מספרים בצד הנקודות כדי שנדע איך לחבר את הקווים ולראות את התמונה הכוללת. אני מסתכלת על תמונת חיינו בשנתיים האחרונות, ואני מבקשת היום לשים את המספרים בצד הנקודות, כדי שיראה הציבור את התמונה כולה. כי זה לא אירועים מקריים. יש להם קו מחבר. ולקו המחבר הזה אחראית ממשלת ישראל. ויש קו מחבר בין זריקת נשים לירכתי האוטובוס, בין האיסור על שירת נשים, בין איסור על נשים ללוות את המת בבית-הקברות, בין היריקות והקללות על ילדה בבית-שמש, בין "תג מחיר" נגד ערבים ושרפת מסגדים, בין בלוקים על קציני צה"ל, בין הקפאת התהליך המדיני, בין החקיקה נגד בית-המשפט העליון, יחד עם סתימת הפיות וההשתלטות על התקשורת. והתמונה שנוצרת היא תמונה מכוערת. זאת לא ישראל שבה אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. זאת לא ישראל שעליה חלמה התנועה הציונית, על כל חלקיה והמחלוקות שהיו בה. זאת התמונה, לא התמונה שהיהודים בחו"ל מסתכלים עליה, השר מרגי, ומרגישים חלק ממדינת ישראל. זאת התמונה שהם, כמונו, מתביישים בה. והתמונה הזאת היא לא מקרית. המכנה המשותף לה, הקו המחבר, זאת קואליציית השותפים הטבעיים של נתניהו. קואליציית הקיצונים שבחר ראש הממשלה מתוך רצון חופשי, משיקולים פוליטיים, גם כשהיו לו אפשרויות אחרות. את לא רצית. זאת הקואליציה שאחראית, בשותפות מרצון או במחדל, לתמונה המכוערת הזאת, שהפכה להיות שגרת חיינו ושגרת יומנו כאן במדינת ישראל. קואליציית נתניהו רוצה שלא נראה את הקו המחבר בין הנקודות האלה. מנסים לשכנע אותנו שהכול מקרי. נשות הקואליציה נזעקות לומר שאין קשר בין פגיעה בנשים לבין "תג מחיר" או לאידיאולוגיה דתית-קיצונית שאוכלת היום כל חלקה טובה. כאילו כולנו באותו צד, אין קואליציה ואין אופוזיציה. ראש הממשלה מנסה למכור, כפי שניסה למכור לנו אחרי "תג מחיר", שמדובר בעבריינות סתם. זו לא אידיאולוגיה. וכולנו הרי צריכים לכבד את החוק, המכנה המשותף הנמוך ביותר. ואני לפעמים שואלת את עצמי, אחרי ששמעתי את התיאור המרגש על חידון התנ"ך מאמש ועל הדתי והחילונית על הבמה: יש במה במדינת ישראל שסגן שר הבריאות לא יכול היה, ולא הרשה לאשה לעלות עליה. והפטנט הפוליטי החדש זה לבוא ולומר: יש איומים מסביב. בואו נתאחד. אל תבקרו אותנו. ויש המקפידים, המהדרין מן המהדרין: אם תבקרו, ישתמשו בזה לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. עוד פטנט לסתימת פיות. אני מאמינה שאנחנו צריכים להילחם על הערכים שלנו כאן, עבורנו ועבור הילדים שלנו. אבל מה חשבתם, שהעולם לא יראה? זאת אומרת, אם לא נדבר, אז לא יראו? לא ידעו מה קורה כאן? ומה אתם מצפים? שנגיד למשפחת מרגוליס: תשלחו את הילדה ככה, מפחדת, לבית-הספר ולא נגלה, אז לא ידעו?

חבר הכנסת בן-ארי, אתה בנחיתות, משום שפה צועקים על ראש הממשלה, פה צועקים על ראש האופוזיציה, ואתה צועק על שניהם. אתה באזהרה שנייה. מספיק. תדע לך, אין לך. בזבזת הכול על ראש הממשלה. אין לך יותר יכולות להפריע לראש האופוזיציה. לא, אני לא מוכנה להגיד לחיילת שעולה לאוטובוס או לטניה רוזנבליט או לעוד נשים שרוצות לחיו כאן בכבוד: תסתמי את הפה, כי ראש הממשלה אומר שאם נגיד על זה, אם נגלה, זה יעזור לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. מה זה הקשקוש הזה?

להפסיק את האיומים האלה. את פשוט מסיתה. אלה הדברים שנאמרו היום על הבמה. את מדברת שטויות. חבר הכנסת שאמה, את מדברת שטויות. חבר הכנסת שאמה, אתה לא מדבר עכשיו. חבר הכנסת שאמה, חבר הכנסת שאמה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. ולכל אלה אני לא אומרת: אל תילחמו. אני אומרת: נוציא את זה לאור, כי זה המאבק על החיים שלנו כאן. ואם אנחנו רוצים שהעולם יפסיק את הבידוד של ישראל, כדאי שאנחנו נפעל לפי הערכים האמיתיים שלנו. אז גם יבינו אותנו יותר. זאת אומרת, אפשר. אולי ראש הממשלה חושב שכפי שהוא משתלט על התקשורת כאן, אולי נתרגם את דברי השבח והקלס לאנגלית, אפשר גם עם הדברים של איתן כבל מבחינתי. אולי נשלח את שר החוץ להסביר. הוא כבר יודע להסביר לאירופה. אולי בסוף העולם ישתכנע שגם הבחירות ברוסיה היו בסדר. הבידוד של מדינת ישראל הוא נגזרת של התנהלות הממשלה, ומבקרינו כואבים את התמונה המכוערת שהם רואים כאן. אבל כל אלה שמנסים לומר שהתמונה הזאת לא קשורה לממשלה, הם אלה השותפים לדבר עבירה. ולא, אנחנו לא באותו צד. היינו יכולים להיות. הצד הציוני, הרוב השפוי. בחרת את שותפיך, וזה אומר הכול עליך.

ואלה שיגידו שזה לא פוליטי, השר ארדן, אתה לא יכול,

אבל, השר ארדן, אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים.

אני לא יכול לקרוא לך לסדר, אתה שר. למה לא, אתה יכול. לא, לא, אני לא רוצה לקרוא שר בישראל לסדר. אני יכול להוציא אותו. כבוד ראש הממשלה, ראש האופוזיציה שמעה את דברי ראש הממשלה. היא יכולה להסכים או לא להסכים. גם ראש הממשלה יכול לא להסכים לדברי ראש האופוזיציה, כפי שיכול כל אחד מחברי הכנסת. אבל זכותה לדבר. בבקשה, גברתי.

בוודאי אתה לא יכול להפריע. רבותי, אתם לא מבינים? אי-אפשר להפריע. היא שמעה את ראש הממשלה בקשב רב.

ראש האופוזיציה שמעה את ראש הממשלה בקשב רב. אני אמרתי זאת. בקשב רב. זה עדיין לא מאפשר לה, רבותי, מעכשיו אנחנו דנים, אני לא מוכנה להיות שותפה לדבר עבירה. בדמוקרטיה, בחירות, השר ארדן, השר ארדן,

אין לך את זכות קריאת הביניים. אלא אם כן אדוני רוצה להיות חבר כנסת, עם ראש הממשלה, אני אדבר עם ראש הממשלה. אפשר אולי לעשות משהו בקשר לזה. השר ארדן, בלתי אפשרי, חבר הכנסת נסים זאב, שב.

נסים זאב, אני קורא אותך לסדר פעם,

אני קורא אותך לסדר. בבקשה. רבותי, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת נסים זאב, אולי לא הבנת, אתה לא יכול לדבר אלי גם. חבר הכנסת נסים זאב, נא לעזוב את האולם. אני קורא לו לסדר פעם שלישית. מספיק עם מעשי הליצנות פה. מספיק. הכנסת הזאת לא תיהפך לכנסת הליצנית ביותר בתולדות מדינת ישראל. בבקשה להוציא אותו החוצה. גברתי ראש האופוזיציה, בבקשה. הוא יצא. הוא יצא. נא לצאת. נא לצאת. נא לצאת. להוציא אותו.

אדוני היושב-ראש, לא. להוציא אותו. (חבר הכנסת נסים זאב יוצא מאולם המליאה.)

הגיע הזמן שנגדיר פעם אחת ולתמיד בעד מה אנחנו ועל מה המאבק. בעיני לא מספיק לאיים על הציבור בישראל באיומים מסביב כדי להגיד: עכשיו צריך להיות מאוחדים, כי הם נגדנו. בואו נחליט בעד מה אנחנו. יש מאבק על מהי מדינת ישראל ומהי מדינה יהודית ודמוקרטית לא פחות. יש מאבק על פניה הערכיים והמוסריים של החברה בישראל. והמאבק הגדול מכולם זאת השאלה: מה מקור הסמכות לחיים שלנו כאן? האם זו התורה? או ההלכה היא מקור הסמכות? האם הפרשן זה הרב, או שמקור הסמכות זה החוק, והפרשן הוא בית-המשפט? בבסיס החוק אותם ערכים שבעיני הם גם ערכים יהודיים, והם חלק מאותם חוקים שאמורים לייצג את הערכים של מדינת ישראל. אבל בצד אחד חברו להם אלה שמוכנים לוותר על הרוב היהודי והמדינה היהודית כדי להחזיק את כל ארץ-ישראל, אלה שלא יהיו מוכנים לקבל כל הכרעה דמוקרטית, ורבניהם שאומרים להם לסרב פקודה, אותם רבנים שיאמרו שעדיפה כיתת יורים על שירת נשים. ורבנים אחרים יצטרפו ויאמרו שאסור להשכיר דירה לערבים. והמאמינים שלהם הם אלה שירימו את הבלוק על המח"ט ועל הסמח"ט ויקראו להם "נאצים". הם אלה שישתמשו בטרור מכל סוג, ויקראו לו "תג מחיר", וישרפו מסגדים. יחד אתם, מצטרפת אליהם, לאותה קבוצה, הקיצוניות החרדית, שלא מכירה בסמכות של מדינת ישראל, אני מדברת על הקיצוניים שבהם, לא במערכת החוק. "דינא דמלכותא דינא" זה חשוב, אבל כל עוד הם יכולים למנות בבתי-הדין הרבניים את הדיינים שלהם, ושלא תהיה, חס וחלילה, אשה בוועדה למינוי דיינים. פעם אחת היתה שם שרת משפטים,

איזה ויכוחים היו, האם ניתן יהיה למנות דיינים מהציונות הדתית-לאומית כדי שיהיו אולי קצת יותר גמישים ביחס לזכויות הנשים שמופיעות בפניהם. אבל בינתיים הם מיעוט. אני אומרת "בינתיים" כי כש-50% מתלמידי כיתה א' מתחנכים ככה, המיעוט הזה יהפוך לרוב. היום אני מדברת על הדוכן הזה בשם הרוב הציוני, הישראלי, שיש לו שותפים דתיים, חילונים וחרדים מתונים, שמתקשרים אלינו ואומרים: תצילו אותנו מידי הקיצונים, כי כולם חושבים שכולנו אותו דבר, ואנחנו לא. ואין לי ספק שזה המצב. הם אלה שאומרים: תפסיקו עם זה גם בשבילנו. אבל אין מי שיפסיק. ראש הממשלה מדבר, אבל ממילא כלום לא יקרה. מדינת ישראל הפכה לאיזה מערב פרוע מול ממשלה חלשה. כל דאלים גבר. אבל הוא נואם די טוב, דרך אגב. וברוב הזה יש אנשים שעובדים, מתפרנסים, משלמים מסים, משרתים בצבא, הולכים לבית-כנסת בחגים, ביום כיפור, שותפים לתפיסה שמדינת ישראל צריכה להיות בית לאומי במובן הערכי, לייצג את המסורת היהודית, את ההיסטוריה היהודית. אנחנו כועסים. אנחנו כועסים על הממשלה שמשתפת פעולה. לא, אנחנו לא שונאים חרדים. אנחנו כועסים על הממשלה. אנחנו כועסים כי הממשלה הזאת מאפשרת לקבוצה הזאת להתקדם עם הרעיון של מדינת ההלכה, והחלק הנורא זה שהם ממציאים יהדות שאף אחד מאתנו לא מכיר. זה מין דת חדשה. אני לא מכירה יהדות שיירקו בה או שיורקים בה על ילדה בת שבע בדרך לבית-ספר. בשום תקופה יהודים לא שרפו מסגדים. זה לא חלק מההיסטוריה היהודית, שאני מאוד גאה בה, גם כאן היום. אבל זה לא עניין מקרי. כי כל פעם שנתניהו מגיע לשלטון, ישראל צריכה לעבור משבר זהות. רבותי, אתמול נסעתי לבית-שמש. בהפגנה ראיתי את תושבי בית-שמש. בדרך לבמה, עמדו שם כל נציגי התושבים. היהודים שאני מכירה, על הזרמים השונים בהם. חלק עם כיפות, מתי לפני זה היית בבית-שמש? אנחנו כבר חודשים, חבר הכנסת שאמה, לא חבר הכנסת שאמה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. על זה מקוננים, שאתם שם. חלק עם כיפות בכל הצבעים,

חילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים. אמרתי שם שאנחנו נמצאים דקה לפני ההכרעה האמיתית, מעט לפני ההכרעה האמיתית על דמותה של מדינת ישראל,

ואנחנו אלה שנקבע אם מדינת ישראל הופכת להיות מדינה אחת לשבטים שונים שחיים בה זה לצד זה. הילדים שלהם הולכים לבתי-ספר שונים שמדברים בהם בשפות שונות, מלמדים אותם דברים אחרים. שבטים שלא מדברים אחד עם השני אלא יורקים אחד על השני או מכים זה את זה.

שישראל תהיה מדינה אחרת: המדינה שמגשימה את החלום שלנו, מדינה שבה נשים בוחרות את המקום שבו הן יושבות, עולות לכל מקום, לכל במה, מביעות דעתן, שרות אם הן רוצות, ולא רק חיילות ששרות אלא גם אלופות וטייסות. נשים שמחליטות על גורלה של מדינת ישראל. מדינה שבה כל אחד תורם לחברה ולמדינה שבה הוא חי, בשירות צבאי או בשירות אזרחי או לאומי. ואנחנו כועסים כי יש מי שמנסה לגרום לנו לבחור בין יהדות לבין דמוקרטיה, ואני לא מאמינה בבחירה כזאת, אין בה צורך. ואנחנו כועסים על זה שמכריחים את הצעירים בישראל לבחור בין אלה, על זה שמרחיקים אותם בהתנהלות כזאת מהמסורת היהודית ושגורמים להם להתבייש בה. ואנחנו גאים בה, ביהדות האמיתית, כפי שהיא צריכה להיות. כי היהדות שלי חיה ביחד עם הדמוקרטיה. בעיני היהדות והדמוקרטיה הן כמו שתי כנפיים לאותו גוף שיכול להרים את מדינת ישראל, וכשכל אחד מהאזרחים בה יודע שגם עבורו השמים הם הגבול, ואף אחד לא שם מעליו, לא תקרת זכוכית, אלא הממשלה נותנת לכל אחד מתלמידיה את הכלים להצליח בחיים. אז זאת היתה הבחירה וזאת עדיין הבחירה, בין מדינה אחת לשבטים שונים לבין מדינה אחת עם אותם ערכים. וזאת בעיני מהותה של הציונות. אבל היום גם קיבלתי תשובה מהי עמדתו של ראש הממשלה: הרעיון המדהים לחלק את בית-שמש. יש בעיה, בואו נחלק. הרעיון הזה,

הוא לא הולך עם זה אבל עד הסוף, בסוף כשזה מגיע לכל החלק בין הים לירדן. שוב אותה חולשת דעת מול מצבים מורכבים. אבל נתניהו הרי לא המציא את השיסוי והפיצול ההדדי הזה. הרי באוזן של רבים מאזרחי ישראל עוד מהדהדת הלחישה ההיא על אלה ששכחו מה זה להיות יהודים.

ואני רוצה לדבר לרגע על היהדות שלנו, שזה לתת כבוד לגר. וביהדות שבה בת מלך, וכל אשה היא בת מלך, לא רק בבית פנימה אלא גם ברחוב וגם בצבא וגם בממשלה. והיום אנחנו צריכים להילחם על היהדות הזאת מול אלה שהמציאו להם יהדות אחרת. וביהדות שלנו יש מקום לכולם: גם ליהודייה מסורתית כמוני, וגם לחילוני וגם לחרדי וגם לדתי, וכל אחד יכול לממש את אמונתו ובלבד שמה שציבורי, יש בו כללים שקובעים אותם עבור כולם. ו"ציבורי" זה יכול להיות המרחב הציבורי ומימון ציבורי. אבל עד היום לא שמעתי באמת מראש הממשלה מה עמדתו, משהו בעל ערך, בנושאים הערכיים האלה. ועם כל הכבוד, אכיפת חוק זה לא בדיוק ערך, זה המובן מאליו. אני מבינה מתוך הקואליציה מהי העמדה, כי זאת הקואליציה שנבחרה והיא משקפת את אותה אידיאולוגיה, היא רכה יותר. היא לא, חס וחלילה, כזאת שתקרא לנהוג באלימות, אבל סגן שר הבריאות עמד על הבמה שאליה אשה לא יכלה להגיע כדי לקבל את הפרס. ראש הממשלה הזדעזע רק אחרי שהוא מוודא שהקואליציה לא מזדעזעת.

ראש הממשלה מאוד מברך את הרבנים האלה, וגם אני מצטרפת לברכה הזאת, שגינו את התופעות האלימות האלה, אבל הוא לא יעז להגיד מלה, מלה, על אלה שקוראים או שבעקבות הדברים שלהם יוצא אותו ציבור לממש את זממו האלים. ומה זה עוזר אם ראש הממשלה ידבר על הזכות של כל אשה בישראל לחיות את חייה, אם תלמידי כיתות א' ימשיכו ללמוד הפוך ואחרת, והממשלה הזאת, בנימוקים מפותלים, הרי דחתה את ההצעה שכל תלמידי ישראל ילמדו לפחות את המינימום הנדרש לחיים המשותפים כאן, כפי שהיא מצביעה כאן על כל הצעה שמדברת על איזשהו שוויון בנטל. אלה סדרי העדיפויות, אבל ולא ילמדו לימודי חול בישיבות. תודה. תודה רבה.

מה היית עושה בלעדינו? ואני גם אשנה אותו, גפני. ואני גם אשנה אותו. את העברת את החוק. חבר הכנסת גפני, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אלה סדרי העדיפויות של הקואליציה. זה לא מקרי, זאת בחירה.

אני שמעתי את ראש הממשלה מדבר שמיהרו לקבור את טרכטנברג. לא מיהרנו, חיכינו. הגשנו הצעות חוק: חינוך חינם מגיל חצי שנה. תקציב חדש עם סדרי עדיפויות חדשים. דיור, גם ציבורי, מרינה, וגם בר-השגה, למשל בבית-שמש. היית שרת שיכון, אבל סדרי העדיפויות של הקואליציה, אני זוכרת את הסטודנטים שביקשו הנחות באוטובוסים, דבר מרכזי שליווה אותם, ואני חושבת איך הם היו מרגישים אם הם היו יודעים שסדרי העדיפויות של הקואליציה הזאת, עד שהם יצאו, זה לתת סבסוד לתחבורה ציבורית בשני מקומות: האחד בקווי מהדרין והשני בהתנחלויות.

ואני מאוד מקווה שמישהו בודק,

שזה לא סבסד את האוטובוס, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת בן-ארי.

נא לצאת. נא לצאת. תודה רבה. (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) ואני מאוד מקווה שזה לא סבסד את האוטובוס שיצא מישיבת "מרכז הרב" בלילה הנורא ההוא. אבל היום היה השיא: ההצבעה על רבני "צהר". ההצבעה על רבני "צהר".

השר כץ, כתוב לי את מה שאתה רוצה להגיד. עכשיו היא מדברת. ההצבעה על רבני "צהר" היתה השיא. זאת אומרת, ראש הממשלה, אדוני, לא שמעתי. השר כץ, אני מבקש ממך. אני יכולה להמשיך? בוודאי, בוודאי. ראש הממשלה, אני מצטער, לא שמעתי.

ואם אדוני יצטרך להתייחס, ראיתי היום,

כבוד השר כץ, אי-אפשר, אתה לא יכול להתערב. אתה רוצה לכתוב לה את הנאום? ראיתי היום במליאה את חלק מחברי הכנסת החרדים יוצאים מחויכים מהמליאה. ראש הממשלה הצביע אתם היום על החוק שמונע, השר מרגי. השר מרגי.

לפחות קראת קריאות ביניים מאחורנית, אבל אתה עכשיו, לא,

גם שם לא תקרא.

אף אחד לא מפריע יותר. מה אתם פוחדים? ראש הממשלה, אף אחד. התנגד היום לתת את האפשרות, השר כץ, השר כץ. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע לראש האופוזיציה. ראש הממשלה התנגד היום, הצביע יחד עם השותפים החרדים נגד מתן האפשרות לרבני "צהר" לחתן, אני רק רוצה להעיר את תשומת לבך, קראתי את הפרוטוקול. ראש הממשלה ביקש מיושבת-ראש הישיבה אורלי לוי אבקסיס, להודיע שהוא טעה בהצבעה, והיא בצדק אמרה: רשמתי את דברי ראש הממשלה, אינני משנה את ההצבעה. מה עמדתך, ראש הממשלה?

אתה בעד לתת לרבני "צהר" הוא הודיע שהוא בעד.

כי ראיתי אותך היום בקטנותך מעיר לחבר כנסת מקדימה הערה, חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני. יושבת-ראש קדימה, חבר הכנסת גפני, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת חסון, אל תעזור לי. חבר הכנסת גפני, אני אוציא אותך. זה לא קל. בבקשה, מבקש מהממשלה ומשולחן הממשלה להתאזר בסבלנות. כבוד השר כץ, אם אתה רוצה לדבר, אתה יכול לצאת החוצה. ראש הממשלה חייב להישאר פה. מה אני יכול לעשות? כך כתוב בתקנון. אני מעירה על עניין ההצבעה הזאת כי זה לא רק ההצבעה. הרי מדובר באמת באותה קבוצה בציונות הדתית-לאומית, שמקרבת את המסורת והדת היהודית. אותה קבוצה, שהממשלה הזאת ביקשה למנוע ממנה לחתן, על-פי ההלכה, אבל בצורה קצת יותר מקרבת. ואז ליברמן איים ואז התקבלה החלטה כזאת ובסוף ראש הממשלה התבלבל. אולי לא הייתי מעירה את זה אלמלא ראיתי את ראש הממשלה בקטנותו, אני לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת מעיר היום לחבר כנסת שעמד על הדוכן ואומר לו אני,

זה היה נורא אם היית כותב את הנאומים שלך בעצמך, לא היית מתבלבל.

אם היתה לך עמדה אמיתית, לא היית מתבלבל היום בהצבעה, כי הנטייה הטבעית שלך היתה למנוע מרבני "צהר"; ידעת שאלה מאחוריך מצביעים נגד אז באוטומט הצבעת נגד, וזה בדיוק,

הבהרנו בצורה ברורה. היא רוצה, חבר הכנסת כץ, רשאית לומר מה שהיא רוצה, ובעיני, זה הרבה יותר גרוע, רבותי. כבוד השר כץ, אתה אולי לא מבין מה אני מדבר. אולי אתם לא מבינים מה אני מדבר. אותו דבר חל על הכול, כי בעצם עמדתו, תראה מה קורה בממשלה,

חבר הכנסת יואל חסון, אל תעזור לי. אני מנסה לעזור. אתה רוצה לנסות, אז אני אוציא אותך אחר כבוד.

היא מתניידת עם הרוח, כולל עם הרוח הרעה שעברה פה בבית הזה כל החודשים האחרונים.

לא, יש לו, כי הוא נואם. אז הוא הלך לבר-אילן והוא מלמל משהו על שתי מדינות, אבל מאז הוא לא מיישם. אז הוא מסביר שאין פרטנר, אבל נוער הגבעות מריח שכוח עובד, אז הוא יפעיל אלימות. יש לנו ראש ממשלה שכתב ספרים על מלחמה נגד הטרור, והוא הראשון שיודע שברגע שמשלמים, שעוצמים עין, הטרור מתגבר. ויש לנו כאן טרור אזרחי בבית פנימה, וראש הממשלה מולו לא מסוגל להתמודד, לו הוא משלם, לשותפים, לאלה שליד. ממלמל משהו פה, משלם משהו שם, אלה סדרי העדיפויות של הממשלה הזאת. וכשהם מריחים את החולשה הזאת, הם יוצאים החוצה והם מרשים לעצמם לעשות את מה שהם רוצים במערב הפרוע הזה, שמדינת ישראל הפכה להיות, מול חולשה מוסרית וחולשה אמיתית של הממשלה. כי אם ראש הממשלה מתכוון לאכוף את החוק, הוא יכול. והגיע הזמן שהוא יפעיל את היכולות, שנמצאות בידי השלטון במדינת ישראל, נגד כל אלה שרומסים ברגל גסה לא רק את החוק אלא את כל הערכים שלנו. אבל הוא לא רוצה, כי אם הוא היה רוצה באמת הוא היה יכול. אז כולנו צריכים להיות מאוחדים, אבל בואו נקבע על מה אנחנו מאוחדים. וכולנו אחים ואחיות, אבל בואו נקבע את הכללים בתוך המשפחה, שיאחדו אותנו באמת ולא רק יאפשרו לכל אחד לעשות את מה שהוא רוצה נגד מי שהוא רוצה.

והמשמעות של מנהיגות היא לאחד את השבטים האלה ולתת לכל קבוצה לחיות על-פי אמונתה, אבל במבחן הציבורי של המרחב ושל המימון יש כללים שמחייבים את כולנו, והם נקבעו על-פי הערכים שלנו, של כולנו. יש כאן רוב שאני מייצגת אותו היום, שמכבד את האחרים אבל הוא לא מוכן לשלם בזהות המדינה שבה יגדלו הילדים שלנו. והמאבק הוא על הכול, והציונות תנצח, כפי שניצחה עד היום את האויבים שלה מבחוץ. ולציונות הזאת יש שותפים טבעיים, וזאת היא הבחירה שלנו, הערכית, המוסרית והפוליטית. ואם אני חוזרת לאתמול בבית-שמש, כשעברתי בדרך תפסו אותי שם האנשים המדהימים האלה ואמרו לי: אל תוותרו על בית-שמש.

לא נוותר על אף אחד מאזרחי המדינה הזאת, לא נוותר על מדינת ישראל. תודה רבה לראש האופוזיציה. רבותי, העם בישראל הוא לא עם, אדוני השר כץ, שלא מבין. הוא רואה. פעם היה שומע את הקולות, עכשיו רואה את הקולות, וודאי הוא ישפוט, ואני לא מבין מדוע כל אחד כל כך כועס על דברי האחר. כל אחד רשאי לומר את דבריו. העם לא רק שומע אלא גם רואה את הקולות, והוא מחליט. אדוני היושב-ראש, אני לא התווכחתי עם, קבעתי עובדה שיש הנחות לסטודנטים בסדר. כל אחד וסגנונו, חבר הכנסת כץ. יש מי שמאוד אוהב את סגנונך ויש כאלה שאוהבים אותו עוד יותר, זה הכול. אותו דבר לשר גלעד ארדן וגם למרגי.

בדרך כלל אדם שהתנהגותו למופת, מרגיז אותך משהו. אם אתה מתרגז, תצא. היחידי שחייב להישאר פה זה ראש הממשלה, ומהכנסת הבאה גם ראש האופוזיציה. מהכנסת הבאה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה, וההצבעה היא על הודעת ראש הממשלה. כל מי שבבית רוצה להצביע בעד ראש ממשלה, מצביע בעד, כל מי שרוצה להתנגד לראש הממשלה, מצביע נגד. הדבר פשוט מאוד, וכמובן, התוצאות, אני אכריז עליהן.

נא להצביע מי בעד הודעת ראש הממשלה, מי נגד, מי נמנע. נא להצביע.

בעד ראש הממשלה, 39, נגד, 26, אין נמנעים. אני קובע שהודעת ראש הממשלה נתקבלה. אני מודה לכל משתתפי הדיון. רבותי, אני מבקש מחבר הכנסת סגן היושב-ראש מקלב, לבוא ולהחליף אותי.

אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא הדרת נשים מהמרחב הציבורי. סליחה, שמו של שר הבריאות, השר ליצמן, נישא בפי ראש האופוזיציה כאשר דיברה על נושא של הענקת פרסים, והוא ביקש תגובה אישית לאחר ההצבעה. ניתנת לו זכות התגובה האישית. אדוני השר, אני אהיה פה עד אשר ליצמן יגמור, ואתה תחליף אותי.

כבוד השר ליצמן יעלה ויבוא. מה עם ערוץ-10? ערוץ-10 לא מיוצג בכנסת.

כי אם הוא היה מיוצג, הייתי גם לו נותן לדבר, אבל הוא לא מיוצג בכנסת.

אדוני היושב-ראש, יושבת-ראש האופוזיציה לא טורחת לבדוק מה קרה ומתיימרת עוד לנהל את המדינה, אוי ואבוי לנו שבן-אדם כזה מתיימר עוד להיות בראש המדינה. הצביעות חוגגת כאן בקדימה, ואני רוצה להזכיר לכם כמה דברים נשכחים:

ממשלת קדימה, אף שהסכמתי אתה אז, החליטה לבנות את בית-החולים באשקלון איפה שאני רציתי לבנות, והיא הראשונה שהלכה להפגין נגדי. האם אין צביעות יותר גדולה מזה? זו הגברת לבני, שהיא היתה בממשלה הקודמת והיא החליטה אז, ביחד עם חבריה, שבאשקלון בית-החולים יהיה באותו מקום שאני רציתי, וברוב צביעות היא הלכה לאותו מקום באשקלון והפגינה נגד החלטה שהם החליטו אז.

תקפו אותנו שאנחנו סחטנים, בכסף, הבטחת הכנסה. איפה חבר הכנסת גפני? הבטחת הכנסה. הם רצו לתת לנו פי-שניים כסף, שאנחנו רק ניכנס אתם לקואליציה, ואתם יודעים שיש לי פתק בכיס. תוציא את הפתק כבר, תראה לנו אותו.

בוא בוא, תעלה על הבמה.

לא לא, אדוני אחר כך יראה לו. בוא, יש לי פתק. אדוני יודיע ואחר כך יראה לו. לא, לא, עכשיו, לא לא, עכשיו הוא לא יכול.

יש לי פתק, רבותי.

קבל עם ועדה, הפתק שכתב אמיר גולדשטיין, הנה כתב היד שלו,

הוא הבטיח הרבה כסף, יותר מאשר הליכוד נתן. נא לא להראות את הפתק. מי הסחטנים כאן במדינה?

זה הוא יכול. יותר כסף מאשר אתם נתתם. להקריא הוא יכול, אבל לא להראות את הפתק. להקריא הוא יכול. שלא יספרו לי סיפורים. הרי גברת לבני היתה מוכנה שכולם ילבשו תפילין כל היום, העיקר שתהיה ראש ממשלה כאן. אז למה היא לא ראש ממשלה?

דרשתי ממנה שהיא לא תנהל משא-ומתן על ירושלים, והיא סירבה. היא מכרה את כל המדינה,

העיקר שתהיה ראש ממשלה.

אל תספרו לי סיפורים.

אל תספרו לי סיפורים.

אני אראה לכם סעיף-סעיף מה שאתם הייתם. זו הסתה. זו הסתה. הרסתם את

עכשיו אי-אמון. מה זה קשור,

אני צריך להסביר למה הפריטו את בריאות התלמיד. מי עשה את זה? ממשלת קדימה. הורוביץ מסכים אתך, אומר, לא בעדם ולא בעדם.

יש גבול. יש גבול לצביעות. רבותי, יש גבול. אם אתם לא תתעשתו, אתם תרדו, אתם תהיו מפלגה בדיוק בגודל כמו יהדות התורה.

תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, הצעות לסדר-היום בנושא: הדרת נשים מהמרחב הציבורי, מס'

6954 ו-6969. תחליף אותי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

אנחנו באמת בנושא הבא בסדר-היום, הצעה לסדר בנושא: הדרת נשים מהמרחב הציבורי. אני מזמינה את חבר הכנסת אורי מקלב לבוא. אז אנחנו נעבור לדוברת הבאה ואחר כך נחזור לחבר הכנסת אורי מקלב. חברת הכנסת עינת וילף,

כבוד היושבת-ראש,

השרים וחברי חברי הכנסת, אני רוצה לעסוק היום בנושא הזה, שלשמחתי באמת עלה לסדר-היום בצורה דרמטית. וגם אם פה ושם יש ניצול לא ראוי של זה לשלל מטרות פוליטיות, אני ממש שמחה על כך שהנושא עומד על סדר-היום בצורה דרמטית, כי זה חשוב, ובעיקר חשוב שכל הגורמים המתונים במדינת ישראל אומרים: עד כאן. הנושא של שוויון בין גברים ונשים הוא בנפשנו, הוא מערכי היסוד של החברה המודרנית בישראל, ואנחנו לא נקבל שום פגיעה בעיקרון הזה, לא בשם דת ולא בשם מסורת, בוודאי לא בשם העיוותים של הדת והמסורת, ולא נקבל את זה ואלה לא ערכינו. אני רוצה לדבר קצת על מה שקורה לאחרונה בתקשורת הזרה בנושא הזה. יוצא לי לדבר הרבה בימים האחרונים.

התקשורת הזרה עטה על זה כמוצאת שלל רב, עוד הזדמנות חביבה להציג את מדינת ישראל כטהרן. אכן, צריך לדעת שאנחנו נוטים לפעמים לנהל שיח, צריך לתת פעם לכל התקשורת הזרה ולגורמים זרים בעולם איזו הערת אזהרה: השיח בישראל נוטה להיות קיצוני ומטורף. אל תיקחו כל דבר שאנחנו אומרים כפי שהוא, כי יש לנו נטייה להגזמה פראית, והבעיה שהדברים מצוטטים.

בדיוק, שתהיה כותרת אזהרה, אחרת כל פעם שמישהו פה אומר "אירן", זה ישר הרי מגיע ל"ניו-יורק טיימס": כאן אירן. אז צריך גם שהדברים האלה ייאמרו. אבל חשוב שכשאנחנו מדברים על הדברים האלה פה, נדע לשים את זה בהקשר הבין-לאומי הכולל, כי זה גם עוזר לכל אלה שעטים על השלל פה ומנסים להציג אותנו כמדינה חשוכה, ולא שאין פינות אפלות וחשוכות, כשהם מתמודדים בדיוק עם אותן בעיות. בכל העולם המודרני, הליברלי, מתמודדים עם השאלה אם בשם עקרון החופש, ואם בשם העיקרון של הסובלנות, ואם בשם עקרון הליברליות יש לסבול תופעות של ערכים לא ליברליים. אם יש קבוצה קטנה שאומרת שהערכים שלה זה להשפיל נשים, האם עלינו לקבל אותם כי זה הערכים שלהם ואנחנו צריכים להראות סובלנות כלפי מי ששונה מאתנו גם אם הערכים שלו הם ערכים שמרתיחים את הדם? זו בעיה שבכל העולם המערבי והעולם המודרני מתמודדים אתה. ובאירופה ובארצות-הברית גם הם לא יודעים מה לעשות עם קבוצות שחיות בתוכן ומבקשות לשמור על עולם ערכים ששייך לימי הביניים. לכן מאוד חשוב, כשאנחנו מנהלים את השיח הזה פה, שגם נציג תמיד את האזהרה על נטייתנו להשתמש בדימויים וביטויים קיצוניים, וגם נבהיר שזה חלק מתופעה כוללת, זה רק הביטוי הישראלי שלה, שסוף-סוף מתפכחים מאשליית הרב-תרבותיות ואומרים בשם העיקרון הליברלי: לא נסבול קהילות סגורות שמקיימות בתוכן ערכים שהם בלתי נסבלים במאה ה-21.

תודה רבה לך, חברת הכנסת עינת וילף. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. חבר הכנסת שי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, המחאה לא תמה. המחאה שהתחילה בקיץ האחרון הולכת ונמשכת. אתמול היא היתה בבית-שמש, וכך היא תלך ותימשך במקומות רבים בכל הארץ הגדולה הזאת. המחאה הזאת תקיף את הפריפריה והמרכז, את החילונים והדתיים, את העולים והוותיקים. כן, גם את העולים והוותיקים. אני רוצה לנצל את הדקות הספורות האלה שעומדות לרשותי כדי לדבר על הדברים שאמר היום ראש הממשלה על חברי חבר הכנסת שלמה מולה, ולא שמעתי אותו מתנצל על כך. הוא כשל בלשונו, חברים, מלה זרה וקצת גמגם, וראש הממשלה פנה אליו והציע לו שאם הוא יכתוב את הנאומים שלו, הוא יוכל לקרוא אותם יותר טוב.

איזו יהירות במדינת ישראל כלפי אדם שלא נולד פה. ואני רוצה לספר לכם כמה מלים, לכם ולצופים בבית, על שלמה מולה. הוא הלך ברגל למדינת ישראל. הוא הלך ברגל. הוא יצא מהכפר שלו, מאמבובר, תיכף אני אספר על הכפר, והלך כל הדרך, דרך המדבר. בלילות הלך, בימים שכב על החול החם, וחיכו ללילה. לא כולם הגיעו. עד אשר אחרי שבועות ארוכים מצאו את עצמם בסודן, ומסודן טסו לארץ. ובאו לארץ הזאת, שטוענת תמיד שהיא יודעת לקבל עולים, אבל לא תמיד עושה את הדרך הזאת קלה עבורם, ולמד את השפה, והלך לאוניברסיטה, ונעשה עורך-דין, והגיע לכנסת בכוחו שלו, לא עשו לו טובות ולא עשו לו הקלות. ובמקום שאנחנו נתגאה בהישג האדיר הזה, ונאמר: איזו ארץ נפלאה, אומר לו ראש הממשלה: כדאי שאתה תכתוב את הנאומים שלך.

הכפר הזה,

אני מציע לכם לנסוע לשם, אם אתם יכולים. תראו את הספסל, ספסל העץ שהוא ישב עליו, ספסל בלי משענת, אצלנו היו ודאי מחליפים את המנהל באותה הזדמנות, והסתכל על הלוח. ועל הלוח היו כתובות אותיות בעברית. וליד הצריף הזה עמד בית-הכנסת שלהם, שכבר לא היה בו דבר, אבל שם הם נהגו להתפלל. וברחובות של הכפר הזה זורמת אשפה, וזורם לכלוך,

ומשם יצא חבר כנסת במדינת ישראל. ואיפה היה ראש הממשלה כדי להגיד לו: אני מעריך אותך.

איפה הוא היה בשביל להגיד לו את זה. אז לכן אני אומר, לא על הדרת נשים אני רוצה לדבר היום. ידברו על זה, ואני מניח שגם השרה לימור לבנת תתייחס לכך. אני רוצה לדבר על הדרת עולים. אני רוצה לדבר על הדרת האחר. על מה אתה מדבר? אני באמת לא יודעת. כשדיבר ידידי שלמה מולה, אני אוסיף לך עוד דקה, מאחר שגם אני לא הבנתי במה מדובר.

כשדיבר שלמה מולה, הוא כשל בלשונו במלה "קטסטרופה". היא ברחה לו מהלשון. ואז ראש הממשלה מצא לנכון להעיר לו שאילו הוא היה כותב את הנאום לבדו או בעצמו, הוא לא היה מתקשה בביטוי המלה הזאת. ואני חושב, אני מניח שגם את מסכימה אתי, כמי שהיתה שרת התרבות וכמי שמכירה את הארץ הזאת, שזאת התבטאות שמעידה על יהירות, על התנשאות, על איזושהי גישה: אני יודע עברית, אני יודע לדבר, ואתה לא. ושלמה מולה יכול ללמד את כולנו מהי אהבת ישראל, מהי אהבת מדינת ישראל, מהי מולדת. אז אני מקדיש את הנאום הזה שלי לשלמה מולה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. אני חייבת להגיד שמהניסיון שלי ומשיתוף הפעולה עם שלמה מולה, חבר הכנסת שלמה מולה מתנסח בצורה רהוטה והוא יודע להגיד את המלים גם אם לפעמים הן מלים

אבל אני חייבת להגיד שלי יש תחושה לא נעימה, חבר הכנסת נחמן שי, שזה סוג של פטרוניזם,

כאשר אתה אומר את זה. אז זה חוטא וזה מוסיף חטא על פשע. איזה פטרוניזם? אבל, סלח לי, זו תחושתי האישית. אני מעריכה ואוהבת את חבר הכנסת מולה, ואנחנו משתפים פעולה בהרבה דברים אחרים. הוא אף פעם לא כשל בלשונו.

אנחנו עוברים לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, חבר הכנסת מקלב, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

תודה רבה על הנכונות לתת מזמנך כדי שאני אוכל לדבר כמה דקות. חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, כאשר בשבוע שעבר לא הספקנו, בעקבות חג החנוכה, לדון בהצעה דחופה לסדר בנושא הדרת נשים, חשבתי לעצמי: טוב,

בשבוע הבא זה כבר לא יהיה רלוונטי.

החלטנו בנשיאות ביום שני שעבר, והיום יום רביעי,

להפתעתי זה ועוד איך רלוונטי, רלוונטי יותר מרלוונטי. אני לא זוכר הרבה נושאים במדינה הזאת שבהם הפסטיבל עדיין נמשך

רק מתעצם וכל יום יש תוספת בנושא, עוד ועוד דוברים ועוד ועוד ראיונות. גם בעתות שמחה, גם כשחייל חוזר מהשבי, זה נפסק אחרי כמה ימים. ולצערי, גם כשקורים אצלנו אסונות, ולא סתם אסונות, אסונות גדולים, עם משמעויות, עם נפגעים רבים, עוד בתוך ימי השבעה אנחנו כבר שוכחים את מה שקרה, במיוחד במדינה כמו שלנו.

יכול להיות נושא שנשאר רלוונטי כל כך הרבה זמן. רק ללמד אותנו מה זה הכוח של מחלוקת, מה זה הכוח של לשון הרע, כוח שמאחד בבית הזה, לצערי, לא כולם, אני גם לא מכליל,

גם משמאל. בשבוע שעבר, בהצעת אי-אמון, ראיתי איך מתחרים גם מהצד הזה, גם מהליכוד וגם מקדימה מתחרים מי האדיר יותר נשים, מי מגנה יותר את התופעה הזאת. מכיוון שהזמן קצר, אני לא אאריך בזה, ואני גם לא אגע בנקודה החשובה ביותר בכלל, בכל נהרות המלים שנשפכו בשבועיים האחרונים, או בצונאמי של המשפטים, לא אם כן קיימת הדרת נשים, לא קיימת הדרת נשים, האם כל זה בכלל לא בלון שלא קיים בכלל, כולם רוקדים ומחכים בחתונה, והכלה בכלל לא נמצאת, האינטרסים שיש מסביב לנושאים האלה, מי חולל את הנושא הזה, מי השיק קמפיין, איזה אינטרסים היו לו בעניין הזה, בין אם זה עמותות וארגונים שיש להם באופן קבוע משהו נגד הקואליציה, נגד הממשלה, נגד ימין, אבל לצערי גם הימין הצטרף, ובין אם זה אינטרסים שקשורים לנושא של תחבורה נפרדת, תחבורת מהדרין. בג"ץ קבע לפני שנה, שהשנה הזאת תהיה שנת בדיקה. במשך שנה שלמה מנסים לחולל פרובוקציות, משלמים לאנשים שייסעו ויכתבו דוחות על הנסיעה שלהם. משרד התחבורה הודיע היום בוועדת הכלכלה שהוא קיים 4,000 בדיקות בשנה הזאת לראות אם קיימת תופעה, ובשולי שוליים של התופעה הזאת היו,

דברים שאפשר להתווכח אתם, אם ביקשו יפה או לא ביקשו יפה, אם זה היה מספיק נימוסי או לא מספיק נימוסי. רבותי, אנחנו יכולים גם להעצים את הנושא הזה יותר ויותר. אנחנו יכולים לעסוק בהכללות. אפשר להתעסק בפילוסופיה של העניין הזה, האם יש הדרה או יש הפרדה, אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד, מה שאני כן מצפה לעת הזאת מהבית הזה: יש מחיר לקיטובים, להרחבת השסעים בחברה, בעם היהודי. אנחנו צריכים להבין שאלה לא מלים שלא נאמרות סתם, לכל אחד יש האינטרסים, אבל צריך להבין, הדברים האלה לא נשארים באוויר, הדברים האלה מחלחלים. ואני רוצה להגיד לכם, אפתח לכם בחצי דקה צוהר למה שנעשה, איך הציבור החרדי רואה את הדברים, מה הוא חושב, אם פעם שאלתם,

איך האשה החרדית מסתכלת. אז קודם כול, אני רוצה להגיד לכם, שבאמת מסתכלים בראש מורם, בין החברה החרדית, בין האשה החרדית. לרגע לא יכולים לקחת את האינטליגנציה והחשיבה מהאשה החרדית, שהיא חושבת שמישהו מכריח אותה. כולם יכולים להגיד: מכריחים, מכריחים בצורה כזאת ומכריחים בצורה אחרת, אבל מי שיודע את האמת, אי-אפשר לשקר אותו, והם יודעים את האמת.

מי שעושה את זה, עושה את זה בגלל שהוא כן מחליט לעשות ככה, הוא ככה רוצה והוא חושב שזה ערך החיים שלו, זה הערכים שלו. והוא עושה את זה ברצון, וכך הוא גדל, הוא יודע מה זו הפרדה ומה זו הדרה. משפט אחרון. אבל במצב הזה, אם אנחנו לא נמשיך, נביא אותנו למצב שלא יהיה אכפת לנו מה חושבים האחרים, נבין שכל מה שנעשה, כל מערכת ההסתה, ההשמצה וההכפשה הזאת, היא לא רק כדי להראות את השוני, ולפעמים זה חוסר הבנה, אנחנו שונים. אבל אם זה מתמשך כל כך הרבה זמן ומגלים סימנים של לא לתת לנו את האפשרות לחיות את חיינו, אז האנשים האלה שחיים עכשיו, בימי חנוכה, ידעו להכריז,

ואנחנו התחנכנו כך, לימדו אותנו להכריז: מי לה' אלי. ואז אנחנו נדע שזה לא רק מלחמה, לא רק אי-הבנות, אלא זה מלחמה על הערכים שלנו. ובמלחמה על הערכים שלנו, אנחנו נלחמים ומוסרים את הנפש, אפילו אם מישהו יגיד לנו להחליף את שרוך הנעל מאדום לשחור.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אורי מקלב. תשיב השרה לימור לבנת,

הכנסת, אני משיבה כאן על הצעות לסדר בנושא של הדרת נשים ואני כבר לא יודעת לספור כמה פעמים אני השבתי במהלך השבוע האחרון על הנושא הזה, כך שתשובתי מן הסתם תהיה תשובה קצרה. דברי בעניין הזה כבר נאמרו, כולל הביקורת הקשה והחריפה שיש לי בעניין הדרת נשים והמאבק שאנחנו מבצעים בעניין הזה. אולי רק שתיים, שלוש הערות קצרות ובזה אני אסתפק.

להערה של חבר הכנסת נחמן שי, שדיבר על ההערה, שאני לא שמעתי אותה, שהעיר ראש הממשלה לחבר הכנסת מולה. אז אינני יודעת בדיוק איך זה נאמר, באיזה טון, והאם באמת ההערה נאמרה לחבר הכנסת מולה. אם נאמר דבר כזה, אז אני בטוחה שראש הממשלה לא לזה כיוון, הוא ודאי לא התכוון לפגוע בחבר הכנסת מולה. בכל מקרה היה בזה טעם לפגם. אני לא יודעת מה בדיוק נאמר,

בוודאי לא לזה כיוון. אני מכירה את חבר הכנסת מולה, מכירה את עבודתו הפרלמנטרית המסורה, אני מכירה גם את סיפור חייו, הזדמן לי לשמוע אותו לא אחת, אני גם ציינתי היום,

שהוא היה חבר הכנסת היחיד, הגבר כמובן, כי היו חברות כנסת, מבין כל חברי הכנסת, מכל סיעות הבית, שגם היה כאן בדיון בכנסת ביום המאבק הבין-לאומי באלימות נגד נשים, וגם ביום שישי בסינמטק, בכנס של עמותת כ"ן, ראה לנכון לבוא וליטול חלק ולהשתתף. אני מעריכה ומוקירה את פעולתך. צר לי אם נפגעת ממשהו, אז אני מרשה לעצמי להתנצל. ראש הממשלה בסוף נאומו, עכשיו, ניגש אלי והתנצל. מבחינתי, הפרשה מאחורי. חשוב, טוב שאמרת. אין לי שום ספק שהוא לא כיוון לכך ולא התכוון לזה, ואם אתה גם אומר שהוא התנצל, אז קל וחומר וטוב שכך ובזה אנחנו יכולים לגמור את הפרשה הזאת. זכית למחמאות מכל הכיוונים, אז בכלל טוב. הערה שנייה, אני מבקשת להעיר לדברים של חבר הכנסת מקלב, ואני לא יודעת אם הוא באולם כרגע. הוא מנהל את הישיבה עכשיו.

בדיוק רציתי להתייחס לדבריך. אני רוצה להעיר שתי הערות. קודם כול לעניין של הפרדה בתחבורה הציבורית, דיברת על בג"ץ ואמרת שבג"ץ קבע את השנה הזאת כשנת ניסיון. זה נכון, פחות או יותר, עד פברואר, אני מבינה שהיה דיון היום בוועדת הכלכלה של הכנסת. בצוות הבין-משרדי שאני עומדת בראשו יהיה דיון בנושא הזה, אם אני לא טועה ביום רביעי הבא או ביום רביעי בעוד שבועיים, כי בכל יום רביעי אנחנו מקיימים דיונים בנושא התחבורה, נדמה לי שזה ביום רביעי בשבוע הבא. אני רוצה לומר כך: בג"ץ פסק שההפרדה באוטובוסים היא לא חוקית. שלא נבין את הדברים בצורה שונה: הוא פסק באופן ברור שההפרדה הזאת היא לא חוקית. הוא גם קבע שבאוטובוסים יהיו שלטים שקובעים שכל אחד וכל אחת רשאים, כל מקום שבו הם רוצים לשבת, יוכלו לשבת בו. וגם קבע שהנהגים יצטרכו לאכוף, במידת הצורך, אם יש הטרדה או הצקה לנוסעות כאלה או אחרות.

אם מישהי רוצה מרצונה לשבת במקומות מסוימים, איש לא יכפה עליה לשבת במקום אחר, אבל אסור לכפות על אשה לשבת דווקא בחלקו האחורי של האוטובוס או במקום אחר. יש פה בעיה כנראה, מן הסתם יש פה סוג של בעיית אכיפה על קבוצות שמנסות לכפות על נשים לשבת בקווים של תחבורה ציבורית, רק היום ראינו מקרה כזה בקו 49 בירושלים,

זה קו 49. והתופעה הזאת היא תופעה שאנחנו לא יכולים להשלים אתה. ואני אומרת לך, חבר הכנסת מקלב, וגם לחברי במפלגות חרדיות אחרות, אתה אמרת, רשמתי לי: יש מחיר, אמרת, להרחבת השסעים, אני מסכימה. אמרת שלכל אחד יש אינטרסים, מן הסתם זה נכון, כולם אנשים פוליטיים. אמרת שזה לא נשאר באוויר, גם זה נכון. אבל אני אומרת לך שזה התפקיד שלכם דווקא, כמנהיגי הציבור החרדי, זה התפקיד שלכם לדאוג לכך שאתם, בקרב הקהילות שלכם, ואני האחרונה שמאשימה את הציבור החרדי, אני לא מאשימה הרי את הציבור החרדי, אבל בתוך הציבור החרדי יש קבוצות, יותר מאחת, יש חסידות "תולדות אהרן" המפורסמת,

אבל יש יותר מאחת שמתנהגת בבריונות ובאלימות, ואתם הראשונים שצריכים להוקיע אותם. גם "תולדות אהרן", אני רוצה לתקן אותך, הם בכלל לא אלימים, הם קבוצה מתונה מאוד, שסובלים הכי הרבה מהקבוצה הקיצונית. אנשים לא יודעים.

אז אני מוכנה לקחת את מילותי חזרה ולא לכנות אותם דווקא בשם של חסידות כזאת או אחרת. כשטלפנו אלי מראשי,

לבוא להגיד להם שאף אחד, שהאדמו"ר בדק, אם היה אחד מהחסידים שלו אולי מעורב, הוא בא להגיד בשמו שנדע שזה לא הוא, הם אנשים מתונים מאוד, אנשים שבאמת לא קשורים לכל העניין הזה, והם הסובלים הכי גדולים מכל הקבוצות האלה. אז אני מודה לך על התיקון,

אני רק לוקחת את מילותי חזרה בכל מה שנוגע לשם של החסידות שאותה הזכרתי. אני לא מומחית לחסידויות, קצת מבינה, אבל לא ממש. אבל אתם צריכים להיות הראשונים שמוקיעים, בין אם מדובר בחסידים של קבוצה כזו או אחרת או על-ידי קבוצה בתוך חסידות כזו או אחרת או על סיקריקים כאלה או אחרים שמכנים את עצמם בשם כזה או אחר. אתם צריכים להיות אלה שעומדים בפרץ. תעמדו אתם בפרץ. אתם תקפידו, אתם תגנו, אתם צריכים להיות אלה שקוראים למשטרה ודואגים שהאנשים האלה ייאסרו, כי מי שפועל באלימות, פועל בניגוד לחוק, מכפיש את העדה כולה, לא רק שהוא פוגע בנשים. לא רק הדרת נשים או אלימות נגד נשים או פגיעה בנשים ובילדות בנות שמונה או עשר. אני אומר לך כאן בגלוי: לא רק שאנחנו קוראים למשטרה, אנחנו מבקרים את המשטרה שלא עושה, ותקופות ארוכות שיתפה אתם פעולה גם כן. המשטרה פועלת, למשטרה אין מספיק כוח, אבל אתם צריכים להיות, קולכם פה. קולכם לא נשמע מספיק בקול רם ולא מספיק צלול ולא מספיק ברור. אתם צריכים להגביר את קולכם. אז תיקחו מגאפון יותר חזק או רמקול יותר חזק, ותגבירו את הקול, ותעשו תרגילים לפיתוח קול. לא שומעים. תשמיעו. אנחנו נעשה את שלנו, אבל אתם צריכים, הבעיה היא בעיה בשמיעה, לא תמיד בקול. אתם צריכים לעשות את שלכם, והרבה מאוד תלוי במנהיגי הקהילה החרדית, שאני יודעת שסולדים, ברובם המכריע, ממה שקורה. תאמרו את זה, שישמעו אתכם, שישמעו אתכם באותו ציבור קטן, באותו קומץ, אבל שישמעו אתכם גם בציבור האחר, הכללי, החילוני, הדתי, החרד"לי, החרדי, שידעו שזו

אתם מנהיגי הציבור, שידעו את הדברים האלה. ואם תעשו כן, אני חושבת שזה יקדם אותנו בעוד צעד אחד לקראת מיגור האלימות הקשה הזאת, לקראת מיגור המידור וההדרה,

מיגור אותו קרע שהולך ונבעה בתוכנו. וכן, יש לנו אורחות חיים שונים, זה נכון, אבל צריך לראות איך אנחנו יכולים כולנו לחיות יחד גם כשאורחות חיינו שונים.

אני מציעה להסיר את ההצעה מעל סדר-היום, יש ועדה לקידום מעמד האשה, היא עוסקת בנושא ממילא. אפשר להעביר לוועדה מצדי גם כן, זה בסדר. החברים מסכימים להצעה? מצטרפים. סליחה, אם כולם מסתפקים בתשובת השרה, אז אין עמדה נוספת. אנחנו גם לא מקיימים הצבעה בנושא. לא, אני רוצה להעביר לוועדה.

כלומר מסתפקים בתשובה, אז אין הצבעה נוספת, שהנושא ימשיך להידון בוועדה למעמד האשה. בבקשה, מיכאל בן-ארי, עמדה נוספת. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, שמעתי בזעזוע את דברי ההסתה הנוראיים של יושבת-ראש האופוזיציה, הגברת ציפי לבני. בתחילת השבוע התפרסמה בתקשורת ידיעה קשה ביותר:

היו באימון יחד עם חיילות, ישנו באותו אוהל, חיילים וחיילת, והחיילת נאנסה. אני מצטער שאני צריך להגיד דבר כזה כאן, אבל יריקה זה דבר חמור ומכוער, ואם אמרו למישהי, אני לא יודע מה אמרו היום לגברת הזאת שעלתה באוטובוס, אם היה או לא היה, אני כבר לא יודע, כי צריך לחמם את המערכת. אבל אונס, אונס, זה אחד הדברים החמורים ביותר שיכולים להיות. בקול ענות חלושה. ודאי שכן, כי אני מקווה שמדובר במשהו שהוא בקצה, במשהו שהוא לא מקובל, שצה"ל ורשויות החוק מטפלים בזה כמו שצריך.

זה מעבר ל"עושה את הרושם"; זה שקוף כמו צהרי היום. כל הנושא הזה של הדרת נשים הוא מלחמת תרבות. אין פה אף אחד מחברי הכנסת הדתיים והחרדים שנותן יד, או במנהיגות הדתית והחרדית, שנותן יד למשהו במעשים האלה. אבל המתקפה המכוערת הזאת מלמדת על מי שלא רוצה פה שיהיה יותר טוב, הוא רוצה שיהיה יותר רע, אולי זה ייתן לו מנדטים. אז אני רוצה למחות על הדברים הקשים ביותר, הדברים המסיתים ביותר, הדברים המפלגים ביותר שהגברת ציפי לבני, שאף פעם לא ראינו אותה מוציאה חיוך, אמרה שראש הממשלה משועשע, מה רע להיות? לראש ממשלה מותר להיות משועשע. גם לה מותר פעם לחייך.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, עמדה אחרת. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, כמו כל נושא אצלנו, גם את האחריות בתחום הזה הממשלה הזאת מבקשת להפריט, וצורת ההפרטה היא לגלגל את האחריות על אותן נשים שנפגעו. אומרים להן: אתן תלכנה ותגשנה תלונה למשטרה, ואם אין תלונות, הכול בסדר. אדוני היושב-ראש, זו אינה בעיה של אותן נשים שמוטרדות, זו אינה בעיה של אותן נשים שמושפלות, זו שאלה של מדיניות כוללת, זו שאלה של אחריות כוללת. אמרה פה השרה שהמצב המשפטי הוא ברור. אבל למרבה הצער, המציאות בשטח היא שונה, ועל הפער הזה שבין המצב המשפטי לבין המציאות בשטח צריכה לגשר מדיניות ברורה של ממשלת ישראל, אבל כמו בכל נושא אחר, ממשלת ישראל בורחת, וכשהממשלה בורחת, קל מאוד ליצור מצב שבו אלה מאשימים את אלה, ואלה תוקפים את אלה, והציבורים רבים אחד עם השני, ואין מלך בישראל. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדה, ומי שנגד, מבקש להוריד מסדר-היום. בבקשה, חברים, הצבעה. ההצעה להעביר את

בעד 9, שניים מתנגדים, אין מתנגדים.

אני קובע שההצעות לסדר בנושא: הדרת נשים מהמרחב הציבורי,

בוועדה למעמד האשה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: דוח הפערים של "מרכז אדוה", מס' 6883,

מי שינה את סדר-היום? לא יודע, זה סדר-היום שנמצא אצלי. אני מתנצל. כתוב אצלי ש"פרי הגליל" נדחה. מי דחה? חברים, אני לא יורד, לא יעזור לכם בית-דין.

חבר הכנסת דוד אזולאי, שאתה הדובר היחיד שנמצא במליאה עכשיו. חבר הכנסת אזולאי,

גם מסעוד גנאים. גם מסעוד גנאים נמצא.

אני ארכיב את המשקפיים אז אני כבר אראה את כולם. בכל אופן, מסרו שוועדת הכספים אמורה לסייר ביום ראשון הקרוב במפעל. חשבו שיותר נכון להעלות את זה בשבוע שאחרי הסיור כהצעה לסדר, שיהיה יותר יעיל ויותר אפקטיבי. ככה נאמר.

אבל צריך לחוס על זמננו. יושבים פה אנשים. חיכיתי עד עכשיו בשביל להעלות את הנושא הזה,

אתה צודק, אבל זה היה בטעות. לא בכוונה, היה בטעות. אני לא אומר שזה בכוונה. אני פה כדי להעלות את הנושא הזה. אז אתה מבקש, אני לא מבקש, אבל למה לא מודיעים לנו?

אבל אני מקווה שביום הארוך הזה וביום המורכב הזה, זו הטעות היחידה שתהיה בסדר-היום,

חבר הכנסת אזולאי, אני בכל מקרה "נגע-נסע". אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. בבקשה, חבר הכנסת כבל. אני כבר פה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, ברשותכם, דוח "אדוה". אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, בשבוע שעבר פורסם דוח "מרכז אדוה", שחשף תמונה מדאיגה בכל הקשור לשחיקת מעמד הביניים ומצבו של האדם העובד במדינת ישראל. אני יכול להתפלפל, אדוני היושב-ראש, ולזרוק אין-ספור נתונים מתוך הדוח. אך במקום זאת אעדיף לקרוא מכתב כואב ששלח אלי צעיר ישראלי, שמספר טוב יותר מכל גרף על מצבו הקשה והנואש של דור העתיד שלנו.

אקרא את המכתב: "איתן שלום רב. אני בן 30, דור תשיעי בירושלים למשפחת ריבלין, שחי היום במרכז" צריך לברר אם הוא קרוב משפחה של יושב-ראש הכנסת.

אני מניח שהוא קרוב. זה אחד מתוך כמה אלפים.

"עד לא מזמן הייתי גאה. הייתי גאה שהייתי בתנועת נוער ועשיתי שנת שירות. הייתי גאה בשירותי הקרבי, ויותר מזה, על שנפצעתי בעודי מגן על הבית במבצע 'חומת מגן'. הייתי גאה שאני מתנדב למילואים בגדוד מובחר. השליחות הלאומית טבועה בי כמו הצלקות משירותי הצבאי. משפחתי וחברי מאז ומתמיד ראו בי ציוני גדול, שאת כל כולו משקיע בעשייה למען המדינה. ולא עוד. אני מתבייש. אני מתבייש שהבית שלי מתפרק, ואין בכוחי לעשות דבר שימנע זאת. "הערב נוכחתי לגלות שאני עני. כל בוקר אני קם לעבודתי כמנהל מרכז צעירים באחת העיריות במרכז, אבל המשכורת שאני מביא הביתה מספיקה לי לכיסוי חובות על תקופת התואר, תשלומים על האוטו, הלוואות כאלה ואחרות,

אחרי הארנונה,

הקניות לבית והסרט שהלכתי אליו עם חברתי, נשאר לי רק מינוס איכותי. "אני כבר לא גאה להיות יהודי, כיוון שאחותי הקטנה, שגדלה בבית מסורתי, החליטה להתחרד, והיום בגללה אני רואה את היהדות העושקת,

הלא-מתפשרת" אני מצטט, "הלא-מתחשבת. היהדות בשבילי נהרסה." אדוני, בבקשה. "אני כבר לא ציוני גאה, כי ביבי ממילא הולך להפריט את הקרקעות ואין על מה להילחם. כי לבנות פה בית, אני אפילו לא יכול לדמיין. עצוב לי. אני לא רוצה להיות פוסט. לא פוסט-ציוני ולא פוסט-טראומטי. לא פוסט-סוציאלי ולא פוסט-דמוקרטי.

כפי שהכרתי אותה, נשמטת מתחת רגלי, היהדות,

הישראליות.

ביבי ושטייניץ והטייקונים, כולם עושים בנו,

ככל העולה על רוחם. הם רואים בנו כמי שעובדים בשבילם. אולי זה כיוון שהם כבר מזמן הבינו שפה זה לא אחד בשביל כולם, ושססמאות כמו 'טוב למות בעד ארצנו', זאת קלישאה של אחד שלא יצא לו מזה כלום חוץ ממוות. ועכשיו, אחרי המחאה של הקיץ, כבר לא צריך להיות גאון הדור או כלכלן. עכשיו הדברים ברורים והם על השולחן. הפערים בין בעלי המשכורות הגבוהות לאלה הנמוכות רק הולכים וגדלים. כבר לא מתעסקים בלחיות, מתעסקים בלשרוד. "יכול להיות שתראה את המכתב ותגיד: ניחא, עוד אחד שסטה. אבל רק שתדע, שאם אותי אתם עומדים להפסיד, כנראה יש עוד כמה שכבר הזמינו ויזה וכרטיס. בכבוד רב, עופר." אדוני היושב-ראש, מכתב כזה הוא אחת הסיבות שגם בגללן הכרזתי שהיום אני מתמודד לתפקיד יושב-ראש ההסתדרות.

אנחנו מברכים אותך בהצלחה. חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תודה לכבוד היושב-ראש. בהצלחה לך, חברי איתן כבל.

כבוד השר, חברי הכנסת, מי שחושב שבית-שמש בוערת רק בגלל הילדה שירקו עליה,

בית-שמש בוערת משום, לפני שנה עמדתי פה, כבוד יושב-ראש סיעת ש"ס, ואמרתי לכם שאם לא תחלקו את בית-שמש לרמת בית-שמש ולבית-שמש, ואם לא תדאגו לבנייה גם לצעירים חילונים ולא רק לחרדים,

הראשונה, כסמל, תהיה בית-שמש. וזה מה שקרה. בדיוק כמו אותו גיחוך, כי בונים 25,000 דירות בבית-שמש לחרדים. לא שיש לי בעיה עם החרדים, לא שיש לי בעיה עם הדת. אני באה מבית מסורתי, אני אדם מסורתי. אני יהודייה לא פחות מכם. אני רק אומרת, שאילו היה פה צדק אמיתי, ובבית-שמש היו נותנים בתים במחירים הוגנים של 400,000 500,000 שקלים גם לחילונים, מסורתיים, שהולכים לצבא, שעושים מילואים, זה לא היה קורה. והכאב של בית-שמש הוא כאב של כולנו, כי אותו קומץ של אנשים שעושים את מה שעושים ומסיתים נגד החרדים כולם, גם את זה אני לא מקבלת. אבל אילו הייתם חכמים,

שמי שבחר בכם זה האנשים החלשים, הייתם באים ואומרים: אנחנו אחראים על תיק השיכון,

זה הביא את המחאה הציבורית, הדיור, שאין כסף, זה שמחירי הדירות הם 1.5 מיליון שקלים. אם הייתם מתעוררים בזמן ואומרים: נטפל בזה, לא רק בדירות לחרדים, אני חושבת שלא היינו רואים את מה שקורה בבית-שמש. ולזה עוד מתווסף הפרסום של בנק ישראל הבוקר, של הנגיד, שאומר שב-2012 יהיו לנו 45,000 איש שיתווספו למעגל האבטלה. אתה מכיר, ידידי, חברת הכנסת אורלי,

את בוודאי מכירה את המערכון "כאילו", של הגשש. אז בכאילו. בכאילו אנחנו מטפלים בפערים ובכאילו אנחנו מטפלים בשכר נשים וגברים ובכאילו אנחנו מטפלים בדיור ובכאילו אנחנו מטפלים בפערים החברתיים בין הפריפריה למרכז. דרך אגב, לא רק הממשלה הזאת. כל ממשלות ישראל חוטאות בזה. והדוח של "אדוה" רק מחדד את מה שאנחנו אומרים פה. קומץ אנשים שיושב פה, שכל הזמן חוזר ואומר את אותם דברים, לא מתוך כוונה לעשות אתכם הורדת ידיים אלא מתוך כוונה לבוא ולהגיד: חברים, תתעוררו. תתעוררו, לפני שהשטח יבער, כי הפערים רק הולכים ומתחדדים, בין עשירים לעניים, בין חילונים לחרדים, בין נשים לגברים, בין המרכז לפריפריה. את זה אנחנו צריכים לפתור. והיום אנחנו שומעים עוד בשורה טובה: ביום ראשון הולכים להעלות את מחירי התחבורה הציבורית. ביום ראשון הולכים להעלות את מחירי המים בעוד 25%. כבוד היושב-ראש, ב-25% הולכים להעלות את מחיר המים ביום ראשון. כן, זה בעקבות, לתעשייה. לתעשייה, אבל זה יעלה. מה זה יעשה? זה יעלה את כל יוקר המחיה שוב. אז במקום אולי לבנות כיכרות, אולי נסבסד את מחירי הנסיעות ב"אגד" וברכבות. אין ברירה. אי-אפשר כל פעם להפיל את זה על אותם אזרחים, שהם יהיו הפרה החולבת של המדינה. ואני חוזרת ואומרת: הגיע הזמן להתעסק בזוטות. אני יודעת שהאוצר מתעסק בדברים גדולים, אבל הזוטות הן לא פחות חשובות. הבעיות החברתיות. הגיע הזמן לרדת לעם. אנחנו נמצאים במדרון מסוכן, שתוצאותיו מסוכנות לא פחות מהאיומים הביטחוניים שיש סביבנו. ביטחונה של מדינת ישראל תלוי וקשור גם בחוסנה הפנימי, הכלכלי והחברתי. אנחנו צריכים להאזין לרחשי הציבור. אני מציעה לשר האוצר להפסיק עם השיטה הנלוזה הזאת של עליית מחירים,

אטית, כל הזמן עוד עליית מחירים ועוד. עליית מחירים זוחלת, שלאט-לאט מביאה למצב שאנחנו בעצם לא יכולים לגמור את החודש. בני-זוג שעובדים, היום יש עובדים שהם עניים.

בני-זוג ממעמד הביניים לא יכולים לגמור את החודש. אז השיטה הזאת, של כל פעם להעלות ב-30 אגורות, ב-30 אגורות את המים, את הדלק, את החשמל, את יוקר המחיה, היא בעצם מביאה למצב שאנחנו לא יכולים לסיים את החודש בלי שהמשכורות עולות באותה נשימה שעולים מחירי המצרכים.

ולכן אני מציעה לכולנו לא להתרשם מהשקט המדומה. הבעיות לא תיפתרנה מאליהן.

המדינה מחולקת בפועל לשניים, בבקשה לסיים. לאדונים ומשרתים, לפריפריה ומרכז, ואנחנו חייבים להחזיר את השוויון.

ורק מנהיגות אמיתית, שתהיה קשובה לציבור, תצליח להביא את האמון של הציבור אלינו. תודה רבה לכם.

אני מצטער מראש. הפעם אני לא יכול לתת ככה לגלוש מהזמן. הזמן של כולם יקר, והיום אנחנו עובדים בשעה מאוחרת יותר. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אם הוא יהיה פה.

בעיקר שלכם, ש"ס. בעיקר שלכם, ש"ס.

אני שוב חוזר ומבקש, לא מחבר כנסת פלוני או אלמוני אלא מכולם, להשתדל לעמוד בלוח הזמנים, מכיוון שסדר-היום ארוך. מכובדי היושב-ראש, גבירותי חברות הכנסת, רבותי חברי הכנסת, בנאומו ראש הממשלה אמר שהוא מתכוון להגדיל עוד יותר את תקציב הביטחון. כשהוא אומר שהוא מתכוון להגדיל, זה מעבר לגידול המתוכנן, כי יש גידול מתוכנן לפי ועדת-ברודט, של 10 מיליארד בשנה, ובשנה שעברה התקציב הזה גדל ב-7 מיליארדים נוספים, והוא אומר שהוא הולך להגדיל את זה עוד יותר. אני מעריך שהוא יגדיל את זה בעוד 3 4 מיליארד. האם זו תוספת ל-7 מיליארד או במקום? ימים יגידו. בכל מקרה, הוא אמר שזה לא בא על חשבון הטיפול בעניינים החברתיים, והוא לא אמר אמת. אם יש כסף לגידול בתקציב הזה, למה לא משקיעים אותו בחינוך, למשל, או ביצירת שוויוניות בשכר? דוח "אדוה" מלא נתונים, אבל אני בחרתי שני נתונים עיקריים שקשורים לציבור הערבי ונתון אחד שקשור בכלל וגם נוגע לציבור הערבי. הנתון המשמעותי ביותר בדוח "אדוה" הוא מדד ג'יני, שגדל בשני העשורים האחרונים ב-14%, בזמן שבממוצע העולמי הוא גדל רק ב-4%. אלה עשו בלגן. הגידול המשמעותי ביותר במדד האי-שוויון הזה נעשה בתקופתו של מר ביבי נתניהו, מאז שהוא הכריז והפעיל את תוכניתו הכלכלית בשנת 2003, ובעצם הוא המנהל של הכלכלה הישראלית. הכיוון הוא ברור מאוד. האידיאולוגיה היא לתת למגזר העסקי לפרוח, והוא יתקן את העולם. הוא יביא ישועה. על-ידי כך הורידו מיליארדים, מסי חברות, מס מעסיקים, כדי לעודד. צמצמו את הוצאות הממשלה כדי לא להתחרות במגזר העסקי, והכוונה היתה: אם המשק יצמח, כולם ירוויחו. מסתבר שלא כולם מרוויחים, ושהיה גידול ב-10% בהכנסות המאיון העליון בזמן שהעניים המשיכו להיות עניים ולא היה שום גידול בהכנסתם. כבוד היושב-ראש,

אני קורא למה שהיה בשנים האחרונות "העשור האבוד", מבחינת סגירת פערים. אותה רמת שכר, 66%, שני-שלישים, מהממוצע בארץ, שכרם של האזרחים הערבים, של העובדים. זה לא השתנה. זה היה ככה בשנת 2000. גם בשנת 2000 רק 18% 19% ממסיימי התיכון הערבים הגיעו לחינוך גבוה, לאוניברסיטאות וכו', בזמן שבציבור היהודי היו 36% 37%. זה לא השתנה.

אותו דבר. אותו דבר. מה שהיה בשנים האחרונות הוא תיקון של הפגיעה של נתניהו לפני כן. אנחנו לא חזרנו עדיין לנתונים של 2001, נא לסיים. לא בתקציבים ולא בהישגים של החינוך. מה שאני אומר: מסתבר שיש כסף, ומסתבר שאפשר להוציא את הכסף, רק הממשלה בוחרת, איך אומרים, להוציא אותו בכיוונים הלא-נכונים. במקום שיהיה כסף לטפל באנשים העניים, בחינוך הגבוה, בחינוך היסודי, בתשתיות, זורקים את הכסף לריק בקניית עוד טנק ועוד מטוס.

למה

זה, פשעים.

מהמטוסים שלנו. תודה רבה.

חברת הכנסת מירי רגב. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. רוּחִי לבית-שמש. רוּחִי לעזה. אין מה לעשות. שתפו אותו, כדי שנוכל להגיב. אדוני, בבקשה. את צריכה לשפר את הערבית שלך. אה, אני יודעת. אדוני היושב-ראש, לפני, אם הערבית שלי תהיה כמו העברית שלך,

לפני שבועיים שלחו אלי, אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת רגב, חברת הכנסת רגב.

למה? יותר טוב שאת תשתקי.

יותר טוב. יש מקום מאחורי המליאה, מספיק מקום להתגושש.

חברת הכנסת, חברת הכנסת מירי רגב.

בבקשה. בעזה ייתנו לה לדבר, ה"חמאס".

לא, שם אין הדרת נשים.

שם הנשים בכלל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כשבועיים או שלושה הייתי צריך לפגוש צלם של ערוץ-10. זה היה בימים שדיברו עוד קצת על עניינים של המחאה החברתית,

הוא זרק לי משהו: תראה, השדרנית הזאת והזאת, מישהי שיושבת באולפן, מדברת בלהט על המצוקות הכלכליות וט-ט-ט-ט-ט-טם, והשכר שלה הוא קצת יותר מ-40,000 שקל, בזמן שהמפיקה שלה, שעובדת ימים ולילות והיא גם כן יכולה, ובדרך כלל היא גם מתייחסת אליה באופן לא הכי מכובד בעולם, מרוויחה בקושי 4,000 שקל. רבותי, זה הסיפור. אתחיל במקום כואב שלי, שלנו, במקום שהוא המום שלנו. כשאני מגיע לכאן בבוקר, והרבה פעמים אני מגיע בבוקר מוקדם, אני פוגש את זו ששומרת לנו על הניקיון של הלשכות שלנו. אני לא רוצה לדעת מה תלוש המשכורת שלה, ויש לי תחושה שתלוש המשכורת שלי הוא פי-עשרה. רבותי, זה הסיפור. זה הסיפור של החברה שלנו. זה הפער. זה פער בלתי נסבל.

אני חייב לומר משהו. אני באתי מבית ששני ההורים שלי היו עובדים בעבודות, היום קוראים לזה: עבודות דחק. אז הם לא הרגישו ככה. אמא היתה עובדת ניקיון בבנק ישראל. אבא היה עובד במה שנקרא היום "קו-אופ". זה היה סוג של רשת סופרמרקטים. הוא היה מסדר את מוצרי החלב. אגב, היו חיים מאוד בריאים. היו יוצאים ב-07:00, ב-15:30 חוזרים הביתה. יש יום, יש סדר. אצל אמא זה היה קצת יותר קשה. מכל מקום, הם עבדו במקום עבודה. הם לא היו עובדי קבלן. לתרבות רעה.

כשנגיד בנק ישראל היה מרים "לחיים" עם עובדיו, הוא היה מזמין גם את אמא שלי כדי להרים "לחיים" עם עובדיו. היא היתה עובדת שלו. היא היתה נהנית כל פעם לחזור הביתה ולהגיד מה הוא אמר, נגיד בנק ישראל, ונדמה לי שבזמנו זה היה פרנקל. היה כבוד גם לכל הספקטרום של העובדים.

ופה אני רוצה לברך את חבר הכנסת איתן כבל, שנכנס למערכה, ואני מקווה שהוא יעשה מערכה. אני אומר משהו שלכאורה היה צריך להגן על העובדים והפך להיות רועץ לעובדים, וזה הסיפור של האיגודים המקצועיים. האיגודים המקצועיים הפכו להיות קרטלים של אנשים עם משכורות עתק, כשאת העבודה האמיתית נותנים לקבלנים. הם ירוויחו סכומי עתק שאין להעלות על הדעת: חברת חשמל, רשות הנמלים, שדות התעופה וכן הלאה, אלה שנותנים את הכוח לעיני כדי להשבית את המדינה. הם נותנים את הכוח לעיני להשבית את המדינה בשביל אלו שהם הפוגעים הראשונים בהם, שמשכורות העתק שלהם פוגעות ביכולת לקבל אנשים אחרים ולכבד אותם.

רבותי, זה הסיפור. הסיפור הוא תלוש המשכורת שלי ותלוש המשכורת של העובדת אצלי בחדר. זה הסיפור. ואם אנחנו לא נתעשת אנחנו נגיע פה לאדונים ומשרתים, כפי שאמרה חברת הכנסת מירי רגב.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה,

לאחר מכן ישיב השר הרשקוביץ בשם השר משה כחלון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נכון שיש תחושת דז'ה-וו?

אנחנו נפגשים פה אחת לחודשיים, אחת לחודש, בעניינים חברתיים. אותם הפרצופים. אפילו אותם יושבי-ראש. זה בדרך כלל או אני או אתה, או באמת עוד איזה אחד מחברי הנשיאות. אבל זה קצת עצוב יותר, כי מפעם לפעם גם החברים מתמעטים. אז או שבאמת דוחקים את הנושאים החברתיים לסוף סדר-היום, כשלח"כים אין מספיק זמן להישאר,

יש לי נסיעה הביתה של עוד שעתיים וחצי, אבל זה נושא חשוב שאני לא מרשה לעצמי לוותר עליו, אפילו לא בשביל עוד כמה דקות עם הילדים. כי אם אנחנו נשתוק ואם אנחנו נתייאש, לא יהיה בסוף מי שיאמר את הדברים, לא יהיה מי שיזעק את הזעקה של החלשים, לא יהיה מי שיגיד את המלים האלה, גם כאשר לפעמים אתה חש שאתה זועק במדבר ואין מי ששומע. החודש פורסם דוח פני החברה של "אדוה", המרכז לשוויון ולצדק חברתי בישראל. אז היום אנחנו דנים בו, וכבר היום ישנו דוח חדש של המועצה לשלום הילד. וכמו בתקליט שבור החוזר על עצמו בחודשים האחרונים, גם הפעם תמונת המצב העולה מתוך הדוח רחוקה מלבשר לנו על נסים ונפלאות. כן, אפילו החנוכה לא יכול היה לעשות זאת. בין יתר הדברים העולים מתוך הדוח, הידרדרות בנגישות של שירותי בריאות, חינוך והשכלה גבוהה שאינם מצליחים להתרומם, פערי הכנסה עצומים, ועוד קשת רחבה, שרק ממחישה לנו את גודלו של האי-שוויון.

בסופו של דבר צמיחה כלכלית מועילה לכולם, כך, לפחות, חוזרים על זה כמו מנטרה אלה שנתנו לנו להאמין או רצו שנאמין בכך, ראשי המשק בשנים האחרונות.

איפכא מסתברא, מתוך נתוני הדוח עולה כי הצמיחה הכלכלית רק מעצימה את הפערים ומנציחה את האי-שוויון. בעשור האחרון זינק ערך התמ"ג, התוצר המקומי הגולמי, כמעט ב-40%. נתון מבורך,

התואם גם את הזינוק בשיעור הכנסותיו של המאיון העליון,

ובכל זאת, במשוואה הזאת חסר לנו נעלם, נעלם שקצת קשה להתעלם ממנו, שקצת קשה לפספס, נעלם שרק בקיץ האחרון הסעיר את המדינה עם גלי המחאה שבאו בדרישה לצדק חברתי, ולא במקרה. כי בעוד הכנסותיו של המאיון העליון זינקו כמעט ב-20% בעשר השנים האחרונות, ב-99% ממשקי הבית בישראל גדלו ההכנסות בשברים קטנים של אחוזים, אם בכלל. ואם לא די בנתונים הללו, דוח ה-OECD פורסם בתחילת החודש ומציב את ישראל בראש רשימת המדינות עם פערי ההכנסה, בין כל המדינות החברות בארגון. הובלת המשק על-ידי המגזר העסקי הוכיחה לנו שרובין הוד יש רק באגדות. בדרך זו החזקים, חברים, רק מתחזקים, והאזרח הקטן כנראה שיישאר קטן. אדוני היושב-ראש, המדינה אינה יכולה להמשיך ולצמצם את תפקידה ואת תקציבה ולהיתלות במגזר העסקי שינווט אותנו לצמיחה, כי מהצמיחה כנראה רק הוא זוכה. הגיע הזמן שננפץ את ה, אתם רואים, גם לי יש לפסוס, ננפץ את המצב הזה וניקח את המושכות ונפרוס את העוגה מחדש, הפעם באופן קצת יותר שווה. המדינה כמדינה לא יכולה להרשות לעצמה להיות כמשקיף מן הצד. היא אמורה להיות הרגולטור, להיות מפקחת, ובמקרים של כשלים עליה להתערב על מנת לתקן את הכשלים הללו. ושעון החול שלנו אוזל. זו העת להתערב, בטרם יהיה מאוחר, ויש שיגידו שכבר עכשיו מאוחר מדי. זה המשפט האחרון ואני מסיימת, החברה הישראלית זועקת לשינוי ופעולה, לפעולה שתצמצם את האי-שוויון ותבטיח צמיחה שממנה תיהנה כל האוכלוסייה, ולא רק מתי מעט. זהו תפקידנו, זוהי חובתנו, והגיע הזמן שאולי גם אנחנו נצא לאיזושהי זעקה, לא רק ההמון בכיכרות. כי לא יכול להיות שנדבר פה, ואפילו שר משיב,

אדוני השר הרשקוביץ, אפילו שר לעניין הזה לא מגיע להשיב, וזה קצת צובט לי בלב. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

יעלה ויבוא השר דניאל הרשקוביץ במקום השר לשירותים חברתיים משה כחלון. כאמור, השר כחלון ביקש ממני

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס יודעת שיש לנו, הממשלה כולה אחראית כגוף אחד, ולכן אני עולה בשם הממשלה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת הנכבדים, דוח "אדוה" מציג נתונים המסכמים למעשה מגמה במהלך העשור הקודם, לשנים 2000 2010. בשלוש השנים האחרונות פעלה הממשלה בכמה אפיקים לצמצום התופעה, לרבות מסקנות ועדת-טרכטנברג, שנועדו לטפל, בין היתר, בבעיית הפערים החברתיים והאי-שוויון בחברה.

הפעולות שנקטה הממשלה הנוכחית יבואו לידי ביטוי עם פרסום הדוחות הבאים של הארגון, ואני מקווה שהם יצביעו על בלימת המגמה ואף על צמצום הפערים בחברה. כבר עתה, בנתוני 2010 מצביע הדוח המדובר על מגמות של שיפור, למשל בהתרחבות מעמד הביניים ובגידול ההכנסות של כל משקי הבית בישראל. עוד הסתמנה השנה מגמה של ירידה בממדי העוני, אשר מעוררת תקווה להמשך ירידה בממדי העוני והאי-שוויון. על מנת שהירידה לא תהיה בת-חלוף ותבטא התחלה של מגמה חיובית ומתמשכת, בכוונת השר כחלון לקיים בהקדם דיון נוסף, שבו הוא יציג תוכנית למיגור העוני ולצמצום האי-שוויון בישראל. כפי שהשר ציין כבר בעבר, הכרחי שתוכנית זו תהיה כלל-ממשלתית ותקיף את מחויבותם של כל משרדי הממשלה למטרה לאומית זו. דיון זה יהווה המשך טבעי לדיון במסקנות ועדת-טרכטנברג, המהוות התחלה של תהליך שנועד לצמצם פערים כלכליים וחברתיים, אשר הגיעו לממדים גבוהים הן מבחינה היסטורית והן בהשוואה בין-לאומית. אנו פועלים לגיבוי ההמלצות של ועדת-טרכטנברג בצעדים נוספים לחיזוק אוכלוסיות במצוקה, והם: הצבת יעדים אופרטיביים לצמצום המצוקה הכלכלית. יעדים אלה ילוו באמצעים ובמשאבים, שאחד המרכזיים בהם יהיה חיזוק ושיקום רשת הביטחון הסוציאלי, תוך חיזוק סיכויי התעסוקה של מי שמתקשה להשתלב בעבודה. הצעד הנוסף, הגדרת היעדים במונחים של כל סוגי ההכנסות, הכנסות כספיות וגם הטבות שוות ערך לכסף, הכנסות בעין, כך שצעדי מדיניות שניתנים כהטבות בעין יתבטאו במדדים החברתיים של הממשלה. צעד נוסף, אימוץ היעד של הגבלת פערי השכר במגזר הציבורי, וכן בארגונים הנתמכים על-ידי תקציב המדינה, כך שיופסק המצב שבו השכר הגבוה ביותר בארגון יעמוד ביחס לא הולם לשכר הנמוך ביותר באותו ארגון.

הנחיית הצוותים המקצועיים של הביטוח הלאומי ושל משרד הרווחה לשקול הצעות נוספות על אלה שהוצעו על-ידי ועדת-טרכטנברג, תוך שימוש במגוון כלים במטרה להגדיל את המקורות לתיעול ולחיזוק של יכולת ההשתכרות של אוכלוסיות מודרות משוק העבודה, ולחיזוק מערכת הביטחון הסוציאלי.

הממשלה תוודא שהחלטות שהיא כבר קיבלה בנוגע להרחבת תוכנית מענק ההכנסה, מה שקרוי מס הכנסה שלילי, יבוצעו ב-2012 במלואן ובכל הארץ. ולבסוף, צמצום תחולת העוני והאי-שוויון בקרב האוכלוסייה העובדת גם באמצעות שיפור תנאי העסקתם, הגברת האכיפה של חוקי העבודה וכדומה. תהיה זו אשליה לחשוב שאפשר לפתור את בעיית העוני אך ורק בהעצמת יכולת ההשתכרות בשוק העבודה של מי שאינו משולב בו. תמיד תיוותר קבוצה של אנשים ומשפחות שזקוקים לתמיכה של רשת הביטחון האחרונה, זמנית או קבועה.

אחת המשימות של התוכנית למאבק בעוני תהיה לבדוק את מצב רשת הביטחון הסוציאלית, בייחוד זו של הבטחת ההכנסה. אשר להמשך, בהתאם למציעים. אוקיי, המציעים עם השר, השר מציע גם ועדה?

אלא אם כן הם מצטרפים. אנחנו מסכימים לוועדה, המציעים. ועדת העבודה והרווחה. זה ברור. מקובל. בבקשה, יש עוד אחד מהחברים, יש עמדה אחרת של חבר הכנסת דב חנין ושל חבר הכנסת אברהם מיכאלי. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אתה קיבלת את המשימה להשיב בשם שר הרווחה והשירותים החברתיים, אבל האמת היא שזה לא היה תפקידו של שר הרווחה לענות על הדוח הזה. כי המצוקה הזאת, שאנחנו כולנו עדים לה, היא לא פרי של אי-עבודתו של משרד הרווחה, המצוקה הזאת היא פרי מדיניות כלכלית וחברתית של הממשלה כולה.

ראש הממשלה היה צריך להתכבד ולעלות ולהסביר לנו איך קורה שכל כך הרבה קשישים נמצאים מתחת לקו העוני, איך קורה שכל כך הרבה אנשים עובדים הם עניים, ואיך קורה שבאותו זמן האלפיון העליון בורח למעלה וקדימה. זו מדיניות כלכלית-חברתית של הממשלה כולה. שר הרווחה הוא השר שהוטל עליו התפקיד כפוי הטובה לנקות את הלכלוך שכולם משאירים מאחוריהם. תודה רבה.

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני מצטרף לכל אלה שהעלו היום את הנושא לסדר-היום, אפילו שאני לא רשום בין המציעים. לצערנו, דוח "אדוה" הופך להיות דוח שכל שנה דנים בו כמו בעוד איזה נושא, כמו כשמדברים על דוח העוני, או מדברים על עוד כמה דוחות שמתפרסמים. ובקושי אנשים גם קוראים אותו. גם התקשורת כותבת עליו שתי שורות והולכת. אבל יחד עם זאת, חברתי מירי רגב, אם את תעלי פה ועכשיו תעשי תעמולת בחירות נגד ש"ס או נגד מישהו אחר, אנחנו כרגע קודם כול יושבים באותה קואליציה. זו לא חוכמה כרגע לבוא בתוך הקואליציה ולעשות פה תעמולת בחירות מפלגה אחת נגד השנייה, כי כולנו אשמים במצב שקיים. כולנו אשמים. אני לא מתנער מאחריות, גם לא למצב בבית-שמש. אבל את לא מעודכנת כנראה במצב בבית-שמש לגבי חלוקת בנייה כזאת או אחרת. מי שביקר בשטח ושמע את הדעות המקצועיות בבית-שמש, אני מודיע לך שלא נמנע מאף משפחה לא-דתית או לא-חרדית לבנות בבית-שמש. הוויכוח שם הוא פוליטי, ויש קבוצות, לצערנו, אני לא רוצה לשייך אותן למפלגה מסוימת, כזאת או אחרת, שהן שגורמות לכל התסיסה הגדולה, גם בלי קשר לכל המטורפים שעושים שם מה שעושים בבית-שמש. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב, עמדה אחרת. אני מתכוון, לא עמדה אחרת מחבר הכנסת מיכאלי. לפה, לפה, נסים. מכאן, מכאן. קרוב, אדוני היושב-ראש, פה זה לא עובד? הכול עובד. תמיד כשאני מדבר הכול חייב לעבוד,

"ותקח מרים את התוף בידה"; את מתופפת חבל לנו על הזמן. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה זוכר בתקופת טדי קולק מה לא עשו רק כדי להוציא את החרדים מירושלים? מצאו להם אלף ואחת פרויקטים: ביתר-עילית, בית-שמש, עמנואל, אלעד. אלו ערים שלמות של חרדים. רק שחלילה וחס יהיה רוב חרדי בירושלים. כאילו דואגים לחרדים. דואגים להוציא אותם מעיר הבירה.

שלא יטיף לנו מוסר, שיש עוד שכונה חרדית בבית-שמש. אני אומר לכם: אם לא היו חרדים במדינת ישראל, היום היה רוב ערבי.

מבחינה דמוגרפית, מגינים על עם ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית.

תודה רבה לחבר הכנסת זאב.

אני חושב שנגמרו המציעים. אני חושב שנגמרו המציעים, כמה מציעים היו? כמה מציעים היו? נגמר ברגע שהיו שניים, לא שלושה.

לא, אני מבין, מה קרה לך?

סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. למה אתה לא אומר את האמת, נסים זאב? יש מותג, למה אתה לא אומר את האמת? תגיד להם, אם לא היתה תורה, לא היתה מדינת ישראל. לא הייתם חוזרים אחרי אלפיים שנה להקים את המדינה אם לא היתה תורה. למה אתה אומר משהו אחר? למה אתה לא אומר את האמת? אני מדבר על ההיסטוריה האחרונה. לא, אני מדבר על ההיסטוריה, אלפיים שנה.

עכשיו תגיד לי, אדוני סגן היושב-ראש, אם כך הוא מצב הדברים, אז מה יגידו הגויים? אם כך הוא מצב הדברים, מה יגידו הגויים? מה נגיד אנחנו? עוד לא הסכמתם מי יהודי. השסע הוא בין חרדים לדתיים, או בין דתיים לחילונים. אז תגידו לנו, מה אנחנו נגיד?

אבל אין שסע כזה. אין שסע כזה. תסביר לי, אדוני, גם אתה יושב בכובע הזה. לפחות אנחנו לא, יפה מאוד. 50% מהפשיעה זה במגזר הערבי.

אני רוצה לשמוע אותך. אני רוצה לשמוע אותך. מדינת ישראל, חבר הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אני תומך במה שאתה אמרת.

אלו היו הדברים שלי כשדיברתי בהצעה לסדר הקודמת על הדרת

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השר, פרופסור הרשקוביץ, אתה משיב בעניין הזה. אחוות חיפנים.

פרופסור, אני באמת מאוד מעריך אותך,

באופן אישי, אבל זה קצת צורם. מי שאמור להשיב, וגם מעורה בנושא, הוא שר התקשורת משה כחלון. אני חושב שזה לא ראוי להטיל עליך את המלאכה בשם כל שר ושר בכל הצעה והצעה. אני יודע שאתה, לא, זאת אחוות חיפנים.

צר לי שהנושא שלי פחות משדר אחווה ויותר משדר נקמנות מצד לשכת ראש הממשלה. אני מדבר, אדוני היושב-ראש, על ערוץ שהוא הערוץ המסחרי השני.

תהיה כאן רק חברת חדשות אחת בטלוויזיה בישראל. אולי אתה לא צופה בטלוויזיה, אדוני היושב-ראש, אז אולי זה פחות נוגע לך, אבל אני חושב שגם כאזרח בישראל, גם אם אתה לא איש טלוויזיה, אתה צריך להבין את חשיבות העניין. אני אומר מלכתחילה גילוי נאות: אני עבדתי בערוץ-10. זה היה מקום העבודה שלי במשך שש שנים כמעט. ודווקא משום כך, אני יודע כמה אנשים טובים עובדים שם, ומה החשיבות בשידורים ובקיום של ערוץ-10. לצערי, מה שקורה הוא שלשכת ראש הממשלה, באמצעות הקואליציה, מבצעת חיסול ממוקד בערוץ-10. הביטוי הבולט ביותר בעיני היה לאו דווקא הסיפור פה בוועדת הכלכלה של כרמל שאמה, שרק מחפש איך לנגח את הערוץ הזה, אלא אותה התנצלות, חייבו את ערוץ-10 להתנצל, שלדון אדלסון, שהביאה להתפטרותו של מנכ"ל חברת החדשות, של עורכת התוכנית של יום שישי ושל המגיש, התנצלות ששום כלי תקשורת לא היה יכול להשלים עמה, אבל בגלל המצב הקשה של ערוץ-10 הוא נאלץ לשדר אותה, והמנהל עצמו התפטר במחאה. זה המשיך אחר כך בלחצים על הפרשן המדיני הבולט של הערוץ, רביב דרוקר, וזה מסתיים כאן בכנסת, בדיונים המבישים על סוגיית החוב, כביכול, של ערוץ-10, חוב שהרשות השנייה הודיעה שהיא מוותרת עליו, וזאת לאחר שבשנתיים האחרונות ערוץ-10 עמד בכל מחויבויות התוכן שלו וזכה לציון לשבח מהרשות השנייה, שהיא הרגולטור. וההוכחה לכך שהדברים הם באמת מונעים מנקמנות היא קודם כול המשמעת הקואליציונית, משמעת קואליציונית בדיון בוועדת הכלכלה על הנושא הזה והמחיקה השערורייתית של 300 מיליון שקל במחויבויות תוכן לרשות השידור. רשות השידור, ערוץ הבית של ביבי, מקבלת מחיקה פשוט דרסטית של מאות מיליוני שקלים, כשערוץ-10, על פחות משישית מהסכום הזה, מביאים אותו לסף סגירה.

שני עניינים חשובים, אדוני. קודם כול, חופש העיתונות. אני לא מעלה על דעתי שבמדינת ישראל יישאר ערוץ מסחרי אחד. דבר שני, אדוני, וזה מתקשר לנושא הקודם, ואני בטוח שגם אתה תזדהה עם העניין, עובדים שם מאות אנשים, ויש להם משפחות, וזה מקום העבודה שלהם. אתה יודע בדיוק מה יקרה אם הערוץ הזה ייסגר ונשאר רק ערוץ מסחרי אחד אחר,

האנשים האלה, מאות אנשים שעובדים, ואלפים במעגל עקיף שמתפרנסים מהערוץ הזה. זה לא הוגן, פסול בעיני ופשוט מעורר בחילה, הדרך שבה הממשלה מתעללת בערוץ הזה, בגלל הביקורתיות שלו כלפי ראש הממשלה והסובבים אותו.

תודה רבה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בנושא הזה אני מניח שהמתמודד על ראשות ההסתדרות, יהיה לו מה להגיד. בבקשה, כבוד השר דניאל הרשקוביץ, דברי תשובה. לאחר מכן יש לנו שתי עמדות נוספות אחרות, חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אגב, איתן, אני לא מתמודד על ראשות ההסתדרות. הממשלה והכנסת נדרשות לפתרון משבר הערוץ השלישי, ערוץ-10, והשאלה בדבר הארכת הזיכיון לערוץ במצב של חובות בתשלומים היא השאלה המכרעת. סוגיה זו לא מגיעה לפתח המשרד ולוועדת הכלכלה של הכנסת בפעם הראשונה. כמה חודשים אחרי ששר התקשורת נכנס לתפקידו בשנת 2009, הוא נקרא למציאת פתרון למשבר הערוץ, כאשר החשש לסגירתו בשל חובות גדולים בדמי הזיכיון, התמלוגים ומחויבויות התוכן ריחף באוויר. לאחר שהשר קיים אין-ספור דיונים בהשתתפותם של נציגי המשרד, משרד האוצר, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ונציגי הערוץ, נמצא הסדר לדחיית מועד התשלומים באמצעות תיקון חוק אשר אפשר מתן חמצן נוסף לערוץ. למעשה, רוב חובות התוכן הוחזרו בשנה הראשונה, אולם שנתיים אחרי כן החובות הכספיים עדיין מהותיים. משרד התקשורת מאמין בעקרון הפלורליזם, הנותן ביטוי מלא לדמוקרטיה ולצרכיה. ריבוי הדעות, התחרות בין התכנים המשודרים ומתן אפשרויות בחירה לצופה הם עיקרון חשוב שמשרד התקשורת מעוניין לשמר. עידוד התחרות בעולם המדיה בא לידי ביטוי ברפורמה לעניין הטלוויזיה המסחרית באמצעות המעבר משיטת הזיכיונות לשיטת הרשיונות. הדבר מהווה שינוי מהותי בהסדרת השוק באמצעות הנחלה של שיטת רישוי, אשר צפויה לאפשר לערוצים היתכנות כלכלית לטווח ארוך, כמו גם אופק רגולטורי ברור יותר. שר התקשורת טוען בהזדמנויות רבות כי חשוב שערוץ-10 ימשיך לשדר, כדי לשמור על ביטחונם הכלכלי של העובדים, כדי שלא לפגוע בשוק הפרסום וכדי לדאוג לתחרות אמיתית בטלוויזיה המסחרית. בנוסף, זוהי הבמה להדגיש כי לא המדינה, לא הממשלה ואף לא ועדת הכלכלה אחראים לסגירתה של חברה פרטית. עובדה חשובה שיש לתת עליה את הדעת היא שערוץ-10 הוא חברה פרטית ומסחרית, אשר אף קיבלה במשך שנים הקלות משמעותיות מהמדינה. מה אדוני מציע? בעצם, הדבר נדון בוועדת הכלכלה, אבל אם אנשים, ועדת הכלכלה.

עמדה אחרת, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני אמרתי היום לראש הממשלה שבחורף הזה הוא רוצה להעניש אותנו על הקיץ האדיר, האופטימי, המופלא של המחאה החברתית. והנה, עמיתי חברי הכנסת, דוגמה נוספת. חטאו של ערוץ-10, שהוא סקר אובייקטיבית, רצינית ועניינית את המחאה החברתית, ולכן האיום עליו, בדיוק כמו שחטאה של קרן נויבך, השדרנית המצטיינת ברדיו, איננו שהיא איננה עוברת רדיו, אלא שהיא עוברת רדיו מעולה, אבל ביקורתית.

אדוני היושב-ראש, כדרכו, נתניהו הולך בדרך הבלופים. מישהו באמת מאמין שכשמוותרים לרשות השידור על פי-ארבעה, אי-אפשר להתגמש עם ערוץ-10? פי-שישה.

מוותרים לרשות השידור על פי-שישה,

מישהו באמת מאמין שזה העניין, החוב הזה? על כל מפעל של עשרות עובדים אנחנו מזדעקים, ובצדק, ופה זה מפעל שבו תלויים פרנסתם וחייהם של אלפים. אדוני היושב-ראש, הפתרון הוא פשוט, ואני הצעתי אותו: להמיר את חובות התמלוגים של הערוץ בהתחייבויות תוכן. זה טוב לערוץ-10, זה טוב ליצירה הישראלית. אני שמעתי ושמחתי לשמוע שנשיא המדינה מאמץ את הרעיון הזה. הגיע הזמן שהקולות האלה יגיעו, אדוני שר המדע, גם לספסלי ומסדרונות הממשלה, ואולי אולי אפילו גם למבצרו של ראש הממשלה בלשכתו.

חבר הכנסת כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רק יכול לומר ככה: אדוני השר, אנחנו לא ניתן שערוץ-10 ייסגר. אני אומר גם לך את זה, חבר הכנסת הורוביץ. הוא לא ייסגר. אנחנו נעשה את הכול כדי שזה לא ייסגר. עם כל הנחישות של ראש הממשלה, אנחנו נראה לו שאנחנו נחושים לא פחות. ההצעה שהצעתי השבוע והעמדתי אותה מול הערוץ הראשון, שמקבל שנה אחר שנה מאות מיליונים מחיקה, ופה יש ערוץ שמבקש בסך הכול דחייה, לא יכולה לעמוד יותר במבחן בג"ץ. זאת אפליה שאין כדוגמתה. מעבר לכך, אני רוצה שתדעו שהנחתי היום הצעת חוק שמבקשת לדחות את התשלומים עד סוף 2012. זה יבוא לוועדת השרים, ונראה את כל אותם שרים שכל היום מדברים נכוחה למען ערוץ-10. תינתן להם ההזדמנות להוכיח שזה לא אחד בפה ואחד בלב. הם יידרשו לעשות מעשה.

חבר הכנסת גאלב מג'אדלה,

אדוני היושב-ראש, אני אעשה את זה בכמעט דקה. אני לא יכולתי להסביר למשפחתי מדוע ערוץ-10 מתנכלים לו, לא מתגמשים אתו, לא באים לקראתו, דוחקים אותו לפינה ורוצים לסגור אותו, ורשות השידור, שגם היא ערוץ של טלוויזיה וגם רדיו ושידור ממלכתי, כולנו רוצים אותו, מדוע כל כך באים לקראתה. מדוע כל כך רוצים

בגלל שראש הממשלה השתלט על רשות השידור ולא מצליח להשתלט על ערוץ-10? הבן שלי כולו בן 19, אבל הוא קרוב לתקשורת, אז אני לא יכולתי להסביר לו. אולי תיתן לי הסבר, שאני אוכל לשכנע אותו? תודה רבה לך, אדוני. אם כך, אנחנו נוכל לעבור להצבעה.

הוא בעד דיון בוועדת הכלכלה,

מבקש להוריד מסדר-היום. בבקשה, חברים, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, ההצעה לסדר-היום בנושא: ערוץ-10 על סף סגירה, תידון בוועדת הכלכלה. אנחנו נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, על דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2010. מה עם, ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. סליחה, אדוני היושב-ראש, הדוח של שגרירות האיחוד האירופי ביחס לערביי ישראל. אני שאלתי אם גם אתה הסכמת על כך שהיא תרד מסדר-היום.

לא, מה פתאום? סליחה. נא לברר את זה במזכירות. לא, אין מה לברר במזכירות.

עם כל הכבוד למזכירות, אני פה לא נתתי את הסכמתי לבטל את זה. אני מאוד מצטער. בסדר, תיכף נגיע לזה. מה נשאל?

אתה אומר נשאל את המזכירות? המזכירות יותר צודקים ממני? אני לא הסכמתי. אנחנו נברר בעקבות מה אמרו את זה. אני שאלתי אם גם עליך זה היה מקובל, ואמרו לי שכן. אז תחזור לזה בבקשה. אנחנו נגמור את הנושא הזה ונחזור לזה. הצעות לסדר-היום בנושא: דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2010,

העימות הבא, בכל הצער והכאב, צריך לומר את זה בקול ברור, עלול להיות קשה, מסוכן ופוגעני מקודמיו. בעימות הזה העורף הישראלי גם הוא יכול להיפגע, ומזה אסור להתעלם, וביחס לזה אסור לטמון את הראש בחול ואסור לעצום את העיניים. אבל דוח מבקר המדינה מראה לנו מצב מדאיג. הוא מראה לנו מצב של חוסר היערכות בנושא של חומרים מסוכנים, הוא מראה לנו, אפילו הייתי אומר, מצב עוד יותר נורא של הפקרות בכמה מקרים בנושא הטיפול בחומרים מסוכנים. עמיתי חברי הכנסת, זו איננה מציאות שאנחנו יכולים פשוט להשלים אתה ולסמן "וי" ולעבור לעניין הבא. אנחנו חייבים להקדים שינוי לאסון. אנחנו לא רוצים שגם בנושא הזה תהיה התעוררות אחרי הקטסטרופה, ואז ראש הממשלה יזמין מחוץ לארץ "סופר-טנקר". אנחנו לא רוצים "סופר-טנקרים" אחרי, אנחנו רוצים מניעה, התמודדות רצינית, השקעת משאבים, יצירת תוכניות. מניעה מוקדמת זה הפתרון לבעיות ולאיומים של חומרים מסוכנים ולכל הסיכונים האחרים שקיימים לגבי העורף.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

דוח המבקר על הרשויות המקומיות או הרשויות בכלל הכיל הרבה דברים שהם חשובים מאוד, אבל הם מדאיגים וגם מסוכנים. יש הרבה תחומים שאפשר להתייחס אליהם, אבל אני אתייחס במיוחד לליקויי הבטיחות החמורים שהצביע עליהם הדוח בכמה רשויות ערביות. המצב שתיאר הדוח, האמת, הוא מצב קיים. הוא קיים בהרבה רשויות מקומיות,

בכפרים ערביים, וזה מדאיג. אני מבקש ואני דורש ממשרד הפנים לעקוב אחר הליקויים האלה, לתקן את החסר, לתקן את התקלות האלה, וגם כאשר הוא בא כדי לעקוף וכדי, לא להעניש, אבל כדי לפקח על התקציבים, אם הוא נתן תקציבים לדברים האלה, במיוחד על ענייני הבטיחות. אני חושב שעל משרד הפנים לדאוג שהליקויים האלה יתוקנו. אני עד להרבה תלונות שמגיעות אלי בכמה כפרים, בכמה ערים ערביות, על דברים שהם אמורים להיות פשוטים מאוד, כמו מעברי חצייה, שהם דהויים, שהם מטושטשים, על תמרורים שלא כל כך נראים, ובמיוחד, כאשר מדברים על החברה הערבית, אנחנו מדברים על חברה שאחוז התאונות שיש בה, אחוז הפגיעות שיש בה, אם זה מתאונות דרכים, מכל מיני תאונות, הוא מהגבוהים ביותר במדינה. הקורבנות שלהם בדרך כלל הם השכבות החלשות, אם אלה קשישים וזקנים בקשר למעברי חצייה, אם אלה ילדים קטנים ואם אלה נכים. באחד מהכפרים, למשל, באחת הערים העירייה לא דאגה שיהיו מקומות חנייה לנכים במוסדות ציבור, כמו מבנה העירייה עצמו, כמו בנק, ודברים אחרים. הרבה נכים ובעלי מוגבלויות מיוחדות בחברה הערבית פנו אלי בקשר לאי-אכיפת החוק בקשר למקום החנייה, שמקום חנייה המיועד לנכה, בני-אדם שהם לא נכים ולא בעלי צרכים מיוחדים מחנים את המכוניות שלהם שם. את הדברים האלה צריך לאכוף. משרד הפנים צריך לקחת את הדוח של מבקר המדינה הנוכחי ברצינות ולתקן את כל התקלות האלה.

תודה לך על הדברים. דברים חשובים באמת. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דניאל בן-סימון.

אני מוותר על רשות הדיבור לאור הזמן הקצר, ואין מי שיחליף אותי. אחרון הדוברים להיום? בנושא זה.

אתה יכול,

אני אתחשב בבקשה שלך. שר המדע כבר קיבל תשובה מוכנה על דברים שעוד לא אמרתי, לכן אני מאוד מעריך את המאמץ הזה, למנות את שר המדע להשיב על נושאים של שלטון מקומי. אבל מכיוון שאני מעריך אותך ואת היכולת המתמטית שלך לפתור מצבים כאלה, גם בלתי ידועים, אני רוצה באמת להתייחס למה שדב חנין אמר, המוכנות של העורף למצבי חירום, ולשתף אותך במשהו כמי שגר בחיפה, נכון? זה היה במלחמת לבנון השנייה, נדמה לי, שחיפה היתה תחת איום הטילים ונפלו כמה טילים בחיפה, נכון? אתה זוכר את זה? הרבה. נדמה לי, אני עקבתי אחרי זה כאיש תקשורת ונדהמתי לראות מה זה עושה, איך העיר מתרוקנת לגמרי ביום השני או השלישי אחרי הטיל הראשון, ובעצם כולם פונים לכיוון המרכז. לכן אני אומר, הדוח של המבקר הוא באמת בעייתי, בגלל שבמלחמת לבנון השנייה קרס השלטון המרכזי בכל הקשור לאספקת שירותים בסיסיים לתושבים. התושבים הסתכלו על השלטון המקומי, על העירייה שלהם, כדי לספק להם צרכים בסיסיים. אני חייב לומר לך, כמי שהיה בצפון, זה היה נורא לראות את זה. כלומר, המערכת קרסה, והאזרח, גם לא היו לו מקלטים, לא היו מים,

ולא היה ברור לו למי הוא פונה. ולכן, כשאני רואה את הדוח עכשיו ורואה שהליקויים לא תוקנו, אני חושב על אותם מאות אלפים ואפילו יותר שחיו בצפון. מה יקרה עכשיו, לאור התחושה שאולי חלילה ייגזר עלינו איזה מאבק נוסף, והעורף חייב להיות במוכנות מלאה? ולכן הדוח הזה צריך להדליק אור אדום. לא רק בצפון,

עכשיו כל הארץ כולה חשופה לפגיעה בעורף. ולכן אני אומר, אדוני השר, זה משהו שהוא באמת בעדיפות עליונה, משום שהעורף היום הוא באמת החזית.

תודה רבה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. כבוד השר דניאל הרשקוביץ, שר המדע והטכנולוגיה, ישיב במקום שר הפנים אלי ישי ובמקום השר יעקב מרגי, שהיה אמור להשיב במקום השר אלי ישי. ניתנה התורה למשה, וממשה ליהושע. חבר הכנסת דניאל בן-סימון אתגר אותי. אז אומנם אינני נביא ולא בן נביא אני, ועם זאת ידעתי שתדבר על המוכנות של הרשויות המקומיות.

אז באמת אני אתחיל לדבר על ההיערכות והמוכנות של הרשויות המקומיות לשעת חירום. כמובן שאני מביא כאן את תשובתו של שר הפנים. בכמה תגובות אשר הועברו למבקר המדינה הדגיש משרד הפנים שהוא אינו נושא באחריות כלשהי להיערכות ומוכנות של הרשויות המקומיות לשעת חירום. עמדה זו נתמכת גם על-ידי חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים, שניתנה למנכ"ל המשרד בהסתמך על התשתית החוקית של פעילות משרד הפנים בעתות חירום. אתם רואים, זה אחד הקשיים. לזה לא עוזרת מתמטיקה. לעמוד ולדבר בשם רבים. לא בכדי סעיף 248א לפקודת העיריות תוחם את תפקידו של שר הפנים רק לאשר את תקציב הג"א, ולא לנהל את מערך החירום. עמדתנו זו מקבלת משמעות מיוחדת לאור הקמתם של גופים ממלכתיים שכל תפקידם וייעודם הוא בתחום החירום. במסגרת זו נבקש להדגיש ולציין את הקמתו של משרד ייעודי להגנת העורף ואת הקמת רח"ל, הרשות לחירום לאומית.

שעיקר התמחותם הוא בתחום החירום, הם בעלי הידע המקצועי, הכלים והמשאבים לתת מענה לתחום הפיקוח, ההכוונה והסיוע לרשויות מקומיות. כך גם בכל הנוגע לידע המקצועי הנדרש לתרגול הרשויות המקומיות ובדיקת ההיערכות והמוכנות שלהן לחירום. מנגד, כפי שהוסבר לא אחת, לעובדי משרד הפנים אין הידע המקצועי והכלים להיות רגולטור בתחום זה. ביקשנו מעורכי הדוח שלא לייחס למשרד הפנים תפקידים לשעת חירום מקום שהמחוקק לא קבע זאת, כדי להימנע מיצירת תחושת שווא שכביכול יש גוף המטפל בנושא, כאשר לא כך פני הדברים. תפקיד משרד הפנים בתחום פעילות הרשויות המקומיות בחירום הוא הגשת סיוע לרשויות המקומיות המתקשות למלא את תפקידן בשל היעדר כוח-אדם, וזאת בדרך של מינוי צוותי התערבות לניהול ענייני הרשות. הכוונה היא שמשרד הפנים ימנה מתוך מאגר בעלי תפקידים שיסייעו בניהול הרשות המקומית ככל שהדבר יתבקש. ראוי לציין כי פעילות זו תורגלה במסגרת תרגיל "נקודת מפנה 5" אשר התקיים במאי 2011. נוסיף ונציין כי עמדתנו הנ"ל עולה בקנה אחד עם המלצת מבקר המדינה בדוח שערך בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה,

את מלחמת לבנון השנייה, שפורסם ביולי 2007, כפי שהדבר מצא ביטוי בעמוד 14 בתחקיר הדוח: "ראוי שהממשלה תדאג לכך שגוף מרכזי לאומי אחד יאחד אחריות וסמכות ויוכל לרכז קשב ומאמץ בטיפול בעורף של מדינת ישראל בעתות שגרה ובעתות חירום, לרבות גיבוש התפיסה בתחום זה, בניין הכוח המיועד לכך ותרגולו, כמו כן, על הממשלה ליזום הסדר חקיקתי מקיף, מאוחד ומתואם שירכז את כל הנושא, יעגן ויבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגופים המטפלים בעורף בעת חירום, וכן יגדיר את קשרי הגומלין ביניהם". 1. באגף לחירום לא נקבעו סדרי עדיפויות שלפיהן יחולק הסיוע לרשויות מקומיות, המשרד מקבל את הערת המבקר, ולמרות שלאגף חירום היו קריטריונים, כגון סמיכות הרשות המקומית לאזור עימות, הימצאות קצין ביטחון, יכולת הרשות המקומית לנצל את התקציב וכו' אגף חירום יקבע סדרי עדיפות וקריטריונים מפורטים יותר. 2. אגף חירום לא ביצע במהלך 2010 ביקורות בנושא חירום ברשויות מקומיות, האחריות לביצוע ביקורות מוכנות ברשויות המקומיות הינה של רח"ל, דהיינו רשות חירום לאומית, והיא הגורם המתכנן והמתאם בפיקוד העורף, משרדי הממשלה השונים וגופי החירום לביצוע תרגילים ברשויות על-פי תוכנית העבודה. לשם כך ביצע פיקוד העורף השתלמויות לאנשי רח"ל ועורכי הביקורת מטעמה ברשויות המקומיות. בביקורות אלו משתלב גם משרד הפנים, הכוונה לאגף חירום ופס"ח, אך אינו אחראי ללוח הזמנים לביקורות או להוצאת סיכום ביקורת. לשם כך רח"ל מבצעת פעילות זו, כולל הפצת סיכום הביקורת.

המשרד מקבל את הערת המבקר בעניין האי-ידיעה על רמת המוכנות, ויעשה מאמצים לקבל מכאן ולהבא כל העתק מדוח ביקורת מוכנות שנערך ברשויות מקומיות. 3. משרד הפנים לא יזם את הכנתו של מערך ממוחשב לניהול מעקב וקשר עם אוכלוסייה מפונה, נוהל בין-משרדי מס' 146 קובע במפורש שהאחריות לפינוי אוכלוסייה מוטלת על פיקוד העורף במדינת ישראל, ואילו האחריות לקליטת אוכלוסייה מפונה, על משרד הפנים ורשויות מקומיות.

בעניין ניהול רישום מפונים, משרד הפנים החל בהקמת מערכת מחשוב הכוללת מרכיבים שונים שלא מוחשבו עד כה,

טיפול בחללים, תמונת מצב רשויות ומערכת לקליטת מתפנים עצמאיים על-ידי אנשים פרטיים. במסגרת זו משולבת תוכנה לרישום מפונים שנקלטו במתקני קליטה ברשויות המקומיות. בשלב ראשון פותח טופס דיגיטלי שנבחן במסגרת תרגיל "נקודת מפנה 5". טופס זה מהווה עדכון זמני עד לגמר המערכת הכוללת. אגף המחשוב במשרד הפנים פועל בימים אלה לקידום המערכת הממוחשבת. אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, מערך הקליטה של פס"ח מורכב ממתקנים זמינים, מבני ציבור, בתי-ספר ומתקנים בעלי תשתית לינה פרטיים, כמו בתי-מלון ואכסניות. אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים שתפונה על-ידי פיקוד העורף לאחר פינו ראשוני תקבל עדיפות לקליטה במתקנים עם תשתית לינה.

דוח מבקר המדינה, היבטים בהתנהלות לשכות של ראשי רשויות מקומיות. הנה, אנחנו מתייחסים גם לדברים שלא דיברתם עליהם. 1. על משרד הפנים להמליץ על המבנה הפיזי של לשכות ראשי רשויות, לרבות שטחן, המפרט הטכני והריהוט, ולהגדיר את תקן כוח-האדם בלשכות, המשרד ככלל לא נוהג לחייב רשויות מקומיות בתקן כוח-אדם או במבנה ארגוני, בשל השונות הקיימת בין הרשויות ומצבן הכלכלי השונה. נושא זה רלוונטי גם לעניין כוח-אדם ללשכות ראשי הרשויות, וזאת ככל שתקציבן מאפשר זאת. 2. על המשרד לפרסם הנחיות בעניין זכאות ראשי רשויות לרכב צמוד והוצאות נלוות, לקבוע הנחיות בעניין נסיעות ראשי רשויות לחוץ-לארץ, תשלום נסיעות בכבישי אגרה וקנסות בגין עבירות תנועה, שאסור שימומנו מקופת הרשות המקומית, אגף כוח-אדם והשר במשרד הפנים פועלים כבר למעלה מחצי שנה להוצאת חוזר מנכ"ל מפורט בנושא תנאי שירות ושכר של נבחרי ציבור. בחוזר מנכ"ל זה ייכללו בין השאר הנושאים שאותם ציין המבקר שיש לחדד, כגון נסיעות ראשי רשויות לחוץ-לארץ, רכישת רכב ואביזרים נלווים, הוצאות לימוד וקנסות. 3. על משרד הפנים להסדיר את נושא שעות הכוננות של עובדי הרשויות המקומיות בכלל ועובדי לשכות ראשי רשויות מקומיות, ולקבוע אמות מידה הנדרשות מעובדים לקבלת התוספת, אגף כוח-אדם ושכר פועל כיום לרכז את כלל ההנחיות המופיעות באוגדן תנאי שירות של המרכז לשלטון מקומי בנושא. בכוונת האגף להבהיר ולהדגיש את נושא הכוננויות בחוזר מנכ"ל נפרד, וזאת לאחר עבודה משותפת עם המרכז לשלטון מקומי, המייצג את כלל הרשויות בתחום השכר.

דוח מבקר המדינה, הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות. זה נושא חשוב מאוד, שהוא גם לא הוזכר על-ידי חברי הכנסת, אבל הם בוודאי מעוניינים לדעת מה קורה בנושא. 1. בשנת 2010, 46 רשויות לא מינו מבקר פנימי. אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ביחד עם אגף כוח אדם ושכר פנו לכל הרשויות שטרם מינו מבקר פנים. נכון להיום 28 רשויות מינו מבקר פנים, ו-18 רשויות מצויות בהליכי מינוי, נציין שאגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות הדגיש שגם רשויות מקומיות המצויות בהליכי הבראה מחויבות למנות מבקר פנים. 2. חלק מהמבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות לא הגישו דוחות ולא נגעו בנושאי הליבה שהרשויות המקומיות עוסקות בהן, כדי למנוע מצב שבו מבקרים פנימיים אינם מגישים דוחות ביקורת או מגישים דוחות דלים, אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות מגבש בימים אלה הנחיות ברורות למבנה הדוחות ואופן הגשתם.

במסגרת ביקורת שעורכים רואי-חשבון מטעם אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות, נערכת בדיקה של תהליך תיקון הליקויים של דוחות מבקר הפנים ודוחות מבקר המדינה. דוח הדרכת עובדי רשויות מקומיות: המשרד לא קבע קווים מנחים להדרכה בשלטון המקומי, ובשנים 1999 2009 המשרד הפחית את השתתפותו בפעילויות,

זו הבעיה, כל הדוח הזה, טוב,

אולי מאחר שבאמת הדברים, נראה לי שהם הסתפקו,

מאחר שהאנשים מסתפקים, השעה מאוחרת.

השעה לגבי היא עוד יותר מאוחרת כי אני נמצא פה,

ישר עם בואי מארצות-הברית, הגעתי לכאן,

אז רק נוסיף שיכול להיות שיש, אנחנו מעריכים את הערנות שלך.

הרבה נאומים. אז רק נעיר שבאמת העלו כאן דברים נוספים,

חלק מהדברים,

שהעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים, לא קיבלו את תשובתם כאן. אבל אנחנו רואים,

מן הדברים שנמסרו כאן, אנחנו רואים שהגישה של משרד הפנים לדוח מבקר המדינה היא גישה רצינית. הוא לוקח בחשבון את הדברים שנאמרו. ולכן אין לי ספק שגם לגבי הדברים שהתשובה שהבאתי כאן אינה כוללת תשובות עליהם, גם כאן יש התייחסות רצינית לדוח מבקר המדינה. מה אדוני מציע? אני מציע ועדת, הפנים.

חבר הכנסת דב חנין, אני קיבלתי ממזכירת הכנסת את הבקשה. אני חושב שאתה התייחסת בתחילת דבריך לדברים האלה, שלא השר,

אדוני השר, גם השר הרשקוביץ אמר שאין לו תשובות לכול. אנחנו אדוני היושב-ראש, יש פה בעיה עקרונית: הטענה שלי היא לא לשר הרשקוביץ, ברור, ברור. וגם לא לשר הפנים. לא לשר הפנים. שר הפנים בא ואומר לנו: חלק גדול מהנושאים שאתם העליתם לא בתחום אחריותי, ואני לא מתווכח אתו. יש לי טענה עקרונית למזכירות הממשלה שכנראה איננה בודקת את הנושאים לעומקם, איננה בודקת את ההנמקות, ואז היא מטילה על שר לענות למרות שהנושא לא שייך אליו. אז אולי היה צריך לבוא השר לביטחון העורף,

או כמה שרים לענות על הנושא הזה. אני חושב שיש מקום להעיר פה על אופן התשובה שצריכה להיות להצעות אנחנו נעלה את זה.

מבקר המדינה קבע שזה באחריות משרד הפנים ולכן הוא גם מבקר, לא באחריות משרד הפנים, שהוא מבקר את הרשויות. אני ראיתי גם מכתב תשובה של הרשויות, או התשובה של הרשויות בנדון הזה, למשל בנושא הביטחון,

גם הם שואלים: למה אנחנו מבוקרים בנושא ביטחון? לכן, אם אנחנו נקבל את ההצעה שתידון, שהנושא יידון בוועדת הפנים, אני חושב שלקראת הדיון בוועדת הפנים, צריך גם באמת ליידע אותם שצריך, אז אם אנחנו נדע, אם אנחנו נעביר את זה לוועדת ביקורת המדינה, אז ודאי אנחנו נוכל גם לבקש שתהיה גם נציגות של משרד המבקר וגם נציגות של משרד הפנים עם נציגות של הרשויות המקומיות, והטלת האחריות גם כן תידון בתוך הוועדה הזו. ואנחנו, אם כך, נעבור להצבעה.

בעד דיון בוועדת הביקורת, ומי שנגד, מבקש להוריד מסדר-היום. בבקשה, הצבעה.

ביקורת המדינה.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לענייני ביקורת המדינה נתקבלה.

אין מתנגדים ואין נמנעים.

ההצעות לסדר-היום בנושא דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2010 תידונה בוועדת ביקורת המדינה. אנחנו נעבור להצעה לסדר הבאה, של חבר הכנסת דניאל בן-סימון: צביונה המשתנה של בית-שמש, מס' 6982. בבקשה, אדוני. וישיב גם כן, בשם שר הפנים, השר דניאל הרשקוביץ. אולי שיסביר לנו, זו הצעה, אדוני היושב-ראש, הצעה רגילה.

אני קודם כול חס על בריאותך, כבוד השר, ואני אקצר את ההצעה לסדר, את העשר דקות שמוקנות לי. ובנוסף, אני ביקשתי את ההצעה הזאת לפני המהומות בבית-שמש, ופתאום הגיעו כל המהומות, וההצעה שלי פתאום נראית כאילו הדבר הכי נדוש, כי כבר מדברים על זה כל השבוע. הסתכלתי, לכן הערתי אם זו הצעה דחופה לסדר או הצעה רגילה.

העסק של בית-שמש,

למה אתה מגיש את זה? מה קרה בבית-שמש? ולכן עכשיו זה נשמע קצת חוזר,

באמת להיות קצר ולספר לך על בית-שמש שאני מכיר, ולדעתי, פחות או יותר, איך הגענו למצב הזה. עסקתי הרבה בבית-שמש, שנים אני מסתובב במקום הזה, שהוא מיקרוקוסמוס של איזושהי הוויה ישראלית, שרובה בנויה על עולים חדשים שהיגרו לישראל בשנות ה-50, רובם מצפון-אפריקה, והתיישבו בבית-שמש. רובם מסורתיים. עם השנים המקום הזה הפך למעין מדחום, או שמשקף את הלוך הרוחות לקראת בחירות, ונטינו, כל העיתונאים נטו ללכת לשם,

כדי לבחון איך הולכים להצביע. כי במקום ההוא היתה איזו רתיעה גדולה מתנועת העבודה. וכשרצית לדעת מה קורה, מה הולך לקרות, אתה נסעת לבית-שמש. בבית-שמש דיברת עם התושבים. וב-1981 היה אירוע מאוד גדול, שזכור לרעה,

כששמעון פרס בא לבקר בבית-שמש והוא התקבל במטח של עגבניות ושל זה, והוא כינה את התושבים "חומייניסטים". בית-שמש נכנסה להיסטוריה של ישראל כמקום שבעצם כועס וזועם. והאמת היא שזה יישוב שבסך-הכול חי על מי מנוחות, עד שבשנים, בשנות

התחילו גלי הגירה, גם מברית-המועצות לשעבר, וכעבור זמן, בגלל הצפיפות בירושלים, סליחה על הסקירה ההיסטורית, אבל לפני שאני אגיע לנקודה אני רוצה לומר שהעולים מצפון-אפריקה היו שם, קצת חסרי מנוח, חיפשו להתקדם בחיים. כעבור זמן הביאו את העולים מחבר העמים, הם התיישבו בבית-שמש, ונוצרה בעיה בין המסורתיים מצפון-אפריקה לבין הרוסים, שרצו לאכול,

לקנות במקומות שאפשר לאכול חופשי ולשמור על המסורת שלהם, ושתי מסורות התנגשו זו בזו. כאילו לא די, לאכול חופשי זו מסורת?

לאכול חופשי זו מסורת? לא, לאכול כאילו לא כשר. לאכול חופשי זה יכול להיות בלי מסורת.

סליחה, אני התכוונתי למסורת במובן, לא מסורת יהודית, אלא tradition. כאילו מנהג. לא חלילה. התנהגות.

לאן שאתה הולך פה, אתה עולה על מוקש,

שתי מסורות, הכוונה שתי מסורות, מסורת יהודית ומסורת חילונית, וגם החילוניות מגיעה לה המלה מסורת. זו מלה, הכוונה לשגרת חיים. אורח חיים.

אני הסתבכתי פה, יש לנו פה, וכאילו לא די, כבוד השר, אני חס הרי על שנתך, אז תן לי,

אתה מעורר אותו ממש. אני מעורר אותו. לא, יש לו יכולות. והביאו, בשנות ה-90, חיפשו מקום לחרדים המצטופפים בירושלים, ואז, בין חבר העמים לבין צפון-אפריקה הביאו את החרדים מירושלים, ונוצר משולש של בעיות,

הפרדת כוחות. לא, ופה נוצרה בעיה נוספת, אתה בטח יודע. ואני, כשהייתי בא לבקר במקום הזה, גיליתי כי בתוך הציבור הדתי-לאומי והציבור החרדי, מלחמת עולם, לגבי הפרשנות של החיים היהודיים, לגבי הפרשנות של הדת. איך צריך לחיות? האם בצורת "חיה ותן לחיות", כפי שהיהודים המסורתיים, יוצאי צפון-אפריקה, או בעצם הגישה הטוטלית של היהודים שבאו מירושלים ורצו. ופה נכנס מקומה של האשה, ואני מאוד אשמח אם תסטה קצת מהנייר שלך ותאמר לי למה מקומה של האשה מטריף את היהדות החרדית? וזה הזכיר לי, זה הזכיר לי, ומקומה, לא רק הפיזי, אלא המטאפיזי גם. וזה הזכיר לי שפגשתי אלג'ירי אחד, במשרד החוץ, למחרת הבחירות באלג'יריה, כשהתנועה האסלאמית ניצחה.

אחרי שהצבא הפיל אותם, הם גילו שבעצם המשימה הראשונה זה להוציא את האשה מהמרחב הציבורי: מהאוניברסיטה, ממקומות עבודה,

ולהחזיר אותה לתוך ד' אמות, כדי שהיא לא תוכל להפריע למהלך הדתי שהתרקם באלג'יריה. ואני רואה שפה, אדוני היושב-ראש, שוב, כל המאבק. כשבאתי לבקר בשכונות בשנות ה-90, ראיתי שתולשים ספסלים בשכונות החרדיות. שאלתי: למה? אמרו לי: כדי שנשים לא ישבו עליהם. ואתה אומר: אלוהים אדירים, מאיפה זה בא?

אני מדבר פה על שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים. ואני שוב, אני נטול כל הסבר למה מקומה של האשה, או מראה, או תפקידה, או תפקודה מצליח לשבש את אורח החיים החרדי,

ואני יודע שלך זה לא מפריע אתה יכול לשבת ליד אשתך במטוס או באוטובוס. אבל מה המנגנון הזה שמטריף את היהדות שמזכיר תקופות אחרות? והרי מה הציונות באה לעשות? לנרמל קצת מנהגים קודמים, לתת תחושה שכולם שווים. המהפכה הציונית, גם גברים וגם נשים היו שותפים לה באותה מידה. הם הקימו קיבוצים, הקימו מושבים, נלחמו, נפלו בשדות הקרב. היה משהו בציונות שבעצם טשטש או החליש את התפיסה הגלותית. וזה מה שהיה טוב בממלכתיות הזאת, שאתה נותן שוויון.

ושוב אני אומר את זה מתוך בורות,

החזרה אחורה לימים ההם?

למה זה מעורר פחד? לכן אני אומר שהאשה, שפתאום נתפסת כאיום על אורח חיים חרדי קיצוני או חרדי בכלל, למה זה קורה? ואם תרצה, צביונה המשתנה של בית-שמש, ציינתי את הביטוי הזה עוד לפני שהסיפור של הילדה או המהומות, כאילו שאין דרך חיים אחרת זולת, למה אתה לא מדבר על האונס הקבוצתי בבתי-ספר? רגע, רגע, רגע, אני, מה אתם מקשקשים, כבוד השר, אני מנסה לדבר בצורה תרבותית. מה אתם מדברים, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת נסים זאב. הנה, אני מגן עליך. יושב-ראש ועדת הכנסת, אני מנסה לדבר בצורה תרבותית, נכון? אנחנו נאפשר לך את זה. מתורבת, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת זאב, גם סוג של, נסים זאב, חבר הכנסת נסים זאב, זה לא ברור? אני הרי לא יריב שלך. חבר הכנסת נסים זאב, אתה לא צריך להסביר. מקסימום אתה יכול לבקש עמדה אחרת,

אני בא ממקום, כבוד השר, ואו-טו-טו אני מסיים,

שבו לא היתה הפרדה. הלכנו לבית-הכנסת, כיבדנו את הדת, יישמנו כמעט את כל החגים וכל מה שצריך, ומעולם לא הודר מקומה של האשה במסורת היהודית הצפון-אפריקנית. ואתה בא לכאן ומגלה עולם אחר, ואני שואל, אדוני כבוד השר, מאיפה זה בא? כי כל היהדות שהיתה בבית-שמש בשנות ה-50, וה-60 וה-70, היו בעיות אחרות,

של קושי פוליטי, אבל מעולם האשה לא עמדה במרכז המהומה הזאת. ולכן, כשהגיעו הקבוצות החדשות, מייד הם התמקדו באשה כמי שמחוללת את השינויים הגדולים. אני אשמח אם תנדב לי משפט אחד או שניים למה דווקא האשה, ולא ההיי-טק ולא המלחמות ולא הגויים. למה דווקא, מה יש באשה שהופך קרביים אצל החברים שלך,

לכן אני אומר שצביונה המשתנה של בית-שמש מדאיג הרבה מאוד אנשים, ומטיל שם סימן שאלה על אותה מהפכה ציונית שנתנה הזדמנות להתחיל בקו שווה אחד, גם גברים וגם נשים, לחולל את המהפכה הגדולה ביותר בתולדות היהדות בעיני, הישראליות.

ההתנהגות בבית-שמש נדמה לי שמציבה סימן שאלה סביב אותה מהפכה, ואפילו מאיימת עליה.

לפי דעתך כבר אין הדרה של נשים, זה מרכזיותה של האשה ביהדות. אתה כבר שואל שאלה אחרת.

כבר צריך להחליף את הכותרת. במקום הדרתה, מרכזיותה של האשה, מדוע, עכשיו, עוד עשרה ימים יהיה, מדוע מרכזיותה של האשה. יש עכשיו נושא חדש. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש,

מאחר שהיום ידידי חבר הכנסת דני בן-סימון מאתגר אותי וביקש שאסטה מן הניירות שהוכנו, אני באמת מחליט לסטות לחלוטין מן הניירות ולו רק, באמת הכין כאן שר הפנים תשובה מפורטת, אבל אני מעריך שהתשובה הוכנה ברוח הימים הנוכחיים. וכשמדברים על צביונה המשתנה של בית-שמש, אז היתה התייחסות למה שקורה בימים האחרונים, אבל מסתבר שלא בזה עסקה השאלה. מאחר שלא בזה עסקה השאלה, התשובה אולי לא רלוונטית. אני רק אעיר ונעריך את שר הפנים על כך שהכין תשובה מפורטת בנושא הזה, שמראה איך ראש עיר ומועצת העירייה באמת מתמודדים עם מה שקורה. חבר הכנסת בן-סימון, אני מודע היטב לשינויים שחלים לא רק בימים האחרונים בבית-שמש, כי לצערי המתחים בין הקבוצות השונות, כמעט הייתי אומר יד של כל אחד בשני, כמעט, הגיעו לפתחי לא אחת בשנתיים האחרונות, ואני מצר על כך. למען ההגינות נעיר, כיוון שנוצרת, אני לא אומר שאתה הכללת, אבל נוצרת בציבור הכללה מסוימת, כביכול מתקבל שבחברה החרדית יש בעיה עם מעמדה של האשה, אני חושב שאנחנו צריכים להעמיד את הדברים בפרופורציות. מדובר בקבוצות מאוד מאוד מסוימות, קבוצות קיצוניות, שלפי מיטב ידיעתי גם אין להן ייצוג בכנסת ישראל. זה לא מקרי שאין להן ייצוג בכנסת ישראל, עקרונית אין להם ייצוג בכנסת ישראל. בכל אופן, ישנם מתחים קשים.

יכול להעלות ספקולציות למה הדברים האלה הולכים סביב מעמד האשה ונושא הדרת נשים וכו' וכו', אבל אלה באמת נושאים כבדים, והדברים האלה יהיו ספקולציות. ובכל זאת, השעה מאוחרת, ואני גם מפחד, אנחנו מוכנים לשמוע אותך אפילו עד, אני אהיה מוכן לדבר על הדברים האלה,

קודם כול, צרפתית אתה יודע יותר טוב ממני, chercher la femme, במובן הזה דווקא? כנראה. תראו, ישנו מתח בין המינים, זה דבר שהוא ידוע. השאלה היא, אנחנו חיים באמת בחברה מודרנית ונורמלית, שנניח יכולה, או הייתי אומר כך: בחברה מודרנית ונורמלית סף הגירוי הוא הרבה יותר גבוה. אנשים חיים ביחד, חיים ביחד גברים ונשים, ולכן מטבע הדברים בחברה כזאת החיים הם מעורבים באופן נורמלי, ולא צריכים ליצור בעיות. אבל יש כאלה שכנראה עדיין לא התרגלו לאורחות נורמליים של חברה. אבל אני רוצה להעיר כאן נקודה נוספת, והנקודה היא שחז"ל מסבירים ואומרים אמירה מאוד חשובה: כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אין שני אנשים זהים. אין, לא קיימים שני אנשים זהים. כמו שלא קיימים אנשים זהים מבחינה פיזית, גם לא קיימים אנשים זהים מבחינת מחשבותיהם, מבחינת רגשותיהם. ולכן, מה שאנחנו חייבים להבין בחברה, שתנאי הכרחי לקיומה של החברה זה כבוד הדדי. מי שמצפה שאחרים יחשבו כמוהו, מי שחושב שהוא יכול לתכנן לאחרים את חייהם, טועה טעות מרה. אם נדע לכבד האחד את השני, ואני מדבר באופן כללי: נדע לכבד אחד את השני, לכבד האחד את השני אין פירושו של דבר שאני מכבד אותו רק אם הוא חושב כמוני. אני מכבד אותו גם אם הוא חושב אחרת ממני, אבל בבחינת כל אחד משתדל לתת לכל אחד לנהל את אורחות חייו כפי שהוא רוצה, בלי לכפות האחד על השני אורחות חיים אחרים, דהיינו תוך גילוי סובלנות. זהו המפתח לקיומה של כל חברה בכל מקום. כאשר אין סובלנות, כל חברה כזאת טיבה להתפרק. אני מקווה מאוד שאולי מתוך העז יצא מתוק, כי אנשים באמת יבינו שהדברים האלה עברו כל גבול, ואף לא אחד לא נבנה מהדברים האלה. לכן, בדבר הזה אני חושב שכולנו שותפים לכמיהה לא לנסות להיות חברה אחידה והומוגנית, אלא להיפך, חברה שבה כל אחד יכול לחיות את חייו בכבוד, כמובן בלי שהוא פוגע בשני, לא בפרט ולא בכלל. מה אדוני מציע? אני מציע במקרה הזה להוריד, להסתפק.

כי ממילא הדברים האלה מתגמדים לעומת הדברים האחרים שהם על סדר-היום.

בזה אנחנו מסיימים את הדיון בהצעה, מכיוון שמסתפקים בתשובת השר ואין לנו עמדה אחרת.

אנחנו נעבור להצעות הבאות לסדר-היום,

החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק "מרמרה",

ראשון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. ישיב השר דניאל הרשקוביץ? בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אם למישהו היה ספק מדוע אנחנו פועלים כאן כדי ליצור שינוי במערכת המשפט, מדוע הגיע הזמן לעשות סדר ולהשיב את הדברים על מכונם, נדמה לי שהוא קיבל תשובה מצוינת בהחלטה המקוממת שלא להגיש כתב אישום כנגד חברת הכנסת חנין זועבי בגין השתתפותה במשט הטרור שהתכוון להגיע לעזה, ולשמחתנו ובזכות פעולתם של חיילי צה"ל נבלם. אני מבין שאתה מתכוון לאזרחי ישראל הערבים. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אני אומַר לך דבר פשוט. כי היו שם עוד, ההערה שלך והשינוי שחל בגישה שלך למן היום שפגשתי אותך פעם ראשונה כשהושבעת כאן שוב, לאחר הפסקה קצרה, כחבר כנסת, לבין מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא בדיוק תולדה של אוזלת היד המוחלטת שלנו ושל מערכת המשפט שלנו לטפל בקיצוניים מן הסוג שלה. משום שאנחנו משדרים מסר של חולשה, אנחנו מעודדים את הקיצוניות ואנחנו מביאים למצב שאנשים אחרים, כמוך, נגררים לשם. אם שאלת, זאת התשובה שלי.

עכשיו אני אומַר לך יותר מזה, חבר הכנסת,

גם אם תתאמץ לא תצליח לסנגר עליה. אל תתאמץ. לא, אני לא מסנגר על, אל תתאמץ. אל תתאמץ. אני רק אומר לך

מאחר שאתה חבר כנסת מטעם מפלגה ציונית, ואפילו כיהנת כשר בממשלה, אצלם אתה כבר פסול מראש. אל תתאמץ, קודם כול, אל תחלק ציונים.

חבר הכנסת גאלב מג'אדלה,

עכשיו אני אומר לך, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, סגן יושב-ראש

עכשיו אני אומר לך בצורה הברורה ביותר, למה אתה לא אומר אזרחי ישראל הערבים, אבל זה ברור לך שאתה מפריע לדובר. למה אתה, זה ברור לך שאתה מפריע לדובר.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לקבל את הזמן שנגזל.

כן, כן, אני אחזיר לך אותו. אני מפריע לו אבל הוא עושה סלקציה,

קראת קריאות ביניים,

מכוח כהונתה בכנסת, ושאותן ניצלה לרעה כדי לפגוע במדינה ובאזרחים שאותם היא אמורה לשרת ולייצג. כאשר עשיתי את זה אמרו לי: בשביל מה אתה ממהר? הרי הנושא נבדק עכשיו על-ידי היועץ המשפטי ועל-ידי הפרקליטות. תן להם למצות את התהליך. אז אני יכול לגלות כאן לחברי הבית הזה שמשנואשתי, לאחר למעלה משנה וחצי של המתנה, מהאפשרות שמישהו יחליט בתיק הזה, קבעתי ישיבה של ועדת הכנסת כדי שנקבל דיווח מדוע אין החלטה, כי היתה בשעתו התחייבות בפני ועדת הכנסת שההחלטה תינתן מייד עם סיום תהליך החקירה, שהוא באמת לא מסובך. והנה זה פלא, ברגע שנקבע מועד הישיבה, כמה ימים לפני כן, פתאום יש החלטה.

אלמלא הפעולה שנקטנו כאן יכול להיות שהחלטה לא היתה, אני לא יודע אם אי-פעם. ואני חושב שמערכת המשפט שלנו התגלתה שוב במערומיה. לא רק שקיבלו את ההחלטה שאסור היה לקבל, שאי-אפשר להבין, שאי-אפשר להעלות על הדעת, אלא גם עשו את זה אחרי סחיבת זמן ומשיכת זמן ובלי לבוא ולהתייצב באומץ לב ולנסות לתת לציבור הסבר אמיתי, שאותו לא שמענו עד עכשיו, איך קרה כדבר הזה ואיך ייתכן.

אדוני היושב-ראש, טוב עשתה ועדת הכנסת וטוב עשתה מליאת הכנסת ששללו מחברת הכנסת חנין זועבי לפחות את אותן זכויות שיכולנו לשלול, לפחות זה מונע ממנה להסתובב בכל העולם עם דרכון דיפלומטי ישראלי כדי להשמיץ את המדינה ולפגוע בה. אבל אני אומַר דבר אחד: למרות אוזלת היד הזאת, ואולי בגללה, אני משוכנע שאנחנו נעשה את השינוי שנדרש במערכת המשפט. אנחנו נשיב אותה למסלול לא רק ציוני ויהודי, אלא למסלול הגיוני, ואנחנו, כאשר נשלים ונעשה את זה, גם נדאג לכך שחברת הכנסת חנין זועבי לא תוכל לכהן בכנסת ישראל. אין לה מקום בבית הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת נסים זאב. לך יש מקום במפלגה פאשיסטית. אתה חבר כבוד בכל מפלגה פאשיסטית. כמובן, כפאשיסט קטן ועלוב.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, רק במדינת ישראל יכול להיות טירוף כזה, שאחד מתוך הבית, חבר פרלמנט, יכול לשתף פעולה עם האויב ולצאת במשט של הסתה של קבוצה טרוריסטית, ועוד להיות גיבור הפלסטינים ולשבת פה למחרת כאילו לא קרה דבר. כי יודעים שאנחנו פראיירים, פה אפשר לעשות הכול.

בעצם להכות בנו, בדמוקרטיה שלנו, כי אנחנו באיוולת כזאת, שאנחנו אפילו לא מכירים את הסכנה ואת הסיכונים ומי האויב שלנו מבית גם כן, וזו הבעיה שלנו.

היועץ המשפטי נתן פרס לטרור, ואני אומר: כל הכבוד לזועבי. תאמין לי, כל הכבוד. אני במקומך הולך למחרת, אחרי החלטת היועץ המשפטי, ומתכנן עוד משט אחד.

אפשר לעשות מה שרוצים, כל עוד אנחנו אולי נמצאים בכללים לא ברורים. ואני אגיד למה לא ברורים, למרות שלדעתי הנושא הזה הוא ברור מאוד. בעבירות שהן נגד המדינה או העם היהודי, ידידי יריב לוין, יש סעיפים מפורשים, שדיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות חוץ, אם זה בנושא ביטחון המדינה,

גם אם זה מחוץ, הייתי אומר, לגבולות מדינת ישראל, אם זה עניין של ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או סודותיה, אך גם סדרי המשטר שבמדינה, הפעילות התקינה של רשויות המדינה, רכוש המדינה, כלכלתה או קשרי התחבורה והתקשורת שלה עם ארצות אחרות.

כל הסעיפים האלה מדברים בעצם בדיוק על אותה טרוריסטית, שהיא מרשה לעצמה, כאילו במסגרת החוק. לא ייתכן שהיו קשיים בקטע המשפטי, אלא אם כן הצוות של היועץ המשפטי לממשלה לא בקי במשפט הבין-לאומי או שרוצה להתעלם או לא רוצה להבין את חוק העונשין.

זו בעיה שאני חושב שצריכים לקרוא לו לסדר ולשאול אותו איך הוא יכול באמת לכסות על דבר שהוא גובל בטרור.

פֵלַמר של האו"ם,

אומר על מקרה ה"מרמרה" הוא קבע באופן הברור ביותר שההסגר הימי של מדינת ישראל נגד עזה הוא חוקי והוטל כצעד ביטחוני לגיטימי כדי למנוע הכנסת כלי נשק לעזה דרך הים.

זה הדוח שבעצם האו"ם מינה: הסגר הימי עונה על הדרישות של החוק הבין-לאומי. הדוח גם קבע שלמדינת ישראל היתה זכות לעלות ולבדוק את האונייה ולתפוס אותה כאשר היא הפירה את הסגר הימי הלגיטימי. גם אם זה במים בין-לאומיים. הדוח גם אמר שיש שאלות לגבי ההתנהגות של מארגני המשט, לכוונה שלהם מראש. לכן, צה"ל היה יכול להתנגד בכל תוקף, אבל אולי היה פה מצב של כוח יתר. כולנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין במלחמה עם ממשל ה"חמאס", שנמצא במלחמה עם מדינת ישראל. מטרתו ברורה: השמדתה של מדינת ישראל. ולמרות המגמה לאיחוד עם הרשות הפלסטינית ברמאללה, אסמאעיל הנייה אמר לא מזמן, בטקס לציון 24 שנים ל"חמאס", שה"חמאס" אינו משנה את המטרה האסטרטגית שלו להשמיד את מדינת ישראל. זאת אומרת, המסר ברור, ומי שמשתף פעולה עם ה"חמאס", או מי שנותן לו את הכוח, הוא בעצם שותף להשמדתה של מדינת ישראל. איך אנחנו יכולים להיות עיוורים, טיפשים

לכן, אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים, יש להקים ועדה מיוחדת, משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. צריך לזמן את היועץ המשפטי לממשלה, קודם כול שינמק מדוע נסגר תיק "מרמרה" למרות העבירות שבוצעו נגד המדינה ונגד העם היהודי, שביצעו האזרחים הישראלים שהיו באונייה. אם לאחר ההבהרה יתברר לנו שסעיפי החוק לא ברורים, אני חושב שאנחנו חייבים לחוקק תיקון לחוק כדי למנוע מעשי בגידה, לפחות על-ידי חברי כנסת, ובוודאי על-ידי אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לך, אדוני חבר הכנסת נסים זאב. לפני שהשר עונה, לפי הסעיף בתקנון, סעיף 53(2), בהצעה לסדר-היום שנוגעת לחבר כנסת או לסיעה, יש לאחד מחברי הסיעה, או לחבר הכנסת עצמו, הזכות להביע עמדה ביחס להצעה במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות. ההנמקה והתשובה תהיה לפני עמדת הממשלה. לכן, אנחנו מזמינים ומאפשרים לחברת הכנסת חנין זועבי לעלות ולהביע את דבריה במסגרת זמן של עד עשר דקות.

לאחר מכן תהיה תשובת השר, ולאחר מכן יש לנו גם עמדה אחרת.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בקלות אפשר היה לזלזל בדבריהם של מגישי ההצעה, אולם אני בחרתי לא לזלזל ודווקא להתייחס. עודני מצליחה כנראה להרגיז את חברי הכנסת מהימין,

חבר הכנסת נסים זאב. זה בסדר מבחינתי, שהם ימשיכו לכעוס. חברי הכנסת, אני אפילו אתן לכם עוד סיבה לכעוס. אני רוצה שתבינו ושתשימו לב שאני לא זוכיתי מאשמת תקיפת חיילים, לא מהעמדת חיילים בסכנה, לא משיתוף פעולה עם מה שאתם מכנים טרוריסטים. אני לא זוכיתי מהאשמות הללו כי אנחנו בכלל לא הואשמתי בהאשמות כאלה. אז זו עוד סיבה שתכעס, חבר הכנסת יריב לוין. לא רק שסגרו את התיק נגדי, היועץ המשפטי לא חשב אפילו להאשים אותי לא בתקיפת חיילים ולא בהעמדת חיילים בסכנה ולא בכל השטויות שאתם הפצתם במשך שנה וחצי. לפי דעתי, זה אפילו דבר יותר חשוב מהעובדה שהתיק נסגר.

הוא נסגר, ואתם, חברי הכנסת, לא יכולים לשנות את העובדה הזאת. אף גורם של אכיפת החוק בישראל לא העלה בדעתו להאשים אותי בדברים שעלו פה יום ולילה בכנסת, האשמות של טרור או עבירות אלימות כלפי חיילים או בגידה. חבר הכנסת יריב לוין,

מתוך 200 החיילים המובחרים שהיו נוכחים על הספינה, שהשתלטו על הספינה, שגררו את הספינה ושהרגו תשעה פעילים, אף אחד מהם לא הגיש תלונה נגדי. כולם היו יכולים להגיש תלונה נגדי. ואתה תשאל את עצמך: למה אף אחד מהם לא הגיש תלונה נגד חברת הכנסת חנין זועבי? זה רק אתם בכנסת שמגישים כל יום תלונה ומסיתים. ההצעה הזאת מראה עד כמה אתם לא קיבלתם את מה שרציתם. לכן אני אומרת שאני מבינה את הכעס, אני אפילו שמחה שאתם כועסים. אני מבטיחה לך, חבר הכנסת יריב לוין, שאתה תמשיך לכעוס במשך כל הקדנציה, וגם בקדנציה הבאה. אתם חשבתם, בגלל דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, דעותיו קרובות יותר לחבר הכנסת יריב לוין וחבר הכנסת נסים משעל, נסים זאב. נסים זאב, אז הוא יפסוק נגדי. החלטת היועץ המשפטי לממשלה אינה מדגישה, חברי הכנסת, את אוזלת ידה של מערכת אכיפת החוק, או כמו שאתם אומרים, את התפוררות שלטון החוק, אלא דווקא מדגישה כי ההחלטה הזאת אינה מונעת משיקולים פוליטיים, כמו שאתם הייתם רוצים, ואינה מפנה אצבע מאשימה במקום שבו אין כל אשמה, לפחות במקרה הזה. היועץ המשפטי החליט, כצפוי, לא להעמיד אותי לדין. זו החלטה טבעית, כי פשוט לא היתה עבירה כלשהי. מי שמונע משנאה ויצר נקמנות, מי שמטרתו היא לזכות בפופולריות זולה ברחוב ובמרכז המפלגה, אז הוא מתנכל לחברת הכנסת חנין זועבי.

מגישי ההצעה לסדר-היום וכל מי שתומך בכם ובעמדות שלכם, פועלים מתוך דחף עז לחסל כל דעה החורגת מהקונסנזוס. אתם מנסים להעניש אותי בגלל שהיועץ המשפטי לא שקל אפילו להאשים אותי ברשימת העבירות. אתם כועסים בגלל שההשקעה שלכם בהסתה יומיומית מתמשכת, בגלל שההשקעה הזאת פשוט לא הצליחה להפליל אותי. אתם כועסים ותמשיכו לכעוס, בגלל שאתם לא רואים אותי מתרפסת או נכנעת או מתרככת. אנחנו לא כועסים עלייך,

אתם כועסים ותמשיכו לכעוס, שאני לא נכנסת לקטגוריות הקיצון של ערבי טוב או ערבי טרוריסטי.

נוח לכם לקטלג את הערבים בשתי הקטגוריות האלה.

אתם לא תפחידו אותי. חברי הכנסת, זה מאבק פוליטי, זה מאבק לגיטימי, גם אם חלק ניכר מהאנשים פה לא מבינים את זה. אבל לזה חייבים להתרגל, גם אם הדברים לא מוצאים חן בעיניכם. מעולם לא התחייבתי לייצג את הציונות. מעולם לא ראיתי בקונספט של מדינה יהודית קונספט דמוקרטי. מעולם לא התחייבתי להסכים עם הכיבוש.

מעולם לא התחייבתי להסכים עם הדיכוי שלכם. התחייבתי בפני ציבור בוחרי לייצג את הרעיון של מדינת כל אזרחיה. התחייבתי להיאבק בגזענות, להיאבק באנשים כמוכם. אני גם יודעת איך להיאבק, חבר הכנסת יריב לוין, ואתה לא תפחיד אותי. אני עד עכשיו מצליחה הרבה יותר ממך, לפחות במקרה הזה. אתה מצליח הרבה יותר בהעברת חוקים שהם דומים לך. לפי חובתי המוסרית והאנושית, כמו גם לפי חובתי כלפי הציבור שאותו אני מייצגת, עליתי ל"מרמרה" לא כדי לייצג את העמדות שלכם. לשם כך אתם קיימים. ההחלטה התקבלה, היועץ המשפטי לממשלה זיכה אותי ואת שאר האזרחים הערבים שהיו אתי על המשט. הוא זיכה אותנו מכל אשמה, ואין לכם אפשרות להתווכח עם העובדות ואין לכם אפשרות לשנות את אותן עובדות. מעתה ואילך, התייחסותכם אלי, בין שהיא מכבדת ובין שלא, היא שאלה שתלויה אך ורק בכם, ואין לה שום קשר עם החוק. אני מבטיחה לכם: לא אחדל. אמשיך לדרוש גם, ואת זה גם אתה יכול, אם אתה רוצה להוכיח משהו נגדי גם אתה תדרוש, כמו שאני דרשתי, את כל החומר שצולם ב"מרמרה", 13 שעות, משעה 04:30, 31 במאי 2010, ועד השעה 18:00 של אותו יום. חייבים לדרוש כי תיפתח חקירה של אלו האחראים למותם של תשעה פעילים טורקים באותו אירוע.

אני מבטיחה מפה, מעל הדוכן הזה.

אני מבטיחה לך, חבר הכנסת יריב לוין, אין לך מקום בכנסת. בסוריה.

אמנע מלפעול נגד מצוד, אני אמשיך לפעול נגד מצור על בני-אדם, אני אמשיך במאבק שלי נגד מצוד לא לגיטימי, לא אנושי. מסוריה תפעלי. העם שלי פה.

אני איאלץ לקרוא אותך לסדר. פה אתה מדכא. פה יהיה סדר. חבר הכנסת זאב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לבסוף, לבסוף את לא תהיי פה, לזה אנחנו נדאג. זה הכול. תנאמי, כי אין לך עוד הרבה, לא תהיי בבית הזה. אין לך מקום פה. שאף אחד לא יחשוב שיהיו לו חיים נורמליים כל עוד הוא שולט בעם אחר. תודה רבה. כבוד השר דניאל הרשקוביץ בדברי תשובת הממשלה בנושא הזה שעל סדר-היום. יכולה ללכת באונייה של טרוריסטים. לא הבנתי. מה זה קשור לעבירה שהיא עשתה או לא עשתה? חבר הכנסת נסים זאב, נא לאפשר לשר. רבותי חברי הכנסת, קודם כול, צריך להגיד שיש פה תעודת כבוד לכנסת ישראל, ואני חושב שכולם יסכימו אתי, במיוחד לנוכח מה שאנחנו רואים שקורה בארצות אחרות במזרח התיכון, שלא בפרלמנטים, לא במצרים ולא בסוריה ולא בלוב ולא בתוניסיה, כל חבר כנסת שהדעה שלו שונה מאוד, נניח, מהדעה של הרוב, לא מדבר מעל הדוכן כפי שדיברה חברת הכנסת חנין זועבי. אני חושב שיש כאן תעודת כבוד לכנסת ישראל ולדמוקרטיה הישראלית. יש כאן הפקרה של חיילי צה"ל, זה מה שיש כאן. צריך להגיד את האמת. הפקרת המדינה. אני הערתי הערה בדרך אגב, כמו, ההערה שלך לא במקומה. אתה משווה למצרים ותוניס? מדברים על לפני עשר שנים. בינתיים הדברים השתנו. חבר הכנסת זחאלקה. מה השתנה? חבר הכנסת זחאלקה, במדינות מסוימות יורים באנשים. גם במצרים, גם פה יורים באנשים. הרבה אנשים. חברי הכנסת, דו-השיח נגמר ברגע זה. אנחנו שמחים שפה,

דו-השיח הוא דו-שיח ורבלי, ואני שמח שיש כאן מערכת יחסים טובה מאוד, כולל אנשים שהם מקצוות שונים, כפי שיעידו כאן חברי כנסת שונים. אני הייתי רוצה כאן,

להעלות על נס את הקשר שיש ביני לבין קודמי בתפקיד. לפני קרוב לשלוש שנים החלפתי את גאלב מג'אדלה בתפקיד, וגם אז ועד היום יש קשר של עבודה, למרות שאנחנו בני לאומים שונים. אבל לא ניכנס היום לדון בכל סוגיית המיעוטים וערביי ישראל, כי זו באמת סוגיה נכבדה. הנושא שנשאל כאן זה החלטת היועץ המשפטי, ואני פשוט מביא את תשובת שר המשפטים. כידוע, קודם כול, היועץ המשפטי לממשלה עצמאי לחלוטין בהחלטותיו ביחס לחקירות ותיקים פליליים. שר המשפטים אינו מעורב בצורה כזאת או אחרת, ואין הוא משמש ערכאת ערעור על החלטות היועץ המשפטי לממשלה. משנאמרו דברים חשובים אלה על עצמאות שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אבקש להביא בפני חברי הכנסת הנכבדים את החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הנדון. אני מדגיש ואומר, מה שאני מביא כאן זה את החלטת היועץ המשפטי, לא החלטת שר המשפטים, כי שר המשפטים אין לו כל מעמד בנושא הזה, הוא לא ערכאת ערעור וכו'. "כידוע, בעקבות ההשתלטות על המשט לעזה ביום 31 במאי 2010 נפתחה בהוראת היועץ המשפטי לממשלה חקירת משטרה, שהתמקדה בביצוע עבירות אלימות כלפי חיילי צה"ל שהשתלטו על הספינות. חקירת המשטרה נגד האזרחים הזרים שהשתתפו במשט הופסקה בשלב מוקדם, בעקבות החלטת היועץ המשפטי לממשלה, שהתקבלה בהמלצת הקבינט, לאפשר את גירושם של האזרחים הזרים מן הארץ, סמוך לאחר המשט, וזאת נוכח שיקולים מדיניים וביטחוניים שעלו אז בפני הקבינט. עתירה נגד החלטה זו נדחתה בבג"ץ 4169/10, עו"ד יפתח כהן נ'

"אשר לחקירה נגד האזרחים הישראלים, שנחשדו בהשתתפות במשט, הרי שזו נמשכה בחשד לביצוע עבירה של ניסיון כניסה לשטח אויב שלא כדין, שכן איש מהמעורבים אזרחי ישראל לא נחשד בתקיפת חיילי צה"ל" כפי שבאמת אמרה חברת הכנסת זועבי. "ממצאי חקירת המשטרה בעניין זה הועברו לפרקליטות, ולאחר בחינת הדברים ועריכתן של מספר השלמות חקירה, גובשה חוות דעת הפרקליטות בנושא, אשר הועברה לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך לכך, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר ישיבות בנושא, עם כלל הגורמים הרלוונטיים. "לאחר בחינת מכלול הראיות הקיימות בתיק והסוגיות המשפטיות הנוגעות לעניין, החליט היועץ המשפטי לממשלה על סגירת התיק, וזאת בשל קשיים ראייתיים ומשפטיים משמעותיים שהתגלו, הנוגעים הן להוכחת יסודות העבירה והן לשאלות משפטיות של תחולת דיני העונשין של ישראל על עבירות חוץ" שכן המעשים בוצעו מחוץ לשטח מדינת ישראל, נוכח עצירת המשט במים הבין-לאומיים.

כי החלטה זו נוגעת אך לאזרחי ישראל שהשתתפו במשט מיום 31.5.10 ואין בה כדי לקבוע מסמרות לעניין חקירות שייפתחו בעניין אירועים דומים, ככל שאלה יקרו." למען הסר ספק, יובהר כי ההחלטה האמורה איננה בגדר מתן לגיטימציה לפעילות מעין זו. היועץ משפטי לממשלה סבור כי מדובר בתופעה פסולה, וכי השתתפותם של אזרחים ישראלים באירוע מעין זה

הסברו של היועץ המשפטי לממשלה כפי שהועבר לי דרך שר המשפטים.

מה מציע אדוני? אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אם מותר לי שאלה אחת.

אתה יודע שאני מכבד אותך ואני מכבד את שר המשפטים, אתם הממשלה. לבוא הנה ולהקריא לנו את החלטת היועץ המשפטי לממשלה, תאמין שלי שקראתי אותה לפני שהגשתי את ההצעה לסדר. אני שואל אתכם: מה אתם מתכוונים לעשות? קודם כול, מה העמדה הערכית של הממשלה ביחס למה שקרה שם? מה אתם מתכוונים לעשות? אולי תעשו משהו, כדי שאי-אפשר יהיה לעלות שוב על ספינה כזאת, כי חברת הכנסת זועבי, היא כבר בדרך לספינה הבאה, היא, באישור הזה של היועץ המשפטי. חבר הכנסת יריב לוין, הבקשה שהוגשה,

הצעה שאתה הגשת והצעה שהגיש חבר הכנסת נסים זאב, היתה להעלות על סדר-יומה של הכנסת את נושא החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק "מרמרה". ההצעה לא היתה בנושא מדיניות הממשלה או בצורה שבה הממשלה רואה. החלטת היועץ המשפטי לממשלה היא החלטה משפטית. היועץ המשפטי לממשלה, אין תפקידו לקבוע מדיניות.

הוא העיר את אותה הסתייגות בסוף דבריו, שהוא לא רואה במתן החלטה משפטית, שמבוססת, כפי שהוא אמר, על קשיים ראייתיים ומשפטיים משמעותיים, הן ביחס להוכחת יסודות העבירה והן ביחס לשאלות המשפטיות של תחולות דיני העונשין, הוא לא רואה בזה משום מתן לגיטימציה. אבל בכל אופן, הבקשה התייחסה להחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שהיועץ המשפטי אמר את דברו, ואגב, הכנסת רשאית להחליט שהיא רוצה לשמוע את זה גם ישירות מהיועץ, אולי לא רק לשמוע ממנו ישירות אלא גם להקשות עליו, כדי לראות. ואני חושב שזה באמת אולי המקום, כי הרי בזה התמקדנו. לכן, ההצעה שלי היא,

להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת חוקה.

אתה יכול להציע ועדה אחרת, ואז היא תעבור לוועדת הכנסת. למה להעביר את זה לוועדת חוקה? זה עניין שנוגע לחבר כנסת, זה לא עניין של ועדת חוקה. הוועדה למעמד האשה. זו החלטה של היועץ המשפטי. החלטה של היועץ המשפטי נדונה בוועדת הכנסת. אבל אין לי שום בעיה בעניין. אנחנו מציעים ועדת חוקה. אתה רוצה ועדה אחרת, אתה צריך להגיד ועדה אחרת. ועדת הכנסת תחליט.

בעיקרון, מקבלים את הצעת השר שההצעה תידון בוועדה? כן, בוועדת, זה היה בוועדת הכנסת גם אז. גם ההיבט המשפטי וגם הציבורי. אם צריך

נעביר את זה לוועדת הכנסת. תודה רבה לך, אדוני השר. יש עמדה אחרת, של סגן יושב-ראש הכנסת גאלב מג'אדלה.

אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, שהיא תחליט. אדוני היושב-ראש, בדרך כלל כשמעיר לי מישהו מחברי הכנסת כשאני על הדוכן, אני מתאפק ושומע את ההערה, כי יכול להיות שאני משכיל ממנה משהו. זה בגלל חוסר ניסיון. לא, לא, אבל זה לא אליך, אדוני השר. לא התכוונתי אליך, זה בסדר. התכוונתי לכבוד יושב-ראש ועדת הכנסת, חברי יריב לוין. אני חושב שאני יותר מבוגר ממך. אני מהניסיון שלי יכול להגיד לך, כשמישהו מעיר לי בכוונה טובה, אני מתאפק, שומע את ההערה. אני הערתי לך שהיו על ה"מרמרה" אזרחי ישראל ערבים, ארבעה. ואתה לא יכול לעשות סלקציה, למען ההגינות, ולנקוב רק בשם של אחד מהם, כפי שכבוד היועץ המשפטי נקב ואמר: אזרחי ישראל הערבים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, היועץ המשפטי לממשלה בתשובתו מדבר על אזרחים ישראלים, הוא גם לא מדבר על אזרחים ערבים. הוא אמר: אזרחים ישראלים. הכוונה מובנת, ארבעת האזרחים הערבים. אוקיי. הכוונה מובנת. הדבר הנוסף, אדוני היושב-ראש, אם יש לך מה להלין על כבוד היועץ המשפטי לממשלה, תדבר ישירות אל ראש הממשלה ואל הממשלה שמינתה אותו. למה אתה הולך לדבר אל השר, כבוד הפרופסור הרשקוביץ, שהוא ענה לך? תדבר ישר אל בעל העניין, אל ראש הממשלה.

ואם אתה חושב שהיועץ המשפטי לממשלה לא בסדר, יש דרכים להדיח אותו. אתה מכיר אותן. לא, לא,

מכאן להרים יד, ואתה עורך-דין מלומד, ומפה ההערה הנוספת והשלישית שלי, להרים יד על בית-המשפט ולאיים על בית-המשפט, מערכת בית-המשפט, אתה יודע שבית-המשפט ומערכת בית-המשפט זה לא היועץ המשפטי לממשלה, והם לא צד בעניין במקרה של "מרמרה".

כי הנושא לא הגיע לפתחם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה.

הכנסת זחאלקה, בבקשה. אם אני טעיתי, תתקן אותי. מערכת המשפט כולה, בוודאי. אבל היועץ המשפטי הוא לא חלק ממנה. בבקשה, חברים. כבוד היושב-ראש, אני חושב שיש להסיר את הנושא מסדר-היום של הכנסת. בנושא הזה היו דיונים רבים, התקבלה החלטה של היועץ המשפטי, ואני חושב שמן הדין שגם חברי כנסת שלא מסכימים עם החלטתו של היועץ המשפטי, שיכבדו אותה. אתה לא יכול מצד אחד לתקוף את חברת הכנסת חנין זועבי בשם החוק, אבל כשהחוק מחליט, או אחראי ליישום החוק מחליט אחרת מדעתך, אתה עכשיו כבר תוקף את החוק. כלומר, לא מעניין אותך חוק לא חוק, סדר לא סדר, העיקר הכוונה. הכוונה היא נקמנות פוליטית. הכוונה היא לזכות בפופולריות זולה במרכז הליכוד, להיבחר עוד פעם לכנסת. פוליטיקאים קטנים, גזענים קטנים, פאשיסטים קטנים. סתם אופורטוניסטים. עוד ישיבה היא רק במה להסתה. לא יצא ממנה שום דבר טוב. אני חושב שכאן קיבלנו הצגה איך לתקוף את הדמוקרטיה, איך צריך להיראות פאשיסט או גזען מצוי, קטן ועלוב.

הוא תיכף יבקש עוד כמה דקות בשביל לענות על הדברים האלה, אבל אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדה. מי שנגד, מבקש להסיר מסדר-היום. בבקשה, חברים, הצבעה.

בעד, 5, נגד 3, אין נמנעים.

ההצעה לסדר-היום בנושא החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק "מרמרה" תידון בוועדה שעליה תחליט ועדת הכנסת. רבותי, אנחנו מודים לכולם. אנחנו עוברים להצעה האחרונה שעל סדר-היום, שהיא הצעה בנושא: ההקצנה בהנהגת ה"פתח" הצעות מס'

7042 ו-7056 של חברי הכנסת דני דנון ויעקב כץ, לא נמצאים, ושל חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, עמיתי חברי הכנסת, אני הצטרפתי להצעה לסדר הזאת, ואני רואה חובה לומר שאני לא מסכים לכותרת שלה, ההקצנה ב"פתח". אני חשבתי וציפיתי שהמציעים של ההצעה יחשבו אחרת, לא הקצנה, אלא להיפך, הפרגמטיות ב"פתח". ולמען האמת הכותרת היתה צריכה להיות אש"ף, כי "פתח" הוא חלק מאש"ף, והם התכוונו לרשות הפלסטינית. ומי שהציע את ההצעה לסדר, שני חברי, שני החברים המלומדים חברי הכנסת, התכוונו להסכם שהולך ונרקם בין הרשות,

ל"חמאס". ובמקום לחשוב שהפרגמטיות ניצחה, דרכו של המאבק הפוליטי הלא-אלים של ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, ניצחה והביאה את "חמאס" לכיוון של המדיניות והדרך שלו, עוד מאשימים את "פתח" בהקצנה. מה, אנחנו לא רוצים שלום? אני לא רוצה לעשות השוואות, אדוני היושב-ראש. אמרו לי שישיב להצעה לסדר השר בני בגין. אני לא רוצה לעשות השוואה, אני אומר את זה מראש. אבל טרם קום המדינה היו בישראל ארגונים. אדוני השר, אתה בטח מכיר אותם מצוין מההיסטוריה, אצ"ל ולח"י, ואתה בטח יודע במה הואשמו, ואתה בטח יודע מה הם עשו, ואתה בטח יודע שהאנגלים קראו להם "ארגונים טרוריסטיים" והם קראו לעצמם "לוחמי חופש

והיה אחד שעמד בראש אחד הארגונים האלה, שהיה צו נגדו באנגליה וגזר-דין מוות. אתה יודע את זה, אדוני השר. לימים הוא נבחר לעמוד בראש ממשלת ישראל. אז אנחנו לא צריכים לברך על אנשים שמחליפים את המאבק המזוין במאבק דיפלומטי, בדרך פרגמטית, בדיאלוג? אני לא מבין מה קורה. אולי אדוני השר באמת יסביר לנו? זה לא טוב. זה לא באינטרס של ישראל שראש הרשות הפלסטינית, העומד בראש אש"ף, שנבחר בבחירה דמוקרטית, ב-64.7% יותר מאשר "חמאס", מצליח לשכנע את "חמאס" בנתונים, בתנאים ובנסיבות הקיימות שילכו בדרך של פרגמטיות? אגב, הם הודיעו, אתם יודעים את זה, אבל מי שרוצה להתעלם זכותו להתעלם, שבגבולות 67' הם מוכנים להסכים למדינת ישראל. במקום לבוא ולברך על המדיניות של מחמוד עבאס, שהצליחה ליצור פרגמטיות במקום מאבק מזוין, חברי עוד מציעים הצעה לסדר: ההקצנה ב"פתח". תודה רבה, אדוני.

תודה רבה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. כבוד השר דניאל הרשקוביץ, בבקשה. דברי תשובה להצעה לסדר זו, בשם השר מנחם בגין? בני בגין.

הוא היה אמור להשיב. הוא אמור היה להיות המשיב. כולם ראו. השר בגין לא לגמרי בקו הבריאות, ולכן הצעתי לו למלא את מקומו. להלן התשובה שהוא הכין.

אני שמח שידידי חבר הכנסת מג'אדלה אמר: לא עושים השוואות. אז אנחנו לא עושים השוואות.

ממשלת ישראל, מערכת הביטחון וקהילת המודיעין עוקבות בקפידה, ובמידה גוברת של דאגה ומורת רוח, אחר סממנים בעייתיים וחמורים בהתנהלותה של ההנהגה הפלסטינית, החל במה שמכונה "שיחות הפיוס" עם ארגוני הטרור, והכוונה היא ל"חמאס" ול"ג'יהאד האסלאמי" הפלסטיני, וההודעה על כינון הנהגה זמנית עליונה בהשתתפותם, וכלה במחזה המחפיר של פגישה בין יושב-ראש הרשות הפלסטינית לבין מי שהורשעה בשותפות לרצח ילד בן 16. אני בטוח שאף אחד מאתנו לא רואה את זה כמחווה של פיוס ומתינות. כל אלה מציבים סימני שאלה על מחויבותו של הצד הפלסטיני לערכי היסוד העומדים בבסיס תהליך השלום מאז יומו הראשון, ומעל לכול, ההתנערות מן הטרור. רשמנו לפנינו גם שורה של התבטאויות שלוחות רסן מפי גורמים בתנועת "פתח", המשקפות יחס של בוז להתחייבות שקיבלו על עצמם שני הצדדים לקדם פתרון בדרכי שלום ועל בסיס הכרה הדדית. יהיו אשר יהיו המניעים האישיים והפוליטיים שביסוד השתלחויות אלה, יש בהן כדי להעיד על אובדן כושר השיפוט באשר למאזן הכוחות והאינטרסים, להשלכותיהן של גישות אלה על עתיד העם הפלסטיני ויציבות האזור כולו וליחסה של המערכת הבין-לאומית לדרישות היסוד של תהליך ההסדרים.

ממשלת ישראל מציינת לחיוב את עמידתם האיתנה של גורמי מפתח בזירה הבין-לאומית, הן ארצות-הברית והן מדינות אירופה, על דרישות יסוד אלה, כפי שהן גלומות בתנאי הקוורטט: הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל, כיבוד ההסכמים הקיימים והתנערות מן טרור. בין היתר, מעוגנות דרישות אלה, והאזהרה מפני התוצאות הבלתי-נמנעות של שילוב "חמאס" בשלטון, גם בחקיקת הקונגרס האמריקני. נמשיך לעמוד על המשמר, להבהיר את עמדתנו הנחרצת ולהסתייע בידידינו באזור ובזירה הבין-לאומית כדי להעביר מסר אזהרה ברור לגורמים בצד הפלסטיני העלולים לנקוט, מעבר לדברי רהב ולצעדים סמליים, בעייתיים כשלעצמם מהלכים שיקעקעו את הסיכויים להתקדמות ביחסים בין שני העמים. מדיניותנו ברורה ועקבית. בשלב זה אפוא אין עדיין צורך בדיון מקיף על התוויית מדיניות חדשה, ואני מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה. אין הצעה אחרת. אני מקבל את הצעת השר.

אתה מסתפק, ואנחנו גם לא מקיימים הצבעה בנדון. אם כך, אנחנו הגענו לסוף סדר-היום. יש אומנם נושא שהעליתי בהצעה לסדר-היום, אבל היא תועבר לשבוע הבא. אם כך, נעבור להקריא את התאריך שבו תתקיים הישיבה הבאה, היא תתקיים, אם ירצה השם,

ז' בטבת התשע"ב, 2 בינואר 2012, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.